דברי הכנסת חוברת ל"ב ישיבה צ' הישיבה התשעים של הכנסת העשרים-וחמש יום רביעי, ט"ז בתמוז התשפ"ג (5 ביולי 2023) ירושלים, הכנסת,

וכמובן שהדבר משפיע על אזרחי ישראל,

רציתי לשאול אותך: 1. האם תוכל לעדכן אותנו כמה תקנים קיימים של שופטים ורשמים אינם מאוישים עקב אי-כינוס הוועדה? התפרסמו כל מיני מספרים, והייתי שמחה לקבל נתון שהוא רשמי. 2. איך בכוונתך להתמודד עם החוסרים ועם העובדה שיש אזרחים שממתינים שנים רבות לקבל סעד ולא מצליחים?

אם תרשה לי רק, אני רוצה לראות את חברת הכנסת אלהרר.

לא בכדי אנחנו מקפידים לדבוק בנוסח הכתוב, משום שהמזכירות סופרת כל מילה.

אנחנו לא רוצים להפלות חברי כנסת. ברור. בבקשה, השר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברות וחברי הכנסת, אני רוצה להודות,

סליחה רגע. גברתי, גברתי, מה שמך?

זאת הפעם השנייה שאני מעיר לך, נכון? שאת מצלמת וידיאו, או שלא?

פעם ראשונה. אז הייתה מישהי אחרת. לא מצלמים וידיאו במליאה.

אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, חברת הכנסת אלהרר, קודם כול אני רוצה להודות לך על השאילתה. אני רוצה גם לברך אותך על השקתו הרשמית עכשיו של הקמפיין המתוזמר, המתוכנן, על האזרחים הנאנקים תחת עיכובים במערכת המשפט כתוצאה מזה שהוועדה לבחירת שופטים בהרכבה המעוות הנוכחי איננה מתכנסת חיש מהר כדי למנות שופטים. אז קודם כול, ניגש לנתונים היבשים. הוועדה לבחירת שופטים לא יכלה להתכנס גם לו רציתי, מכיוון שמה לעשות, עדיין הרכבה לא הושלם ולא מונה, וכך המצב גם נכון לעכשיו. אני אומר בצורה ברורה, אינני חושב שנכון, ועדה בהרכב מעוות כזה,

אח ורע באף מקום בעולם, לא מבחינת חלוקת הכוחות הפנימית בין הגורמים מהדרג הנבחר לבין מה שאמור היה להיות דרג מקצועי והוא כבר מזמן דרג שעמדותיו הפוליטיות ידועות ומובהקות. בוודאי, במצב שבו מתוך תשעה חברים, כאשר הצד השמאלי החזיק במשרד המשפטים, כפי שקרה עם השר לשעבר ניסנקורן, אז ממנים 61 שופטים או 62 שופטים בהליך אינסטנט תוך שעתיים, תוך התעלמות מוחלטת מהאופוזיציה או מהצד שאז היה באופוזיציה, הצד שלנו, אבל כאשר המצב מתחלף, אז איך אומרים? יש אולי חילופי שלטון, אבל אין חילופי שלטון בוועדה. בוועדה השלטון נשאר יציב וקבוע, והוועדה הנוכחית צפויה לכלול שישה נציגים שעומדים כאיש אחד בצד אחד, ורק שלושה של הקואליציה, שזכתה ברוב בבחירות. נדמה לי שזה מצב אבסורדי, מצב בלתי מתקבל על הדעת, מצב שמחייב תיקון. אני גם אומר, הוא מחייב תיקון. אנחנו לפחות רצינו. גם הלכנו והסכמנו לחכות במשך חודשים ארוכים לשיחות שהתקיימו בבית הנשיא. לצערי הרב, סיעות האופוזיציה, לרבות הסיעה שאת נמנית עימה,

החליטו לפרוש מהשיחות ללא שום סיבה נראית לעין, ובכך הביאו לפיצוצן. בנסיבות האלה אני חושב שבהחלט נדרש תיקון בנושא הוועדה. הדבר הזה, בסופו של עניין, אני מקווה, גם יתבצע. לגוף השאלות, אני אומר, קודם כול מבחינת הנתונים, הנתונים הם שכיום ישנם בסך הכול 18 תקני שיפוט פנויים ועוד שלושה תקני רשמים שאינם מאוישים. כלומר, יחסית מדובר במספרים קטנים. זה נכון שבאופן טבעי, לאורך זמן, יהיו עוד פרישות. כך טבעו של עולם. אבל אני מקווה שעד שהפרישות האלה תקרינה, אנחנו באמת נימצא בהרכב ועדה מאוזן והוגן, שיאפשר באמת לקיים את פעילותה. אבל אני כבר אומר מראש שגם איוש התקנים הפנויים, ואפילו אלה שיתפנו, לא ייתן לנו באמת איזשהו פתרון. יש מאמץ שנעשה בתקציב המדינה האחרון לאשר תוספות של תקנים. צריך להבין שתוספת של תקן לשופטים זה לא רק השופט, זה גם כל המערכת המסייעת הנלווית לו. אני חושב שבעניין הזה אני חייב לומר לשבחו של שר האוצר ולשבחו של משרד האוצר, נעשה כאן בהחלט מאמץ להקצות תקנים נוספים. זה נכון שחלק לא מבוטל מהם יהיה בשנת 2024 ולא השנה, אבל עדיין אני חושב שהדבר הזה בהחלט חשוב. הוא יוכל לעזור.

וכאן אני אומר אבל גדול, ואת זה צריך לומר בגילוי לב, גם בהנחה שכל התקנים יאוישו ואפילו בכלל שנקבל עוד תקנים על התקנים הנוספים שכבר שהצלחנו לקבל, אני מצטער לומר, לא זה מה שיפתור את הבעיות שיש במערכת המשפט. לא זה מה שיפתור את הבעיות של העיכובים העצומים בפסקי הדין. אני אומר את זה דווקא משום שאני חושב שהשופטים, בוודאי בערכאות הנמוכות, סובלים מעומס לא פשוט של עבודה ועושים באמת מלאכה קשה ולא פשוטה, גם בניסיון, שאגב, בדרך כלל, ברוב המקרים,

אבל בחלק מהמקרים לא מצליח, לעמוד בלוחות זמנים סבירים. יש בעיה באמת קשה מאוד של עיכובים בדיונים וכו', אבל היא נובעת מבעיות יסוד עמוקות, שלצערי לא טופלו במשך שנים ארוכות, לרבות לא טופלו בממשלה הקודמת. בעיות שנובעות מסדרי דין. נדמה לי שכל מי שיצא לו כאן להופיע באולמות המשפט יודע את זה. סדרי דין באמת ארכאיים, מיושנים, איטיים מאוד. הרפורמה, אני יכול גם להגיד יותר מזה. הרי נעשתה, הובלה רפורמה בסדר הדין האזרחי, שלטעמי רק הזיקה במקום להועיל, רפורמה שאני בשעתו התנגדתי לה, ודעתי לא נשמעה. אני עובד על הנושא הזה ועובד עליו קשה, אבל זה מצריך כמובן עבודת הכנה. זה לא משהו שעושים אותו בשליפה מהמותן. בכל זאת, יש תהליך שני חשוב מאוד שצריך לעשות, והוא הוצאה של תיקים ושל נושאים שאין מקום לקיים אותם בבתי המשפט. בעניין הזה אני כבר יכול לומר שהצעת חוק חשובה, שנוגעת להעברה של שורה ארוכה של עבירות תעבורה לעבירות מינהליות כדי להוריד נפח עצום של תיקים של העבירות תעבורה, כבר עברה כאן בקריאה ראשונה. אני מקווה שתושלם כאן בכנסת.

ללא ספק. אני אומר, גם יש דברים טובים. במקום שנעשו דברים טובים,

אמרתי את זה גם כשהצגתי את החוק בקריאה הראשונה. על העניין הזה מגיע בהחלט קרדיט גם לעבודה שנעשתה בתקופת קודמי, השר גדעון סער. אני חושב שהחוק הזה חשוב. אני אשמח אם תהיה התגייסות לקדם אותו. אם היו הסכמות שעל הנושא הזה לא עושים פיליבסטרים וכו', אז יכול להיות שהוא יוכל להתקדם הרבה יותר מהר. יש הצעה שהעברתי בקריאה ראשונה, בעקבות דיונים שהיו לי גם עם נשיאת בית המשפט העליון בנושא הרחבת האפשרות למינוי שופט עמית, כדי לטפל בבעיה שעל פי החוק הקיים שופט עמית יכול להתמנות רק במצב שהוא נמצא בהסדר של פנסיה תקציבית. מטבע הדברים הולכים ומתמעטים הפורשים האלה, ויש יותר שופטים שכבר נמצאים בהסדר של פנסיה צוברת, וכדי לא לחסום אותם ואת האפשרות למנות אותם,

גם בעניין הזה אנחנו כבר העברנו את החוק בקריאה ראשונה ועושים מאמץ. יש דוגמה לנושא שלישי שאני הנחיתי לנסות למצוא לו פתרון, שמעמיס עשרות אלפי תיקים מיותרים לחלוטין, של תביעות ההשבה בגין נזקי פח של תאונות דרכים בין חברות הביטוח. שם היה איזשהו רצון לייצר אולי הליכי בוררות. אני בכלל חושב שכל הדיון הזה מיותר לחלוטין. צריך להקים מנגנון של איזון פשוט בין החברות. הרי באופן סטטיסטי מה שיקרה לאורך שנה, או מקסימום, אם נסתכל בראייה של שלוש שנים, כנראה שהדברים בדיוק מתאזנים. הרי אין חברת ביטוח אחת שמבטחת רק רכבי פאר ואחת שמבטחת רק רכבים ישנים.

סביר להניח שהתוצאה הסופית תהיה פחות או יותר מאוזנת, בטח לא מצדיקה את משאבי המערכת העצומים שמושקעים בתיקים האלה. ויש עוד לא מעט יוזמות כאלה שאני עוסק בהן. אחד הנושאים החשובים בעיניי, חברת הכנסת אלהרר,

הוא מתייחס ישירות לנושא של מינוי השופטים, זה לא מספיק למנות שופטים, צריך גם למנות שופטים שיבואו ויהיו ממגוון דעות וממגוון רקעים, אבל צריך להגיד שבעיניי יש חשיבות רבה למנות שופטים שמבחינת תפיסתם המשפטית שמים הרבה יותר דגש על הוודאות המשפטית על פני דברים אחרים. בהקשר הזה אני גם יכול לומר שמתקיים מהלך מסודר ורחב מאוד של בחינה, על מנת להביא לתיקון של חוק החוזים באופן שיבטל את הלכת אפרופים, שגרמה להתדיינויות אין-ספור ולנזק עצום למשק. רק אתמול התקיים יום עיון רחב עם ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, בהשתתפות הרבה מאוד מומחים וגורמים שעוסקים בנושא הזה. כפי שדווח לי, הוא גם היה בהחלט מוצלח ועלו שם לא מעט רעיונות טובים וחשובים. אני בהחלט אשמח אם תהיה התגייסות של האופוזיציה לשני דברים חשובים.

לסייע לי בקידום הצעות החוק האלה כאן בכנסת, בלי עיכובים ובלי שהיות. והדבר השני, כמובן, בהגעה להבנות שיאפשרו לבצע את התיקון בהרכב הוועדה לבחירת שופטים כמה שיותר מהר, באופן ראוי, מסודר, שוויוני וייצוגי, ובדרך שתבטיח לנו מינוי של שופטים בהליכים תקינים ומסודרים. אני מודה לשר לוין, ובטרם נעבור לשאלת המשך שייתכן שתהיה לחברת הכנסת אלהרר ולשאלה נוספת של חבר הכנסת קריב, אני מרשה לעצמי גם להעיר הערה. כשהשר הזכיר את העומס על בתי משפט השלום, אז חבר הכנסת קריב אמר: ובעליון אין?

אמרתי שגם

כאשר הכול שפיט, וכאשר זכות העמידה מתבטלת וניתנת לכולם, וזה פרי יצירתו של בית המשפט העליון, אז אין לו להלין אלא על עצמו.

אני לא פותח פה דיון. אדוני, בשאלה הנוספת שלך תוכל לומר את דבריך. חברת הכנסת אלהרר, בבקשה. היושב-ראש, בהקשר הזה אני יכול להגיד שאם חבר הכנסת קריב ואחרים יצטרפו אלינו ביום שני בתמיכה בהצעת החוק בנושא צמצום עילת הסבירות,

אנחנו נקל גם בעניין הזה על העומס המוטל על בית המשפט העליון, ונעשה עוד כמה דברים טובים באותה הזדמנות. אכן כן. כן, כן. אין ספק. חברת הכנסת אלהרר, בבקשה.

רבה על תשובתך המנומקת. רק תיקון טעות, בתקופת השר ניסנקורן הייתם ביחד בממשלה. נכון.

אז אני לא כל כך מבינה את הטרוניה, אבל בסדר. לא, לא. חברת הכנסת אלהרר, ברשותך, פשוט שיהיה מדויק.

אתם הצעתם ששופטים בערכאות נמוכות, ימנו אותם לפי הרוב הידוע. אז אני לא מצליחה להבין. אם רוב התקנים שלא מאוישים נמצאים בערכאות הנמוכות, מדובר פחות או יותר באותו רוב כפי שהיה קיים עד היום, אני לא מצליחה להבין למה מען הדבר

העומס בבית המשפט העליון של מדינת ישראל הוא חריג בכל קנה מידה בין-לאומי, על זה אנחנו מסכימים. והסיבה המרכזית,

ערכאה בין בתי המשפט המחוזיים לבית המשפט העליון לצורך נושא ערעורים. או לחלופין, בית משפט לחוקה.

אני מניח שכנראה לא הבנתי נכון את הדברים, אבל אם משתמע מדברייך שאת סבורה שגם לפי שיטתי והרכב הוועדה שאני מציע לעניין הערכאות הנמוכות אנחנו נמצאים במצב כזה שאין, בראייתך, הבדל משמעותי

לפחות לפי הנתונים שהקראת, שרק רבע מהתיקים תלויים ועומדים או שטרם הסתיימו בבג"ץ, רבע זה המון. אם אנחנו נצליח לייעל רבע ולחסוך שם הרבה מאוד זמן שיפוטי, ונדמה לי שהאמירה של היושב-ראש היא שבחלוקת הזמן השיפוטי, להבדיל ממספר התיקים, אנחנו נגלה נתונים שהם הרבה יותר משמעותיים מבחינת נפח העבודה והזמן שלוקחים הדיונים שמתקיימים בבג"ץ, אז ברור שאם נייצר ודאות, אם נייצר מנגנונים נכונים יותר של קווי תיחום בין הרשויות וכו', הדבר הזה ייעל מאוד ויקל מאוד את עבודתו של בית המשפט העליון.

אני חייב לומר לך גם שאם אנחנו נייצר הרבה יותר ודאות משפטית, למשל כפי שציינתי קודם בתחום החוזים, אנחנו כנראה נמצא את עצמנו עם הרבה פחות תיקים בערכאות הנמוכות,

עם פסקי דין הרבה יותר קצרים, כך שגם הדיונים בערעורים יהיו הרבה יותר פשוטים והרבה יותר קלים, ככל שיהיו כאלה. אבל אדוני, לא הגשתם הצעת חוק, בנושא.

חוסר היכולת שלכם לשמוע תשובה בלי להפריע באמצע, מקשיבים.

אגב, זה דבר שיטתי, זה לא עניין אישי רק שלך. תשמעו את התשובות.

לא נעים,

האמת לא תמיד קלה, אבל כדאי לשמוע אותה. ולכן אני אומר, חבר הכנסת קריב, בואו, מי שחושב שמינוי של כמה שופטים הוא מה שיפתור פה את הבעיות, נדמה לי שכולם יודעים שזה לא נכון. לא אמרתי, ואני אומר עוד דבר, ואני אומר אותו בצורה הברורה והחדה ביותר: אני חושב שמערכת המשפט צריכה להיות מערכת משפט של כל אזרחי ישראל, היא צריכה להיות פתוחה לכולם, היא צריכה להיות פתוחה לאנשים מהפריפריה בדיוק כמו לאנשים מהמרכז. אני לא מוכן להמשיך בשיטה של מינויים בשיטת חבר מביא חבר, בחדרי-חדרים, בדרך, אבל למה להגיד את זה? בדרך, בדרך, חברת הכנסת אלהרר, לא להפריע, בבקשה. חבר מביא חבר. בועז יוסף. אבל למה להגיד את זה?

בדרך שבה ציבורים שלמים מודרים ממערכת המשפט,

וסיכוייהם להתמנות נמוכים יותר. לכן, חברת הכנסת אלהרר, אני חושב שגם יש צורך לבחון, והתייחס לזה בצדק חבר הכנסת קריב בדברים שלו, צריך לבחון בכלל את כל השיטה שבה הדברים נעשים עוד בלי קשר לשאלת הרוב בתוך הוועדה, האופן שבו בכלל נעשים הדברים, חסמי הכניסה שישנם, הדרך שבה התהליך הזה נעשה. כדי שיהיה סיכוי לשנות את הדבר הזה, נדרש כמובן שהוועדה תהיה בהרכב אחר, כי אחרת אתם תמשיכו לשמר את אותו דבר, שלא הפריע לכם אף פעם לאורך כל השנים, ושהביא למצב המעוות, אתם בשלטון 40 שנה. זה חורג מגבול הטעם הטוב. חברי הכנסת, אני מבקש לאפשר לשר להשלים את דבריו. תודה. באמת, אולי אני טועה בזה שאני מתייחס ברצינות לשאלות שלכם ומנסה לענות עליהן לעומק. אבל לשמוע את התשובה מצריך, נכון, סבלנות. אני חושב שאת הדבר הזה בהחלט אנחנו חייבים לתקן, כי בסוף אני רוצה לומר, גם לך, חברת הכנסת אלהרר, וגם לך, חבר הכנסת קריב, שבהרבה מאוד נושאים זה נכון, אבל זה בטח ובטח נכון בנושא הזה של מינוי אנשים לכהונה כל כך רגישה ועם כל כך הרבה כוח של שופט. צריך לזכור שבסוף שופט הוא אדם שיכול לשלול מאנשים את חירותם. לפעמים הפסיקה שלו מכריעה את כל עתידם. אני חושב שבנושא הזה לא קובעת הכמות, לכמות יש משמעות מסוימת, אבל היא פקטור שולי לחלוטין לעומת האיכות, לעומת התקינות של ההליך, שמביאה בסוף לתוצאה של מינויים טובים. התפיסה המשפטית, את כל הדברים האלה הגיע הזמן לתקן אחרי כל כך הרבה שנים של ליקויים וכשלים קשים מאוד. לא עוד. אני יכול לומר לכם, ואני לא מתבייש לומר, אצלי יתמנו שופטים כשאנחנו נבדוק באמת לעומק במה מדובר. אני לא אמנה 61 שופטים בשעתיים, ולא אעשה מהתהליך הזה תהליך שהוא כולו פוליטי, ואין בו,

חברת הכנסת אלהרר, קריאה ראשונה.

ואין בו גרם של אחריות וגרם של מקצועיות, כפי שלצערי נהגו לא פעם לפניי. ואם אתם תהיו מוכנים להתגייס למשימה ולמאמץ הזה, אנחנו בוודאי נוכל לעשות את הדברים גם יותר מהר. אני חושב שהשכל הקולקטיבי יביא תמיד תוצאה יותר טובה, ואני תמיד נכון לזה, ואם תהיה התעקשות להתבצר בשיטה הקלוקלת הקיימת, ייקח אולי קצת יותר זמן,

חבר הכנסת קריב, הדברים ישתנו, כי הם פשוט חייבים להשתנות. תודה לשר המשפטים. אני מזמין אותך, אדוני, להישאר על הדוכן להשיב על השאילתה הבאה. אדוני השר, לא השבת לי. למה לא השבתי לך? השבתי לך בפירוט, לדעתי. אדוני, שאלתי: אם לא תצליח לשנות את החוק, האם תכנס את הוועדה? אז עניתי לך, חבר הכנסת קריב.

חבר הכנסת קריב, יש לי שאלה: מה יקרה אם חס וחלילה יקרוס הגג כרגע? אפשר לעסוק בהרבה שאלות תיאורטיות. אני לא מציע לעסוק בתיאוריה. אני מציע שתצטרף אליי למאמץ לשנות ואנחנו נשנה ונפתור את הבעיה. בכל אופן, זו התשובה, חבר הכנסת קריב. זו התשובה, וכעת, הבנתי. התשובה היא שהוא לא יכנס את הוועדה. אני בטוח שאם אתה תחליט לסייע בידי הדברים יקרו יותר מהר. לא בעניין הזה, זו כבר החלטה שלך. אז זה ייקח עוד קצת זמן. בקיצור, זו שיטה להאשים את הצד האחר. תודה. כשתהיה טענה שלא מתמנים שופטים, התשובה הזו שלך בהחלט תהיה אחת הסיבות לכך. בקיצור, אדוני לא מתכוון לכנס את הוועדה. תודה לחבר הכנסת קריב. רשות הדיבור כרגע לחבר הכנסת ואטורי בשאילתה שלו בנושא: אי-דיווח של חל"צ, חברה לתועלת הציבור, הדגלים השחורים.

בקשר לחל"צ הדגלים השחורים, חברה לתועלת הציבור, כהערת ביניים, אני לא יודע מה לתועלת הציבור פה,

הם לא הגישו דוחות מאז שהוקמו בשנת 2020. אני שואל: על פי החוק הם צריכים להגיש את הדוחות.

מדוע לא לסגור את החברה הזאת? תודה לאדוני. בבקשה, השר.

תודה רבה על השאלה, חבר הכנסת ואטורי. היא בהחלט בעניין ראוי. אני מוכרח לומר בפתח הדברים: אני חושב שכל גוף שעוסק בעשייה ציבורית, ראוי שיקפיד לפחות על קיום הוראות החוק הבסיסיות, על שקיפות, על ניקיון פעולתו. זה בטח ובטח נכון לגופים שמנופפים לא רק בדגל שחור ביד אחת,

לפחות לדבריהם, בדגל של דאגה לדמוקרטיה ולתקינות ולאיכות השלטון והממשל וכו'. אז אני חושב שעל כולם בלי יוצא מן הכלל, מכל צידי הקשת הפוליטית, נכון להקפיד בעניין הזה.

כפי שבדקתי את הדברים ומהמידע שנמסר לי מרשות התאגידים, חברת הדגלים השחורים בעירבון מוגבל נרשמה בחודש ספטמבר 2020. מבחינתה, החוק הוא המלצה במקרה הטוב, אם בכלל, משהו שאפשר להתעלם ממנו, משום שהיא טרם הגישה את הדיווחים הנדרשים על פי חוק ליחידת רשם העמותות והחל"צ, החברה לתועלת הציבור. אני יכול לעדכן אותך, חבר הכנסת ואטורי, שנפתח בעניין הזה הליך פיקוח על ידי רשות התאגידים. כמובן שזו לא החלטה שלי. סמכויות הפיקוח הן של הרשות,

בוודאי לא יכול להורות להם איזו פעולה לבצע. אני יכול לומר לך שהם עדכנו אותי שאכן נפתח עלי ידיהם הליך כזה, שמצוי בעיצומו. לחברה לא ניתן אישור לניהול תקין נוכח המציאות, כפי שאתה תיארת. כפי שנמסר לי מרשות התאגידים, בסיום הליך הפיקוח ייבחן הצורך להפעלת סמכויות נוספות על ידי רשמת העמותות וההקדשות, שהיא הגורם שמטפל בעניין הזה. הכול כמקובל, בהתאם לכל דין, באופן שוויוני כפי שנעשה ביחס לכל גוף כזה. כמובן שברגע שצעדים כאלה יינקטו, הם גם יקבלו פומבי. אני מנצל את ההזדמנות הזאת לקרוא למי שרוממות תקינות השלטון בפיו, בין אם הדגלים השחורים ובין אם כל גוף אחר, ובכלל אני חושב לכל תאגיד, לקיים את הוראות החוק באופן מסודר, להגיש את הדיווחים כפי שצריך ולהתנהל על פי החוק, כך צריך להיות. אני מבין שאין שאלת המשך,

אני מודה לשר המשפטים יריב לוין על דבריו.

אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום, והוא הצעות חוק פרטיות לקריאה הטרומית. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון, טיפול באמצעות אומנויות), התשפ"ג 2022, של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שאני מזמין כעת לנמק את הצעתה. בבקשה, עד עשר דקות לרשותך, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בראשית דבריי אפתח בתודה גדולה לחברת הכנסת סגנית השר מיכל וולדיגר, על שקידמה את תיקון החוק הנוכחי בכנסת הקודמת והניחה אותו על שולחני מתוך הבנת החשיבות העצומה של הנושא. אנחנו נמצאים היום באחת התקופות המורכבות בכל הקשור לבריאות הנפש. המחסור במטפלים ופסיכותרפיסטים משפיע על היעדר היכולת של שכבות רחבות באוכלוסייה לגשת לטפל במצבים אקוטיים ולתת להם מענה, כך שהצורך בהתבוננות מחודשת על המדיניות הקיימת היא צו השעה. אחד מהתחומים הטעונים שינוי מיידי הוא הסדרת מעמדם של המטפלים באומנויות.

אני מבקשת לשתף אתכם בשלושה סיפורים קטנים שכל אחד מהם הוא עולם ומלואו.

יוסי סירב לשתף פעולה עם הצוות הטיפולי ורק עיניו העצובות הסגירו שהוא מתמודד מול קושי גדול. יום אחד ביקשה ממנו המטפלת בספורט להיכנס למנהרת זחילה והתחילה לנענע אותו בעדינות מצד לצד. תוך כדי שהוא נהנה ומתמסר לחוויה שאלה אותו המטפלת אם הוא מעוניין להכניס חבר נוסף למנהרת הזחילה. תוך שנייה כל גופו של יוסי התקשח והחל לצעוק: רק לא את אוריאל, הוא מציק לי כל היום, בגללו אני עצוב. הטיפול בתנועה עזר ליוסי לבטא את הקושי שלו, הסוד שלו סוף-סוף נחשף.

ילד עם בעיות התנהגות קשות שהתנהגותו הרחיקה ממנו אט-אט את סביבתו הקרובה, כולל סבא וסבתא שלו, שלא יוכלו לשאת יותר את התנהגותו. כשקובי החל להשתתף בתרפיה במוזיקה, תוך זמן קצר התנהגותו השתפרה פלאים. במקום להוציא אגרסיות על הסביבה שלו, הוא החל לפרוק את תסכוליו בדרך אחרת,

הקלידים והתופים הצילו אותו ומנעו ממנו ניכור משפחתי כואב. אחרון חביב, אלי. לאחר שלל בעיות תקשורת, הגיעו הוריו למטפלת באומנות כשהם על סף ייאוש. אלי לא מוכן לדבר. שום דבר לא הצליח לחדור את השתיקה הרועמת שלו. בתחילת הטיפול יצר אלי בובות מחמר ללא פה ואוזניים, בובות אטומות וסגורות, שביטאו את המצוקה הנפשית שאליה נקלע. בטיפול השתמשה המטפלת בבובות החמר האטומות כדי לשקף לאלי את משמעות השתיקה שלו. העובדה שהטיפול עסק בבובות לכאורה ולא ישירות בו, אפשר לאלי לאט-לאט להסיר את המגננות ולהיפתח. בסופו של דבר חל שינוי של ממש בתקשורת שלו.

קובי ואלי הם רק שלוש דוגמאות קטנות מתוך אלפי מקרים שבהם צורת העבודה הייחודית של טיפול באומנויות גרמה לפריצת דרך בטיפול והביאה שינוי מן הקצה אל הקצה. אז מה זה בעצם טיפול באומנויות ואיזו בשורה שיטה זו מביאה איתה? טיפול באומנויות הוא גישה טיפולית שמשתמשת במגוון אומנויות כדי לעודד התפתחות אישית וריפוי רגשי. בטיפול משולבות פעילויות כמו מוזיקה, ספורט, הבעה, יצירה, פסיכודרמה ומשחקי ילדים כמו פליימוביל וכו'. באמצעות האומנויות הילדים מתמודדים עם רגשותיהם, מבטאים את עצמם בדרך יצירתית ומתחברים להתפתחות פנימית. הטיפול מביא לשיפור ברגשות,

בביטחון העצמי וביכולת להתמודד עם מצבים קשים. צורת העבודה בטיפול באומנויות היא בעלת מאפיינים ייחודיים שלהם משמעות כבירה לילדים המטופלים באמצעותה. דוגמה לכך ניתן לראות בסוגיית שיתוף הפעולה של ילדים בחדר הטיפול. כשילד מגיע לטיפול הוא בדרך כלל לא בוחר בכך, הוריו הם אלה שהחליטו עבורו. לא תמיד הוא מודע לקשייו או מעוניין לשוחח עליהם. חברי הכנסת, קצת יותר בשקט, זה מפריע. קצת יותר בשקט או בחוץ. לכן ניתן לראות שפעמים רבות נתקלים מטפלים בקושי לדובב את הילד ולהשיג את שיתוף הפעולה שלו. דבר זה בולט במיוחד בטיפולים הפסיכולוגיים הקלאסיים, שבהם יושב הילד מול המטפל בטיפול באמצעות דיבור. מאפייני טיפול זה, שלא תמיד מותאמים לילדים, גורמים במקרים רבים לסירוב מצד הילד לקחת בהם חלק. הטיפול באומנות משלב תאוריות מסורתיות של פסיכותרפיה, טכניקות מתחום הפסיכולוגיה ותיאוריות הנוגעות לתהליכי יצירה ולמאפיינים השונים של חומרי האומנות והשימוש בהם. בעוד טיפול פסיכולוגי מתמקד בתקשורת מילולית, טיפולים שונים בהבעה ויצירה משתמשים בצורות אומנות שונות כדי לפתוח את ליבו של הילד. הילד מצידו נכנס לחוויה מושכת ומעניינת. תוך כדי שהוא עסוק בחוויה, משוחח איתו המטפל ומזהה את הדרוש תיקון. דרך הטיפול הוא מחזק את הביטחון שלו, מלמד אותו את כללי החיים. בובת הפליימוביל היא רק אמצעי, הילד כבר משליך את הנאמר על עצמו וכך מתחיל להיפתח ולשתף פעולה עד לריפוי המיוחל. התרפיות השונות מנגישות מגוון רב של כלים מסוגים שונים לתכנים רגשיים. הצצה לעולמו הפנימי של הילד היא קריטית עבור המטפל, היא מתאפשרת דרך העיסוק בחומרים, בתנועה, בחוויה. גבירותיי ורבותיי, מקצוע הטיפול באומנויות הוא לא רק פריבילגיה, הוא מקצוע חובה. המציאות מדברת בעד עצמה, בישראל יש עשרות אלפי ילדים וגם מבוגרים שמטופלים בטיפול באומנויות. יש בישראל 10,000 מטפלות באומנויות, אבל הן למעשה רק טיפה בים לעומת מה שנדרש בפועל. רק במערכת החינוך יש עשרות אלפי ילדים שמחכים בתור כדי לזכות לטיפול, ילדים שמתמודדים עם שורה של קשיים שהטיפול באמצעות תרפיה באומנות עשוי לתת להם מענה ולהציל אותם. חשיבות תיקון החוק רלוונטית היום יותר מתמיד. דווקא בדורנו, דור אשר מאופיין ביכולות תקשורתיות נמוכות, כמו היכולת לבטא רגשות ולדבר על תכנים כאובים, המאפיינים הללו מגבירים את הצורך החיוני בתיווך האומנותי, על מנת לגעת בתכנים המצויים בלא-מודע. ועכשיו לתוכן החוק. אנו מבקשים לתת הכרה ממשלתית לטיפול באומנויות. אנו רוצים להסדיר את נושא הטיפול באומנויות בחוק הסדרת מקצועות הבריאות. היינו, שכל מטפל יוכל לקבל רישיון ותעודה. מדובר בטיפול מציל חיים, כפשוטו. למרבה הצער, תחום הטיפול באומנויות הוא תחום פרוץ. ישנם מטפלים שלמדו במוסדות לא מבוקרים למשך חודשים ספורים, ועדיין מטפלים באמצעות השיטה. אין עליהם כל בקרה, כך שטיפול שהיה אמור להיות טיפול מציל חיים הופך בהיעדר הכשרה מתאימה לטיפול שעשוי לגרום נזק לטווח ארוך. בנוסף לכך מתייחס החוק לעניין ההכשרה המקצועית, שהוא קריטי.

בתחום בריאות הנפש המשמעות היא שמי שכבר עובד בתחום ולמד לימודים ברמה מקצועית מספקת, יקבל הכרה, ואילו מי שלימודיו אינם מקצועיים דיים, לא יוכר, וייאלץ לעבור אותם מחדש. ההשלכה היא שבסופו של דבר יישארו בשוק רק מטפלים שעברו הכשרה מקצועית ברמה של לימודי תואר שני. לאחר שהחוק יעבור, ייכנסו מיידית לשוק העבודה מאות נשים וגברים שיוכלו להעניק טיפולים מצילי חיים למאות אלפי ילדים מדי שנה. לצד ההכרה בטיפול באומנות, נבקש לוודא כי יתקיימו מסגרות לימוד מותאמות עבור מגזרים שונים שיעמדו בתנאי ההכרה. במסגרת דיוני ההכנה לקריאה ראשונה והכנה לקריאה שנייה ושלישית נפעל להסדיר בחקיקה את מתווה הפשרה שאליו הגיעו הגורמים המקצועיים, גם מצד הארגון היציג יה"ת וגם מצד החרדים, באופן שייתן מענה לכלל ילדי מדינת ישראל. אני מקווה שהחוק יאושר לרווחת כל אזרחי מדינה ולרווחת הילדים שזקוקים בדחיפות לטיפולים האלו, ואני מבקשת מהכנסת לתמוך בחוק. תודה רבה. אני מודה מאוד לחברת הכנסת סון הר מלך.

הוצמדו להצעה הזו חמש הצעות חוק נוספות, ואני מזמין את חבר הכנסת אוריאל בוסו לנמק את הצעתו. אחריו, חבר הכנסת יעקב אשר.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, גם לחבר הכנסת יעקב אשר, שאפשר לי להקדים בתור. מכובדיי השרים, חברי הכנסת, למעשה חברת הכנסת לימור סון הר מלך אמרה את כל מה שצריך לגבי החשיבות. למעשה אנחנו מסדירים היום מקצוע טיפולי חשוב טיפול באומנות,

למרות החשיבות והמרכזיות שלו בטיפול, במיוחד עם ילדים,

בשבוע שעבר הייתי בסיור בגן של ילדים עם צרכים מיוחדים באילת. מורגשת שם בעיית המחסור בגיוס מטפלים בפריפריה. אני חושב שהחסמים שהיו עד היום ואי-רצון להסדיר את הנושא, פגעו מאוד. יש נתון חשוב מאוד שצריך לדעת: בכל שנה פונים בישראל למעלה ממיליון אנשים למטפלים באמצעות אומנויות לצורך קבלת טיפול, ותחום הטיפול באמצעות אומנויות בישראל מגלגל למעלה ממיליארד שקל בשנה. הערכות מומחים גורסות שימשיך במגמת צמיחה לאור הגידול במודעות הציבורית לתופעות כגון קשיים רגשיים, הפרעות התנהגות, קשיי למידה, קשיי ריכוז, משברים נפשיים, בייחוד של צעירים ואוכלוסיות מוחלשות. בהיעדר חקיקה המסדירה את המקצוע הזה, אין כל פיקוח ובקרה או מעקב על תנאי הכשירות לעיסוק במקצוע ועל התנאים שבהם ניתנים הטיפולים.

אין כיום כל יכולת מעקב על איכות הטיפולים, על התקנים שבהם מועסקים המטפלים, ואין מזור לאלו שנעשה להם עוול במסגרת קבלת טיפול רפואי רשלני בנושאים שעלולים להשפיע על נפשו של האדם.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שהצעת החוק הזו היא חשובה מאין כמותה. ואני כבר אומר לכם, חברי הכנסת המתמידים והמציעים, שכשנכין את החוק הזה אצלי בוועדת הבריאות לקריאה ראשונה ולאחר מכן לקריאה שנייה ושלישית,

בתיאום גם עם משרד הבריאות והגורמים הרלוונטיים, אנחנו נדאג לכך שכלל האוכלוסיות יהיו מיוצגות הן באפשרות ובאי-קבלת החסמים, בשביל שכן יהיו כוח אדם, שחסר היום, ומטפלות גם במגזר החרדי ובמגזר הכללי.

יפה ונאה. אני מזמין כעת את חבר הכנסת יעקב אשר לנמק את הצעתו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, אומרים שהאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, נודע לי והתברר לי שהראשון שהעלה את הנושא הזה בדיונים בכנסת הוא חבר הכנסת אחמד טיבי. הסדרת העיסוק, הסדרת העיסוק במקצועות הטיפול באומנות, ולכן מגיע לו.

עוד קודם. ב-2008, ב-2008,

אדוני היושב-ראש, תתחיל את הזמן שלי מעכשיו, כי זו הייתה רק עובדה. בבקשה. ועכשיו לעצם החוק: אני חושב שלאחר הדברים שאמרה חברת הכנסת לימור, שבאמת נגעה בכל נימי הנפש של העניין, ועד כמה הנושא הזה חשוב, אני רוצה באמת לדבר על הנקודות האלה ולחזק אותן, ועל נקודה נוספת שהיא גם הזכירה בנאומה. דבר ראשון, יש היום מחסור גדול מאוד במטפלות באומנות, ההסדרה הזו גם תכשיר מטפלות נוספות, וגם תמנע שוק פרוץ של מטפלות ללא הכשרה מתאימה. יש חלון זמן קצר בנושאים האלה בטיפול בילדים. כמה שהטיפול הוא יותר בזמן, ויודעים את זה חבריי חברי הכנסת ומגישי החוק, כל יום הוא קריטי להמשך המסלול של אותו ילד, לשפר את היכולות שלו, להעצים אותו, לגעת בנקודות הכואבות ולפתור אותן ולצאת לדרך אחרת. ילד שלא מטופל בזמן, בסוף זה הופך לנזק גדול יותר. זה יכול להגיע למצב של ילד בסיכון ובעיות התפתחותיות אחרות, ולכן החשיבות הזו היא גדולה. יש נקודה נוספת שעלתה בדיונים הקודמים, ואני עמדתי על כך, והייתה לנו הסכמה לפחות בין רוב המגישים והמגישות של העניין: אנחנו צריכים להנגיש את זה גם לציבורים האחרים, לציבור החרדי ולציבור הערבי. קודם כול אני אסביר למה. דבר ידוע, בפסיכולוגיה במיוחד ובהרבה דברים אחרים, שטיפול בילד, תמיד טוב שיבוא ממישהו שחי ומכיר את אורח חייו, מכיר את שפתו, מכיר את הקשיים, וההתחברות תהיה הרבה יותר מהירה, הטיפול יהיה הרבה יותר ממוקד. ולכן, חשוב מאוד לפתוח ולגרום לכך ולהציג חלופה אקוויוולנטית שתפוקח בצורה הכי חזקה. אותם לימודים, אותן שעות, אותם מבחנים, אותו דבר גם לציבורים אחרים, וגם ציבור שלא לומד באקדמיה עצמה. הפיקוח יהיה אקדמי, אבל הלימודים עצמם, אנחנו ניצור ונמצא את הפעולה האקוויוולנטית, ואני תכף אומר מה החלק שהוספתי אצלי בהצעת החוק שלי. אני רוצה לומר לכם שאני רואה חשיבות גדולה לכך שילד חרדי או חרדית או ערבי או ערבייה יטופלו על ידי מישהו מתוך העדה שלהם, מהמשפחה שלהם וכו'. וכמובן, כמו שאמרתי, לא לוותר על המקצועיות. אני אקריא מתוך הצעת החוק את התוספת בהצמדה שלי, כפי שהיה גם בישיבות הקודמות בקדנציה הקודמת: מי שסיים את לימודיו והוא זכאי לתואר אקדמי שני וכו'

או מי שיש בידו תעודה המעידה על סיום לימודים במקצוע טיפול באמצעות אומנויות שהכיר בהם המנהל כשווה ערך ללימודים לתואר אקדמי, כאמור. פסקה נוספת: הוראות פסקה זו יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי הכשרה מעשית במסגרת מוסד המעניק תעודות הכשרה מקצועית בטיפול באמצעות אומנות. הנושא הזה חייב לשרת את כולם, הנושא הזה חייב להיות נגיש לכולם, לכל הציבור במדינת ישראל: הציבור החרדי, הציבור הכללי והציבור הערבי. אנחנו נקדם את זה. זה מגיע לוועדת הבריאות. יש לנו יושב-ראש ועדה מצוין, שמקבל את הטיפול אצלו, בוועדה שלו. ואני בטוח שבזה אנחנו עושים טוב לילדי ישראל, לתת להם את הזכות, לתת להם את השוויון, את שוויון ההזדמנות לתקן, ולתת להם את הכוח ואת ההעצמה, ויבורכו כל חבריי המציעים ביחד איתי.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר.

להצעת החוק הזו הוצמדה הצעת חוק של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, פ/1800/25, הצעת חוק העיסוק במקצועות הבריאות. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני לא ארחיב. קודמיי הסבירו את החוק בצורה מאוד יפה, מאוד טובה. אני חושבת שבמעמד הזה, מעבר לפרגון ששמענו פה כלפי חבר הכנסת אחמד טיבי, שהוביל לראשונה את החוק הזה לפני, כמה, 15 שנה? 2008. 2008. חברת הכנסת לשעבר קרן ברק ליוותה את החוק הזה, ובקדנציה הקודמת הצעת החוק שלי נלקחה ממנה, כאשר היא הייתה באופוזיציה. זאת הצעת חוק שהיא כל כך חשובה. דמיינו לכם איזושהי סיטואציה שבה הילד או הילדה מגיעים עם מצוקה נפשית, מצוקה רגשית.

מגיעים עם מצוקה רגשית אל מטפל, כאשר אין להם באמת מושג אם מדובר על מטפל שעבר הכשרה של חודשים בודדים בסך הכול או סיים תואר שני עם שעות התמחות, עם תעודה מוכרת ואחריות, כאשר המצב היום הוא לא רק שאי-אפשר לדעת מי עבר הכשרה ואיזו הכשרה, גם אין שום כללי אתיקה. המטפל יכול להתחיל עם המטופלת. מחר בבוקר אפשר להוציא את כל הסודות של המטופלים החוצה. כלומר, אין אתיקה בסיסית

מקצוע שהוא באמת משהו שקשור לבריאות הנפש, וזה מצב שחייבים לפתור אותו. חייבים לסיים את הסאגה הזאת. כמדינה מודרנית, כמדינה מתוקנת, לא ייתכן שאדם ילך למטפל ויהיה חשוף לנזק רגשי, כי כן, כשהולכים לבן אדם שהוא לא מספיק מוכשר, שלא עבר הכשרה, הנזק גובר על כל תועלת אפשרית, שלא בטוח שאפשר יהיה לתקן אותו אחר כך, או שייקח הרבה מאוד זמן לתקן. הפרטיות של אותו האדם, ובכלל לבסס את החוק הזה. אני לא אחזור שוב על מה שקודמיי אמרו, כי החוק כן מדבר בעד עצמו.

שההסדר שניסינו להגיע אליו בקדנציה הקודמת עומד וקיים. אנחנו נגיע אל הוועדה לקראת קריאה ראשונה, ואנחנו באמת נראה איך אנחנו יכולים לייצר מצב שגם מי שיש להם קשיים כאלה ואחרים, איך בכל זאת אנחנו לא מורידים את רף ההכשרה. כדי שכל ילד, כל ילדה, מכל מגזר, מכל מגזר: המגזר הערבי, המגזר החרדי, יקבלו את הטיפול שמגיע להם, שראוי להם, גם באותה השפה, בין אם מדובר על שפה תרבותית, או באמת על שפה טכנית. שכל ילד וכל ילדה וכל איש וכל אישה יקבלו את המענה הראוי להם. אני מברכת על הצעת החוק הזאת. אני מאוד מקווה שבמושב הזה סוף כל סוף היא תעבור את שלב הטרומית, תגיע לקריאה ראשונה, מה שנקרא, ובא לציון גואל. בואו נסיים את זה, מגיע לעם ישראל הרבה יותר.

תודה רבה. להצעת החוק הזו הוצמדה הצעת חוק של חבר הכנסת משה סולומון,

1880. לאחר מכן, מייסד מקצועות הבריאות, חבר הכנסת אחמד טיבי. ישיב במשולב שר הבריאות, השר משה ארבל.

היושב-ראש, שרים, חבריי חברי הכנסת,

אני רוצה למסור את תנחומיי ותנחומי הכנסת למשפחתו של רב-סמל דוד יהודה יצחק, זיכרונו לברכה, שנפל אתמול על הגנת העם והארץ, להודות לכוחות הביטחון על המבצע המאוד-מאוד משמעותי והחשוב שזה עתה הסתיים, ולאחל החלמה מהירה לפצועים גם מהפיגוע וגם מהמבצע הזה. אנחנו לא נמצאים בימים קלים, ביטחונית וציבורית, ואני שמח כי הציבור שמסתכל על בית המחוקקים זוכה לראות את העבודה שלנו וההתעסקות בחיים עצמם, ובין היתר הצעת החוק הנוכחית להסדרת הטיפול באומנות, אני הגשתי, אבל בין היתר הצעת החוק של חברתי סגנית שר האוצר היום מיכל וולדיגר. ומכאן לדברי ההסבר להצעת החוק, אדוני היושב-ראש. בהיעדר חקיקה המסדירה את מקצוע הטיפול באומנות, אין כל פיקוח, בקרה ומעקב על תנאי הכשירות לעיסוק במקצוע ועל התנאים שבהם ניתנים הטיפולים. כמו כן, אין כיום כל יכולת מעקב אחר איכות הטיפולים, על התקנים שבהם מועסקים המטפלים, ואין מזור לאלו שנעשה להם עוול במסגרת קבלת טיפול רשלני בנושאים שעלולים להשפיע על נפשו של כל אדם. התיקון המוצע לחוק יאפשר לקבוע את התנאים הנדרשים כתנאי לזכות להיקרא מטפל באמצעות אומנויות בישראל, לרבות תנאים לקבלת תעודת מקצוע,

סדרי בחינות, חובות אמון וכללי אתיקה מקצועית, סדרי משמעת ועונשין, חובות כלפי מטופל, הגבלת פרסום מוטעה, פיקוח, אחריות על רישום המטפלים ואחריות על הכרה בתעודות הכשרה ממוסדות בחוץ לארץ. הצעת החוק נועדה להסדיר את הבקרה של משרד הבריאות על המקצוע ואת הסמכות של שר הבריאות להתקין תקנות לעניין חוק זה, ככל שימצא לנכון ובהתייעצות עם ועדה מקצועית מייעצת.

כי הסדרת המקצוע תחזיר למקצוע ולמטפלים את ההכרה שנלקחה מהם עם ביטול תעודת ההכרה במעמד מטעם משרד הבריאות בשנת 2005. אני קורא לחבריי כאן לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת משה סולומון. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אחמד טיבי. אף הוא הצמיד הצעת חוק, 3226, הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות. מכובדי היושב-ראש, מכובדי השר, שר הבריאות ושר הפנים, כל פעם שיש חוק לגבי הסדרת העיסוק במקצועות הרפואה, אני מרגיש גאווה, כי בשנת 2008, לאחר שנים של עבודה, הצלחתי להביא לכנסת את חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, 2008, המכונה "חוק טיבי 2". "חוק טיבי 2", נכון. ואשר בזמני בהתחלה הגשנו מעל 20 מקצועות, צביקה, 20 מקצועות. משרד הבריאות אז הסכים להסדרה של ארבעה מקצועות, והם ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, הפרעות בתקשורת ותזונה. לאחר מכן כמה חברי כנסת המשיכו והגישו והסדירו קרימינולוגיה קלינית, פודיאטריה, פודיאטריה ניתוחית וכירופרקטיקה. ובתקופה האחרונה היושב-ראש בוסו, אני ועוד כמה חברי כנסת דנים בהצעת חוק שעברה בטרומית לגבי הכרה בעוזרי רופא והכרה במקצוע הדימות. רנטגנאים, הדימות. ורנטגנאים. העיקרון של הסדרה הוא העיקרון החשוב, למה? כי השוק פרוץ, כל אחד היה יכול לעסוק בכל דבר, ואנחנו מטפלים בחיי אדם. אלה הבנים שלך, הבנות שלך, אבא, אימא, משפחה. זה חשוב ביותר, ולכן אתה רוצה שמי שיעסוק בטיפול יהיה אדם מוכר, מוסדר עם הכשרה מתאימה. היום אנחנו דנים בהצעת חוק הסדרת העיסוק בטיפול באמצעות אומנויות, וכל התחומים מפורטים בהצעת חוק הארוכה והמפורטת. טיפול באומנויות הוא חשוב ביותר, בעיקר לילדים, והשוק היה פרוץ. כל אחד היה יכול לעשות את זה, לפעמים זה לא הביא תועלת באנדרסטייטמנט. לכן, אני אצטט: "התיקון המוצע לחוק יאפשר לקבוע את התנאים הנדרשים כתנאי לזכות להיקרא מטפל באמצעות אומנויות במדינת ישראל, לרבות התנאים לקבלת תעודות מקצוע, תנאי כשירות, סדרי בחינות,

אמון וכללי אתיקה מקצועית, סדרי משמעת ועונשין, חובות כלפי המטופל והגבלת פרסום מוטעה" ויש פרסומים מוטעים,

אחריות" וכדומה. אני מבקש להצביע בעד הצעת החוק.

תודה רבה למציעים ולחבר הכנסת אחמד הטיבי. אני מזמין את שר הבריאות, חבר הכנסת משה ארבל, להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעות החוק הללו. שכחת את המילה: מייסד מקצועות, תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי, מייסד. אתה בדרך הנכונה. אנחנו משתדלים. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בראשית דבריי אני מבקש לאחל החלמה מהירה ורפואה שלמה לפצועים, חיילי צבא הגנה לישראל והאזרחים מהפיגוע אמש בתל אביב, וכמובן להביע תנחומים בשם הבית הזה כולו למשפחת הלוחם שנפל אתמול בפעילות מבצעית חשובה בג'נין, רב-סמל דוד יהודה יצחק, השם ייקום דמו, לוחם סיירת אגוז, שבנוסף לפעילות הצבאית שלו התנדב עם נוער עם צרכים מיוחדים, וממש בסגירת מעגל מופלאה, אין לנו באמת הבנה בחשבונות שמיים, עם נפילתו הנער שהוא ליווה חוגג בר-מצווה. "ואֹמר לך בדמיך חיי ואֹמר לך בדמיך חיי". יהי זכרו ברוך. חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח 2008, מסדיר כיום את העיסוק בכמה מקצועות פארה-רפואיים: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה,

תזונה דיאטנות, קרימינולוגיה קלינית, פודיאטריה, פודיאטריה ניתוחית וכירופרקטיקה. כיוון שכיום הטיפול באמצעות אומנויות לא מוסדר, בהצעת חוק זו מוצע להסדיר את העיסוק בטיפול באומנויות כדי להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים במקצוע זה ולהגן על בריאות הציבור. טיפול באמצעות אומנויות הוא שם כולל למקצועות שבהם נעשה שימוש בתהליכי יצירה והבעה אומנותיים בטיפול בהפרעות נפשיות, התנהגותיות, התפתחותיות ואורגניות. המקצועות כוללים טיפול באומנות חזותית, טיפול במוזיקה, טיפול בתנועה ומחול, דרמה, תרפיה, פסיכודרמה. מטפלים באמצעות אומנויות מועסקים במוסדות בריאות, במוסדות רווחה, בשיקום וחינוך, ועובדים עם מגוון אוכלוסיות במתכונת פרטנית וקבוצתית. כן יצא לי להיחשף לטיפול גם במסגרת שב"ס, במרכז הרפואי של שב"ס, קלינאי תקשורת מגיעים לשם כדי לטפל באסירים שעברו אירועים מוחיים וצריכים ללמוד לבלוע מחדש, פעולות כל כך טריוויאליות. בהיעדר חקיקה המסדירה מקצוע זה,

בקרה או מעקב על תנאי הכשירות לעיסוק במקצוע ועל התנאים שבהם ניתנים הטיפולים.

אין כיום כל יכולת מעקב אחר איכות הטיפולים, על התקנים שבהם מועסקים המטפלים, ואין מזור לאלו שנעשה להם עוול במסגרת קבלת טיפול רשלני בנושאים שעלולים להשפיע על נפשו של אדם.

מטרתה העיקרית של הצעת החוק היא להוסיף את מקצוע הטיפול באומנות לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח 2008, הקבוע כיום, ולמעשה לעגן בחקיקה ראשית את המקצוע. התיקון המוצע לחוק יאפשר לקבוע את התנאים הנדרשים כתנאי לזכות להיקרא מטפל באמצעות אומנויות בישראל, לרבות תנאים לקבלת תעודת מקצוע, תנאי כשירות, סדרי בחינות, חובות אמון, כללי אתיקה מקצועית, סדרי משמעת ועונשין, חובות כלפי מטופל, הגבלת פרסום מוטעה,

אחריות על רישום המטפלים ואחריות על הכרה בתעודות הכשרה ממוסדות בחוץ לארץ.

הצעת החוק נועדה להסדיר את הבקרה של משרד הבריאות על המקצוע ואת הסמכות של שר הבריאות להתקין תקנות לעניין חוק זה, ככל שיימצא לנכון ובהתייעצות עם ועדה מקצועית מייעצת. אנחנו במשרד הבריאות רואים חשיבות רבה מאוד במקצוע טיפולי זה,

לעמדתנו אכן יש לפעול להסדרתו. אני, כמובן, מודה לכל המציעים והמציעות. הסדרת מקצוע הבריאות באמצעות חקיקה היא חלק ניכר וחשוב בעשייה של משרד הבריאות כרגולטור, ולכן מן הראוי שנושא זה יקודם על ידי משרד הבריאות, כמי שלבסוף יהיה זה שינפיק את תעודות המקצוע ויפקח עליהן. בעניין זה עוד אציין שהמשרד מצוי כעת בהליכי חקיקת הסדרת מקצועות עוזרי רופא, דימותנים וכירופרקטים. לנוכח האמור, אציע לחבריי לתמוך בהצעת החוק בכפוף להסכמת המציעים לתיאום והסכמה עם משרד הבריאות ויתר המשרדים הרלוונטיים בנושא, החזרה לוועדת שרים לחקיקה לפני קריאה ראשונה והצמדה לחקיקה הממשלתית שתובא להסדרת הנושא. ככל שהעמדה הזאת מקובלת על המציעים, אני קורא לחברי הבית לתמוך בהצעת החוק.

לפני שאתה יורד: קודם כול, אנחנו נדבר עם יושב-ראש ועדת הבריאות, לעמוד בתנאים הללו. אבל יש נקודה אחת שבה אתם אומרים להחזיר לוועדת שרים ולחכות להצעה הממשלתית, לתאם עם הממשלה ומשרד הבריאות זה חיוני, אבל לפעמים החקיקה הממשלתית במשרדים מתעכבת מאוד מאוד. אם אתה אומר שיש בצנרת חקיקה ממשלתית,

אני רוצה לומר בצורה הברורה ביותר, וטוב שהעלית את זה: הרבה מאוד פעמים משרדי הממשלה מתמהמהים בקצב העבודה לא בגלל עצלנות אלא בגלל עומסים רבים מאוד שיש להם על השולחן.

תפקידה של הכנסת, כבוד השר אמר: לפעמים, אמרתי:

תפקידה של הכנסת הוא להפעיל למשרדי הממשלה זרקור על חשיבות הדברים, להציף אותם, ולכוון אותנו גם למה צריך להיות מתועדף בתיעדוף גבוה יותר. אני אומר את זה, ואומר את זה כאן לפרוטוקול: היה ומשרד הבריאות לא יעמוד בהתחייבות שלו, שניתנה כאן לפרוטוקול, בוודאי שאני אתמוך בהמשך קידום החקיקה הפרטית ללא הממשלתית. קידום הממשלתית לא נועד לקחת קרדיט ולא לייצר איזשהו מנגנון מסרבל, המטרה היא לטייב את הליך החקיקה ולהביא תוצאה. היה והחקיקה הממשלתית והתזכיר לא יופצו במהלך המושב הזה להערות הציבור, אני קובע לוחות זמנים, הרי שבמושב הבא של הכנסת תקודם הפרטית ללא הממשלתית.

יש טיוטה לממשלתית? כבר יש טיוטה? אני אומר: החקיקה הממשלתית חייבת להפקיד חוק ל-21 יום,

אני קובע דדליין להפצת התזכיר עד סוף המושב הזה. היה ובסוף המושב הזה לא יופץ תזכיר, אם קבעת לוח זמנים כזה,

הכנסת תמשיך לחוקק חקיקה פרטית. הממשלה לא עובדת אצל הכנסת. טוב שיש כאן מציעים מהקואליציה ומהאופוזיציה, ותפקידה של הכנסת הוא לתת לנו זרקור, שש הצעות חוק, זה רק מראה את החשיבות. כדי שאנחנו באמת נייעל את עצמנו ונבצע עבודה מהירה ויעילה לטובת הציבור. השר, אפשר להמשיך גם בחקיקה של הקניונים של בתי החולים? אדוני היושב-ראש, נתת לו רשות דיבור? לא, אני רק שואל אם אפשר להמשיך גם באותה מגמה. אם השר יגיד, אני אקרא אותו לסדר קריאה ראשונה. אנחנו מודים לשר על הדברים המאוד-ברורים וחשובים. חברי הכנסת, אין להם מה להוסיף, נכון? אם כן, רבותיי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעות. תחילה נעבור להצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון, טיפול באמצעות אומנויות), התשפ"ג 2022, של חברת הכנסת לימור סון הר מלך. ההצבעה תהיה אלקטרונית.

לוועדת הבריאות את הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון, טיפול באמצעות אומנויות), התשפ"ג 2022,

23 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון, טיפול באמצעות אומנויות),

ותעבור לוועדת הבריאות להכנתה לקריאה הראשונה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון, טיפול באמצעות אומנויות),

של חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני.

ההצעה להעביר לוועדת הבריאות את הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון, טיפול באמצעות אומנויות), התשפ"ג 2022, נתקבלה. 31 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון,

של חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני, אף היא התקבלה בקריאה הטרומית, ותעבור לוועדת הבריאות להכנתה לקריאה ראשונה.

נעבור להצבעה על הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון,

הבריאות של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן,

להעביר את הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון, טיפול באמצעות אומנויות), התשפ"ג 2023, לוועדת הבריאות נתקבלה. 29 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לוז ההצעה שאני מביא למליאת הכנסת

אפשרות לרשויות המקומיות שיבחרו בכך, זאת אומרת שזה לא חובה,

להחליף את תאגידי המים והביוב שפועלים בשטחן ולספק בעצמן את שירותי המים והביוב לתושבים. אני רוצה להסביר את החיוניות של ההצעה הזאת למאבק ביוקר המחיה. המהלך מלפני למעלה מ-20 שנה, שבו נכפה על הרשויות המקומיות להעביר לתאגידים את שירותי המים והביוב, גרם לשורה של נזקים שאני אעמוד עליהם, אבל הנזק הגדול ביותר, הגדול ביותר, נגרם לכיס של האזרח, גם על ידי מנגנונים ביורוקרטיים מנופחים, ואפילו, אם תרצו, על ידי הדבר הפשוט הזה של המע"מ, השתת המע"מ. תחשבו איזו בשורה תהיה רק מהדבר הזה של הורדת 17% באופן אוטומטי ממחירי המים, הרי המים זה מצרך חיוני. חשבונות המים גבוהים. בואו נעשה דין וחשבון: מאז שעברה הרפורמה של תאגידי המים לפני 22 שנה, מה קרה עם חשבונות המים? הם רק התנפחו. העול הכלכלי על התושבים רק הלך וגדל. ניהול בעייתי, מנגנונים שעמוסים במינויים פוליטיים, במשכורות גבוהות ומרכיב המע"מ, שציינתי אותו. אם אנחנו מחר מאפשרים לרשויות מקומיות, אני מדגיש, שיבחרו בכך, לקלוט את תאגידי המים שפועלים בשטחן ולספק בעצמן את השירות הזה, אנחנו מאפשרים להן להוריד את עלויות המים לתושבים ואנחנו גם מאפשרים להן לפעול לשיפור ולייעול של השירות.

לא כל רשות יכולה לעשות את זה, אבל יש רשויות רבות שיכולות. עכשיו אני אומר דבר שהוא מובן מאליו: הממשלה הזאת, במשך למעלה מחצי שנה, לא הביאה חוק אחד, חוק אחד בנושא יוקר המחיה,

אנחנו זוכרים את נתניהו, את הסרטונים שלו מהבחירות. איך הוא אומר? נחתוך בחצי, בחצי, נפגע בכל מחוללי האינפלציה ונוריד את יוקר המחיה. מה קרה מאז שהממשלה הזאת עלתה? האינפלציה הרימה ראש ויוקר המחיה רק האמיר. אז אני אומר, כבר ברור לנו שאין לכם מושג ירוק מה לעשות כדי להוריד את יוקר המחיה, אבל לפחות המינימום, אל תפריעו. אל תטרפדו לאלה שיודעים איך לעשות את זה, כי אתם לא יודעים, אנחנו רואים שאתם לא יודעים. כל ההבטחות להורדת מחירים דרמטית, אם אני יכול לשאול משפתו של שר האוצר, שעוסק בכול חוץ מיוקר המחיה, התבררו כסיפורי גרנדמייזר. תאגידי המים הפכו למנגנון ביורוקרטי מנופח ומנותק שלא משרת את האינטרס הציבורי, ואנחנו עדים במשך השנים להרבה מאוד תחקירים, לעצומות של אזרחים, לאלפי תלונות של צרכנים שמעידים על רמת שירות נמוכה שניתנת לאזרחים, וגם לתלונות על חיובים מיותרים ומנופחים. דוח מבקר המדינה משנת 2020 קובע, תקשיבו טוב, חברת הכנסת קטי שטרית, אני יודע שאת רגישה לנושאים החברתיים, שההוצאות האדמיניסטרטיביות של התאגידים מהוות 45% מכל חשבון מים שמשלם האזרח. אז כולנו משלמים מחיר באופן קבוע, כל חודש, מחיר גבוה על חוסר היעילות של תאגידי המים. אלו גם חברות שלא נתונות לביקורת הציבור, בניגוד לרשות מקומית, שהציבור יכול להחליף. תאגידי מים חיים בכוכב לכת אחר, ולכו תתעניינו ותשאלו איך מתעמרים באזרחי ישראל. איזה ניתוק, איזו נוקשות. אספר סיפור אחד ששמעתי מראש רשות מקומית, אחד הטובים שבהם. לקחו להוצאה לפועל, תקשיבו, אישה בת 70, אישה בת 70, על חוב של 2,000 שקלים לתאגיד המים, על חוב של 2,000 שקלים. האישה הזאת משתמשת רק בכוסות חד-פעמיות, אישה עיוורת, רק בכוסות חד-פעמיות, כי היא מפחדת להשתמש במים. כזה דבר היה יכול לקרות כשיש רשות שהיא accountable כמו רשות מקומית?

אבל בתאגידים זה יכול לקרות, כי מה אכפת להם? הם לא משלמים על זה שום מחיר. ואני אומר, חברי הכנסת, אני אומר שעברו למעלה משישה חודשים. אתם יודעים, כי זה עם ישראל, הוא לא מחולק בתיחומים של קואליציה ואופוזיציה. עם ישראל סובל היום, האנשים קורסים, העניין הזה הוא אמיתי, אנשים קורסים עם החשבונות. המקום הכי קל שאנחנו יכולים להקל בו על הציבור הוא דרך הנושא של המים, אם אנחנו ניגע בפרה הקדושה הזאת של תאגידי המים.

שיש רשויות שהן מאוד חלשות והן לא יכולות להיות אחראיות לתחזוק התשתיות ברמה המספקת, ויכול להיות שיש מקומות שכן נכון שיישארו תאגידים. אני לא נכנס כרגע רשות-רשות, אבל בגדול, בואו ניתן לרשויות המקומיות עצמן את הבחירה, בואו ניתן להן להחליט אם הן יכולות לעמוד באתגר של לספק את השירות. מישהו יכול להסביר למה, למשל, אני רק נותן את זה כדוגמה, רשות שהיא רשות איתנה לא יכולה להרים את שירותי המים? אני אומר לכם, זה יוריד את מחירי המים. זה יוריד את מחירי המים בוודאות. והגיע הזמן שהכנסת, אחרי למעלה משישה חודשים, באו וסיפרו לנו את הסיפור הזה, שזה היעד מספר אחת של הממשלה, יוקר המחיה, ואנחנו רואים שזה לא ככה, אנחנו רואים על איזה חוקים אנחנו מצביעים בימים ובלילות. אנחנו לא נוגעים במצוקות של עם ישראל, אנחנו לא נוגעים בבעיות שמטרידות את הציבור, אנחנו לא נוגעים. אנחנו לא מקילים על הציבור, ויש מקומות שאפשר להקל. אז הגיע הזמן שהכנסת, שהיא הנבחרת על ידי הציבור, הממשלה רק מכהנת מכוח אמון הכנסת, ומי שנבחר על ידי הציבור זאת הכנסת, שהכנסת תעשה מעשה בתחום הזה. ואני פונה לחברי הקואליציה: יש רגולטורים, ויש רשות המים, ויש כל מיני גורמים שבפועל מעצבים את החלטות ועדת שרים לחקיקה, אבל בואו ניתן צ'אנס לדיון אמיתי, לבירור אמיתי של הסוגיה הזאת. בואו ננסה להקל על עם ישראל. אני מבקש, כל אחד שיצביע היום, תודה. נגד ההצעה, מצביע על מחירי מים יקרים, והוא מכביד על עם ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת גדעון סער. ישיב השר ישראל כץ, שר האנרגיה. השר כץ הגיע. עשר דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני כאן כדי להשיב על תיקון להצעת החוק של חבר הכנסת גדעון סער בעניין חוק תאגידי מים וביוב. הצעת החוק של חבר הכנסת סער מציעה לאפשר לרשויות מקומיות שיבחרו בכך לקלוט את תאגידי המים והביוב הפועלים בשטחן, ולספק בעצמן את שירותי המים והביוב לתושביהן. הצעה זו באה בסתירה עם הצעת חוק המים והביוב שאושרה במליאת הכנסת בשנת 2001, ולפיה יועבר ניהול משק המים והביוב מהרשויות המקומיות לידי חברות ייעודיות, תאגידי מים וביוב. בכך הדבר ייצור הפרדה מוחלטת בין מערך אספקת המים וגביית התשלום בגינם מהרשות המקומית, ויבטיח רמת שירות נאותה וניהול עסקי מקצועי, כפי שקורה היום במשק המים בישראל. כשר האנרגיה והתשתיות ברצוני להדגיש את חשיבותם של תאגידי המים והביוב לתושבי הרשויות המקומיות. תאגידי המים והביוב ממלאים תפקיד מרכזי בניהול ובהפצה של משאבי המים של מדינת ישראל, ולהם תפקיד חשוב ביותר בכל הקשור להבטחת אמינות אספקת המים לתושבי ישראל שנים קדימה. מדינתנו מתמודדת עם אתגרים רבים שמאתגרים את אספקת המים שלנו, לכן הכרחי שיהיו לנו, נוסף לאלו שקיימים כיום, תאגידי מים וביוב חזקים ויעילים שיעזרו לנו לעמוד באתגרים הללו. הניסיון הנצבר מאז מועד הקמת התאגידים מראה כי המבנה הנכון והמקצועי לקיומו של משק מים וביוב עירוני, אשר נותן את השירות הטוב ביותר לתושבי הרשות המקומית, הינו תאגיד מים וביוב. הקמת תאגידי המים והביוב הביאה לצמצום דרסטי בפחת המים ובפחת הגבייה, ולמעבר לעיסוק מקצועי ייעודי בתחום זה, שתורמים להפחתה של מאות מיליונים של שקלים בעלויות משק המים. בין היתר בזכות מהלכים אלה תעריפי המים בישראל נחשבים כיום לנמוכים בקרב המדינות המתפתחות, אך אין הדבר בא על חשבון אמינות ואיכות האספקה. פירוק תאגידי המים והביוב, כפי שמוצע בהצעת החוק, צפוי להביא לעלייה דרסטית בתעריפי המים והביוב, לפגוע ברמת השירות הניתנת לצרכנים ולהוביל לחוסר בהשקעות בתשתיות מים וביוב. מים הם משאב צריכה קיומי ואסטרטגי, והצעת החוק עומדת בסתירה לכל צורך רלוונטי בימינו. תפקידי כשר האנרגיה והתשתיות לשמור על צרכני המים ולוודא שכספיהם יופנו למימון מתן שירות ולהשקעה בתשתיות מים וביוב. הצעת חוק זו פוגעת בהתנהלות התקינה כיום, עלולה לפגוע בהתנהלות התקינה כיום במשק המים, ועל כן אני מציע להתנגד להצעת החוק שבנדון. אני רק אוסיף, ברשותך, אדוני היושב-ראש: בחנתי את הסוגיה עם כניסתי לתפקיד. היו 23 רשויות שלא היו מתואגדות, ובתיאום עם יו"ר ועדת הכלכלה חבר הכנסת דוד ביטן, בהוראת שעה, בוטלה המגבלה על כך שחייבים להיות רק 30 תאגידים. ולכן גם מתאפשרת היום גמישות יותר גדולה, לאפשר לרשויות מסוימות להקים בעצמן תאגידים, ולא לקנוס אותן, בדומה למה שהיה בעבר. אנחנו נמצאים, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי, בתהליך של אסדרה, אחרי הרבה מאוד שנים של בעיות בתחום, אסדרה שתשאיר את החלק שהצליח, החלק החזק, הנכון, ותאפשר גם לאחרים להצטרף למהלך הזה. ולכן המסקנה היא שאין לתמוך בהצעת החוק הזאת. תודה רבה לשר ישראל כץ. רוצה להשיב על עמדת הממשלה המציע, חבר הכנסת גדעון סער. לאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה הצבעה שמית. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה בפתח הדברים לומר לשר התשתיות, לשר האנרגיה, ישראל, אני מדבר אליך: בניגוד לרוב חבריך ליד שולחן הממשלה, אני אומר "רוב" על מנת שלא להכליל, לך יש יכולת ביצועית. וכשאתה רוצה להוביל רפורמה, הם מדברים על רפורמות אבל הם לא יודעים איך עושים רפורמה, אתה יודע לעשות רפורמות. ואני אומר לך, אתם עצמכם יודעים את זה: אתם שישה חודשים מסתובבים סביב עצמכם ומתקשקשים. ואני אומר לך, אדוני השר, כשאתה קורא מהתשובה ואומר שהצעת החוק עומדת בסתירה לחוק משנת 2001, מה זאת אומרת "בסתירה"? הרפורמה הוכיחה את עצמה? המחירים ירדו? השירות לתושב השתפר? אלה לפחות שני המדדים העיקריים שאני בוחן לפיהם אם הרפורמה לפני 22 שנה הצליחה או לא. קראת את דוח מבקר המדינה מ-2020, מה אומר הדוח הזה? כל חשבון מים שאנחנו משלמים, 45% ממנו זה ההוצאות האדמיניסטרטיביות של התאגיד. זאת אומרת התאגידים האלה הם מנופחים, הם לא יעילים והם גם לא נותנים שירות טוב לאזרח. אתה, שמכיר את השלטון המקומי, תלך ותשאל את הרשויות המקומיות; הן יגידו לך איזה שירות ניתן, איזו נוקשות יש כלפי התושבים ומה המשמעות של מחיר המים.

אי-אפשר לטפל ביוקר המחיה בלי בחינה נוקבת של אותם דברים מרכזיים, של המים, של החשמל, של מחירי המזון, של הדלק. ופה אנחנו יודעים שיש אפשרות, וזה גם אם תשאל את אנשי משרדך, במודל אלטרנטיבי יש אפשרות להוריד בעשרות אחוזים את מחירי המים, במודל אחר. אחרי 22 שנה הגיע הזמן לעשות עבודת מטה אמיתית על ידי גורמים שאינם נוגעים בדבר כדי לבדוק אם אפשר להמשיך בתוואי של הרפורמה משנת 2001. אני טוען שצריך ללכת לרשויות המקומיות ולתת להן את אפשרות הבחירה, כי בסופו של דבר הן הרשות שהיא accountable מול הציבור. אנחנו נשיג בזה גם שירות טוב יותר וגם מחירים זולים יותר. תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק תאגידי המים וביוב (תיקון, הפעלת שירותי מים וביוב על ידי רשות מקומית),

של חבר הכנסת גדעון סער. הוגשו 20 חתימות להצבעה שמית, ולכן ההצבעה תהיה שמית. מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי,

רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת נגד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל,

דני דנון, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, בעד אימאן ח'טיב יאסין,

בעד בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, נגד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד ישראל כץ נגד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו נגד אבי מעוז, נגד שרון ניר אינה נוכחת בנימין נתניהו אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות נגד משה סולומון אינו נוכח לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק,

משה סעדה, נגד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר בעד יצחק פינדרוס, נגד משה פסל,

יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר,

יצחק קרויזר,

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר

קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן אינו נוכח מיכל שיר סגמן אינה נוכחת נאור שירי אינו נוכח אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכיר הכנסת יקרא שוב בשמות חברי הכנסת שלא נכחו בהקראה הראשונה. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

משה טור פז, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח חילי טרופר,

אלמוג כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה,

משה סולומון,

אופיר סופר, אינו נוכח איימן עודה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת גלעד קריב, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

פנינה תמנו, אינה נוכחת תודה רבה. האם יש מישהו שמעוניין להצביע? (קורא בשמות חברי הכנסת) גדי איזנקוט,

בנימין גנץ,

עוד מישהו מעוניין וטרם קראו בשמו? אם כך, תמה ההצבעה. נא לספור. חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 28 בעד, 47 מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק תאגידי מים וביוב

הפעלת שירותי מים וביוב על ידי הרשות המקומית), התשפ"ג 2023, נדחתה, ולכן היא לא תקודם.

לסעיף

(תיקון, השוואת זכויות אלמן ואלמנה), התשפ"ג 2023,

של חבר הכנסת אלון שוסטר וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, אדוני, עשר דקות

בעת הפטירה, לא עלינו, ואילו אלמן מוגדר כמי שהיה בן זוגה של המבוטחת כל עוד, וזאת הפואנטה, שני תנאים בלתי הוגנים, כל עוד יש עימו ילד בחזקתו, או במקביל, הייתי אומר, עוד תנאי: הכנסתו אינה עולה על הסכום שמוגדר בלוח כזה או אחר. כלומר זכאות האלמנה, חברות וחברי הכנסת, מותנית אך ורק בפטירת הבעל, ואילו על הגבר האלמן לעמוד בתנאים נוספים כדי להיחשב כזכאי בביטוח הלאומי. אם אין לבעל ילד, או שמדובר בילד שלא עומד בתנאים שקבועים, הבעל לא ייחשב אלמן לצורך החוק. וגם אם הוא יעמוד, זאת אומרת אם כן יש לו, הוא יצטרך לעמוד במסננת השנייה, שלפיה הכנסתו אינה עולה על כ-57% מהשכר הממוצע. ברור שהמספר הזה או התנאים האלו מצמצמים את מספר הגברים הישראלים שיוכרו כאלמנים. המדינה עושה כאן מעשה בלתי ראוי של חוסר שוויון בלתי סביר. אני מתפלא שחוסר השוויון הזה מתקבל בשוויון נפש. התיקון הזה שמובא כאן מייצר נוסח אחיד, משווה את הזכויות על פי דין של שני בני זוג, אלמן או אלמנה, כדי למנוע את חוסר השוויון, שלטעמי לא מתיישב, אדוני היושב-ראש, עם האיסור על אפליה מחמת מין או מגדר ומחייב שמירה על כבוד האדם וחירותו. הרי אתם מבינים שיכול להיות מצב שבו אישה שיש לה הכנסות מרובות תהיה זכאית, וגבר שאין לו, אלא הוא מקבל אולי בכמה אחוזים יותר, עומד על 60% מהשכר הממוצע, לא יהיה זכאי לשום דבר. התיקון הזה, כפי שאמרתי, זכה לאורך השנים לגיבוי של גורמי המקצוע בביטוח הלאומי, והוצע כאמור על ידי חברים שונים גם בקואליציה הזאת, גם בכנסת הזו. והמדינה, חברות וחברי הכנסת, מוכרחה לתקן את העיוות החברתי הזה, במיוחד בקרב האוכלוסייה הרגישה של האלמנים, שלא מגיע להם שהמדינה שלהם תוסיף עוולה נוספת על ההתמודדות עם האובדן. אין היום, ב-2023, הצדקה למהלך הזה. אני מודע לכך שיש למהלך הזה, או להחלטה הזו, משמעות תקציבית, ולכן יש היגיון להפעיל אותה בהדרגה. ליצור איזשהו לוח, הייתי אומר לסילוק האי-שוויון או חוסר הצדק בתוכנית במשך כמה שנים אולי. אני קורא לשר העבודה, ידידי, לאנשי האוצר, לכלל חברי הכנסת, לאשר את ההצעה הזו בקריאה טרומית, למצוא בהמשך את הפתרונות התקציביים, כפי שאמרתי, זה יכול להיות בהדרגתיות, כדי לייצר את השוואת התנאים ולעשות אחת ולתמיד את התיקון המחויב הזה. אני מבקש את תמיכת חברי הכנסת בהצעה ההוגנת הזו. תודה רבה לחבר הכנסת אלון שוסטר. להצעת החוק הזו הוצמדה הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

שאירים לאלמן), 3527, של חברת הכנסת מירב כהן. בבקשה, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני ארבע שנים פגשתי קבוצה של אלמנים, אמרתי להם: צריכים לקרוא לקבוצה הזו "מחאת האלמנים" קבוצה של גברים שאיבדו את השותפות שלהם לחיים. חלק היו אלמנים טריים, חלק כבר הרבה שנים, והם גילו להפתעתם שהתנאים של ביטוח לאומי פשוט מפלים אותם לרעה וחלקם לא זכאים לקצבת שאירים. הצעת החוק שמגיעה היום להצבעה היא חשובה, והיא באה לתקן עוול היסטורי, אפליה שפשוט נוצרה בעקבות תפיסה מיושנת שהייתה כאן בשנות החמישים, ומאז לא תוקנה. זה עובד ככה: היום אלמנה זכאית לקבל קצבת שאירים בשל פטירת בן זוגה, שלא נדע. היא זכאית לאותה קצבה ללא מבחן הכנסה גם אם אין עימה ילד שתלוי בה. לעומת זאת, כשמדובר בגבר שהוא אלמן, הוא זכאי לקצבת שאירים בשל פטירת בת זוגתו רק אם זה באחד משני התנאים: שיש עימו ילד שתלוי בו, מתחת לגיל 18, ושההכנסה שלו לא עולה על סכום ששווה ל-57% מהשכר הממוצע במשק, כלומר, 6,800 שקלים בחודש בלבד. מבחני ההכנסה האלה לאלמנים הם מאוד מאוד נוקשים, הם כוללים את כל ההכנסות שלו: מהעבודה, מפנסיה שהוא שילם לה כל החיים שלו, קצבת אזרח ותיק.

אם הוא שורד שואה, מחשיבים בתוך מבחן ההכנסה הזה גם את הכספים שהוא מקבל כשורד שואה. אם הילדים שלו כבר גדולים וההכנסות שלו גבוהות מ-6,800 שקלים, שזה סכום מאוד נמוך, שאי-אפשר לחיות ממנו, הוא פשוט לא יהיה זכאי לקצבה, לקצבת שאירים. יותר מזה, תראו איזה אבסורד. אם אלמן מתחיל זוגיות חדשה ונישא מחדש, אני מאחלת את זה לכל האלמנים, שיהיה להם דף חדש בחיים, אז קצבת השאירים נשללת ממנו אוטומטית.

מענישים אותו על זה שהוא העז להמשיך הלאה. לעומת זאת, אלמנה שנישאת מחדש תמשיך להיות זכאית לקצבת שאירים בתנאים מסוימים. עוד אפליה היא שאלמן זכאי רק ל-40% מדמי הפנסיה של בת זוגתו שנפטרה, בעוד אלמנה זכאית ל-60%. ההערכות הן שיש סדר גודל של 300,000 אלמנים ואלמנות במדינת ישראל, כאשר 20% מתוכם הם גברים, שפשוט מופלים לרעה. המדיניות הזו מבוססת על הנחת עבודה מיושנת שלפיה הגברים הם המפרנסים העיקריים במשפחה, והאישה שהלכה לעולמה בעצם לא עזרה כלכלית. אבל זה כבר לא המצב, זה רחוק מזה. זה נכון שעדיין יש פערי שכר מגדריים, ואני לא ממעיטה בזה, אבל יש היום גם משפחות רבות, פגשתי וראיתי גם בעיניים סיפורים אישיים שבהם המצב הפוך, ודווקא האישה הייתה המפרנסת העיקרית. אין שום הצדקה או בסיס לאפליה הזו, צריך לעצור את האבסורד הזה.

אני הרבה פעמים עולה על הבמה הזו ודורשת שוויון לנשים. אז אני חושבת שחשוב מאוד שהיום אני עולה על הבמה הזו ודורשת שוויון לגברים, כי שוויון זה שוויון זה שוויון, לכולם. אני אודה מאוד לחברי הכנסת אם הם יאשרו את הצעת החוק החשובה הזו.

תודה רבה לחברת

ישיב במשולב על הצעות החוק הללו השר יואב בן צור, שר העבודה והממונה על הביטוח הלאומי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חברי וחברות הכנסת, סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי קובע את הזכאות לקצבת שאירים לאלמנה ולאלמן, כאשר לעניין זה נקבע כי אלמנה הינה מי שהייתה אשתו של המבוטח בשעת פטירתו, ואילו אלמן הינו מי שיש עימו ילד או שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק, המגיע כיום ל-6,766 שקלים נכון ליום 1 בינואר 2023. להכנסה הזו יש להוסיף עוד 15.2% מהשכר הממוצע למי שיש לו הכנסות מעבודה ומפנסיה. ההבחנה בין גבר לאישה בחוק הביטוח הלאומי גילה כגיל החוק, קרי משנת 1954, וההוראה הספציפית שאליה מתייחסת ההצעה מצויה בחוק מאז שנת 1973. מקור ההבחנה האמורה בכך שבעבר נשים נשואות רבות לא עבדו מחוץ למשק ביתן, על כן מחד גיסא החוק פטרן מתשלום דמי ביטוח, ומאידך גיסא, לא העניק להן זכויות לגמלאות כלשהן מכוח עצמן. כמו כן נבע מצב משפטי זה מן התפיסה החברתית בעת חקיקתו של החוק שראתה בגבר המפרנס העיקרי של התא המשפחתי, ולפיכך מי שמסוגל לעמוד ברשות עצמו גם לאחר פטירת בת זוגו. בשנים האחרונות נעשו צעדים משמעותיים לשוויון בין גברים ונשים, בעת שהוכרה זכאותה של עקרת הבית לקצבת אזרח ותיק ובעת שהוכרה זכאותם של הילדים לקצבת שאירים אף כאשר האם שנפטרה לא עבדה מחוץ למשק הבית. וכן הייתה הקלה במבחן ההכנסות לאלמן ללא ילדים תלויים, באמצעות הגדלת רף ההכנסות ב-15.2% מהשכר הממוצע למי שיש הכנסות מעבודה ומפנסיה.

לא מצא המחוקק לבטל את ההבחנה בין זכויות אלמן ואלמנה לעניין קצבת שאירים. יוער כי גם בית המשפט העליון נדרש לסוגיה הזו ואשרר את המצב החוקי הקיים. הצעת החוק מבקשת לבטל את ההבחנה הקיימת כיום בין אלמנה ואלמן בזכאות לקבלת קצבת שאירים, כך שתינתן זכות לקצבת שאירים לאלמנים גברים ללא התניית הזכאות בהכנסות או בטיפול בילדים. יש לציין כי אלמן שחדלה זכאותו לקצבת השאירים זכאי למענק חד-פעמי בגובה של 36 קצבאות, השווה לסכום ממוצע של כ-70,000 שקלים. תיקון החוק בדרך המוצעת כרוך בתוספת עלות תקציבית הנאמדת בכ-650 מיליון ש"ח בשנה עבור כ-40,000 אלמנים. אנחנו מבינים את הרציונל ואנחנו תומכים בכך, אך מכיוון שמדובר בסכום שהוא גדול מדי, הצעת החוק תחכה עד למציאת מקור תקציבי. על כן הממשלה מתנגדת בשלב זה לקידומה של הצעת החוק, יש לך הערכה של עלות תקציבית? כן, 650 מיליון בשנה. אבקש מחברי הכנסת להצביע נגד. תודה רבה. האם אתם מעוניינים לעלות? חבר הכנסת שוסטר. זה מצב קלאסי, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, השרים, מצב קלאסי להגיד: מאשרים בקריאה טרומית ומתאמים בהמשך. שמים את זה על סדר-היום. משרד העבודה והרווחה,

משרדים אחרים שרלוונטיים לנושא, ובעיקר הכנסת והוועדות הרלוונטיות, צריכים לעקוב אחר העלאת הנושא וכניסתו, ואפשר לקראת התקציבים הבאים, אדוני השר, לוודא שהנושא הזה נכנס לשיעורין במשך השנים הבאות. הרי אין חולק על כך שמדובר בעוולה, בחוסר שוויון שמקורו באנכרוניזם, באיזשהו חוסר תשומת לב של, בגלל זה אתם התנגדתם לזה בממשלה הקודמת, לא, לא.

בעד, אני בעד. קודם כול, העברנו, זה עבר בממשלה הקודמת. זה עבר. ובכל מקרה אני מציע שנוכיח לציבור כולו שאנחנו יודעים להתאחד ובאופן אחראי, באופן אחראי, אני לא מציע עכשיו 600 מיליון שקל לשים בתקציב שלא קיים,

אם אפשר היה קצת פחות קואליציוני, אולי היה. אבל אני משוכנע שהדבר הנכון כעת זה להצביע בעד בטרומית ולאחר מכן לבוא בדברים ולקדם במשך השנים הבאות את הביצוע של החוק הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת אלון שוסטר. חברת הכנסת מירב? לא מעוניינת.

רבותיי חברי הכנסת, נעבור להצבעה, תחילה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, השוואת זכויות אלמן ואלמנה), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אלון שוסטר. ההצבעה תהיה הצבעה שמית. מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר,

זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, נגד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, נגד מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, נגד דני דנון, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, בעד אימאן ח'טיב יאסין,

בעד בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, נגד אבי מעוז, נגד שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

לימור סון הר מלך, אינה נוכחת משה סולומון, נגד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער,

מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר,

יצחק פינדרוס, נגד משה פסל, נגד יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי,

אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכיר הכנסת יקרא שוב בשמות חברי הכנסת שלא נכחו. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין,

ואליד אלהואשלה, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, בעד איתמר בן גביר, נגד ששון ששי גואטה, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ, בעד משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר,

יוסף טייב, נגד אוהד טל, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח רון כץ,

יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, אינו נוכח יוסף עטאונה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח אליהו רביבו,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו שמעוניין להצביע ושצריך לקרוא בשמו? חבר הכנסת ווליד טאהא. חבר הכנסת ווליד טאהא הצביע. האם יש חברי כנסת נוספים? האם יש עוד מישהו באולם?

תמה ההצבעה. נא לספור. חברי הכנסת,

הכנסת אלון שוסטר וקבוצת חברי הכנסת נדחתה. נעבור להצעה של חברת הכנסת מירב כהן, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח שאירים לאלמן ואלמנה). אף ההצבעה הזאת היא הצבעה שמית.

לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

גדי איזנקוט,

ישראל אייכלר, נגד דן אילוז,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר,

זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי,

רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי,

ברוכי, נגד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, נגד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר,

אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, בעד אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, נגד אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח ניר ברקת,

ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

ווליד טאהא,

בעד אוהד טל, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ,

רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח יוסף עטאונה,

חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח מטי צרפתי הרכבי, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש עוד מישהו באולם שמעונין להצביע? (קורא בשמות חברי הכנסת) אביחי אברהם בוארון, נגד

אלהואשלה,

עוד מישהו מעוניין להצביע? זאב אלקין. הוא יקרא בשמות. רגע, רגע, רגע. חבר הכנסת אלקין, אני רק אמרתי לו. אתה צריך לענות לו. (קורא בשמות חברי הכנסת) זאב אלקין, בעד שלי טל מירון,

נעמה לזימי,

בסדר? עוד מישהו מעוניין להצביע? אם כך, תמה ההצבעה.

לא, עוד לא התחלנו בה. הוא אמר שתמה.

הייתי פה. שלום זה בסדר, להגיד שלום זה בסדר.

אחרי ששאלתי, לא היה, כששאלת, אמרתי "כן", לא שמעת.

גם הכרזת שתמה ההצבעה. אדוני היושב-ראש,

חברי הכנסת, נעבור להצעה הבאה בסדר-היום. איזה באסה.

תמיד אפשר אחר כך. הצעת חוק מועצת עורכי הדין בישראל, התשפ"ג

אם זה לא פרסונלי, זה לא מעניין אתכם. עשר דקות לרשותך, ככל שתנצל את מרב הזמן.

מזעזעת, מזעזעת. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, בראשית דבריי אני רוצה להביע את הצער של כולנו על נפילתו של לוחם צה"ל, רב-סמל דוד יהודה יצחק, ולמסור תנחומים וצער עמוק למשפחה. אנחנו כמובן גם מצטרפים לאיחולי החלמה מהירה לפצועים במבצע ופצועי הפיגוע שהיה אתמול בתל אביב. את הצעת החוק הזו הגשתי ביום 23 בנובמבר 2022, פחות מחודש אחרי שנבחרתי לחבר כנסת. היא קיבלה פ' ב-4 בדצמבר. הצעת החוק משווה את אסדרת מקצוע עריכת הדין למקצועות אחרים. מבנה ההצעה מתבסס על המבנה של חוק רואי חשבון. ההצעה מקימה מועצת עורכי דין, שהיא מועצה ציבורית המתמנה על ידי שר המשפטים, חלקה בהמלצתם של גורמים בעלי עניין במקצוע. המועצה תורכב משופטים, עורכי דין מהמגזר הפרטי, עורכי דין מהמגזר הציבורי, נציגי משרד האוצר ונציג הסגל האקדמי במוסד להשכלה גבוהה. מתוך מכלול הסמכויות המוחזקות בידי לשכת עורכי דין, תיוותר המועצה עם שתי סמכויות בלבד: הסמכת עורכי דין, ובכלל זה אסדרת ההתמחות ובחינות כניסה למקצוע, ותחום המשמעת והאתיקה. שר המשפטים ימנה ועדת משמעת שתהיה נפרדת ועצמאית מהמועצה, ואולם השיפוט יתבצע על פי כללים שהמועצה תהיה מעורבת בקביעתם. עכשיו, נשאלת השאלה

צריך את הדבר הזה.

אני מודע לטענה ששמעתי פה בתחילת הדברים, ואני אתייחס אליה בהמשך. אבל לפני זה, ברשותכם, אני רוצה להפנות אתכם לדברים שכתב פרופ' עלי זלצברגר. לאלו מכם שלא יודעים מי זה, פרופ' עלי זלצברגר, פרופ' זלצברגר הוא משפטן ישראלי, נשיא לשעבר של האיגוד האירופי למשפט וכלכלה, פרופסור מן המניין ודיקן לשעבר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, הוא חבר בפורום המרצות והמרצים למשפטים "למען הדמוקרטיה", ופועל נגד הרפורמה המשפטית. פרופ' זלצברגר כתב מאמר משנת 2001. המאמר נקרא "קשר המשפטנים הישראלי: על לשכת עורכי הדין בישראל ובעלי בריתה". הוא פותח את המאמר בדברים הבאים: "ביתר פירוט אטען בגוף המאמר כי ההסדרה המוסדית של מקצוע עריכת הדין בארץ היא חסרת תקדים מבחינת האוטונומיה המונופוליסטית של לשכת עורכי הדין, הן בהשוואה למקצועות דומים אחרים בארץ והן בהשוואה למקצועות עריכת הדין בארצות אחרות". פרופ' זלצברגר סוקר במאמר את המצב שהיה טרם חקיקת חוק לשכת עורכי הדין ב-1961. החוק נחקק ב-1961 ונכנס לתוקף ב-1962. לפני כן הייתה מועצת משפטנים שקבעה את כל הנושא של תנאי הלימוד, של מתן הרישיונות, הייתה הסתדרות עורכי הדין בישראל, שהייתה הסתדרות וולונטרית, ארגון מקצועי וולונטרי, והיה את נושא האתיקה של עורכי הדין, שהופקד אצל משרד המשפטים, ולפני קום המדינה היה, בהתאם לשיטה האנגלית, אצל זקן השופטים. הכוונות לעגן את התאגדות עורכי הדין כצורך סטטוטורי החלו כבר עם קום המדינה. "הלחצים לכך", כותב זלצברגר, "גברו בסוף שנות החמישים, כאשר יותר ויותר עורכי דין צעירים סירבו להצטרף להסתדרות עורכי הדין ולשלם את דמי החבר הגבוהים שדרשה. ערב חקיקת חוק לשכת עורכי הדין, כרבע מעורכי הדין במדינה לא היו חברים בהסתדרות עורכי הדין". זאת אומרת, כאשר היה מצב שהיו הרבה פחות עורכי דין בישראל, רבע מהם בחרו לא להצטרף לארגון המקצועי של עורכי הדין. זלצברגר ממשיך ואומר: "החוק,

הקים את לשכת עורכי הדין, שהיא גוף מונופוליסטי ואוטונומי, הנעדר כמעט לחלוטין פיקוח ציבורי או חיצוני אחר. השילוב בין האוטונומיה של הלשכה למונופול הרחב שלה יצר כוח שוק חסר תקדים". הוא מספר על כל תהליכי החקיקה שקרו ועל כך שיושב-ראש ועדת חוקה דאז, חבר הכנסת זרח ורהפטיג, היה מודע לכך שלמעשה הם מחוקקים חוק שהוא תקדימי בעיקרו מבחינת הסמכויות המונופוליסטיות שהם נותנים ללשכת עורכי הדין. הוא ואחרים הביעו דאגה גדולה נוכח המצב הזה, והביעו תקווה שעורכי הדין יצדיקו את האמון שניתן להם. חוק לשכת עורכי הדין נחקק, ופרופ' זלצברגר מדבר על זה שנדמה, כך הוא אומר, כי "בלהיטות של יצירת מונופול לשכת עורכי הדין דחק המחוקק לקרן זווית את הזכות להיות מיוצג. זכות זו נחשבת כאחת מזכויות האדם הבסיסיות, שכן היא מאפשרת לכל אדם לממש את שאר זכויותיו כדין או למנוע פגיעה בהן". במדינות רבות הזכות להיות מיוצג היא זכות חוקתית, ופה זה מעוגן במסגרת סעיף 22 לחוק לשכת עורכי הדין.

שנלמד מכך שייחדו את מקצוע עריכת הדין לעורכי הדין. פרופ' זלצברגר מסיים את המאמר שלו במילים הבאות: "די אם נסכם בקיומו של ספק רב אם האמון שעליו דיבר חבר הכנסת זרח ורהפטיג, יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, בעת הצגת חוק לשכת עורכי הדין, האמון המופקד בידי עורכי הדין בצורת האוטונומיה הממסדית שניתנה להם, הצדיק את עצמו". את כל הדברים הללו לא אני אמרתי, אמר פרופ' עלי זלצברג. ב-1995 קרה אירוע בלשכת עורכי הדין. נכון שאנחנו מכירים את 1995 בתור המהפכה החוקתית, חקיקת חוקי-היסוד, ואני בטוח שמדובר בצירוף מקרים ולא חלילה ביד מכוונת, אבל ב-1995 קרו הדברים הבאים בלשכת עורכי הדין: שר המשפטים, שהיה זכאי עד אז לשישה נציגים במועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, צומצמו נציגיו לשלושה בלבד, הוועידה הכללית של לשכת עורכי הדין, שהייתה הגוף הבוחר המרכזי של הלשכה, שהוא זה שבחר את יושב-ראש לשכת עורכי הדין מדי שנתיים והיה רשאי להדיח אותו,

ובמקום זה יושב-ראש לשכת עורכי הדין נבחר בבחירות ישירות לארבע שנים. הדבר הזה מעמיד אותנו בפני לשכה שהיא ארגון מקצועי לכל דבר, שכדי לעסוק במקצוע עריכת הדין במדינת ישראל אנחנו מחויבים להיות חברים בו. הדבר הזה הוא חסר תקדים מבחינת מקצוע עריכת הדין בעולם, ולא קשור לשום מקצוע אחר בארץ. רואי חשבון, סיפרתי. מקצוע הרפואה, שמדברים עליו בהלימה למקצוע עריכת הדין, הוא הפוך לחלוטין, ההסתדרות הרפואית, הארגון המקצועי של הרופאים, הוא כמעט נעדר סמכויות לחלוטין, נושא הרישיון, ההסמכה, כל נושא האתיקה, מסורים בידי משרד הבריאות ומנכ"ל משרדו. אז מה קורה עם לשכת עורכי הדין, חנוך, תדגיש שאתה בעצם בא לשמור על האזרחים, כי האתיקה לא תהיה בידיים של מי שיד רוחצת את ידו של האחר, והאתיקה ושמירתה על השירות לאזרח תהיה בדיוק כמו, בקשר לאתיקה, טוב שאת מציינת את זה, חברת הכנסת גוטליב, כי היו שלושה דוחות שעסקו בוועדות האתיקה של לשכת עורכי הדין, שני דוחות של מבקר המדינה ב-2011 ו-2019 ודוח פנימי של המבקר של לשכת עורכי הדין ב-2020. הדוחות האלה חשפו ממצאים מסמרי שיער בדבר עיכובים מטורפים בהימשכות ההליכים, בדבר היעדר מדיניות קוהרנטית של פסיקה וחקיקה. על אותו מקרה יכולת לקבל במחוז אחד משהו אחד ובמחוז אחר משהו אחר. והכי חמור, באחד המחוזות אב בית הדין ותובע המחוז היו אבא ובן. שומע את זה, דוידסון? באחד המחוזות אב בית הדין ותובע המחוז היו אבא ובן, שבמקרה גם חלקו את אותו משרד עורכי דין. זו ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין. עכשיו, מה קורה שם? האם אנחנו שומעים את קולה של לשכת עורכי הדין על תנאי המעצרים הבלתי-נסבלים שיש במדינת ישראל?

האם אנחנו שומעים את לשכת עורכי הדין מנסה לשפר במשהו את התנאים הבלתי-אפשריים של ציבור עורכי הדין, את ההתעמרות שיש,

חבר'ה, אתם תפריעו לי, ייתנו לי עוד.

חנוך, נא לסיים. עברת את הזמן. זה לא נכון,

חבר'ה, זה לא דין ודברים. מציגים הצעת חוק, יש אחר כך אפשרות. הוא לא יענה לך, הוא צריך לסיים ולרדת. משפט לסיום. לא שומעים אותם בכל הנושא של תנאי עורכי הדין בבתי המשפט, מעמדם מול השופטים, היה פעם משוב עורכי דין, ביטלו את זה. לא שומעים אותם כמעט בשום דבר שהוא רלוונטי לחיים המקצועיים של עורכי הדין. לשאלה שלך, סימון, אני הגשתי את הצעת החוק הזאת בנובמבר. אני חושב שאז לא היו מועמדים. הגשת כדי לקבל פ'. הגשתי כדי לדחוף אותה קדימה. עצרו אותנו. אני אגיד לך מתי עצרה אותה הנהלת הקואליציה, ואפשר לבדוק את זה. עצרו אותה פעם אחת כאשר היינו בדיונים בבית הנשיא, ויכול להעיד על זה חבר הכנסת סער. קיבלתי טלפון מהצוות של בית הנשיא, שאמרו לי: חנוך, תעצרו עם ההצעה הזאת כי זה יפוצץ את השיחות. אחרי כן, כשהתפוצצו השיחות, אמרו לי: אתה לא יכול להגיש את ההצעה הזאת עכשיו כי זה ייראה כאילו אנחנו מתערבים בבחירות של לשכת עורכי הדין, וזה רק שבועיים לפני. עכשיו אומרים לי: אתה מגיש את זה בגלל התוצאות. אם הייתי מחכה עוד חודש, היו אומרים לי: אתה מגיש את זה כי היום יום רביעי ואין לך כובע ואתה מעשן רק סיגריות בלי פילטר. תודה, חבר הכנסת חנוך. אפי נוה היה, אפי נוה, אני לא תמכתי בו. אני לא חושב שהוא היה מועמד ראוי ללשכת עורכי הדין.

בסופו של דבר לשכת עורכי הדין בכובעה דהיום היא גוף בלתי רלוונטי לחיים המקצועיים של מרבית עורי הדין במדינת ישראל. החוק הזה לא מפרק את הלשכה, הוא הופך אותה לוולונטרית, כמו כל יתר הארגונים המקצועיים. תודה רבה, חנוך. אם הם ייתנו ערך לעורכי הדין, הם יישארו בו. אם הם לא ייתנו ערך לעורכי הדין, הם לא יהיו בו.

למה אנחנו ב-2023 צריכים לתחזק ארגון מקצועי ב-100 מיליון שקל לשנה, כסף שהם מקבלים מעורכי הדין כדי להמשיך ולתחזק אותו, לא כשהוא רלוונטי למרבית עורכי הדין. שיעבוד בשביל הכסף שלו. תודה רבה, חנוך מלביצקי. גמרנו, תודה רבה. אני אשיב אחר כך. אתה לקחת כבר בשביל פעמיים, גם בשביל המתנגדים. יעלה וישיב שר המשפטים וסגן ראש הממשלה חבר הכנסת יריב לוין. רק שני דברים אני כן הייתי מציע, שאתה שמת בצד:

הקבלה להיות עורך דין, ההכבדה על נבחני הלשכה, גם זה משהו שצריך לבדוק. את הפרק הזה, הלשכה בכוונה, פוגעת בחופש העיסוק. נקודה נוספת, דיברת על כסף. אתה יודע שיותר מ-60% 70% מתשלומי לשכת עורכי הדין מגיעים מעובדי מדינה שלא מתעסקים בפרקטיקה בכלל. לשכת עורכי הדין פוגעת בחופש העיסוק, היא יוצרת מבחנים שאזרחים ואנשים מבוגרים לא יכולים לעמוד בהם.

ישיב על הצעת חוק זו ויביא את עמדת הממשלה שר המשפטים. חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה. תודה רבה. שר המשפטים, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, ראשית, חברי חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אני רוצה לברך אותך, להודות לך על הגשת הצעת החוק הזאת, שכפי שתיארת היטב הוגשה על ידך לפני זמן רב ועוכבה מהסיבות שאתה, אדוני היושב-ראש, אי-אפשר לדבר ככה. עליזה, מאוד מפריע, מאוד מפריע הרעש. לכולם. זו הצעה שכאמור לא הובאה לדיון במועד יותר מוקדם בדיוק מהסיבות שאתה תיארת כאן היטב. אני רוצה גם לברך אותך על כך שהגשת הצעה שיצאה מאוד מפורטת, מאוד מקצועית. בדרך כלל בהצעות חוק בקריאה הטרומית לא תמיד יש הקפדה כזאת על כניסה לעומק של הדברים, ואני חושב שזה בהחלט ראוי לברכה וראוי לציון. חברות וחברי הכנסת, אני מוכרח לומר שבמידה רבה זה עבורי רגע עצוב, בוודאי לא רגע משמח. כל כך הרבה רגעים עצובים יש פה. אני זכיתי לכהן שמונה שנים, או לפחות מספר לא מבוטל של שנים, כחבר ועד מחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין. הייתי חבר המועצה הארצית של הלשכה, הייתי חבר הוועד המרכזי. כיהנתי שמונה שנים כסגן ראש לשכת עורכי הדין, מתוכן שנתיים כממלא מקום ראש הלשכה. אני מכיר את לשכת עורכי הדין היטב, ואני זוכר אותה כגוף שתמיד היו בו בעיות, ותמיד ריחף סימן שאלה על ההצדקה לקיים אותו כגוף שמחייב את החברים להצטרף אליו כתנאי לעיסוק במקצוע עריכת הדין. אבל עם כל בעיותיה של הלשכה לאורך שנים ארוכות, אני חושב שלשכת עורכי הדין ידעה, אדוני היושב-ראש, אני לא מצליח להבין לאן הידרדרנו פה. חברת הכנסת. חברת כנסת עומדת עם הגב לנואם, מצלמת תמונות באמצע הדיון.

סליחה. לא, כי כל היתר מתפקד, בבקשה, תמשיך. עם כל חילוקי הדעות שהיו, אני חושב שלשכת עורכי הדין הקפידה במשך הרבה מאוד שנים לעסוק בנושאים המקצועיים, להתמקד בהם. אני כיהנתי, בכל שמונה השנים שבהן הייתי סגן, וכולל השנתיים כממלא מקום, כסגנו של ד"ר שלמה כהן, שעמדותיו הפוליטיות רחוקות משלי מרחק עצום, אבל יכולנו לשבת ביחד, ויכולנו לעבוד ביחד, משום שאנחנו עסקנו בעניינים מקצועיים של עריכת הדין. ובנושאים כאלה, מזכויות עצורים ועד אתיקה מקצועית, ודרך דאגה לרמה המקצועית, בכל הנושאים האלה הייתה בינינו הסכמה עמוקה ושותפות, ורצון באמת לעשות ביחד,

לא רק לטובת ציבור עורכי הדין אלא גם לטובת הציבור כולו, כדי להבטיח שהציבור באמת יקבל את השירותים המשפטיים שהוא צריך לקבל. לצערי הרב, לא כך הם פני הדברים בתקופה האחרונה. לשכת עורכי הדין הפכה לגוף פוליטי לחלוטין, וכספי דמי החבר הנגבים כחובה מנוצלים למטרות פוליטיות שבינן לבין טובת כלל עורכי הדין אין דבר וחצי דבר. מה זה בזמן האחרון? החלוקה בלשכת עורכי הדין הפכה כבר מזמן לחלוקה פוליטית ולא לחלוקה שמתייחסת לאנשים על בסיס הדיסציפלינות המקצועיות שהם באים מהן, או תפיסות מקצועיות של המקצוע הזה. וכאשר הדבר הזה בא בנוסף לקשיים ולבעיות האמיתיות והבסיסיות שישנם במבנה הלשכה, כפי שהציג אותם קודם, היטב בעיניי, חבר הכנסת מלביצקי, ואני אולי אתייחס אליהם בקצרה בזמן הלא-רב שיש לי, אני חושב שהדבר הזה לא מותיר ברירה, ובוודאי שאינו מצדיק ומאפשר את המשך קיום המצב הקיים והמבנה החריג שאין דומה לו בשום מקצוע אחר. חבר הכנסת עופר כסיף, אתה יודע,

לא רק שלא הבעתי תמיכה באף מועמד, אלא הצעתי להוציא את נציגי הלשכה מהוועדה לבחירת שופטים, גם היא הוגשה זמן רב לפני שהיו מועמדים ולפני שהיו בחירות, והיא לא קשורה לעניין הזה כהוא זה. היא נובעת מניגוד העניינים המובנה, שבו נציגים של הגילדה המקצועית משפיעים על השופטים, כשאחר כך הם גם מופיעים בפניהם, ומסיבות רבות אחרות שנותנות כוח עודף לציבור מצומצם בבחירה של שופטים, שזה דבר שרלוונטי לכלל אזרחי ישראל. ואני יכול להמשיך ולמנות את הדברים. נדמה לי שפירטתי אותם בהרחבה בעבר. אגב, אני גם חושב שאין עליהם כמעט מחלוקת באופן אמיתי. צריך לומר שהמבנה של לשכת עורכי הדין כגוף שמחייב את חבריו להיות חברים בו כתנאי ליכולתם לעסוק במקצוע, הוא דבר חריג. בעיניי ספק רב אם הוא בכלל מתיישב עם העקרונות של חופש העיסוק. אני לא מכיר מצב שבו יכולים לחייב אדם, וכדי לעסוק במקצוע שהוא הוכשר לו כדין ושהוא עומד בכל תנאי כשירות והכשרות לעסוק בו, אומרים לו: אדוני, אתה חייב לשלם דמי חבר לאיזשהו איגוד, אם לא תשלם להם דמי חבר, לא ניתן לך לעסוק במקצוע הזה. וכששואלים: למה לא ניתן? התשובה היא: ככה. הרי אין לזה שום סיבה ושום הצדקה אמיתית. אני חושב שיש קושי ובעיה גדולה מאוד,

לא רק באופן מהותי, אלא גם מבחינת הנראות של הדברים ומבחינת אמון הציבור, כאשר בלשכת עורכי הדין החברים שופטים את החברים. קודם חבר מביא חבר על ידי נציגי הלשכה שממנים שופטים, ואחר כך חבר שופט חבר, וכל התהליך הזה, וחבר מחליט אם להעמיד לדין או לא להעמיד לדין חבר.

כל התהליך הזה הוא תהליך שמקומו לא יכירנו בעידן שאנחנו נמצאים בו. הוא דבר לא נכון. הוא דבר שהנראות שלו היא מאוד מאוד בעייתית. אני חושב שהלשכה, היה לה בעבר תפקיד מאוד חשוב בהבאת העמדות המקצועיות לתוך עולם החקיקה, והיא בהחלט השפיעה על הדברים שקרו גם בכנסת, מתוך העובדה שחברי הכנסת רחשו הערכה רבה לעמדות המקצועיות שהובאו על ידי הלשכה אחרי הרבה מאוד דיונים פנימיים שם, גם התפקיד הזה כבר לא קיים יותר, העמדות הן עמדות פוליטיות לחלוטין. הן גם נתפסות ככאלה על ידי כולנו,

כל אחד מאיזה צד שהוא מגיע.

גם בנושא הזה התרומה של הלשכה היא כמעט לא קיימת. אני חושב שיש גם ערבוב מסוכן כאשר הלשכה מארגנת כנסים ומזמינה אליהם שופטים, ומממנת את שהייתם בבתי מלון ודברים מן הסוג הזה. אני יכול לומר לכם שכאשר כיהנתי,

במשך שמונה שנים כסגן, ושנתיים כממלא מקום ראש הלשכה, גם כאשר השתתפתי בכנס השנתי של הלשכה באילת, עשיתי את זה תוך שאני משלם בעצמי את עלות המלון ולא מוכן לקבל את הכסף הזה מקופת דמי החבר. גם הדבר הזה נראה לי בלתי סביר, בלתי מתקבל על הדעת. ואני יכול להיכנס להרבה מאוד בעיות נוספות שישנן באופן שהגוף הזה פועל. אני גם מוכרח לומר שהנטל של תשלום דמי החבר שמחויבים בו עורכי הדין, גם לו אין הצדקה. גם הוא מטיל על עורכי הדין, אם בעבר מספר עורכי הדין היה מצומצם ופרנסתם הייתה בשפע, היום המצב הוא שונה. יש גם אפליה ברורה בעניין הזה בין עורכי דין פרטיים, שמשלמים את הכסף הזה מכיסם, לבין עורכי דין בשירות המדינה, שהמדינה משלמת עבורם את דמי החבר. ואז נמצא מצב שהמדינה ביד אחת מחייבת את האנשים לשלם, ביד השנייה היא פוטרת את עובדי המדינה מהתשלום, והיא משיתה את התשלום הזה על עורכי הדין הפרטיים. שוב, דבר בלתי מוצדק בלתי הוגן, בלתי נכון. ואני יכול להמשיך כאן ברשימה ארוכה ארוכה ארוכה של דברים שראוי לתקן אותם.

אדוני היושב-ראש, ואומר שבנסיבות האלה ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה, וזו עמדת הממשלה, לתמוך בהצעת החוק. התמיכה היא בכפוף לכך שסעיף 67, שעוסק בנושא הנציגות של הלשכה בוועדה לבחירת שופטים, יוסר מהחוק, משום שהעניין הזה, אני חושב שנכון, וכך אנחנו פועלים, להסדיר אותו במסגרת הצעת החוק שנדונה במסגרת הרפורמה המשפטית. ראוי להתייחס לנושא של הרכב הוועדה כמכלול שלם. וכן בכפוף לכך שתהיה הסכמה שמועד תחילת החוק לא יחול באופן מיידי. כאשר החקיקה תסתיים, הדבר הזה גם יוגדר באופן מדויק. ולכן, אנחנו גם ביקשנו שהצעת החוק תוחזר לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה לפני הקריאה הראשונה, וכמובן שהליכי החקיקה יתואמו עם משרדי המשפטים והאוצר מכיוון שיש, כמובן, צורך גם להתאים את הדברים תקציבית,

לדאוג למערך מתאים במשרד המשפטים שיטפל בנושאים כדוגמת הסמכת עורכי הדין. ואני מקווה, אדוני היושב-ראש, שהכנסת תתמוך בהצעת החוק הזו. אני בטוח שתיעשה בעניין הזה עבודה יסודית, ואני סמוך ובטוח שחבר הכנסת מלביצקי ימשיך בדרך העניינית והמקצועית שהוא פועל בה לקדם את הנושא החשוב הזה. תודה רבה. תודה רבה לשר המשפטים. כמה מתנגדים לחוק. הראשון שבהם, חבר הכנסת גדעון סער, בבקשה. הזמנתי רק את גדעון סער. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חייב להגיד שדי נדהמתי מדבריו של שר המשפטים, לא רק בגלל שהוא עצמו החל את דרכו בעסקנות בלשכת עורכי הדין כחבר המועצה הארצית, אז אתה מודה שיש שם, אז הינה, כממלא מקומו של יושב-ראש לשכת עורכי הדין מהשמאל הקיצוני בקואליציה איתו. עכשיו לשכת עורכי הדין הופכת לגורם פוליטי, כי כשאתה היית שם, אני אוחז בידיי פה שלל החלטות חמורות ביותר בנושא ביטחון המדינה מבית היוצר של השמאל הקיצוני, בקואליציה שאתה הכתרת. עכשיו לשכת עורכי הדין הפכה לפוליטית. כשאתה היית שם, כמובן שהיא הייתה צריכה להתקיים, כשהאינטרס הפוליטי שלך משתנה, אז היא צריכה להתחסל. הצעת החוק באמת הוגשה מתי שציין חבר הכנסת מלביצקי, אבל מי פתי ויאמין שאם תוצאות הבחירות ללשכת עורכי הדין היו אחרות, אתם הייתם מציעים פה לפרק אותה? אני חייב להעיד פה בפני הבית הזה שלפני כמה חודשים נפגשתי עם אחד מהחברים שיושבים בספסלים האלה, ספסלי לשכת הליכוד, והוא אמר לי, אחרי שנכשלתם במושב החורף ונתקלתם בקיר הברזל של העם בנושא המהפכה המשטרית, הוא אמר: יש לנו Plan B, ה-Plan B זה הבחירות ללשכת עורכי הדין. ובאמת סיעת ש"ס יצאה בתמיכה, הציונות הדתית יצאה בתמיכה באפי נוה, זאת בושה שקוראים להם ציונות

הביאו מתמודד על ראשות הלשכה: איך אתה לא פורש? אתה מפריע לאפי, יהיה לך אות קין על המצח. עבדתם כמו מטורפים, לא הגעתם לשליש, לרבע מכמות הקולות של זה שניצח, של עו"ד עמית בכר. הפסדתם? תלמדו להפסיד בכבוד, אדוני השר. הרי הפסדתם פה עם התרגיל שניסיתם לעשות, לדחות את הבחירה עם חברת הכנסת אלהרר, הפסדתם עוד פעם בלשכת עורכי הדין. מפסידים, אתם חייבים להתרגל לזה, כי אתם הולכים לסדרה של הפסדים, ששיאה תהיה התבוסה שהעם ינחיל לכם בבחירות הבאות. עמדו בתור רבבות עורכי דין שעות, ואתם פעלתם לשבש. היו פעולות שיבוש, לא אתה כמובן, אבל אותו מחנה, שהתגייסתם. וקיבלתם תבוסה מוחצת, לא היה שיעור הצבעה כזה בבחירות ללשכת עורכי הדין, אתם פה יכולים לדבר מעל הדוכן הזה בשם עורכי הדין? עורכי הדין אמרו את דברם.

מיהם 45,000 איש מול שני מיליון? ואני יכול להגיד עוד דבר. אדוני היושב-ראש, בכנסת קודמת, בכנסת העשרים-ושלוש, נא לסיים. כאשר עמדו להיבחר נציגי הלשכה לוועדה לבחירת שופטים, היה איום מצד חברי הליכוד, שאם ייבחר עו"ד נעאמנה תוגש הצעה לפירוק הלשכה, ואכן לאחר מכן הוגשה הצעה לפירוק הלשכה של חברת הכנסת אסנת מארק, היא גם עורכת דין. נא לסיים. ככה אתם עובדים, כמו מאפיה.

ואתם מביאים הצעה של שליטה של הממשלה במועצה של הלשכה, פירוק של מוקד כוח, כי הכול אצלכם בסוף זה על כוח. אתם לא מתעניינים לא ברפורמות, לא באזרחים. אתם בפועל שכללתם שיא חדש. תודה, תודה, חבר הכנסת גדעון סער. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. אני מסיים במשפט הזה. עד עכשיו ראינו מכם השבוע,

בחוק טבריה, איך אתם משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק. היום אתם באים להציע לכנסת לשנות את כללי המשחק אחרי שריקת הסיום שלו. זאת תהיה תרומתכם לחקיקה בכנסת ישראל, ללעג ולקלס, לבוז, למשל ולשנינה. תודה רבה.

חבר הכנסת חנוך מלביצקי מעוניין להשיב, לאחר מכן נעבור להצבעה. צריך להגיד שביבי ביקש ממנו, שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. מאוד מגרה, אחרי הדברים של חבר הכנסת סער, קצת לדבר על מי יודע ומי לא יודע להפסיד בכבוד,

גם בהתנגדות הזו לא שמענו דבר וחצי דבר באשר למה שעשתה הלשכה עבור עורכי הדין ב-15 השנה האחרונות, מה עושים כל שנה ב-100 מיליון שקל שגובים מציבור עורכי הדין, לאן זה הולך, מי משתמש בזה. אנחנו יודעים שהיושב-ראש הנוכחי החליט שהוא משתמש בזה לפעילות פוליטית. מה עוד החליטו שעושים בזה, אנחנו לא יודעים. 100 מיליון שקל כל שנה. מי נהנה מהדבר הזה? העסקנות הישנה ברור שכועסת, כי מזיזים לה את הגבינה, אבל עורכי הדין בשטח, אלו שמשלמים כל שנה את הכסף הזה מכיסם מאפיה,

אלו שנמצאים, גם אם משלמת עבורם המדינה, הם לא נהנים משום דבר, הם לא מרגישים שום שיפור במצב שלהם.

אם הלשכה כל כך טובה, אם עורכי הדין אמרו את דברם, כמו שאמרת, חבר הכנסת סער, ממה אתם מפחדים? אתה מפחד משוק פתוח? אתה מפחד מכוחות השוק? אם הלשכה כל כך טובה לעורכי הדין, תנו להם את הבחירה להיות חבר בה או לא להיות חבר בה, בלי שהפרנסה שלהם תלויה בזה. אל תשימו להם חרב על הצוואר ותגידו: תהיו חברים בארגון מקצועי. כמו שעכשיו כולם יהיו צריכים להיות חברים בהסתדרות הזו או בהסתדרות אחרת, או בארגון כזה או בארגון אחר. זה לא קורה בשום מקום, זה לא קיים במדינת ישראל. איך זה משתלב עם חופש העיסוק? איך זה משתלב עם ליברליות ופלורליזם? לחנוק אנשים להיות חברים בארגון מקצועי שהוא לא שקוף, שאין עליו פיקוח ציבורי, שהראש שלו עושה בו כבשלו? גם בבחירות הללו אני הזמנתי את עו"ד בכר ואת עו"ד נוה. הם רבו ביניהם בקמפיין מי ייאבק בחוק הזה יותר טוב. אמרתי: בואו אליי לכנסת, תסבירו לי מה עשתה הלשכה עבור עורכי הדין ב-15 השנה האחרונות. יש פה מישהו שיכול להגיד דבר אחד שהלשכה הזו עשתה עבור עורכי הדין?

חברים בלשכת עורכי הדין,

יש טובות הנאה לראשי הלשכה בגלל מינוי שופטים,

מעניין שזה תמיד אותם אנשים, תמיד אותם משרדים מעבירים השתלמויות. ביטוח מקצועי שפתאום נהיה חובה, מעניין מאיפה זה הגיע, מי גוזר על זה קופון. זה בגלל הבחירות, אחרת אתם לא הייתם מעלים את זה. לשכת עורכי הדין בכובעה הנוכחי נהייתה מקום מושחת, נהייתה מקום חשוך, נהייתה מונופול שצריך לסיים אותו. תודה רבה. תודה רבה, חברי הכנסת. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק מועצת עורכי הדין, של חבר הכנסת חנוך מלביצקי וקבוצת חברי הכנסת. לפני שמזכיר הכנסת יעבור להקראה, הצטרפה אלינו כאן למעלה קבוצה גדולה של חיילים מבסיס מחו"ה אלון. ברוכים הבאים. תמשיכו במלאכת הקודש. תודה רבה לכם. מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, נגד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, נגד משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, בעד דני דנון, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז,

אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ,

יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, בעד שרון ניר,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה,

גדעון סער, נגד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל,

אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי,

אריאל קלנר,

יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב,

שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו,

משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

נאור שירי,

אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכיר הכנסת, קרא שוב בשמות חברי הכנסת שלא נכחו בהקראה הראשונה. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט,

משה ארבל, אינו נוכח נוכח,

(קורא בשמות חברי הכנסת) משה ארבל, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אוהד טל, אינו נוכח חילי טרופר,

מאיר כהן, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע וטרם קראו בשמו?

(קורא בשם חברת הכנסת) אורית מלכה סטרוק, בעד אם כך, תמה ההצבעה.

סליחה, לא הצבעתי.

שאלנו: האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע ולא הצביע? אבל בדיוק

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

ברגע שאמרתי "תמה ההצבעה" הוא התחיל לספור.

חיכיתי, אתה לא הסתכלת אפילו. אני כן הסתכלתי ואמרתי פעמיים, ואז השרה סטרוק הגיעה והצבענו. אחר כך אמרתי "תמה ההצבעה" גם אני, גם אני, כנראה, קודם כול, שזו

רבותיי חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 50 בעד, 43 מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק מועצת עורכי הדין, התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת חנוך מלביצקי, התקבלה בקריאה הטרומית ותעבור להכנתה בוועדת החוקה, חוק ומשפט לקראת הכנתה לקריאה הראשונה.

50 בעד, 43 מתנגדים. תודה רבה. נעבור להצעה הבאה על סדר-היום, הצעת חוק שירות המדינה, ממש לא, ממש לא נכון. אתם מונעים ממני להשתמש בזכותי

100,000 פעמים אנשים הגיעו ואמרו: גם אני וגם אני וגם אני,

אני בדיוק אמרתי "גם אני". למה שהוא יגיד לפני שהוא מסתכל? אמרתי, לוועדת החוקה. לא שמעתי, זה יעבור לוועדת הכנסת לשם קביעת ועדה. היום אתה נהיה עדין

חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט 1959, קובע כי על שירות המדינה בכלל הדרגים והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, לפעול לייצוגם של בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית. אולם חוק זה אינו מכמת מהו ייצוג הולם, ונוכח פער זה מועלית הצעת חוק זו. בשנת 2007 קבעה החלטת ממשלה 2579 יעד להעלאת אחוז הייצוג של עובדים ערבים בשירות המדינה מ-6% ל-10% תוך חמש שנים. גם יעד צנוע זה, שהעלה את אחוז ייצוג הערבים בשירות המדינה לפחות מחצי מחלקו באוכלוסייה הכללית, הושג רק ב-2016, באיחור של כמעט חמש שנים. יתרה מזאת, ההסתכלות על האחוז של עובדים ערבים בכלל שירות המדינה כמקשה אחת מטעה במקרה זה. על פי דוח מבקר המדינה האחרון, דוח שנתי 72א, 2021, 17 מתוך 22, 77% ממשרדי הממשלה שבהם עובדים יותר מ־50 עובדים אינם עומדים ביעד החלטת הממשלה גם היום, כשחלק ניכר אינם קרובים ליעד. לדוגמה, במשרדי האוצר, ראש הממשלה והחוץ, משרדים עם מאות עובדים, שיעור העובדים הערבים עומד על 1.3% 3.2%. בקצב הנוכחי, על פי תחזיות הלמ"ס, ייצוג הולם במשרדי הממשלה יושג רק ב-2024, אנחנו עדיין מדברים על 10% וייצוג ההולם את חלקה של האוכלוסייה הערבית באוכלוסייה הכללית יושג במשרדי הממשלה רק בשנת, תשמעו טוב, 2046. בנוסף, ב-14 השנים שעברו מאז 2007 הממשלה לא עדכנה את היעד הנמוך שהציבה. בעיה נוספת המעלה את הצורך בתיקון החוק היא היעדר הגדרת יעדים לאחוז ייצוג הולם על פי דרגים. לעובדים הערבים במשרדי הממשלה, למשל, יש ייצוג ניכר בדרגים הנמוכים, 15% וייצוג חסר חמור בדרגי קבלת ההחלטות, 3% בלבד מהעובדים במדרג הבכיר במשרדי הממשלה הם בני האוכלוסייה הערבית. ביחידות הסמך יש ייצוג חסר לבני האוכלוסייה הערבית בכל הדרגות. על פי דוח מבקר המדינה, דוח שנתי 66ג, 2016, ולפי מחקרים אקדמיים רבים, הגדלת שיעורי התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית, ובפרט במסגרת השירות הציבורי, תתרום רבות הן לעובדים כפרטים, הן לאוכלוסייה הערבית והן לרווחת המעסיקים והמדינה ככלל. במישור הכלכלי פעולה זו תצמצם את ממדי העוני בקרב אוכלוסייה זו, תגדיל את ההכנסות ממיסים ותקטין את ההוצאות עבור תמיכה סוציאלית למשתלבים בתעסוקה. כמו כן, במישור החברתי פעולה זו תגדיל לכידות חברתית, תצמצם את תחושת הניכור בין קבוצות המיעוט לרוב ותקטין פערים כלכליים חברתיים. עדות להשפעה חיובית זו ניתן למצוא גם בתוצאות תהליך שיתוף הציבור שביצע משרד מבקר המדינה, שמהן עלה כי יותר ממחצית מהעובדים הערבים סברו כי העבודה בשירות המדינה מעניקה להם תחושת מעורבות באוכלוסייה הכללית, ומאפשרת להם התפתחות אישית מקצועית. אני מקווה שהאנשים שיושבים כאן בכנסת ישראל ונמצאים במשרדים הרלוונטיים שומעים את הפרטים, ויוכלו לענות אחר כך, ויגיבו באמת לדברים האלה, ושיפסיקו לפמפם ולהגיד דברים סתם, שהם מייצגים את כולם, ושהם דואגים לכולם, ויש להם מטרה להפחית את העוני ולשלב את החברה הערבית. אני מקווה שיהיה להם האומץ להגיד את זה בתגובה על ההצעה הזאת. בהינתן הערך הרב בהשתלבות האוכלוסייה הערבית בכלכלה ובתעסוקה הישראלית, ובפרט בשירות המדינה, ובהינתן ההישגים הבלתי-מספקים במימוש החלטת הממשלה לקידום ייצוג הולם, מטרת הצעת חוק זו היא קביעת יעדים ברורים בחקיקה ראשית שיסייעו להבטיח ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בהתאם לחלקה באוכלוסייה הכללית. סעיף 1 מבקש לקבוע רף של 20% ייצוג בכל משרד גדול, אתם יודעים מה, אני מדברת כאן על 20% כחלקנו באוכלוסייה, אני מוכנה אפילו ל-15% ו-17%, ולא רק אני, גם החברה מוכנה, אבל שתעשו משהו בעניין, בדומה לחלקה באוכלוסייה הערבית בכלל האוכלוסייה. סעיף 2 מבקש לקבוע יעדים לייצוג הולם גם בדרגי קבלת ההחלטות, תיכון ובכיר. סעיף 3 מבקש לקבוע שכל החלטת ממשלה עתידית בנושא ייצוג הולם תהיה כפופה ליעדים שנקבעים בהצעת חוק זו. סעיף 4 נועד לקבוע שעובדים בחברות קבלן לא ייכללו בספירת מספר העובדים מהאוכלוסייה הערבית, וזאת משתי סיבות: האחת, כדי לצמצם את התופעה הפסולה של העסקת עובדי קבע בתנאי העסקה זמניים, והשנייה, כדי לוודא שהעובדים ימלאו תפקידים במוקדי קבלת ההחלטות. הצעות חוק זהות הונחו, לא משנה, אני לא אמשיך לקרוא. אבל אני רוצה להדגיש שלפני שבועיים עלו כאן הצעות חוק דומות, שמבקשות להיטיב עם אוכלוסיות ומגזרים שונים בתוך החברה הישראלית, וכן יש להם תמיכה. אני רוצה להגיד דבר אחרון. האמת היא שאין לי ציפייה, אבל בכל זאת, אני אגיד שיש לכם הזדמנות אחרונה עכשיו לחזור בכם מההחלטה להביא את החוק בעוד שישה חודשים. מה יהיה במדינת ישראל בעוד שישה חודשים? תהיה מדינה יותר צודקת? יותר נאורה? יותר חברתית? יותר מכבדת? מה יהיה בעוד שישה חודשים? אני רוצה להגיד לכם: אם לא תעשו תיקון עכשיו, תתביישו לכם, גזענים, וגזענים ממוסדים מהשורש עד לראש. תודה רבה. ישיב השר יעקב מרגי, שר הרווחה, בשם השר המקשר בין הכנסת לממשלה. אמרת לנו: תתביישו לכם, עוד לפני ששמענו את העמדה. אולי הוא השתכנע. אתה רוצה להגיש משהו אחר? את זה אמרו לי לפני שנתיים. וכל שר ששובר רגל ולא מגיע אמר לי את אותם דברים

שכל העולם יראה את הגזענות הזאת שלכם.

חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, אני מתכבד להשיב על הצעת החוק בשם, הייתם יכולים לבוא בהצעה, תודה. תודה רבה.

שמכאן אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה והחלמה מהירה. הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון, ייצוג הולם לבני החברה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית), התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, מנסור עבאס ווליד טאהא.

בפתח דברים, לפני שאני אקריא את עמדתו של השר אמסלם, אני אומר לכם: שילוב החברה הערבית בחברה הישראלית ובשוק העבודה במגזר הציבורי זה אינטרס, לא של החברה הערבית, זאת הכלכלה של המדינה. זה אינטרס של מדינת ישראל. ואני אומר את זה, אני יודע שאמרת, אני אשמע. הקשבתי לנאום שלך, ואני לא מזלזל בטונים שבהם שאמרת את זה.

קושי אובייקטיבי, גם למגזרים אחרים, וזה לא מצדיק. אינטרס-על של מדינת ישראל, לשלב את החברה הערבית בכלל בחברה הישראלית שילוב מלא, כולל בשוק התעסוקה, כולל במגזר הציבורי. לצערנו הרב, אין עבודה הוליסטית. אין עבודה הוליסטית, כי לנציבות שירות המדינה יש את הכללים שלה, ומי שמכיר איך מכרזים במגזר הציבורי מתנהלים, אבו רביע, רביבו, אז מי שיודע איך שהתהליכים מתקיימים, אם קודם כול זה הליך של מכרז פנימי, ואחר כך בין-משרדי, ואחרי הבין-משרדי,

ציבורי. ואנחנו יודעים שזאת דינמיקה שלבדה, חבר הכנסת המציע, חשוב לי שתקשיב, אני אומר דברים מידע אישי חינם לטובת השואל. התהליכים האובייקטיביים האלה, כפי שהם מתרחשים במשרדי הממשלה, עם הכללים של נציבות שירות המדינה לבדם, לא יכולים למלא אחר יישום החוק שכבר נתקבל. כי התהליכים הם שונים. צריך להיות איזה מהלך משלב. אם חוקק חוק, ולא יהיה מהלך שמשלב, יחד עם יישום החוק, ויעבוד במקביל עם נציבות שירות המדינה ומשרדי הממשלה כדי לשחרר אותם מתנאים,

מכרז פנימי, בין-משרדי, ציבורי, הזמן, והאינטרסים של המשרדים, וכל אחד לאן שהוא מושך, לכן זה לא יקרה לעולם. ואני חושב שצריך לעשות תהליך. זו העמדה שלי. עכשיו אני אקריא את עמדתו של השר אמסלם כפי שהודפסה, ולאחר מכן נראה, נייצר איזו דינמיקה לקראת מה אנחנו הולכים. על פי הצעת החוק שלפנינו, מוצע לקבוע רף של 20% ייצוג בכל משרד ממשלתי גדול לבני החברה הערבית, בדומה לחלקה של האוכלוסייה הערבית באוכלוסייה הכללית.

מוצע לקבוע שעובדים בחברות קבלן לא ייכללו בספירת מספר העובדים מהאוכלוסייה הערבית.

קביעת יעד ייצוג בחקיקה הראשית אינו נכון מקצועית ואינו מביא לעמידה ביעדים. יתרה מזו, חוק שירות המדינה (מינויים) מתייחס לייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה בכלל הדרגות והמקצועות. אשר על כן, הממשלה מתנגדת להצעה האמורה, המבקשת להכניס את יעדי הייצוג לחקיקה, ולקבוע יעדים שאינם מתבקשים מבחינה מקצועית. אני מבין שיש שיח בין הקואליציה לבין המציעים לנסות לדחות כדי להגיע לאיזה גיבוש של איזה מתווה מוסכם או תהליך כלשהו. אני אישית אברך על כך, אבל זה לא יכול להיות בלתי מוגבל בזמן. יש לכם חמש דקות לנסות להביא הסכמה.

בלי שום קשר,

מנסור, ווליד ואימאן ח'טיב, אני אומר לכם: אני כשר הרווחה נדרש, ואני נהנה, תקשיבו, אני אספר לכם סוגיה. נראה לי שיש הסכמה. יכול להיות שיש הסכמה. יש בסמכותו של שר הרווחה לכתוב את כתבי המינוי לעובדים הסוציאליים. אני מקבל כל יום תיקייה, אין לי שיקול דעת אפילו. עכשיו, אני טיפוס שלא אוהב לחתום סתם. מה אתה חותם סתם?

אני עובר שמית, ואני אומר לכם שהנוכחות של העובדים הסוציאליים בני המגזר הערבי בכתבי המינוי שאני חותם עליהם רבה מאוד, ואני שמח על כך. הלוואי שיהיו יותר. הלוואי שכל משרדי הממשלה, זה קודם אינטרס של המדינה. יש תשובה לקואליציה ולמציעים? הצבעה במועד אחר.

אני שמח שהגיעו להבנה. אני ממליץ להיכנס לתהליך של הידברות. תודה רבה, עליזה. אני מודה על שלא היינו צריכים לעמוד עכשיו במבחן של דחיית הצעת החוק.

מאחר שהגיעו כאן להסכמה, ההצבעה במועד אחר. אנחנו נעבור לנושא הבא בסדר-היום. כרגיל, המציעה הבאה לא נמצאת כאן, וגם המציע הבא לא נמצא כאן, חבר הכנסת טור פז. חבר הכנסת נאור שירי נמצא כאן? הוא לא נמצא כאן. חבר הכנסת בועז טופורובסקי נמצא? נמצא, נמצא. הוא לא נמצא. נמצא. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. אתם זוכרים שאמרתי: פעם אחר פעם? לא, לא, הינה, המציע עולה. שרן, את החוק שלך עברנו. תארי לך שעכשיו את במרחק של עשר דקות מכאן, ואמרנו "תשובה והצבעה במועד אחר"? החוק צריך לחכות לגב' שרן השכל, לא הגיוני. אז אני צריך לקרוא לך שם. חבר הכנסת דוידסון, אתה עולה או שנמשיך הלאה?

בבקשה. אי-אפשר לעמוד שנייה בפרסה? זה אסור? בטח שאפשר. לא הלכתי לחדר שלי,

אני מציע שגם המציע הבא, חבר הכנסת זאב אלקין,

כי תארו לכם שאחרי שלוש דקות הוא מחליט לרדת ואין שר משיב, ואחר כך אני צריך לדאוג. אין היגיון. מדובר פה במי שהציע, מי שהשיב. אנחנו פה,

בבקשה, עשר דקות לרשותך. איפה משה ארבל? רגע, אבל איפה השר שמשיב? השר יהיה פה.

אבל אני רוצה שהוא יהיה פה. תתחיל. אני אשיב במקומו.

תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, החוק שאני מעלה היום הוא בלי ספק אחד החוקים החשובים ביותר שהעליתי מעל הדוכן הזה. אני שמח שהשרה לקידום מעמד האישה נמצאת פה, ואני מבקש שתהיה איתי. תכלית החוק היא להעלות את המודעות לתסמונת לא מוכרת אבל קשה, מסוכנת ובלתי הפיכה. אני מדבר על תסמונת האלכוהול העוברי. תזכרו את השם הזה, האלכוהול העוברי. אדוני היושב-ראש, אתה יושב-ראש ועדת הבריאות, וחשוב לי שתשמע את זה. תסמונת האלכוהול העוברי נגרמת עקב נזק בלתי הפיך לתאי המוח של העובר. נזק זה הוא תוצר של שתיית אלכוהול בזמן ההיריון של האישה וגם בזמן הכניסה להיריון. גם כוסית אחת בהיריון מספיקה כדי לגרום נזק בלתי הפיך למוחו של העובר. חבר'ה, אני לא יכול. צודק חבר הכנסת דוידסון, צריך שיהיה שקט. שתיית האלכוהול יוצרת כוויה במוח של העובר, והכוויות האלה נגרמות בשעה שאימו שותה אלכוהול. מה שעולה לראשה של האם מגיע גם לראשו של העובר, רק שהמוח שלו קטן יותר, והנזק היחסי עצום. אלכוהול עוברי הוא הסיבה הנפוצה ביותר כיום לפיגור, אלימות ספונטנית, עבירות רכוש, פגיעה עצמית, חוסר יכולת להתמיד בלימודים, עבודה או יחסים וקושי בהטמעה של מידע, חוקים ותובנות. רוב נפגעי תסמונת האלכוהול העוברי אינם מסוגלים לבצע פעולות חישוב, חבר'ה, אני מעלה פה נקודה שאנשים לא מודעים לה בכלל. אנשים לא מודעים לתסמונת של אלכוהול עוברי, כמה זה נורא וכמה זה פוגע באלפי משפחות וילדים במדינה הזאת. תורידו את כולנו, תעשו מה שאתם רוצים. גם ככה אתם עושים מה שאתם רוצים. טופורובסקי, בלי פוזות. לא הייתם במליאה, לא באתם לעבוד, זה פרסונלי, זה מעניין, זה לא פרסונלי, לא מעניין, רציתם לנוח בחדר בלי, תודה. לכו לחדרים שלכם, בועז, תכף נחליט. אבל אני אומר שוב: זוכרים שאמרתי למנהלות הסיעות?

צריך להיות פה. בנו על זה שתהיה שמית, בנו על זה שידברו עוד כמה דקות, בנו על זה שתהיה הצבעה, על הכול בנו. מה אני צריך לעשות, כמי שנמצא כאן ומחכה? להגיד להם: תמתינו, בואו נסגור את המליאה, כי שרן השכל נמצאת בריאיון בטלוויזיה? אני שואל, אז בואי תגידי מה צריך לעשות. ברגע שקראת לי, נכנסתי פנימה. הייתי בהפסקה, קראתי? תדרוס אותנו, תדרוס אותנו. זה לא לדרוס. מה שאתם רוצים אתם עושים פה, ממש לא, ממש לא. היושב-ראש, אנחנו מתנגדים, תמשיך, בבקשה. תנו לו להציג. רוב נפגעי האלכוהול העוברי אינם מסוגלים לבצע פעילות חישוב פשוטה ביותר, אפילו לא חיבור של שני מספרים דו-ספרתיים. נפגעי התסמונת הם דיסקלקוליים ברמה הגבוהה ביותר. זה כולל גם את האי-יכולת לזכור ולהבין כמה ימים יש בחודש או כמה חודשים יש בשנה. בארצות הברית וקנדה, חברים, מחקרים מצאו שהעלות העודפת של נפגעי תסמונת אלכוהול עוברי היא כ-2 מיליון דולר למדינה. לפי ההערכות במדינות אלה, 25% תשמעו את המספר, 25% מהכלואים בבתי הכלא בארצות הברית על עבירות אלימות הם נפגעי תסמונת לא מאובחנים. בישראל לא נערך מחקר מדויק,

אבל בסקר מקדים נמצא כי במחלקות פסיכיאטריות ופנימיות פוסט-אשפוזיות יש שיעור מאוד גבוה של נפגעי תסמונת האלכוהול העוברי. ההערכות מדברות על כך שקרוב לרבע מאלה שממלאים את אותן מחלקות ופנימיות הם נפגעי תסמונת האלכוהול העוברי. שימו לב למספר הזה: רבע מהמאושפזים הם נפגעי תסמונת האלכוהול העוברי.

כאשר מדובר בקבוצה שהיחס שלה באוכלוסייה הוא פחות מעשירית האחוז. הנזק שהתסמונת מייצרת פוגע לא רק בילדים, הוא פוגע בסביבה ובעיקר בהורים שלהם. במחקרים שנעשו בקנדה הורים לילדים נפגעי התסמונת נמצאו בעלי תוחלת החיים הנמוכה ביותר לקבוצות מאובחנות. אני שמח שהשר הגיע. מר משה ארבל, תהיה איתי רגע. אני שם את הדברים בצד, אני רוצה לדבר עכשיו מהלב, דיברנו על זה לפני כן. תסמונת האלכוהול העוברי, אף אחד לא מדבר עליה, כמעט אף אחד לא יודע עליה. אני התוודעתי לתסמונת הזאת לפני שלושה חודשים מחבר קרוב. הם הביאו ילד מברית המועצות. כשאתה מקבל את הילד, אתה לא יודע על התסמונת הזאת. גם אם יעשו MRI למוח, לא יגלו את התופעה הזאת. במשך הזמן, אחרי כמה חודשים, מגלים גם בצורה של הפנים של אותו ילד עם התסמונת, יש לו אף רחב ושפתיים רחבות. הילדים האלה נולדים עם פגם במוח, עם כוויות במוח, בגלל האלכוהול שהאישה שותה. כשהאישה שותה את האלכוהול, זה פוגע במוח של העובר. הנושא של המודעות הוא הדבר הקריטי ביותר במדינה. אדוני השר, לפני כמה שבועות ראיתי בערוץ 12 סדרה שנקראת "בגוף שלישי", וגם בסדרה הזאת פשוט רואים רופא שאומר לאישה בהיריון שהיא יכולה לשתות, כמות קטנה לא תזיק. זאת הטעות הכי גדולה, גם כמות קטנה של אלכוהול פוגעת במוח של העובר. במדינת ישראל מסתובבים אלפי ילדים כאלה, רבים מהם במוסדות סגורים, רבים בבתי הכלא, רבים מהם אלימים בצורה בלתי רגילה, ואי-אפשר לטפל בתופעה הזאת. תחשבו, אתם כהורים, או שאתם מאמצים ילד מברית המועצות או לא משנה מאיפה, והילד מגיע למדינת ישראל, או שהוא נולד לאימא ששתתה בארץ בגלל חוסר מודעות עם פגם של האלכוהול העוברי, אי-אפשר לטפל בהם, אי-אפשר לעזור להם. איזה סבל זה להורים. מה אני מבקש פה, אדוני? אני מבקש בקשה פשוטה מאוד, שעושים אותה גם באירופה. דיברתי עם שר הכלכלה ניר ברקת, והוא אמר לי: סימון, אם עושים את זה באירופה, גם אנחנו מוכנים. אז באירופה עושים את זה. על בקבוק אלכוהול יש חותמת, ציור של אישה בהיריון עם איקס, וכתוב ששתיית אלכוהול גורמת נזק בלתי הפיך לעובר. זה מה שאני מבקש: להעלות מודעות לנושא הזה, שנשים במדינת ישראל ידעו שגם כוסית אחת מסוכנת לעובר שלהן. זה הדבר היחיד שאני מבקש, מתחנן בפניכם. ואז אנחנו כולנו נעצור את הילד המסכן הבא שיצטרך לחיות כל חייו בסבל, בגלל שאימא שלו שתתה אלכוהול בזמן ההיריון. זה הדבר היחיד. כולם בעד: משרד הבריאות בעד, כל הרופאים בעד, נציגי הסתדרות הרופאים בעד. עשינו עבודת מחקר בנושא, הבאנו דוגמאות למה שעושים באירופה. איך אפשר להתנגד לחוק כזה? איך אפשר להתנגד לחוק שמדבר על מודעות של נשים לא לשתות אלכוהול? חוק שאומר שהילד הבא לא ייוולד עם תסמונת האלכוהול העוברי. מה זה שונה מסיגריות, שיש עליהן חותמת? מה זה שונה מחבילת במבה, שכתוב שיש בה סוכר? אני רוצה שאנשים ידעו שהדבר הזה מסוכן לעובר, זה הכול, זו בקשתי. אז דיברתי עם שר הבריאות, ואני יודע שגם הוא בעד הדבר הזה. שר הכלכלה, גם הוא בעד הדבר הזה. אין מישהו שיכול להתנגד לזה, זה לא קשור לקואליציה ואופוזיציה, זה קשור לעתיד הילדים שלנו. אז הייתה לי בקשה קטנה מהשר: שלא יצביעו עכשיו, שידונו על זה עוד שבוע-שבועיים. אני אתן להם עוד נתונים, הם יראו שזה באמת מתרחש בעולם. אדוני השר, הייתה לי בקשה ממך, דיברנו על קודם, דיברתי גם עם שר הכלכלה. הוא ביקש ממני נתונים, שלחתי לו נתונים, תמונות וציורים וכל מה שהוא ביקש על מה שקורה באירופה. אני מבקש שלא תדחו את זה. שיהיה דיון עמוק בנושא הזה, כי אני יודע שמשרד הבריאות וכל ארגוני הרופאים בעד. הדבר הזה עושה שכל. אין בו רגולציה, אין בו משהו שקשור לכסף, לא צריך לערב את משרד האוצר. הנושא הזה הוא פשוט מודעות, שנשים במדינת ישראל ידעו שאסור לשתות אלכוהול בזמן ההיריון,

בבקשה, שר הפנים, השר משה ארבל.

לי הרגשה שהוא יגיד לך למה אי-אפשר.

לא מאמין שהוא יגיד לא. הוא יגיד לך שאתה צודק, אבל בפוליטיקה אי-אפשר, זה לא פרסונלי מספיק. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד שר התקשורת, בשנת 1933, לפני שאני אשיב על הצעת החוק החשובה הזו, אני רוצה לדבר על נושא כואב מאוד כשר פנים, שאחראי גם לעדות הלא-יהודיות וגם לאימאמים במסגדים. ההחלטה של שבדיה לאפשר שרפת קוראן

אל מול מסגד, היא החלטה מצערת מאוד. המשורר היהודי היינריך היינה אמר בברלין ב-1933 שבמקום שבו שורפים ספרים, עתידים לשרוף גם בני אדם. אנחנו צריכים לדעת שהפעולות הללו הן פעולות רעות, פעולות שלא מכבדות את הרב-תרבותיות, שלא מכבדות היסטוריה ושלא מכבדות מורשת.

אלה מהלכים רעים, שלצערנו הרב עלולים להוביל לאלימות, לפגיעה ברגשות דת, שלשמחתי הרבה, פה במדינת ישראל היא עבירה פלילית, פגיעה ברגשות הדת. הפעולות הללו הן מגונות, ועל כולנו להתייצב, יהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, כדי לשמור על מעמדם וכבודם של ספרי היסוד והמורשת של כל דת, של כל עדה ושל כל אומה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי המציע חבר הכנסת סימון דוידסון, מהות הצעת החוק שהגשת, החשובה מאוד, היא קביעת חובת הדפסה או הדבקת אזהרה לנשים הרות על גבי מכלי משקאות אלכוהוליים שלפיה צריכת אלכוהול בזמן היריון עלולה לגרום לעוברן נזק בלתי הפיך. עניין פרסום אזהרות על גבי משקאות אלכוהוליים מוסדר בחוק הגבלת הפרסומות והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב 2012, וסעיף 8 לחוק קובע את חובת האזהרה. עמדת משרד הבריאות העקרונית היא כמובן לצמצם שתיית אלכוהול מופרזת וכן שתיית אלכוהול במהלך היריון. ישנן דרכים שונות לעשות זאת, דרך מועילה ואפקטיבית היא כמובן באמצעות הסברה ושיח בלתי אמצעי עם רופאי הנשים המלווים בבדיקות העיתיות, עם האחות המלווה וכיוצא בזה. אין תחליף לאותו שיח בין הרופא או הרופאה למטופלת או בין האחות למטופלת. זהו כלי שאין שני לו. באשר להצעת החוק המוצעת, אני יודע לומר שאגף התקציבים במשרד האוצר התריע בדבר עודף רגולציה וההשלכות הברורות של עודף רגולציה על המחירים בשוק ועל הציבור. למשרד החקלאות גם כן היו הסתייגויות שונות, והם ביקשו לבחון יותר לעומק את ההצעה, לרבות מחקר השוואתי ובחינת מידת האפקטיביות של אמצעים אלו במדינות אחרות בעולם. למרות העמדות הללו והדעות הללו, עמדת משרד הבריאות בראשותי הייתה שניתן להתגבר על הקשיים, ובלבד שההצעה לא תקודם אלא בהסכמה ותיאום ופיקוח הדוק מצד משרדי הממשלה הרלוונטיים, מכיוון שהצעה מסוג זה, נכון וראוי לה להיות גם הצעת חוק ממשלתית, ולא רק הצעת חוק פרטית. למרות עמדתי, שרואה חשיבות רבה בהצעת החוק הזו, החלטת ועדת שרים לחקיקה הייתה שיש לדחות את ההצעה בנוסח הנוכחי.

שלנוכח הצעת החוק, שבאמת הפעילה אותנו לפעול בסוגיה הזו, ביקשתי מגורמי המקצוע במשרד הבריאות לבחון את הצעת החוק לא רק כמו שהיא, אלא לתת אפשרות לקבוע חובת אזהרה כלשהי בעניין, משום שכאמור, תכלית החוק היא חשובה ומועילה. כמו כן, בזכות הצעת החוק הנחיתי את גורמי המקצוע במשרד גם לבצע פעילות הסברה אפקטיבית בקופות החולים אל מול רופאי הנשים והאחיות כדי להביא למודעות ולידיעת הציבור את אותן סכנות שציינת בהצעת החוק החשובה שלך. אין ספק שבלעדיה הנושא הזה לא היה בא לידי ביטוי בצורה משמעותית כל כך. כאמור, תכלית הצעת החוק היא חשובה ומועילה מאוד. באשר להצבעה הנוכחית היום, אני מפנה את חברי הכנסת להחלטת ועדת השרים לחקיקה להצביע נגד ההצעה, אלא אם כן המציע יסכים לדחות את ההצבעה למועד אחר. במשך הזמן הזה אנחנו נבחן באמת את הסוגיות שעלו ואת האפקטיביות, מה זה מועד אחר? מתי שהמציע יחליט. אנחנו מאפשרים לו. מתי שאדוני יחליט. במהלך הזמן הזה אנחנו נבצע פעילות,

המציע מציע שבועיים. אני עדיין לא יודע לומר את עמדת ועדת השרים לחקיקה בעוד שבועיים, אבל אני כן חושב שבשבועיים הללו,

חבר הכנסת דוידסון, אני כן חושב שבשבועיים הללו אנחנו נבצע בעבודה משותפת מעקב אפקטיבי לראות את השינויים שחלים גם בסוגיית ההסברה. סוגיה נוספת ששר הכלכלה ביקש ממני לציין היא שהמעבר לתקינה אירופית יביא דה פקטו לכניסת המוצרים עם הסימון, כי מוצרים רבים שמיובאים ומוצרים רבים שאנחנו מוציאים לאירופה יצטרכו את התקינה האירופית, ובתקינה האירופית זה קיים. ולכן ייתכן מאוד שבפועל החתימה והחלטת הממשלה לקדם את התקינה האירופית להפחתת רגולציה גם תכניס בדלת האחורית את הסימון הזה, והוא יתבצע בפועל, והיא יכולה לייתר את הצעת החוק. לכן אני כן מציע שנתכנס בעוד שבועיים יחד. במהלך השבועיים האלה נבדוק במשותף את השינויים שמחויבים להתבצע. אם זה ישביע רצון, כולנו נצא נשכרים. אני בעד, תודה רבה. תודה רבה. אז אתה מקבל את ההצעה? מקבל. אין הצבעה. נעבור לנושא הבא, חבר הכנסת זאב אלקין. אה, היא ירדה מסדר-היום?

חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. מה קרה עם כל הצעות החוק האחרות, שלא יעלו? חברות הכנסת של האופוזיציה, איזה מזל שאתן פה. כמה הייתי רוצה שיהיו פה גם חברות כנסת של הקואליציה.

תפסיקו להיות כמו כלבים שלהם. תפסיקו, יש לי עשר דקות, אדוני? עשר דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

תני להם לצעוק. תמשיכי. לא, אני רוצה את הזמן שלי. אפשר להתחיל מההתחלה, אדוני? נתחיל מההתחלה. בבקשה, עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בראשית דבריי אני רוצה למסור את תנחומיי למשפחתו של לוחם יחידת אגוז רב-סמל דוד יהודה יצחק, זכרו לברכה. ליבנו היום עם משה ואמונה, הוריו של דוד,

בושה שאתם מפילים הצעות חוק, תמשיכו לנוח בחדרים.

לך תעשה סדר. אדוני, אני לא אצליח לדבר. כבר הלכה לי דקה. כבר החלפת את יו"ר, אני אבקש לא להפריע לנואמת,

או שביבי אמר לך לחכות שנייה, לא להפריע לנואמת. בועז, לא להפריע לנואמת. מה ביבי אמר תעדכן אותנו. תמשיכו לישון. אתה מקבל הנחיות ומעביר הנחיות.

השר קרעי, תן לי לנהל את הדבר. הנואמת רוצה לדבר, אנחנו נאפשר לה לדבר. זכות הדיבור שלה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני אשמח אם תשלים לי אחר כך את הדקה שאיבדתי,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בראשית דבריי אני רוצה למסור את תנחומיי למשפחתו של לוחם יחידת אגוז רב-סמל דוד יהודה יצחק, זכרו לברכה. ליבנו היום עם משה ואמונה, הוריו של דוד, מחנכים בבתי ספר יסודיים, אשר העבירו לילדיהם את ערכי החינוך ואהבת הארץ. דוד היה מלח הארץ, יהי זכרו ברוך. כעת להצעת החוק שלי. היות שהקואליציה הנוכחית כל כך אוהבת לדון על מינויים, העברת סמכויות, חוק דרעי 1, חוק דרעי 2, חוק בן גביר, חוק דחיית הבחירות ברבנות, אני מבקשת היום להעלות הצעת חוק שהגשתי, שנוגעת לייצוג הולם של נשים וקובעת מינימום של 30% בכל עשירייה ברשימות שמתמודדות לכנסת. החוק הזה הוא חשוב מתמיד דווקא בתקופה הנוכחית. לצערי, הממשלה הזאת מוכיחה בכל יום מחדש שהיא לא סופרת נשים. די להסתכל על האולם לראות איפה יש נשים ואיפה אין נשים, גם כשמציעים הצעת חוק שנוגעת לייצוג הולם של נשים בכל עשירייה ברשימה. אז תמצית הנתונים בחצי השנה האחרונה מדברת בעד עצמה, ובואו נדבר עליהם: בתקופת הממשלה הקודמת היו תשע שרות, 43 חברות כנסת, בקואליציה ובממשלה הנוכחית יש שש שרות ורק תשע נשים בקואליציה, בנוסף, ייצוג אפסי של נשים בקרב מנכ"לי משרד הממשלה והפרה בוטה של חובת ייצוג הולם. ראוי שנזכיר פה לכולם שנשים מהוות 51% מהאוכלוסייה, אבל בקואליציה הנוכחית הן רק 14%, מה שאומר דבר אחד פשוט: אנחנו ברגרסיה. ההחמצה שלי היא בעיקר אידיאולוגית, כי מפלגת הליכוד, שלאורך שנים אחזה באידיאולוגיה ליברלית שוויונית, פשוט איבדה את הדרך. אם רק נזכיר לחברים ולחברות שנמצאים כאן את משנתו של ז'בוטינסקי, זכרו לברכה, שכתב עוד בראשית המאה את הספר "בסיפור ימיי" וכתב: "האישה היא נפש ארוגה מחוטי פלדה וחוטי משי". בנוסף לכך הוא הדגיש: "מחשיב אני את האישה על הגבר בכל שטח של חיי הציבור והבית, חוץ מיגיע כפיים גס ופראי, שבו מכריע הכוח והשרירים". עוד הוסיף ז'בוטינסקי: "אין תפקיד ומקצוע שלא הייתי מעדיף את האישה על הגבר". זאב ז'בוטינסקי היה לוחם גדול ביותר למען זכויות מלאות לנשים עוד בשנת 1929, וכתב כך לוועד המנהל בעיריית ירושלים: "בכל ליבי הייתי רוצה להשתתף בהוצאות ועד העיר, אבל עד שלא יהיה מקום וחלק גם לנשים בהנהלת עסקי העדה, שמי לא יימצא ברשימת משלמי המיסים של מוסדכם". בואו נחזור לעבר הלא-רחוק. בפתח ישיבת הממשלה השלושים של מדינת ישראל, ממשלת הליכוד בראשותו של אריאל שרון, זכרו לברכה, כך אמר: "לממשלה בראשותי יש עניין לקדם נשים. אני גאה על כך שהממשלה בראשותי היא הראשונה בתולדות המדינה שרבע ממנכ"לי משרדיה הן נשים. אבל הנתון הזה לא מספיק", אמר אריאל שרון, "ואנחנו צריכים להגיע ליום שבו רבע מהמנכ"לים יהיו גברים". אז איפה אתם, חברי ממשלת ישראל השלושים-ושבע? איפה השרות של הממשלה הזאת? איפה חברות הכנסת המעטות? שכחתם את הערכים? שכחתם את הדרך? השר לביטחון לאומי הפיל את חוק האיזוק האלקטרוני בזמן שנשים נמצאות בסיכון, ואנחנו ממתינים שיעביר את החוק, סגן השר אבי מעוז טוען שתרומתן הגדולה ביותר של נשים היא להינשא וללדת ילדים. כל זה עוד לפני שהתחלנו לדבר על הרשימות של המפלגות החרדיות, שעל פי מדיניות לא כוללות בתוכן אף לא אישה אחת. אני שואלת את עצמי, האם לנשים חרדיות שמזדהות עם האידיאולוגיה של המפלגות האלה לא מגיע ייצוג? האם הן לא מוכשרות מספיק כדי להיות פוליטיקאיות? כשהממשלה מרשה לעצמה להתייחס ולדבר כך על נשים, מישהו מופתע שתמונתה של לוחמת גיבורה, סמל ליאה בן נון, זכרה לברכה, מוסרת מכתבות באתרי חדשות חרדיים? מישהו מופתע שהחוק שאני מציעה עכשיו נדחה בוועדת שרים בחצי שנה? חברי הקואליציה, אתם הדוגמה הכי שלילית לבני ובנות הנוער. אני שואלת את עצמי, איזה מסר כל אחד מכם מעביר לבת, לנכדה, לאימא שלו, זה העתיד שאתם רוצים עבורן? לאחר התקרית הביטחונית בגבול מצרים נחשפנו לשיח מכוער על נשים לוחמות בצה"ל. בתור יועצת הרמטכ"ל לשעבר לענייני מגדר עסקתי רבות בשוויון הזדמנויות ושירות לוחמות. הרשו לי להגיד לכם: הלוחמות שלנו מתפקדות לא פחות טוב מלוחמים. הכי חשוב, הן הופכות את צה"ל לחזק יותר. כולי תקווה שיגיע היום שבו יבחרו אדם על פי כישורים ויכולות, ולא על פי המגדר. בחזרה לכנסת. ייצוג הולם של נשים במוקדי קבלת החלטות מחזק את החברה הישראלית והופך את הכנסת לאיכותית יותר. אנחנו צריכים לשמש דוגמה לחברה הישראלית. אם יהיה פה מספר רב של נשים חזקות, כך יהיה בחברה, אם נמשיך להדיר מפה נשים, אתם יכולים להבין לבד מה יקרה. קיימת חשיבות רבה לנוכחות נשית ולמציאות שוויונית שבה משתלבות נשים בעמדות השפעה. מניסיוני אני יכולה לומר שקשה מאוד לדמיין מציאות שלא קיימת, ולכן חשוב לאפשר לילדות ולנערות לחלום הכי רחוק שאפשר. לא ייתכן שבשנת 2023 נשים ייעדרו משולחן מקבלי ההחלטות. צעדנו כברת דרך, ואסור שניסוג לאחור. רק בשבוע שעבר חברתי חברת הכנסת שרן השכל, שנמצאת כאן, הורדה מדוכן המליאה כי נאלצה לעלות עם הבת שלה. ככה אנחנו משרישים אצל נשים את המחשבה שהן לא יכולות לעשות הכול, כי באיזשהו שלב הן יצטרכו או לטפל באימהות ובילדים או להיות חברות כנסת. אז הגיע הזמן שנסיים עם זה ונתחיל לנרמל אימהות במרחב הציבורי. החוק הזה בא לתת גב גם לאימהות צעירות, גם אתן יכולות. נשים, כאמור, מהוות 51% מהאוכלוסייה. לכן תת-ייצוג במוקדי קבלת החלטות פירושו פגיעה במעמד הנשים במדינת ישראל. מתהווה פה מגמה שלילית בנושא של ייצוג נשים, ואני שמחה שהשרה לקידום מעמד האישה נכנסה, אולי היא תמצא עניין בהצעה הזאת. הציבור רואה בדאגה את המתרחש בממשלה ומבין שמדובר בהלך רוח המתורגם לעשייה המדירה נשים ממוקדי קבלת ההחלטות. למה את בורחת, גברתי השרה לקידום מעמד האישה? זה בדיוק בשבילך. אף אחד לא בורח ממך. די עם

זה בדיוק בשבילך, ההצעה הזו. בואי, אני רוצה להציע לך לתמוך בה.

היא פשוט ברחה.

היא קיבלה מדפסת, היא קיבלה מנכ"לית,

והדבר הראשון שהיא עשתה כשהיא נכנסה לתפקיד זה לפטר את מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה. ושלמה קרעי אומר שזה נאום שוביניסטי, את מבינה,

שזה שוביניסטי, ברור שזה שוביניסטי, אתה אומר שנשים לא ראויות מעצם הכישורים שלהן, אין נשים ראויות? אין נשים ראויות להיות מנכ"ליות?

אתם שוביניסטים. אין נשים ראויות? אני שואל אותך, אין נשים ראויות? לא ייאמן ששריון לנשים זה עניין שוביניסטי. באמת, באיזו פלנטה? הפלנטה של שלמה קרעי. אני מבקש לאפשר לנואמת לדבר,

נשים, מי שיפריע, מהרגע, אני אקרא אותו לסדר, ואתם יודעים

נראה כאילו חיפשתם הזדמנויות להדיר נשים, לפגוע בהן, להקטין אותן.

לכם עכשיו הזדמנות לתקן, אני קוראת לכם להצביע בעד החוק החשוב הזה, שכל מהותו היא לתת ל-51% מהאוכלוסייה ייצוג הולם. פשוט, פשוט. אני מוסיף לך דקה של ההפרעות. תודה, אדוני. בממשלה כל החלטה שלכם

לך דקה.

אני מבקשת ממך כאישה לאישה, תצביעי בעד החוק הזה. תודה רבה.

להצעה הזו הוצמדה הצעת חוק נוספת, של חברת הכנסת מרב מיכאלי. אדוני, אנחנו,

אנחנו אחרי רואנדה וקזחסטן בשוויון לנשים, אחרי

אין כניסה לנשים.

אדוני היושב-ראש, שבאיזושהי מדינה הייתה מפלגה שהיה כתוב עליה שלט: אין כניסה ליהודים. מה היית אומר אז? איך יכול להיות שיש מפלגות שיכולות לרוץ

את חייבת לסיים. אבל אני לא יכולה כשמפריעים לי כל רגע. נא לא להפריע, נא לא להפריע. תסיימי, תסיימי. קראת את השם שלי, נענה לך. תגלי לנו פעם אחת כמה קיבלת

את האישה החדשה בליכוד, על מה את מדברת בכלל? אוקיי, הדו-שיח הסתיים. עכשיו השרה תדבר, ואני מזהיר: מי שיפריע לשרה וייקרא פעם ראשונה, שנייה ושלישית, יצא החוצה. משני הצדדים אני לא אתן להפריע לשרה. לא, כי, אדון אייכלר, הם לא רוצים אותך מפה. לא רוצים פה חרדים, זה הכול. זה מדהים. עשר דקות לשרה.

אי-אפשר. חרדים לא יהיו פה, זה מה שהם אומרים. אנחנו יודעים את כוונתם. השרה תדבר עכשיו. אדוני היושב-ראש הנכבד, כנסת נכבדה, קודם כול אני אתחיל ואומר, לפני שאני אגע בגופו של עניין, שכל הנאום השוביניסטי הזה, באמת השוביניסטי הזה, של מי שחושב שאישה היא לא בזכות עצמה אלא היא צריכה שישריינו אותה או צריכה שישמרו לה איזה ייצוג הולם, או צריכה אתכן שתדברו בלשון נקבה, הוא טועה והוא שוביניסט, ואנחנו, לעומתכם, מכבדים נשים ואת ההעצמה שלהן,

ואת הכוח שלהן. וזה ברור שכל הצעת החוק הזאת היא נגד המפלגות החרדיות,

נשים יכולות לרוץ שם ברשימה עצמאית ונשים מתכבדות ומכובדות. מה שאתה שומע, כבוד רב הקואליציה גלעד קריב. אני אומרת לך שזו הזכות שלהן וזו דעתן, והפופוליזם הזה בשקל תשעים, שמכוון כולו למפלגות החרדיות, אני רואה שאת מתרגשת, גב' מרב מיכאלי, אז אני רוצה להגיד לך משהו.

את באמת לא מתנהגת לפי הפרוטוקוליות, אני אדבר בשפתך. זה שאת לא עוברת את אחוזת החסימתית, תקני אותי אם אני לא טובה לא אומר שאת יכולה להתנהג כך. את האחרונה, האחרונה, גברת מיכאלי, שיכולה לדבר. מי שקיבלה עד היום מטרייה תקשורתית,

זה לא כולל את בית המשפט, שאת מקדשת עד היום. אז אני מזכירה לך שהדוקטור למדע, למדעי המדינה, שטוענת כלפייך על יחס מעליב, ומזלזל, ומבזה ומשפיל, שגרם לה נזקים נפשיים פסיכולוגיים וכלכליים למכביר, אומרת שאת מעסיקה מתעמרת ולא לוחמת פמיניסטית. אז כשאת נוהגת להשפיל את העובדות שלך, שאת בצורה תוקפנית, והיא אמרה, על גבול שעות נוספות, כדי לגרוס תלונות נשים, אז כמו שמסמסו לך את זה חבריכם העיתונאים, כאן זה לא יקרה. תכף אני אענה. לא להפריע. לא להפריע. ואני אזכיר לגב' מיכאלי שבממשלה הזאת, בניגוד אלייך, לא יעבוד אצלנו רונן צור, יועץ התקשורת הידוע שמייצג עברייני מין ומנהל קמפיינים מבזים, משפילים ושקריים נגד קורבנות עבירות מין. ובקיצור, אצלנו לא יהיו מופעי צביעות ושימוש מחפיר בפמיניזם לטובת שיקולים אישיים. מה עם נתן אשל מלשכת ראש הממשלה? ועכשיו, אחרי שהבהרנו את הפופוליזם, אני אגיד, חברת הכנסת השכל, אני קורא אותך קריאה ראשונה. חברת הכנסת השכל, את בקריאה ראשונה. למה טלי גוטליב לא הייתה, אני אגיד כך, אבקש להתייחס להצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, ייצוג הולם לנשים ברשימת מועמדים לכנסת), של חברת הכנסת שרון ניר ואחרים. בהצעת החוק מוצע לקבוע חובת ייצוג הולם לנשים ברשימות מועמדים כתנאי להתמודדות. מוצע להוסיף לחוק-יסוד: הכנסת את סעיף 5ב, אשר כותרתו "ייצוג נשים ברשימה" ותוכנו יהיה כדלקמן: "בהרכב רשימת מועמדים המוגשת על ידי מפלגה בהתאם לסעיף 5א יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגן של נשים בשיעור אשר לא יפחת מ-30% מתוך כל עשרה מועמדים". בדברי ההסבר נאמר כי על רקע ייצוג נשי נמוך בכנסת לעומת פרלמנטים אחרים בעולם, כעולה מנתונים הנזכרים בה, ובשים לב לכך כי על פי נתוני האיגוד הבין-פרלמנטרי, ה-IPU, נכון לשנת 2019 היו נהוגות מכסות לייצוג נשים ב-130 מדינות בעולם, בישראל אין כיום מכסות סטטוטוריות לייצוג הולם לנשים. הצעת החוק נועדה לתקן ליקוי זה ולפעול למען קידום שוויון הייצוג המגדרי ברשימות המועמדים לכנסת.

מוצע כי בהרכב רשימת מועמדים המוגשת על ידי המפלגה יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגן של נשים בשיעור שלא יפחת מ-30% מכל עשרה מועמדים. אין חולק בדבר החשיבות הנוגעת לטעמי הגדלת ייצוגן של נשים בכנסת. אין חולק.

ההסדר המוצע מעורר קשיים שונים אשר בגינם אני סבורה כי אין מקום לקדמו, ואני אסביר. אבקש להפנות בהקשר זה להצעת חוק דומה, הצעת חוק-יסוד: הכנסת (ייצוג מינימלי לשני המינים ברשימת מועמדים לכנסת), של מרב מיכאלי וח"כים נוספים, אשר נדונה לאחרונה בוועדת השרים לענייני חקיקה, שם מוצע כי בחוק-יסוד: הכנסת יתווסף סעיף 5ב, שתוכנו יהיה כדלקמן: "ברשימת מועמדים לכנסת יהיה ייצוג שוויוני לשני המינים, באופן שבכל חמישה מקומות ברשימה, לרבות העומד בראשה, יהיו לפחות שני נציגים מכל מין". ועכשיו אני אומר כך: אין צורך להכביר מילים באשר לבעייתיות שנודעת להצעה למנוע מרשימה אשר אין בה ייצוג לבני שני המינים להשתתף בבחירות לכנסת, מבלי שיהא בכך כדי לגרוע כהוא זה מהחשיבות שבהגדלת ייצוגן של נשים בכנסת. עמדתי היא כי שלילת האפשרות להתמודד מרשימה שאין בה ייצוג לבני שני המינים היא אמצעי קיצוני ומרחיק לכת, אשר יש בו כמובן כדי לפגוע בזכות היסוד לבחור ולהיבחר, המעוגנת בסעיפים 5 ו-6 לחוק-יסוד: הכנסת. לעניין זה אף לא ניתן כמובן להתעלם ממרקם החיים, כמו גם מהמציאות הפוליטית בישראל, שלפיה וכפועל יוצא מתפיסה של תפקידה של האישה בחברה ובחיים הציבוריים כמה מפלגות בישראל אינן כוללות נשים בין המועמדים לכנסת כעניין שבהשקפת עולם אף אם היא זרה לנו ומקוממת אותנו,

בכלל הרשימות, גם באופוזיציה שלכם, לא רק בקואליציה, על זה כמובן אתם לא מדברים, ואין לכפות זאת עליהן באמצעות חוק כפי שמוצע. קבלת ההצעה תהווה כפייה מצפונית כלפי אותן מפלגות אשר ייאלצו לבחור בין פעולה בניגוד לעקרונותיהן לבין אי-השתתפות בבחירות לכנסת. נראה כי אין לקבוע הוראה אשר יש בה כדי להשליך הלכה למעשה על, את בקריאה ראשונה. ברור לי,

את בקריאה שנייה, בבקשה, גברת השכל, חברת הכנסת השכל. נא לא להפריע. אם את תמשיכי להפריע, אני אבקש ממך לצאת. תכף אני אענה לך, תכף. נראה כי אין לקבוע הוראה אשר יש בה כדי להשליך הלכה למעשה על השתתפות בבחירות של מפלגות בעלות קהל בוחרים ובוחרות גדול התומך במפלגה ובעקרונות שהיא מייצגת. כפיית ייצוג של שני המינים ברשימות מועמדים פוגעת כאמור בזכות לבחור ולהיבחר ובזכות של כל ציבור בוחרים כי להשקפתו, תהא אשר תהא, יהיה ייצוג. שמעתם על זה? חופש ביטוי, ערכים, דמוקרטיה. כל מפלגה תבחר איך שהיא רוצה, אתם לא תכפו עליה את דעתכם הדמוקרטית. חשוב גם להדגיש כי להבדיל מתפקידים על פי מינוי, בין בשירות המדינה ובין בגופים ציבוריים שחבריהם מתמנים על ידי הממשלה או שרי הממשלה, הבחירה לכנסת היא בחירה פוליטית הנתונה לרצון הבוחרים. בנימה אישית, רק לפני שאני אסיים אני גם אוסיף ואומר כי אני ממליצה לחברת הכנסת שרון ניר לפנות לבוס הגדול במפלגתה, הקובע שם הכול, ולהכיר לו, להכיר לו את הביטוי הידוע: נאה דורש נאה מקיים. וכי למה? מכיוון, מכיוון שאין פריימריז בישראל ביתנו, המפלגה הדמוקרטית ביותר. גם בחלק ממפלגות השמאל והאופוזיציה הנאורות שלכם אין פריימריז דמוקרטי, אנחנו לא שמאל,

מרכז, מה שזורם לך, חברת הכנסת צרפתי, אין בעיה. מכיוון שאין לכם פריימריז, וליברמן,במקרה גם אצלכם וגם במפלגה שלך, הגברת שרן השכל, ממנה את האנשים בעצמו ועל פי ראות עיניו, כך גם אצל הבוסים הדיקטטורים הגדולים שלכם, אז בדיקה קצרה תגלה כי ישראל ביתנו ועוד מפלגות לא הצטיינו, בלשון המעטה, בקידום נשים ברשימתן. במקרה עניתי לך, שרון ניר, כי לא התייחסתי לשאר המפלגות, הדמוקרטיות מאוד. לאורך שנות קיומה של מפלגת ישראל ביתנו, משנת 1999 ועד לשנת 2022 שובצו במפלגה רק עשר נשים לעומת 26 גברים, קרי פחות מ-50% ואפילו לא 30%, כמו החוק הפופוליסטי והדמגוגי שלך.

לפני שאתם רצים לחוקק חוק ולהטיף מוסר לכל העולם ואשתו, תבדקי קודם עם הבוס שלך שאת סרה למרותו מה עשיתם בעבר וכיצד פעלתם לקידום נשים. ואני בכלל אמליץ לכם, כל חברי האופוזיציה הבאמת-מאוד דמוקרטים,

ליברלים, פלורליסטים, לא יודעת עוד איזו מילה יש, לעשות בדק בית טוב טוב במפלגות הדמוקטטוריות שלכם לפני שאתם מעיזים בכלל להטיף מוסר.

תודה רבה. אנחנו מאפשרים למציעות את זכות התגובה. שלוש דקות לחברת הכנסת שרון ניר. ההצעה שאני מביאה בפניכם היא הצעה שקובעת קודם כול שוויון הזדמנויות. שוויון הזדמנויות, לפעמים צריך לאלץ אותו, לפעמים הוא לא קורה באופן טבעי, כמו בכנסת ישראל אחרי 75 שנה, במיוחד בממשלה הנוכחית, שלא רק שאין שוויון הזדמנויות אלא יש רגרסיה בשוויון הזדמנויות. לפעמים צריך לאלץ את המציאות לקרות. ולכן, ההצעה הזו שמדברת על ייצוג הולם, אגב, גברת חברת הכנסת טלי גוטליב שדיברה כאן, היא עצמה על מכסת ייצוג הולם. ממש לא. ממש לא. אתם קובעים לכל הקבוצה החרדית, חברת הכנסת ניר,

אז הייתי מצפה ממך, לפחות,

לפתוח דרך לנשים אחרות. אז בואי, הייתי שמחה אם היית גם את מטה אוזן קשבת לרצונן של נשים חרדיות, כמו תנועת נבחרות, שרוצות להיבחר לרשימה של ש"ס ושל יהדות התורה, זה פתוח בפניהן.

ומקימות תנועה ואומרות: למה לא נותנים לנו להיבחר?

ואלייך, השרה לקידום מעמד האישה, כנראה שבאמת באמת לא הבנת מה התפקיד שלך. אני מציעה לך, קודם כול, כדי לדייק עובדות כדאי שתיגשי לרשימת ישראל ביתנו. מתוך 12 מועמדים יש שש נשים ברשימת ישראל ביתנו לשנת 2023 לכנסת הנוכחית מתוך 12. למה אתן כופות עליהן להיות?

וגם יש עתיד, וגם העבודה. כנראה שיש דין אחד לאופוזיציה ודין אחד לקואליציה השוביניסטית הזאת, שעוד מנסה להצדיק את עצמה. אבל מה שהכי מקומם, שיש פה שרה שקיבלה תפקיד,

ופשוט לא מבינה את תפקידה. פשוט לא מבינה את תפקידה, ועוד מסבירה הסברים שלא נתמכים בעובדות. אבל עוד יותר מקומם שהפעילות הראשונה שהיא עשתה במשרד זה לפטר את המנכ"לית לרשות לקידום מעמד האישה.

השרה כנגד קידום מעמד האישה, לא השרה לקידום מעמד האישה. זה בגדול התפקיד כפי שהיא רואה אותו לעצמה. אז אני רוצה להגיד לכם, חברים וחברות, אם אנחנו לא נאלץ, מתוך הבית הזה, את המציאות ונייצר באמת איזשהו סוג של אופק עבור נשים אחרות, אז זה לא יקרה בשום מקום בחברה. זה לא יקרה בארגונים עסקיים, זה לא יקרה במשרדים ממשלתיים, זה לא יקרה בבתי ספר, זה לא יקרה בשום מקום. כדאי שאנחנו נאלץ את המציאות לקרות.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, שלוש דקות. הדבר שהכי תפס את אוזני מתשובת הממשלה היא שהאמירה של מפלגה שרצה לכנסת שאין כניסה לנשים היא תפיסת עולם, תפיסת עולם לגיטימית. למה אם כך לא תהיה לגיטימית האמירה שאין כניסה לחרדים, או אין כניסה לאנשים ממושבים, או אין כניסה לאנשים מהנגב, או כאמור, במדינות אחרות, תפיסת עולם שאומרת: אין כניסה ליהודים? אני מכירה תפיסת עולם כזאת שאומרת: אין כניסה ליהודים. אבל אנחנו הרי לא מוכנות ומוכנים לקבל אותה. באיזה עולם עומדת כאן אישה ואומרת, יש תפיסת עולם כזאת,

של לא לתת ייצוג לנשים, ואנחנו צריכים לעשות מקום לתפיסה העולם הזאת. אז בעולם שלי, בני ובנות אדם הם בני ובנות אדם, ולא קובעים שאין כניסה לבני אדם על בסיס ביולוגי של צבע,

של מגדר. אני גם לא יודעת איך לספר לכם את זה, קואליציה ימנית, דתית, מושחתת, משיחית, חצופה, חצופה. אתם משרתים בכנסת ובממשלה של מדינת ישראל, שבהצהרת העצמאות שלה כתוב: שוויון ללא הבדל דת, גזע ומין.

התפיסה של אין כניסה לנשים היא איננה תפיסת עולם לגיטימית.

את רוצה להיות ככל העמים?

זה, ככה, אבחנה קטנה ורלוונטית. עוד תפסה את אוזני,

הנקודה של: יש לנו כבוד לנשים, יש לנו כל כך הרבה כבוד לנשים שלא נשאר מקום לנשים עצמן אצלנו בקואליציה,

יש רק גברים, אבל לגברים יש המון המון כבוד לנשים. מרוב כבוד לנשים לא נשאר להם זמן,

להביא את חוק האזיק האלקטרוני להצבעה על רציפות ביום שני האחרון. פשוט היה צריך להעביר את חוק דחיית הבחירות לרבנות הראשית בשביל לסדר ג'ובים לאח של איזה בן אדם בקואליציה. ולכן, אני הבנתי, אני הבנתי כי האזנתי גם בדברי תשובת הממשלה למילים "פגיעה בזכות לבחור ולהיבחר", והרי אמש הצבענו כאן על החוק המושחת שבא להגן על הזכות להיבחר, והבנתי, הייתי פשוט, ואני אתקן את זה באמת,

בהצעת החוק הבאה שלי, צריכה לכתוב: כל מפלגה שרוצה לרוץ לכנסת ישראל צריכה לסדר מינימום 40% ייצוג לנשים שדרעי בחרן, ואז תבוא לציון גואלת, אינשאללה. אולי תדאגי שיהיה לך מקום בכנסת הבאה, לפני שאת דואגת לכל הנשים, תודה רבה. רבותיי, אנחנו רוצים לגשת להצבעה, ההצבעה היא שמית? לפני שניגש להצבעה, אני חייב לומר שהצגת הדברים של חברת הכנסת מיכאלי, זה כאילו להגיד: אין כניסה לחרדים. זה לא לגיטימי, לכן החוק שלך לא לגיטימי, כי החוק שלך הוא אין כניסה לחרדים. עכשיו אנחנו ניגש להצבעה. המזכיר יקרא בשמות החברים. החוק של שרון ניר, קודם כול. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר,

זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח

אביחי אברהם בוארון,

אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, נגד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, נגד מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז,

אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

נעמה לזימי,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון,

יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, נגד אבי מעוז,

שרון ניר,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון,

לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה,

גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

משה פסל, נגד יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי,

אריאל קלנר,

אינו נוכח גלעד קריב,

שלמה קרעי,

אליהו רביבו,

משה רוט, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת המזכיר יקרא בשמות החברים שלא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ,

משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, בעד עופר כסיף, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, נגד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח שמחה רוטמן, נגד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו במליאה שלא הצביע?

(קורא בשמות חברי הכנסת) מירב בן ארי, בעד גדי איזנקוט, בעד זאב אלקין, בעד גילה גמליאל, נגד איתמר בן גביר, נגד בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי, בעד דני דנון,

יש עוד מישהו שלא הצביע ורוצה להצביע?

בעד זהו? תמה ההצבעה. נא לספור את הקולות. יש לנו עוד הצבעה מייד.

הכנסת, הרי תוצאות ההצבעה: 40 בעד החוק של שרון ניר, 48 נגד.

עכשיו נעבור להצעת החוק של חברת הכנסת מרב מיכאלי, גם זאת הצבעה שמית. מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט,

ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר,

זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד אביחי אברהם בוארון נגד אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון, בעד מיכאל ביטון אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת,

ששון גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

בנימין גנץ,

משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, נגד שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז,

יוסף טייב,

אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר,

חילי טרופר,

אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, נגד אבי מעוז, נגד שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה,

יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד משה פסל, נגד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת המזכיר יקרא בשמות אלה שעדיין לא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו משתתף בהצבעה משה ארבל, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר,

יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

אוהד טל, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן,

מטי צרפתי הרכבי, בעד יצחק קרויזר, אינו נוכח שמחה רוטמן,

עידן רול, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח נאור שירי,

פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שרוצה להצביע? שירים את ידו. (קורא בשמות חברי הכנסת) שרן מרים השכל,

שלי טל מירון, בעד יוראי להב הרצנו, בעד יש עוד מישהו שלא הצביע ומבקש הצביע? אני לא רואה. תמה ההצבעה. חברי הכנסת, תוצאות ההצבעה: 37 בעד,

נגד. הצעת החוק של מרב מיכאלי הוסרה מסדר-היום.

הצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי,

של חבר הכנסת גלעד קריב.

אדוני היושב-ראש, יש נהלים, יש נהגים, בדרך כלל מאשרים התשובה ברורה. באמת, אייכלר, זה לא מתאים לכם. היא לא פגעה בך אישית, וזה שיקול דעתי. אם הייתה פגיעה

גם סעיף שלפיו אם תוקפים סיעה, מותר להגיב.

לא משנה כמה תנסו להשתיק אותנו. לפנים משורת הדין אני, שלמה

כיושב-ראש אני לא חייב

; גרסה כה קיצונית, עד שקשה וכמעט בלתי אפשרי כלל להכתירה כגרסה ציונית, וראוי יותר לכנותה גרסה פסבדו-ציונית. בימים אלו אנו מציינים חמש שנים לחקיקתו של חוק הלאום. כבר אז התריעו רבים שהצעת החוק משבשת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, פוגעת קשות בעקרונות היסוד שעוגנו במגילת העצמאות ופוגעת בצורה לא הגונה וחריפה בתחושת השייכות, השוויון והכבוד של אזרחי המדינה הלא-יהודים, הדרוזים והערבים, כיחידים וכקהילות. כבר אז הצביעו גורמים רבים בציבור הישראלי על העיוות הטמון בנוסח החוק שאושר ועל ההתעלמות המוחלטת מהצורך לשלב בו את העקרונות היסודיים שמזכירים שמדינת הלאום של העם היהודי היא מדינה שכל אזרחיה שווים בפני החוק, מדינה המכירה לעומק בקיומן של קהילות דתיות, אתניות ולאומיות נוספות, קהילות שהן בנותיה של הארץ הזו, ושהקשר שלהן לארץ הזו גם הוא קשר טבעי והיסטורי. מחאתם החשובה, המתמשכת והנרחבת של רבבות בני ובנות העדה הדרוזית המפוארת נפלו אז על אוזניים ערלות, כמו גם מחאתם של אזרחים רבים, ערבים ויהודים כאחד. חמש שנים חלפו מאז חקיקת חוק הלאום, ומאז בחרו חברי מפלגת השלטון של ימינו להפנות עורף, להפנות עורף לערכי מגילת העצמאות, להפנות עורף למיליון וחצי אזרחים ערבים, להפנות עורף לעדה הדרוזית, ואני גאה לציין את נוכחותם של חברי מטה המחאה של העדה הדרוזית היושבים עימנו ביציע, ובתוכם חברי חבר רשימת העבודה ד"ר אמיר ח'נפיס (אומר בערבית: תודה רבה שבאתם). אם אז, לפני חמש שנים, ניתן היה לומר שהדברים הם בעיקרם הצהרה רעיונית, אם אז ניתן היה לקוות שלאחר חקיקתו של החוק יבוצעו הצעדים המתבקשים על מנת לעגן גם את עקרון השוויון ואת חזון החיים המשותפים בחקיקת יסוד, הרי שעכשיו, חבריי וחברותיי, כבר לא ניתן עוד לעצום את העיניים. ההסכמים הקואליציוניים האחרונים, הדרך שבה הוכשרה למהדרין התורה הכהניסטית הגזענית, מעשיה ומחדליה של הממשלה בחצי השנה האחרונה והמשך מסע ההסתה של בכירי הקואליציה נגד עצם הלגיטימציה של השתתפות האזרחים הערבים בפוליטיקה ובניהולה של המדינה, כל אלה מבהירים כי אנו מצויים בעיצומו של קרב איתנים על דמותה וערכיה של מדינת ישראל, על דמותה וערכיה של הציונות, על דמותו וערכיו של העם היהודי, המחדש ימיו כקדם. בקרב האיתנים הזה נדרשת הצבה ברורה של אלטרנטיבות ערכיות, ולא רק פוליטיות, נדרשת התעקשות על מילים, רעיונות וסמלים, התעקשות על חזון, שבלעדיהם, בועז, אתה מפריע לי. נדרשת התעקשות על מילים, רעיונות, סמלים וחזון, שבלעדיהם נתקשה לבלום את ההידרדרות במדרון החלקלק אל תהום הלאומנות. צביעתם של רחובות ישראל בדגלי כחול-לבן, אחרי שנות דור שבהן ניסה הימין הישראלי ליטול עליהם בעלות בלעדית, ותחייתה של מגילת העצמאות כטקסט מכונן בשיח הציבורי והחינוכי מעידים כי ציבור ישראלי ענק מבין היטב שקרב האיתנים הזה אינו רק קרב על עתיד הדמוקרטיה הישראלית אלא גם מאבק על עתידה של הציונות. את הצעת החוק המונחת לפניכם ניתן להעמיד על רגל אחת באופן המתכתב לחלוטין עם תורתו של הלל הזקן, שגייר את הזר שבא לפניו בעומדו על רגל אחת, ואמר לו: "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זו התורה כולה, והיתר, פירוש הוא". זו הרגל האחת שעליה עומדת הצעת החוק שלנו. כשם שדמוקרטיה ללא שוויון אינה דמוקרטיה, כך גם ציונות ללא שוויון אינה ציונות. חוק לאום ללא עיגון עקרון השוויון ועקרון השתתפות המיעוט ועקרון פיתוח הארץ לטובת כל אזרחיה ותושביה, אינו חוק לאום אלא חוק לאומנות, חוק לאום שאינו מזכיר את מגילת העצמאות ואת היות מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית בדיבור אחד, אינו חוק לאום אלא חוק לאומנות, חוק לאום שמתעקש לשנמך את מעמדה של שפת האם של שני מיליון אזרחים למעמד של שפה שאינה רשמית, הוא לא חוק לאום אלא חוק לתקיעת אצבע בעין. תיקונן של הטעויות הללו לא יפגע מאומה ברעיון היסודי והחוקתי שמדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי, בדיוק להפך, התיקונים הללו יחזקו את ההגדרה הזו ויתנו מענה הולם לכל אלו בארץ ובעולם שטוענים שמדינה יהודית ודמוקרטית היא אוקסימורון. מכובדיי חברי הכנסת, האמת היא שאין לי שום ציפיות מחברי הקואליציה. מה כבר אפשר לצפות מקואליציה שבנצי גופשטיין הוא אחד מגיבוריה, ששר בכיר בממשלתה איים בנכבה שנייה על אזרחי ישראל הערבים, וששר בכיר אחר הצטער על כך שהוריהם של נבחרי הציבור הערבים, שיושבים איתנו כאן בבית הזה, לא גורשו בשנת הקמתה של הממשלה? מה כבר אפשר לצפות מקואליציה שחבריה אצים-רצים להצטלם עם ראשי העדה הדרוזית אבל אינם עושים דבר כדי להעלים את האפליה וההדרה? מדברים גבוהה-גבוהה על ברית דמים אבל מתעלמים מאתגרי החיים עצמם בג'וליס, בירכא, ביאנוח, בדאלית אל-כרמל ובעוספיא, ומתעקשים על דמיו של חוק קמיניץ. דבריי היום מכוונים בעיקר לחברי האופוזיציה, ובתוכם גם העמיתים שהיו שותפים לחקיקתו של חוק הלאום המקורי. חבריי, נפל דבר בישראל בחודשים האחרונים, ואסור לנו להתעלם. עלינו להציג חזון ציוני ברור, שבו חלק ממימוש זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי מתגשם בעיגון עקרון השוויון ובפעולה מתמדת לטיפוח חיים משותפים של יהודים, דרוזים וערבים. רק גיבושו של סדר-יום ציוני כזה, שיהיו שותפים לו אנשי הימין הממלכתי, המרכז והשמאל, רק סדר-יום כזה יעניק תשובה ראויה לאלו שמבקשים לעוות את דמותה של הציונות באמצעות שחיקת הדמוקרטיה הישראלית והמלכתה של תפיסת עליונות יהודית גזענית. אדוני היושב-ראש, מחר, ובכך אסיים, נציין את תענית י"ז בתמוז, אחת מארבע התעניות לזכר חורבנות הארץ והעם. תענית עשרה בטבת ותענית צום גדליה נקבעו רק על אירועי החורבן הראשון, צום תשעה באב נקבע במועדם של שני החורבנות, הראשון והשני. לעומתם, תענית י"ז בתמוז נקבעה במועד הבקעת החומות בחורבן השני בלבד, חורבן שיסודו בשנאת חינם, חורבן שיסודו בהשתלטותם של הקנאים על לב האומה והנהגתה בכוח השנאה ולנוכח רפיון הידיים של מחנה המתונים. מול הרוחות הרעות של הקנאות, הלאומנות והגזענות, עלינו להשיב את החזון הציוני לכור מחצבתו, לימים שבהם שוויון, ממלכתיות, ייצוג הולם ושווה, חיים משותפים, כבוד לזהותו ולשפתו של הזולת, וכן, גם חתירה לשלום, היו חלק יסודי מאוצר המילים היסודי של החזון הציוני.

משפט אחרון, אדוני. היום הזה אנחנו מבטיחים לכם, חבריי וחברותי אזרחי ישראל הדרוזים, לאזרחי ישראל הערבים ולאזרחי ישראל היהודים, שגם אם תארך הדרך, אנחנו נצלח את המסע. הראוי לתיקון יתוקן, והראוי להידחק בחזרה לשוליים הקיצוניים, יחזור ויידחק לשוליים.

ישיב השר שלמה קרעי, שר התקשורת. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, רק כדי לתקן, זאת לא ממש טעות, אבל התלמוד הירושלמי סבור שגם בחורבן בית ראשון הובקעו החומות בי"ז בתמוז.

התלמוד הירושלמי, מסכת תענית,

הלכה ה'.

תלמוד ירושלמי סבור שזה גם כן בי"ז בתמוז. אדוני היושב-ראש, אני רוצה, שהחומות בבית הראשון, קריב, לא הפרעתי לך. אני רוצה לומר הערה לגבי החוק הקודם שהיה כאן, לפני שאני אתייחס לזה. אני פשוט מזדעזע מהביזוי, מהביזיון שאתן עושות כאן לנשים במליאה, בכלל, הייצוג, איך אמרת? נשים שלא מבינות את תפקידן,

איזה התנשאות על נשים, את לא מתביישת.

הן צריכות אותך שתגידי להן מה התפקיד שלהן. אין תחתית שלא תגיעו אליה.

שלא לדבר על חברת הכנסת דבי ביטון, שקוראת לנשים חרדיות "רחם להשכרה". זה הכבוד שיש לכם כלפי נשים. ואני אגיד לכם הערה לגופו של עניין, חברת הכנסת שרון, לא להפריע. כאשר יש מפלגה שהיא דיקטטורית, כמו המפלגה של לפיד, כמו המפלגה של ליברמן, כל החברים באותה מפלגה לא מייצגים את עצמם או את סולם הערכים שלהם, כולם באים לשרת פחות או יותר את האינטרסים של היושב-ראש. אז יש כאן רשימת יש עתיד עם נשים וגברים, שמייצגות את הגבר שנמצא בראש הרשימה, להבדיל מהליכוד, ממפלגת העבודה, שנשים נבחרות בזכות עצמן, כשהציבור בוחר בהן באמת. אישה כזאת באמת מייצגת את עצמה, אז אל תתגאו בנשים שלפיד בחר לשבץ ברשימה כדי שהרשימה שלו תיראה יפה. ראינו את עדי קול, ואנחנו מכירים את הסיפורים שלכם. אנחנו ועדת קישוט בעיניך? תשאלי את היושב-ראש שלך, חברת הכנסת ברביבאי. זה מה שאתה חושב עלינו? אבל אצלכם במפלגות אין קישוטים, לא להפריע. מה זה לא להפריע, אתה נותן. שאלת שאלה טובה, לא אמרתי.

הצעת חוק-היסוד של חבר הכנסת גלעד קריב מבקשת לתקן את חוק-יסוד:

מדינת הלאום של העם היהודי ולהוסיף בו הוראות בכמה הקשרים, בין היתר הוספת עקרון השוויון. חוק הלאום הוא חוק שנועד להעניק להיותה של ישראל, הבית הלאומי היהודי, משקל נורמטיבי שווה למשקלם של חוקי-היסוד האחרים, ובהם חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.

הניסיון להוסיף לחוק-יסוד הלאום סעיף שוויון, מדינת הלכה?

שעוד כמה חוקים יעברו לכם ככה, בלי שתציגו אותם. אתם מציגים לכוח קפלן שכאילו אתם עובדים בשבילם, אבל כולכם ישנים בחדרים. אני שואל, מה, אתה מתבייש באמונה שלך? אתה מתבייש באמונה שלך? חבר הכנסת בועז, לא להפריע. אל תתבייש במה שאתה מאמין בו, אני לא מתבייש במה שאני מאמין

ארבעה חוקים, ארבעה חוקים נפלו לכם כאן היום. אני יכול לשאול אותך שאלה על אמונה? אתה בעד מדינת הלכה? אני לא רוצה להתייחס אליך. אה, אז אתה נגד מדינת הלכה. הוא בעד

מדינת ישראל היא, הלאום שלנו. גם לשם אני מתנגד, אבל פה, בטח שלא. אז מאה אחוז, אין שוויון. לגבי מגילת העצמאות, אתייחס בהצעת החוק הבאה של יאיר לפיד. אני לא אתייחס פעמיים. כאן אני רוצה ברשותכם לבחון זווית נוספת אנטי-דמוקרטית של החקיקה הזו. מה הזווית? כל עוד בית המשפט לא מאוזן, לא מגוון ולא שוויוני, התוספת הזאת תהפוך לחרב פיפיות ברשות או בסמכות, בדומה להמצאת עילת הסבירות. ובואו באמת נדבר על עילת הסבירות. כמה טוב שיש תשובה אחת לכל דבר.

קריב, שאתה נותן לי את ההזדמנות לדבר על עילת הסבירות. לא, רציתי תשובה, סביר או לא סביר, זו השאלה. אתה רוצה שאני אקרא אותך לסדר? זה משרת אותך? אני בקריאת ביניים, מה קרה, בסדר, אבל אל תצעק. אדוני, תוסיף לי דקה. אני אוסיף לך. סביר או לא סביר, זו השאלה. אבל יותר חשוב מזה הוא מי נותן את התשובה, מי מסביר את הסביר, זאת השאלה. האם העם שבחר את נציגיו יכול לפזר אותם לכל הרוחות כל תקופה בבחירות דמוקרטיות, או 15 שופטים עליונים בשם וביומרה, שמונו בשיטת חבר מביא חבר, שלא קיבלו שום סמכות לקבוע את הדברים האלו מהריבון ועדיין חורצים גורלות וקובעים בהוכחות ובטיעונים של נפנופי ידיים מה סביר ומה לא סביר? עו"ד אביטל שטרנברג ממשרד המשפטים אמרה בשבוע שעבר בוועדת החוקה של הכנסת שהיא לא זוכרת שימוש בעילת הסבירות. אז בואו נזכיר לה. זאב לב במקור ראשון הביא לנו כמה דוגמאות מופרכות: "בשבועות האחרונים, מאז הודיעה הקואליציה על כוונתה לצמצם את עילת הסבירות, החל קמפיין ציבורי אגרסיבי שמטרתו להרתיע את הציבור מפני צמצום העילה הזו. מעבר לכך שאותם אנשי אופוזיציה עצמם שכעת מוחים כנגד החקיקה דרשו תיקון דומה בעבר, ומעבר לכך שמדובר בהצעה זהה לזו שהעלה למשל השופט נעם סולברג, הרי שמרבית הציבור כלל אינו מודע למשמעותה באופן מלא של 'עילת הסבירות' ומדוע בכלל נדרש לבטלה. יש להבין כי 'עילת הסבירות' המדוברת היא למעשה עיוות של עילה בעלת שם דומה במשפט האנגלי, אלא שבעוד בבריטניה מדובר על עילה שלפיה מתערב בית המשפט בהחלטות של רשויות שנפלה שגגה בתהליך קבלתן, כך שהתקבלה בסופו של דבר החלטה 'שאף רשות סבירה לא יכולה הייתה לקבלה', בישראל הפך בית המשפט את עילת הסבירות לכלי שמאפשר לו להתערב בתוכן ההחלטות של הממשלה ורשויותיה, גם כאשר לציבור נדמה שהן סבירות לחלוטין,

כאשר הן חוקיות למהדרין והתקבלו בסמכות". כמה דוגמאות: "במהלך האינתיפאדה השנייה שהחלה בשנת 2000 ונמשכה עד מבצע חומת מגן בשנת 2002, בוצעו למעלה מ-14,000 פיגועים כנגד אזרחי ישראל, שבהם נהרגו למעלה מ-600 אזרחים ונפצעו אלפים. במסגרת הניסיון להרתיע מחבלים מביצוע פיגועים כנגד אזרחי ישראל, החליטה ועדת השרים לביטחון לאומי על גירוש משפחות מחבלים כאמצעי הרתעה, למרות שלא הייתה מחלוקת על כך שוועדת השרים פעלה בהתאם לסמכותה בחוק" בית המשפט קבע כי ההחלטה לסלק אח של מחבל שם, מוצטפא אחד, "אינה סבירה והורה על ביטולה". פגיעה בביטחון ישראל ובמדיניות ההרתעה של ממשלת ישראל תוך שימוש באותה עילת סבירות. דוגמה נוספת: קביעת מעמד פליטות בעילת חשש ממילת נשים בארץ מוצאן. גם כאן בית המשפט לעררים ובית המשפט המחוזי דחו את הבקשה, ובית המשפט העליון אמר: לא, האפשרות שהמסתננים יגורו הרחק מהסבתא אינה סבירה. אז תבטל אותה, רצינית. ובזה "הוא פתח פתח להגשת בקשות מקלט בישראל של מיליוני מוסלמים שבמדינותיהם ישנה פרקטיקה של מילת נשים".

פגיעה בזהות היהודית של מדינת ישראל ובמדיניות ההגירה של ממשלת ישראל. וכן הלאה וכן הלאה דוגמאות לרוב. שרי החינוך סירבו להעניק לגולדרייך את פרס ישראל בגלל חתימתו על עצומה להחרים את אוניברסיטת אריאל. "בית המשפט לא חלק על סמכות השר, אלא קבע כי השר 'נתן משקל יתר' לשיקול הזה" שוב שימוש בעילת הסבירות, מלוא כל הארץ משפט. אין גבולות, אין איזונים ובלמים. בית המשפט קובע בהתאם לסולם הערכים של שופטיו ובניגוד לערכים בקונסנזוס הלאומי. המשותף לדוגמאות האלה, ויש עוד רבות אבל הזמן הסתיים, הוא "שעל כולן ניתן להתווכח אם מדובר בהחלטה 'טובה' או מוצדקת, אולי אפילו על השאלה אם מדובר בהחלטה 'סבירה'.

קשה להאמין שמישהו חושב שמדובר בהחלטות ש'שום רשות סבירה לא יכולה לקבל', כשמדובר בהחלטות קיצוניות ומופרכות כל כך", כמו גירוש משפחות מחבלים או אי-מתן פרס למי שרוצה להחרים את מדינת ישראל. "יצירת מתחם הסבירות על ידי בית המשפט לוקחת את היכולת לנהל דיון ציבורי או לקבל החלטות על ידי הציבור באמצעות נבחריו, ומעבירה את היכולת הזו באופן בלעדי לבית המשפט". אפילו אם הציבור הישראלי כולו יסכים מדובר בהחלטה סבירה, אין שום תיקון חקיקה שאפשר לעשות היום כדי לתקן את זה, לשכנע את בית משפט, כי בית המשפט מסכים שזה חוקי, רק שזה לא סביר בעיניו. סביר או לא סביר, רבותיי, זו אכן השאלה, אבל מי יענה עליה, זו הסוגיה החשובה. ובדמוקרטיה אתם, הציבור, תקבעו מה סביר ומה לא סביר ולא אף אחד אחר, עליון בעיני עצמו ככל שיהיה.

תודה רבה. זכות התגובה לחבר הכנסת גלעד קריב. שלוש דקות. מרב מיכאלי.

זכותך לשלוח גם אותה. שלוש דקות. מה אתם חושבים על עילת הסבירות אנחנו יודעות ויודעים, כי אתם בקמפיין, ואצלכם, בקמפיין כמו בקמפיין, הכול כשר, כל במה, אפשר לבוא ולהגיד בה, לחזור על אותם מסרים מדף המסרים שיורד איפשהו מלמעלה, מהמקומות הקדושים שלכם, בקמפיין.

אבל תשובה להצעת החוק המאוד-מאוד ספציפית שמונחת פה על שולחן הכנסת על ידי סיעת העבודה שמוביל אותה חבר הכנסת גלעד קריב, את זה לא קיבלנו, השר קרעי.

היא, לך את המקום, מי מפחד משוויון, השר קרעי? בהתחלה אמרת: חוק הלאום בא לאזן את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אז אמר לך חבר הכנסת קריב, בצדק: הרי אין שוויון בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אבל אנחנו הבאנו להצבעה את התיקון לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, וגם על זה הצבעתם נגד. גם בו אתם לא מוכנים לקבל שוויון. עכשיו, מה מדהים? הרי העיקרון של שוויון בין בנות ובני אדם, בין אזרחיות ואזרחים, העיקרון שמוזכר בתוך הצעת החוק הזאת מדבר על שוויון בפני החוק, לא על זכויות לאומיות ולא על שום דבר מכל השקרים שאתם מפיצים באופן קבוע, אבל אתה לא טרחת להתייחס לעיקרון הזה של שוויון.

יושבים פה החברים שלנו והחברה שלנו מהעדה הדרוזית, שהם שותפים בדם, בדם, של אזרחיות ואזרחי ישראל היהודים.

הם קוברים פה את מתיהם כתף אל כתף איתנו, ואתה אפילו לא טרחת להתייחס לפגיעה שהם נפגעים. גם אזרחיות ואזרחים ערבים שהם לא דרוזים, גם אזרחיות ואזרחים מכל מיני סוגים אחרים, שחוק הלאום פוגע בזכות הבסיסית, היסודית והאנושית שלהם לשוויון, אף מילה לא הייתה לך להגיד על זה. אבל משום שאדוני טרח ברגע האחרון,

אני אגיד עוד מילה: העיקרון הזה של שוויון, ההכרה הזאת בזכות האנושית לשוויון היא הרי עניין יחסית חדש בהיסטוריה שלנו, והראשונים שסבלו מהיעדר שוויון אנושי ואזרחי הם יהודיות ויהודים ממדינות אחרות בעולם. אתם, ממשלת קואליציה, ואתה ברמה האישית, אתה ברמה האישית, שדורש שוויון מכל מיני בחינות אחרות, של מוצא ועדה, ובצדק דורש את השוויון הזה, מסרב להכיר בשוויון אזרחי בחוק. אסביר,

היו לך עשר דקות שבהן יכולת להסביר לי, בחרת לא לעשות את זה.

בחרת להתעלם וללכת ולתת שוב את השקרים על עילת הסבירות. יש לי עוד עשר דקות.

יש לך עוד רגע,

אבל משום שאדוני טרח להתייחס גם להצעה הקודמת,

אז אני אגיד גם את זה: הסיבה לכך שהמילה "שוויון" לא נכללת בחוק-יסוד: כבוד אדם וחירותו היא משום שהסיעות החרדיות התנגדו להכליל את המילה "שוויון".

כי נשים בעיניהם אינן שוות.

איך שלא תהפוך את זה, השר קרעי, אין מנוס מלהכניס בחוק שלנו,

סוף-סוף את עקרון השוויון. תודה רבה. רבותיי, אנחנו ניגשים להצבעה. כמו שהאופוזיציה עושה היום ברציפות, תהיה הצבעה שמית. כבוד המזכיר יקרא בשמות החברים.

תגיד שזה בסמכותך ותבטל. מה שבסמכותי אני אעשה, בעזרת השם, לטובת הציבור ולטובתך ולהגנתך, כן, גם להגנתך.

תדאגו לרבנות, לדחות את ההצבעה.

כשמישהו יפגע בך, אני אגן עליך. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר,

זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, נגד אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, נגד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

ישראל כץ, נגד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, נגד אבי מעוז, נגד שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד

בעד צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

משה פסל,

פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי,

קלנר, נגד יצחק קרויזר,

גלעד קריב,

שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן,

עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם המזכיר יוכל לקרוא בשמות האנשים שעדיין לא הצביעו? (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי,

ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן,

אינו נוכח גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל מרים וולדיגר,

יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן,

מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח רון כץ,

יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת שלי טל מירון,

יונתן מישרקי, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

אלעזר שטרן, אינו נוכח נאור שירי, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו במליאה שמבקש להצביע ועוד לא הצביע? (קורא בשם חבר הכנסת) יוראי להב הרצנו, בעד יש עוד מישהו? אינני רואה. תמה ההצבעה.

חברי הכנסת, 28 בעד הצעת החוק, 47 נגד הצעת החוק. הצעת החוק לתיקון מדינת הלאום של העם היהודי הוסרה מסדר-היום. אנחנו נעבור להצעה הבאה, הצעת חוק-יסוד: מגילת העצמאות, של חבר הכנסת יאיר לפיד. עשר דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת טופורובסקי. סליחה, אדוני היושב-ראש. הצעת חוק-יסוד: מגילת העצמאות מונחת בפני כנסת ישראל כדי שנזכור שיש אלטרנטיבה, כדי שנדע שהעתיד שלנו לא מוכרח להיות מריבה וזעם וכאוס, יש אפשרות אחרת. כשאתה טועה בדרך, ויש היום טעות ואובדן דרך מוחלטים, תחזור לנקודת ההתחלה. מגילת העצמאות היא נקודת ההתחלה שלנו, עם אחד, שחייו מושתתים על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. מגילת העצמאות אומרת לנו, אמרה לנו ביום הראשון לקיומנו, ברגע הולדתנו: במשפחה הזו היהדות היא האבא, והדמוקרטיה היא האימא, היהדות היא המצפן, והדמוקרטיה היא המפה, היהדות היא הלב הפועם, והדמוקרטיה היא השכל הטוב. אנחנו ברגע של בחירה, והיא מונחת כאן לפניכם. האם היהדות והדמוקרטיה ממשיכות יחד, או שהן הופכות לאויבות שנלחמות על נפשה של הארץ הזאת? האם הרגע הזה בחיינו יסתיים בפירוק, בפירוד ובזעם, או שהוא יסתיים בזה שנבחר בחיים משותפים ובטוב משותף, ונכתוב חוקה למדינת ישראל, שהפרק הראשון שלה,

מונח כאן לפניכם? אני מאמין שאנחנו ממשיכים יחד. זו לא אמונה תמימה. בחודשים האחרונים ראיתי את העתיד הישראלי קורה, עמדתי פה בירושלים בלילה ירושלמי קר וראיתי איך סביבי נוצר הרכב אנושי שלא חלמנו שהוא אפשרי. אדוני, אסור לצלם פה בווידיאו, כך אמר המזכיר. בשבוע אחר כך ראיתי אותו שוב בבאר שבע, ואז בנתניה, ואז באשדוד, ואז בתל אביב, ואז ברעננה, ראיתי איך מגילת העצמאות והדגל הכחול-לבן והציונות חוזרים ותובעים את מקומם הטבעי בחיי המדינה הזו, ראיתי איך נראה העתיד שלנו, ראיתי אנשי הייטק שמפסיקים להתעניין באקזיטים, והתחילו להתעניין בגורל המדינה, ראיתי מילואימניקים שהבינו שחלק מהמילואים שלהם הוא להילחם על הדמוקרטיה שלנו, ראיתי ילדי בתי ספר וסטודנטים שיושבים ולומדים את עילת הסבירות, ומהי הוועדה לבחירת שופטים, וראיתי אנשים עם כיפות ואנשים שכל חייהם הגדירו את עצמם כימין, אומרים לעצמם: אבל אנחנו קודם כול דמוקרטים, אנחנו קודם כול אוהבי עם ישראל. ראיתי איך נולד בישראל הרוב הליברלי. את מה שקרה פה בחודשים האחרונים אין להשיב. הכלים הישנים לא עובדים פתאום, הניסיונות להפחיד, השנאה המבוססת על זיכרונות העבר, מלחמת הזהויות, שמכלה את חיינו כבר שנות דור. הממשלה הזו שחררה בטעות את התקווה הישראלית, את העוצמה הפנימית שלנו. פתאום נזכרנו איך אנחנו נראים כשאנחנו במיטבנו, כשאנחנו מגויסים לטובת מטרה שאנחנו מאמינים בה ולטובת העתיד של הילדים שלנו. גם בקואליציה יש לא מעט אנשים שמסכימים עם הצעת החוק הזו, והם היו רוצים להצביע בעדה. הם מסבירים לעצמם, ויש מי שמסביר להם למה הם צריכים להצביע נגד, אבל הם כבר מחכים לרגע שבו הם יוכלו להצביע יחד איתנו בעד מגילת העצמאות, בעד מדינה יהודית ודמוקרטית, בעד הטוב המשותף. הממשלה הבאה תיראה ככה, המדינה תיראה ככה, הקיצוניים יידחקו למקום הטבעי שלהם, בשוליים הצעקניים. הרוב הליברלי השפוי הרחב התעורר. מה שאתם רואים בחודשים האחרונים הוא לא תופעה, הוא לא תגובה. זה לא הולך לשום מקום, זה כאן כדי להישאר. אני מניח פה מולכם את הצעת חוק-יסוד: מגילת העצמאות, כדי שהיא תהיה הפרק הראשון בחוקה הישראלית. אם הקואליציה רוצה להצביע נגד מגילת העצמאות, זה מעיד רק עליה, אם ההצעה תיפול, אני אשים אותה שוב, אם הם יפילו אותה שוב, אני אשים אותה שוב. אני אשים אותה שוב ושוב עד שהיא תעבור. ההצעה הזאת תעבור במוקדם או במאוחר, כי הרוב הליברלי כבר לא מוכן לוותר על המדינה שלו, שהיא יהודית ודמוקרטית, כי רוב מכריע של אזרחי המדינה הם אנשים ישרים והגונים וטובים, שרוצים לחיות פה ביחד. לא ירחק היום וההצעה הזאת תעבור, כי הערתם את עם ישראל. וכשעם ישראל מתעורר, אין כוח בעולם שיכול לעמוד בפניו. אני קורא לכנסת ישראל להצביע בעד מגילת העצמאות. תודה רבה. ישיב על הצעת החוק השר שלמה קרעי, שר התקשורת. שלמה, תהיה ממלכתי. הוא לא יודע להיות ממלכתי. אל תפריעו לו, כדי שהוא יוכל להיות ממלכתי. מבטיח שלא נפריע, אם הוא יהיה ממלכתי. איזה תענוג. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני יושב-ראש האופוזיציה,

כי אני רוצה לשמוע את תגובתך.

יאיר, באמת, יושב-ראש האופוזיציה, מעולם לא קראת את מגילת העצמאות, נכון?

שוררת כאן חמשיר שכולו שיר אהבה לדמוקרטיה. איך אמרת? הדמוקרטיה היא האימא,

הדמוקרטיה היא השכל הטוב, האימא והמפה. אבל אמרת את זה בשמה של מגילת העצמאות, שבה לא מוזכרת המילה "דמוקרטיה". שוויון ללא הבדל דת, גזע ומין, כן מצוין. תחתום רק על זה. חברת הכנסת ברביבאי, למה את משיבה בשם יאיר? אין לו פה להשיב? אין לו פה לדבר,

או שאולי אין לו מצח להרים ראש? הוא שורר כאן שיר אהבה לדמוקרטיה בשם מגילת העצמאות, והמילה הזאת לא מוזכרת בה. מה אמרת לנו עוד, יאיר, חבר הכנסת לפיד? "הממשלה הבאה תיראה ככה"? על מי אתה עובד? מי יצביע לך בעד מגילת העצמאות, עבאס וטיבי? "בארץ ישראל קם העם היהודי"? הרי למה לא חוקקת את מגילת העצמאות בממשלה הקודמת שלך? למה אתה, את מגילת העצמאות? למה אתה כל כך מתנגד בה, לערך השוויון? למה אתה מתנגד? חברת הכנסת סגמן, לא להפריע. שנה וחצי ניסיתם להרוס את ה"יהודית", ועכשיו, בחצי השנה האחרונה, אתם מנסים לכרסם ביסודות הדמוקרטיה ולא לאפשר לנו להביא לכאן, למדינת ישראל, דמוקרטיה אמיתית, דמוקרטיה שבה, חברת הכנסת יסמין פרידמן, לא להפריע.

ובה הרוב קובע ולא כל דאלים ומשתולל ברחובות גבר. לקחתם את הערבות ההדדית של העם וריסקתם אותה.

חברת הכנסת סגמן, קריאה ראשונה.

אדוני היושב-ראש, כדאי שתקנה שעון מעורר לחברים במפלגה שלך כי ארבע הצעות חוק שלכם, הם היו ישנים בחדר כשהן עלו כאן, וחבל על זה. חברת הכנסת יסמין פרידמן, קריאה ראשונה. הצעת חוק-יסוד: מגילת העצמאות של חבר הכנסת יאיר לפיד מבקשת, לפי האמור בדברי ההסבר שלה, לעגן בחוק-יסוד את מגילת העצמאות. מגילת העצמאות נותנת ביטוי לערכים, עקרונות יסוד ומאפייני זהות אשר לאורם הוקמה המדינה ואשר משתקפים בדרכים שונות בחוקי-היסוד, בחקיקת הכנסת ובפסיקת בתי המשפט לאורך שנות קיומה. אחד המאפיינים המיוחדים והחשובים של מגילת העצמאות הוא שהיא נמצאת מחוץ לספר החוקים. דווקא משום כך היא שומרת על מעמדה כאחד המסמכים המכוננים והחשובים ביותר של מדינת ישראל. מה הבעיה?

ברור לכול, חבר הכנסת לפיד, עם החשיבות שיש למגילת העצמאות, שבאקלים המשפטי הקיים ולאור מאפייניו של בית המשפט העליון כפי שהוא מתנהל כיום, לו מגילת העצמאות הייתה מעוגנת בחקיקה, כפי שמוצע כעת, בין בחוק רגיל ובין בחוק-יסוד, הייתה מגילת העצמאות מאבדת מעוצמתה ומהווה כר פורה לוויכוחים בין שופטים, לפרשנויות פתלתלות ולכלי ניגוח פוליטי בזירת הקרבות המשפטית. לכן אני סבור שלא נכון לאמץ בחקיקה את מגילת העצמאות, כשם שאני חושב שלא נכון לאמץ בחקיקה טקסטים מכוננים אחרים חשובים גם כן. יחד עם זאת, ככל שבכל זאת מעוניינים לאמץ את מגילת העצמאות בחקיקה או את עקרון השוויון שהזכירו קודם קארין ומיכאלי, הצעד המינימלי הנדרש לצורך כך הוא לגוון את בית המשפט העליון ולקדם את האיזונים הנדרשים בו כפי שמוצע ברפורמה המשפטית שמקדם שר המשפטים יריב לוין בימים אלה. ראש הממשלה יריב לוין.

רק בית משפט שמשקף את עמדותיו של הציבור והשקפותיו, שנהנה מאמון הציבור ושמכיר בצניעות במקומו ביחס לשאר הרשויות יוכל לגשת ולעסוק בפרשנותם וביישומם של חוקים רגישים כל כך. חוץ מזה, חבר הכנסת לפיד, תדבר עם החברים שלך באוניברסיטה העברית שלא יתביישו לשיר את "התקווה" בטקס חלוקת התארים. בוא נתחיל בהמנון, באופן סמלי. אחר כך נעבור למגילת העצמאות. ברור שבכל אירוע של אייכלר שרים את "התקווה". יתרה מכך, אני גם תוהה, חברת הכנסת בן ארי, אף אחד לא הזמין אותך,

חברים שלנו?

אתה מדבר על חברים שלנו?

אני לא ביקשתי לחוקק את מגילת העצמאות. למה לא?

אז זה לא מפריע לך שלא שרים "התקווה". אצלך זה לא מפריע שלא שרים "התקווה", אה? חבר הכנסת טופורובסקי, מה קרה? מעלים את הצביעות אז תוציא אותי? ממשלה אנטי-ציונית, קווים לדמותה. אני גם תוהה, שיר ועבאס, תשירו שיר בממשלה הבאה בעוד 40 שנה. הממשלה הקודמת הייתה יותר טובה פי אלף,

אני גם תוהה כיצד מרב מיכאלי תצביע בעד הצעת חוק המבקשת לעגן בחוק-יסוד מגילה שבה כתוב: "בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית". הדתית והמדינית, מרב מיכאלי?

ובהמשך גם כתוב בה, חבר הכנסת לפיד: "מדינת ישראל, איזו עליבות,

תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל." מכונת הרעל, אני מאמין לך, חבר הכנסת לפיד, גם אתה הקראת את המשפט: "לאור חזונם של נביאי ישראל". אבל מרב מיכאלי אומרת, התנ"ך שלכם, נביאי ישראל הם לא שלנו. אז איך תחוקק בחוק-יסוד מגילה שאומרת שהמדינה מושתתת על נביאי ישראל? אתם יודעים מה חזונם של נביאי ישראל? אתם שכחתם מה זה להיות יהודים. חברת הכנסת פרידמן, קריאה שנייה.

אנחנו זוכרים את המקור, שזה מושתתת. לא מושחתת, מושתתת. מי אלה שחתמו על הצהרת העצמאות? בואו ניזכר. אתם יודעים מהו חזונם של נביאי ישראל או שאתם אולי כמו יוראי להב הרצנו, שלא מבדיל בין דאורייתא לבין דרבנן, או כמו אורנה ברביבאי, שנעלמה מכאן הרגע, שחושבת שלומר "בעגלא ובזמן קריב" זאת תפילה למותו של חבר כנסת?

זה לא קשור לקידוש. את לא מכירה את, יאללה, יאללה. הפיוט של רבי אברהם אבן עזרא: "אגדלך אלוהי כל נשמה", שאנחנו חותמים בו: "ויתגדל בגוי קדוש ועליון ויתקדש שמיה רבא בעלמא". בעגלא ובזמן קריב. אנחנו שרים את השיר הזה בשבת בשולחן, ואף אחד לא חושב שאומרים עליו קדיש. כי היהדות לא שייכת רק לך, אדון קרעי. ואם כבר קדיש, כדאי שבאמת,

את בקריאה שנייה, ועוד מילה אחת אני אבקש ממך לצאת. עוד מילה אחת.

אני מזהיר אותך שאם, עוד פעם אני אבקש להוציא אותך. ואם כבר קדיש, חברת הכנסת ברביבאי, כי אני יודע שהיו לכם הרבה ציפיות, אבל אולי כדאי שתגידו קדיש על תיק 1000, כי בדיוק קוברים אותו הרגע באנגליה.

אתה חייב להתחנף לנתניהו על הדוכן הזה?

תוציאו את חברת הכנסת סגמן.

בשם מה, אתם פשוט תקלה בפס הייצור של האפיקורסים, אתם קורעים את עם ישראל, אתם שונאי ישראל, אתם שונאי ישראל, (חברת הכנסת מיכל שיר סגמן יוצאת מאולם המליאה.) בתור תקלה? רצו אתכם פורקי

אתה יודע, לאנשים יש, כבוד לאנשים קודם כול.

קח מתיישבים פלסטינים, ותבנה איתם את בית המקדש כבר. וגם על ההתיישבות בארץ ישראל: "הרחיבי מקום אׇהֳלֵךְ ויריעות משכנותַיִךְ יטו אל תחשֹׂכִי"; כי ימין

תודה רבה, כבוד השר. זכות התגובה לחבר הכנסת לפיד,

יש לי גם שלוש דקות וגם חמש דקות.

רגע, רגע, רגע. ליאיר לפיד יש שלוש

אני אגיד לך למה אני לא אחזור בי: אין לי סיבה. כשבאה מגילת העצמאות, אני מבקש סדר, תחזרי בך, את לא כזאת.

רגע, קטי, קטי, רגע, רגע, חכי, הזמן עוצר?

אני רואה שמפריעים לך משם,

חברים, תהיו בשקט. מהצד שלי, אל תפריעו. לא להפריע.

לא להפריע, לא להפריע. אני אוציא אנשים שיפריעו לך. כשעולה שר חובש כיפה ומגדיר אותי כלא יהודייה בגלל שאני רוצה להיות גם יהודייה וגם, איפה הוא הגדיר אותך כלא יהודייה?

תקשיבי לנאום שלו,

תקשיבי לנאום, תקשיבי להסתה, תקשיבי. אבל הוא לא אמר את זה, לשר תהיה רשות לחזור. לשר יש אפשרות לחזור.

שיחזור להביא את דברי הבלע שלו פעם נוספת. אבל אני אומרת ככה: כשאנחנו רוצים להגיד שאנחנו גם וגם,

אתם התחרפנתם לגמרי, אתם ירדתם מהפסים, כי אתם באים להגיד לנו שמגילת העצמאות, שהיא הדבר הכי בסיסי,

הרי אתם תצביעו נגד. השתגעתם. אתם תצביעו נגד הצביון שאומר: יהודית ודמוקרטית. למה, למה? כי אתם לא יכולים לחיות עם היבטים של שוויון. קודם עלה עניין השוויון, כי אתם לא מוכנים לקבל שוויון. אז תקשיבו רגע, אף אחד לא יגדיר לנו מהי היהדות. אנחנו גאים ביהדות שלנו, אבל ה"יהודית" שלי, ואני אומרת לכם את זה כחברים, ה"יהודית" שלי היא ליברלית, היא מתקדמת. אז אם היא, גם שלנו, גם שלנו. גם שלי.

ממש.

תודה רבה. קרעי, היהדות שלו, היהדות של קרעי לא נותנת ליהדות שלי מקום,

במה היא לא נותנת?

היא לא נותנת לי, היא לא נותנת מקום ליהדות שלי.

הורדוס היה גאה בכם. היא יהדות מפחיתה, יהדות מזלזלת. במקום להכיר בי כבן אדם, כחביב אדם שנברא בצלם,

הצעקות פה לא ראויות, לא לכם ולא לאף אחד אחר. תודה רבה. אנחנו ניגשים להצבעה. זוכרים שאנחנו בחקיקה? אנחנו ניגש להצבעה על הצעת חוק-יסוד: מגילת העצמאות של חבר הכנסת יאיר לפיד, הקואליציה מבקשת שמית? יש שמית. אז המזכיר יקרא בשמות. אנחנו לא ביקשנו שמית. אבל הקואליציה ביקשה שמית. בסדר, אנחנו רגילים לפחדנות שלכם, זה בסדר. (קורא בשם חבר הכנסת) משה אבוטבול, נגד נגד מגילת העצמאות.

(קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח זאת מגילת העצמאות, נראה מי נגד. (קורא בשמות חברי הכנסת) ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, אינו נוכח מי נגד אבות המדינה? לכו להורדוס ולנבוכדנצר,

נראה לי, המנהיגים שלכם. המזכיר לא יכול לקרוא בשמות. בועז טופורובסקי, אתה מפריע למזכיר לקרוא את השמות שלכם. (קורא בשמות חברי הכנסת) ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון,

אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, נגד

אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון,

שלום דנינו, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו,

נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי,

שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, נגד אבי מעוז, נגד שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה,

צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, נגד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

משה פסל, נגד יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר,

יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת נעבור לסיבוב שני. כל מי שהוצא ולא נכנס יכול עכשיו להיכנס, יכול היה כבר קודם להיכנס, כי בזמן ההצבעה לא מוציאים. עכשיו המזכיר יקרא בכל השמות שלא הצביעו עדיין. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט,

זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, אינה נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי, נגד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק,

גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, בעד שמחה רוטמן, נגד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח נאור שירי,

פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו במליאה שרוצה להצביע ועדיין לא הצביע? (קורא בשם חברת הכנסת) מיכל מרים וולדיגר, נגד יש עוד מישהו? אין אף אחד. תמה ההצבעה.

חברי הכנסת, תוצאות ההצבעה: 31 בעד, 50 נגד. ההצעה הוסרה מסדר-היום. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת,

בנושא: ההליך התכנוני המוקדם על ידי עיריית טירה באזור החקלאי הפתוח. תודה. אנחנו עוברים להצעה הבאה על סדר-היום, הצעת חוק הנוער, של חבר הכנסת יצחק קרויזר. עשר דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, גברתי השרה, כנסת נכבדה, כולנו זוכרים את אותה שבת כשנודע לנו לראשונה על הפיגוע שאירע בעיר דוד, כאשר הכותרות פרצו בתקשורת בזעקה: פיגוע בעיר דוד בירושלים, מחבל בן 13, תושב מזרח העיר ירושלים, ארב מאחורי רכב חונה לקבוצת עוברי אורח יהודים, ופתח בירי מולם. קצין צה"ל ואביו נפצעו קשה ובינוני. קשה לשכוח את הימים שלאחר מכן, כשעקבנו בדאגה אחר מצבו של נדב וינברג, הקצין הפצוע ששהה בטיפול נמרץ כשהוא מורדם ומונשם. כמה דאגנו והתפללנו לשלומו כשנודע לנו שהורע מצבו, וכמה התרגשנו לראותו כשלושה חודשים אחרי כן עולה לראשונה מאז הפיגוע על מדים ומגיע לרחבת הכותל, וברקע מריעים לו במחיאות כפיים כ-1,000 חיילים ומפקדים מפלוגת 202 של הצנחנים.

נדב וינברג משתקם ומתקדם, וחוזר לאט-לאט לחייו תוך התמודדות עם פציעתו הקשה והשלכותיה על חייו. לדאבוננו, מזלו של סמ"ר ינאי ויסמן לא שפר עליו. לאחר שנאבק בגבורה בידיים חשופות מול שני מחבלים ובכך מנע פיגוע כבד יותר, כאשר אחד המחבלים היה קטין, כוחו לא עמד לו מול כוחות הרשע בפיגוע שתוכנן על ידי אותם חברי החוליה, אשר פצעו אותו תחילה באורח קשה ולאחר מכן דקרו אותו למוות. סמ"ר ינאי ויסמן נרצח כאשר הוא מותיר אחריו אישה ותינוקת. לאחר מותו הוענק לו צל"ש מפקד פיקוד המרכז על אומץ ליבו והדוגמה האישית שהפגין במהלך הפיגוע. בגזר הדין, אדוני היושב-ראש, החליטו השופטים להקל בעונשו של הקטין מפאת גילו, ועל כן לא הושת עליו העונש הקבוע בדין על עבירות רצח על רקע לאומני. דפנה מאיר מעתניאל, אם לשישה ילדים, נרצחה כשהגנה על ילדיה. בתה המבוהלת התעשתה ומיהרה להזעיק עזרה תוך שהיא זועקת: דקרו את אימא שלי, תעזרו לי. אף דפנה,

נרצחה בידי מחבל, בן עוולה, קטין אשר נטל את חייה ומששת ילדיה, ולקח את אימם. חוק הנוער של מדינת ישראל נחקק בשנת תשל"א, 1971, ונועד להסדיר את סמכויותיו של בית המשפט לנוער במקרים שבהם מבוצעות עבירות על ידי קטינים אשר נמצאים בגיל האחריות הפלילית, דהיינו מגיל 12 ומעלה. מטרתם של חוקי הנוער להגן על שלומם של קטינים אשר מוגדרים על פי החוק "נזקקים", ולהעניק סמכויות לגורמים המטפלים לפעול על מנת לעשות את המרב להגן על הקטין ולדאוג לשיקומו. כל זה נכון, אדוני היושב-ראש, כלפי נוער שמעד,

ונסיבות חייו הביאו אותו למחוזות אשר אינם מיטיבים עימו, ובעיקר מונעים את שיקומו העתידי בחייו הבוגרים והשתלבותו בחברה הישראלית חזרה כבגיר נורמטיבי. אולם אותם קטינים מחבלים, אשר מונעים ממניעי שנאה רצחניים, שכל מטרתם הינה ליטול חיים של אזרחים תמימים אשר כל פשעם שהם יהודים, אין עבורם שיקום. אין עבורם שיקום. הגישה החומלת והסלחנית אינה יכולה לבוא על חשבון חייהם של האזרחים. את מגפת הטרור חייבים לגדוע ולמגר כליל. ואת זה בדיוק באה,

לתקן הצעת חוק הזו אשר אני מביא בפניכם, הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול). מאחר שמדובר כאן על תכלית לאומנית,

שתכליתו הוא שיקום, אינו יכול לחול במקרים אלה, מאחר שהתכלית שם היא שונה, ואינה של שיקום. יתרה מזאת, לאור גלי הטרור הפושטים בארצנו ופוגעים בכל האוכלוסייה ללא הבחנה, כנגד ילדים, תינוקות,

יש צורך לפעול ביד קשה ולהפעיל גם צעדי מנע הרתעתיים.

היא חמורה, והענישה חייבת להיות גם היא חמורה והרתעתית. הצעת חוק זו באה לדרוש ענישה זהה לקטין ובגיר, ועל כן ניתן יהיה להעניש קטין מגיל 14, ויתרה מזאת, החל מהגיל אשר האחריות הפלילית מוטלת עליו, דהיינו מגיל 12. הצעת חוק זו חוקקה בעבר בשנת 2016 כהוראת שעה למשך שלוש שנים, אולם מאז פג תוקפה, והיא לא נחקקה שוב, ובשל גל הטרור הפושט בארצנו, ברצוני להביאה לפניכם, אדוני היושב-ראש, כהוראת קבע. חבריי חברי הכנסת, אני מבקש מכולכם להצטרף אליי ולהצביע בעד הצעת חוק זו. הלוואי ובכך נמנע את קורבן הבא.

תודה רבה. אנחנו נשמע את תשובת הממשלה מפי שר התקשורת, חבר הכנסת שלמה קרעי. אני מבקש, לא הרשיתי לחברת הכנסת סגמן לחזור, ואין שום אפשרות לחזור. אתה לא יכול למנוע ממני להיות במליאה,

על פי התקנון אני יכול למנוע. סליחה, זה היה על ההצבעה הקודמת. לא, אין דבר כזה, זה לכל היום. ייעוץ משפטי, בבקשה. אל תגידי לי "ייעוץ משפטי", אני מבקש. מה זה לכל היום? אני כן אגיד לך "ייעוץ משפטי", אני לא אגיד לך, את מקללת ומחרפת ומגדפת מעל

סליחה, אני מגדפת? ואל תעשי את זה גם עכשיו.

אני מבקש להוציא אותה, היא פשוט מתנהגת באלימות. להוציא אותה. תתמודדו עם האמת. תתמודדו עם האמת.

אני רוצה ייעוץ משפטי. תתמודדי איתה בחוץ, חברת הכנסת סגמן. אתה רוצה, תוציא אותי בקריאה שלישית עכשיו. לכי תבקשי בחוץ שימצאו לך ייעוץ משפטי, לא פה.

הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון, מעצר ומאסר בעבירות טרור), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת יצחק קרויזר ואחרים, מבקשת לצמצם זכויות קטינים החשודים בעבירות המתה או ניסיון המתה כשהמעשה הוא מעשה טרור לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו 2016, או כשהמעשה בוצע במסגרת פעילותו של ארגון טרור ולשם קידום מטרות אותו ארגון. זאת, נוכח חומרת העבירה ונסיבותיה. אתן רקע בקצרה על הדין הקיים היום והעקרונות הכלליים שבו: סעיף 25(ד) לחוק הנוער קובע כי קטין שבשעת גזירת דינו טרם מלאו לו 14 שנה, לא יוטל עליו מאסר, סעיף 10(י) לחוק הנוער קובע כי מעצר לאחר הגשת כתב אישום לא יחול על קטין שטרם מלאו לו 14 שנים, סעיף 34 לחוק הנוער קובע כי לא יוחזק אדם במעון או במעון נעול, ולא יהיה חייב לשהות במעון יומי לאחר שמלאו לו 20 שנה. המצב המשפטי אפוא הוא כי לא ניתן להחזיק קטין שטרם מלאו לו 14 שנים בתנאי כליאה מחמת גילו הצעיר, תהא העבירה אשר תהא, יחד עם זאת ניתן להחזיקו במעון נעול, וזאת עד גיל 20. על רקע פיגוע שבוצע על ידי קטין שטרם מלאו לו 14 שנה, תוקן חוק הנוער בשנת 2016 בהוראת השעה. בהוראת השעה נקבע כי אם הורשע קטין שבשעת גזירת דינו טרם מלאו לו 14 בעבירות לפי סעיפים 298, 300 או 305 לחוק העונשין, זה מדבר על עבירות רצח, הריגה וניסיון רצח, רשאי בית המשפט לנוער לצוות על החזקתו של הקטין במעון נעול לתקופה שיקבע ועל המשך נשיאת עונשו במאסר, ובלבד שבעת העברתו למאסר ימלאו לקטין 14 שנה לפחות. עוד נקבע, כי יתקיים דיון מעקב בבית המשפט בטרם העברתו של הקטין מהמעון למאסר, שבמסגרתו ניתן לדחות את העברתו של הקטין למאסר ואף לקצר את תקופת המאסר או לבטלה. הוראת השעה לא התייחסה למעצר עד תום ההליכים. בשל רגישות תיקון זה ועל מנת לבחון את השפעתו נקבע כי התיקון יעמוד בתוקפו למשך שלוש שנים, כך שתקופת הוראת השעה נקבעה עד ליום א' באב התשע"ט. מכוח סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת, הוארך תוקפה עד ליום כ"ד בסיוון התש"ף, 16 ביוני 2020. בפועל לא הוחל ההסדר הזה בתקופת הוראת השעה.

מוצע להחיל את חוק סדר הדין הפלילי על מעצר של כל קטין מעל גיל האחריות הפלילית שהורשע בעבירה לפי סעיפים 301א(א)(10) או 301א(א)(11) לחוק העונשין לעניין ארגון טרור, כבוד יושב-ראש הכנסת, אם אתה מוציא אותי מהמליאה, אני דורשת שיעדכנו אותי על כל הצבעה. אני לא הולכת לעמוד פה. או סעיף 305 לחוק העונשין, כשהמעשה הוא מעשה טרור, או כשהמעשה בוצע במסגרת פעילותו של ארגון טרור ולשם קידום מטרת אותו ארגון כהגדרתם בחוק המאבק בטרור. בנוסף, מוצע להחריג את הכלל הקובע שלא יוטל מאסר,

ניתן לוודא

מה הסיבה שעוד לא הוציאו את חברת הכנסת? אני לא מבין. אתה נותן לוולדיגר לעשות הכול, אתן חייבות לצאת, והיושב-ראש קבע שהסדרנים חייבים לבצע את זה באופן מיידי.

אבא קרעי, נוכל הטינדר. הרגע חישבתי, נראה לי שצדקתי. אבא קרעי, נוכל הטינדר. הצעת החוק שלך לא עלתה היום, כי אתה נשארת לישון בחדר, נכון, טופורובסקי? זה

של אנרכיה. אתם לא יודעים, אתם בכיינים, אתם בכיינים. אתה לא יודעים להפסיד במשחק. אבא קרעי, נוכל הטינדר.

הפסדתם, אתם באופוזיציה, הציבור לא רוצה אתכם.

שלום לכולם. תראו מה זה חבורה שלא יודעת לכבד את כללי הדמוקרטיה כשהדמוקרטיה לא פעלה כמו שהם רוצים, לא רציתם לפרק את לשכת עורכי הדין כי הפסדתם? הדמוקרטיה שלחה אתכם לאופוזיציה, ואתם לא מסוגלים

לגבי הצעת החוק, מוצע להחריג את הכלל הקובע שלא יוטל מאסר על קטין שבשעת גזר דינו טרם מלאו לו 14 שנה בנסיבות דלעיל, ולתת לבית המשפט סמכות

אזכיר מהן הזכויות שנפגעות לפי החוק הזה, יהודים וערבים.

יהודים וערבים, ילדים, אמרתי. שמבקש לגזור מאסר על בני פחות מ-14 בגין גרימת המתה או ניסיון המתה. הזכויות שנפגעות: הזכות למעצר כאמצעי אחרון, הזכות שלא להיות כבול במקום ציבורי, הזכות להיות מובא בפני שופט תוך לא יותר מ-12 שעות לקטינים מתחת לגיל 14, הזכות להיות מובא בפני שופט תוך לא יותר מ-24 שעות לקטינים מגיל 14, הזכות לתזכיר מעצר, הזכות להזמנת הורה, הזכות לקיצור זמני מעצר, הזכות למעצר נפרד עם קטינים וכדומה. גם אמנות בין-לאומיות, גם החוק בישראל, שאסר עד עכשיו מעצר של בני פחות מ-14, ילדים מתחת לגיל 14, הייתה הוראת שעה שלא הוארכה, גם החוק הבין-לאומי מבקש להתייחס באופן מיוחד לילדים כדי לנסות לשקם, לא להפעיל טרור. לא רק שיש כאן מעצר של ילדים אלא ששיטות החקירה יפגעו בילדים. אני עדיין זוכר את המקרה של אחמד מנאסרה, שהואשם באותן עבירות, שגם נעצר, גם הופעלו נגדו לחץ פסיכולוגי והפחדה, ונגזר עליו גזר דין של 12 שנים למרות שהוא היה בן 13 שנים. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני ואנחנו מתנגדים לחוק הזה, למרות שיכול להיות שחצי מנוער הגבעות ייכנסו לכלא בגלל החוק הזה. אבל אני מתנגד לפגיעה ביהודים, פלסטינים, ובילדים יהודים, ערבים ויהודים כאחד, למרות שהוא מכוון כלפי ילדים פלסטינים שייפגעו, במיוחד ילדים מירושלים המזרחית. החוק הזה מתכוון ומתמקד בהם יותר מאשר בעבר. תמשיכו להשתולל. שמעתי אותך מדבר על דמוקרטיה. זה לא בדיוק ההקשר הנכון והחוק הנכון לדבר על דמוקרטיה.

תודה רבה. לפני שאנחנו ניגש להצבעה, אתה רוצה להגיב? יש לך זכות להגיב. אז אני מבקש בינתיים לקרוא לכל אלה שהוצאו, שיוכלו להיכנס, שיהיה מספיק זמן, שאף אחד לא יוכל להגיד שלא ניתן לו הזמן לבוא ולהצביע. ומי שיפריע בזמן ההצבעה, אנחנו גם לא נאפשר לו.

אתה בריון, הבנתי, תוציא, אין בעיה. שלוש דקות.

אני מוכרח להגיד שאני שמח שעלית להגיב. מכל חברי הכנסת המכובדים שיושבים כאן, הבהרת לכולנו בצד של מי אתה תומך, לפני שהולכים למנות אותך פה לסגן יושב-ראש הכנסת, במי אתה תומך, בצד של מי אתה תומך בסכסוך. במי אתה תומך, ברוצחים קטינים שרוצחים נשים וילדים? בשביל זה עלית לפה, להבהיר לכל מי לו שהיה סימן שאלה מה הדעות החשוכות והמסוכנות שלך בכנסת ישראל, מי שמייצג את הדעה שלך לא יכול להזכיר את המילה "טרור".

אסור לכם להזכיר את המילה, בסיעה שלכם,

ילד ערבי או ילד מוסלמי או דרוזי. כתוב: ילדים קטינים שעוסקים בטרור. אבל אתה הבהרת לנו בצורה ברורה במי אתה תומך ולמי אתה מתכוון.

תודה רבה. בכנסת יש מחבל אחד מורשע. זה הבוס שלך. הבוס שלך והקולגה שלך, אנחנו ניגשים עכשיו להצבעה על הצעת החוק של חבר הכנסת יצחק קרויזר, הצעת חוק הנוער. מי בעד? סליחה, זה שמית. אז נא להקריא את השמות של חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, בעד אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת אבקש לקרוא שוב את השמות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, נגד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, נגד אורנה ברביבאי, נגד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, נגד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח רון כץ, נגד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, נגד יונתן מישרקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי,

גלעד קריב, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שעדיין לא הצביע? אפשר למנות את הקולות. תמה ההצבעה. אפשר למנות את הקולות. אדוני

תברך את עמי אשד לרגל קבלתו לרשימת יש עתיד אני מבקש לא להפריע.

תעשה טובה. אלמוג, טעית. הוא מנסה להדליק את ישיבה, אתה מבין? עד שיש פה שקט. 44 בעד, 28 מתנגדים, אין

נעבור לנושא הבא, הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, הזדהות עם מבצע עבירת טרור מסוג המתה), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות. אני מזמין את חבר הכנסת סוכות להציג את הצעתו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשעה זו מובילים אלפים למנוחות את דוד יהודה יצחק, השם ייקום דמו, לוחם יחידת אגוז, תושב בית אל. הוריו היקרים ומשפחתו, שאוהבת אותו כל כך, טומנים אותו ממש ברגעים אלה באדמת הקודש שבהר הרצל. הבור שנפער בלב כולנו יישאר שם לנצח. רק אתמול בערב סיימנו מבצע מיוחד נגד קיני הטרור בג'נין, לאחר שלוחמינו, במקצוענות ובמסירות נפש, פעלו בלב הקסבה של ג'נין כדי להחזיר את חופש הפעולה של צה"ל. אולם בפעולות צבאיות לא די.

בין הירדן לים גדלים מיליונים שחיים בצל התקווה להשמיד את מדינת ישראל. אני שומע פה ושם אמירות שכביכול הרשות הפלסטינית בולמת את הטרור או עוצרת אותו, שזה לפעמים נכון, באינטרסים הפוליטיים שלהם. אבל כל ילד בישראל, ובטח כל ילד ברשות הפלסטינית, או כל ילד שגדל בשכם או בג'נין או בעוריף, יודע שמתי שהוא יגדל, אם הוא יבצע פיגוע וירצח יהודים, אבו מאזן ייתן לו משכורת לכל החיים. האמירות האלה לא מסתיימות ברשות הפלסטינית. הן קורות בכל יהודה ושומרון וגם,

במרחבי ישראל.

עצרתי את הזמן. אני מבקש מחברי הכנסת לשמור על שקט. תודה רבה. בבקשה. לצערי, חברי כנסת בבית הזה וחברי כנסת לשעבר מגלים הבנה לפעמים, ואפילו תמיכה, לפעילות של שהידים, לפעילות של מחבלים, והדבר הזה, לצערי, מחלחל. זה לא קורה רק בבית הזה, זה קורה הרבה מאוד ברשתות החברתיות. והאווירה הזו והאקלים הזה הם מה שמייצר את הטרור. זה מה שבסופו של דבר גורם לרצח שראינו לפני שבועיים, לפיגוע אתמול בתל אביב, לפיגוע הבוקר בשומרון ולכל פיגועים שקורים כאן בשנים האחרונות. אנחנו יכולים עם הצבא להילחם בטרור, לתפוס פה ושם מחבלים ולהרוס להם בתים, לתפוס תשתיות טרור, אבל בסוף זה כמו להגיע לביצה ולתפוס את היתושים מחוץ לביצה, והיא ממשיכה לייצר ולייצר עוד ועוד יתושים. אנחנו לא יכולים לעמוד כל חיים עם מטקה מחוץ לביצה ולנסות לתפוס את היתושים הללו. צריך לייבש את הביצה, צריך לעקור את הטרור מהשורש שלו, והשורש של הטרור הוא ההסתה, הסתה שלא מפסיקה אפילו לא לרגע, הסתה שלצערי אנחנו כמדינה כושלים עד היום בהתמודדות מולה. בשלוש השנים האחרונות, על פי הנתונים של הממ"מ בכנסת, הוגשו רק 52 כתבי אישום נגד עבירת הסתה לטרור.

זה אפילו לא טיפה בים. יש הסתה לטרור בכל יום במאות ובאלפים ברשתות החברתיות, במסגדים, בשכונות, ואפילו כאן בכנסת לפעמים. הדבר הזה קורה, והטרור מקבל תמיכה, ואנחנו כמעט עוצמים עיניים. כשאנחנו יושבים בוועדות ושואלים את הנציגים של הפרקליטות: למה אתם לא מגישים כתבי אישום? למה אתם לא פותחים בחקירה? האנשים שמעלים לדף הפייסבוק שלהם את תמונות המחבל שביצע רצח ליד היישוב עלי, למה האנשים האלה לא נמצאים במעצר? למה לא פותחים נגדם בחקירות? למה מנהיגים בחברה הערבית שהולכים ומצטלמים עם משפחות מחבלים או עם תמונות של שהידים ומעניקים להם פרסים, למה האנשים האלה לא מגיעים לחקירה? ומה שנאמר לנו כל הזמן הוא שהדבר הזה הוא מורכב, כי יש חופש ביטוי, וכי צריך ללכת ולהשיג אישור מהמשנה לפרקליט המדינה. וכל כך למה? כי החוק הקיים קובע, ובסוף מתוך רצון טוב, שתהיה הסתברות שאותו פרסום לטרור יוביל בסוף גם למעשה טרור.

הוא עצימת עיניים, והוא הוכח כלא יעיל. המסיתים מסתובבים חופשי. לכולם ברור מה חושבים בהנהגה הפלסטינית וחלק מההנהגה הערבית בישראל על מעשי הטרור. מי שקורא מעל כל במה לחיילי צה"ל "פושעים" ומכנה את ממשלת ישראל מי שמבצעת פשעים נגד האנושות, כשאנחנו הולכים לטפל בפינצטה במחבלים מג'נין, האנשים הללו הם שמחוללים את הטרור. כל ילד שלמוחרת הולך ומבצע פיגוע, הוא יודע שזה קורה והוא מקבל רוח גבית מהאנשים האלה. את זה אנחנו צריכים לעצור. הצעת החוק הזו אומרת שמהיום כל מי שמסית לטרור או מזדהה עם מחבל או עם מי שמבצע רצח של יהודים, אנחנו לא נצטרך הנחיה של המשנה לפרקליט המדינה, והמשטרה לא תצטרך לרדוף אחרי כל מיני גורמים בפרקליטות ואחרי היועץ המשפטי לממשלה בשביל לקבל היתר לפתוח בחקירה. הצעת החוק הזו משחררת את התפקיד הזה פשוט למשטרת ישראל. כמו ששוטר יכול לעצור כל אחד ולחקור אותו אם הוא גנב או שדד או עשה כל פשע אחר, גם כל חוקר יוכל לבוא ולחקור אנשים בעבירת ההסתה לטרור, ולא משנה אם האדם הזה הוא שייח' מכובד או האדם הזה מסית או דרשן במסגד או האדם הזה נער שהלך והעלה תמונה של מחבל ברשתות החברתיות. כל אחד יוכל להיחקר, כמו בכל עבירה במדינת ישראל, על ידי חוקר במשטרת ישראל, בלי צורך באישורים מיוחדים של הפרקליטות או של היועץ המשפטי לממשלה. כשאנחנו מדברים על זה, על עצימת העיניים הזו, אני חייב להזכיר: חלק מראשי הערים המכהנים במדינת ישראל, תנועת אם תרצו הגישה נגדם תלונות במשטרה, וכאמור עד היום לא קיבלו את ההיתר מפרקליטות המדינה לפתוח בחקירה, אני מדבר על השייח' עכרמה סברי, שנותן דרשות בהר הבית לעשרות אלפי אנשים, אדם שהתיר את פיגועי ההתאבדות, שתמך בטרור, שעלה לנאום מקוון ביחד עם מנהיגי הטרור מכל העולם, עם ראשי הטרור מאיראן, עם נסראללה, עם הנייה. האדם הזה, בכל שבוע כמעט, מגיע לנאום בהר הבית באין מפריע. גם כשחוקרים אותו, משחררים אותו הביתה מייד. הדבר הזה חייב להיפסק. את מכת המדינה הזו אנחנו חייבים לעצור, והגיע הזמן. מבצעים אנחנו נמשיך לעשות, צה"ל ימשיך לעשות מבצעים. אבל גם כאן, מהבית הזה, אנחנו צריכים לחוקק ולתת כלים למשטרת ישראל לפתוח בחקירה ולהכניס לכלא כל מי שמסית לטרור, בלי יותר מדי חוכמות. זה הזמן, וזו החובה שלנו. אני מבקש מחברי הכנסת להצביע בעד ההצעה.

אני מזמין את השר שלמה קרעי להשיב. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, אבקש להתייחס להצעת חוק המאבק בטרור של חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות. סעיף 24(ב) לחוק המאבק בטרור קובע עבירה פלילית של הסתה לטרור שבצידה חמש שנות מאסר, הכוללת שתי חלופות המגבשות את העבירה: (1) פרסום קריאה ישירה לביצוע מעשה טרור, (2) יסוד תוכני של פרסום דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור, תמיכה או הזדהות עימו, ויסוד הסתברותי שלפיו בשל תוכנו של הפרסום והנסיבות שבהן פורסם יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה טרור. הצעת החוק מבקשת לתקן סעיף 24(ב)(2) לחוק המאבק בטרור בשני עניינים. האחד, הוספת איסור על פרסום של דברי שבח,

תמיכה והזדהות גם כלפי מי שביצע עבירת רצח, רצח בנסיבות מחמירות או ניסיון רצח המהווה עבירת טרור,

הסרת היסוד ההסתברותי. בדברי ההסבר צוין כי הסתה לטרור יוצרת אווירה שמשפיעה על יחידים לבצע מעשה טרור, והיא הנותנת להם את המוטיבציה וההשראה לביצוע עבירות אלו. לכן נטען שיש לאסור גם פרסום אוהד כלפי מי שמבצע עבירות המתה כמעשה טרור. עוד צוין כי נוכח החומרה היתרה בביטוי התמיכה או הזדהות עם מעשה טרור או מבצעו מוצע לבטל את המבחן ההסתברותי, שכן תמיכה בטרור אינה חוסה תחת חופש הביטוי. דברים מובנים מאליהם. עם ישראל חיכה לחבר הכנסת סוכות עד שיגיע ויתקן אותם. העמדת כלים משפטיים להתמודדות עם הטרור והסכנות הגלומות בהסתה למעשה טרור היא כמובן ראויה. מובן לנו כי ישנו קושי מסוים הגלום באופן שבו הצעת החוק מבקשת לעצב את עבירת ההסתה לטרור, וכי יש צורך בחידודים מסוימים והידברות נוספת, שתיעשה במהלך החקיקה. לכן הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, בכפוף לכך שהמשך הליכי החקיקה ייעשה בהסכמת משרד המשפטים והמשרד לביטחון לאומי. הממשלה כמובן תומכת בחקיקה. אני רוצה בזמן שנותר לומר שהצעת החוק שלך, חבר הכנסת סוכות, הגיעה גם בשבוע המתאים. אנחנו גם הערב ליל י"ז בתמוז, תחילתם של ימי בין המצרים, ואנחנו גם בפרשת פינחס, שבה כתוב, בתחילת הפרשה: "לכן אמר הנני נֹתן לו את בריתי שלום". לכאורה, איזה ברית היה צריך לקבל פינחס, אדוני היושב-ראש? חיסול בשלהבת קודש, עם חנית. איזה ברית היה צריך לקבל? את ברית מלחמות השם.

זה כאילו מין פרדוקס כזה, איזושהי בדיחה פנימית שעל קנאות כזו נתנו לפינחס ברית שלום. וחוץ מזה, איך הנכד של אהרן הכוהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, דווקא הוא פעל עם חרב חנית ורומח ולא בדרכי שלום? אז התשובה היא, וזה מתקשר עם הצעת החוק שלך, חבר הכנסת סוכות, ועם המאבק הנחוש שאנחנו צריכים להיאבק בטרור: מה שקרוי היום "מחנה השלום" נתפס כמחנה החפץ לכתת חרבות לאיתים ורובים למוצגים מוזיאוניים. בשם אותו שלום מדומה הם מוכנים להכיל פיגועים וטרור כלפי בני עמנו, ומתמלאים ברחמים על אויבינו המבקשים לכלותנו. זהו שלום הנובע מבסיס לא מוסרי, שלום המונע מאינטרסים ולא ממקור חיובי וטהור.

כמו שציינתי, הוא ליל י"ז בתמוז, תחילתם של ימי בין המצרים. בימים אלו צריך להיזהר משלום כזה, שהופך בפועל לשנאת חינם כלפי בני העם שלנו, כלפי חיילי צה"ל וכלפי המחנה הלאומי כולו. אתה יודע שפינחס היה מהנביאים האנונימיים שנשלח על ידי יהושע בן נון? תזכיר להם. הוא לימד אותנו לא להוציא את דיבת הארץ רעה. זה מה שלומדים בפינחס, נכון? אולי שיזכרו, לא להוציא את דיבת הארץ.

חברת הכנסת גוטליב מזכירה שמלבד הפגיעה בחיילי צה"ל והשלום המדומה, לאחרונה אנחנו גם שומעים מהם הוצאה של דיבת הארץ רעה, ניסיונות לשכנע להוציא כסף מהארץ וכל מיני דברים כאלה כנגד הארץ שלנו, וזה כמובן כלול בתוך הדברים. תודה, חברת הכנסת גוטליב. בארץ הזו לא מוציאים את דיבתה. את זה אנחנו לומדים מהנביאים. איש שלום אמיתי יודע גם להתגבר על מידת הרחמנות ואהבת השלום הטבעית שלו ולפעול גם בדרכי מלחמה להשגת שלום אמיתי. כאשר פנחס התגבר על הטבע הרחום שלו, הוא פעל באופן המנוגד כביכול לדרכי השלום למען שלום אמיתי בעם ישראל. התברר כי דווקא לו ראויה הייתה להינתן ברית שלום. קנאי מזויף מעורר מדנים וחפץ בהם לטובת האינטרסים שלו הוא אינו איש שלום. קנאי אמיתי חפץ בשלום ורק בלית ברירה יוצא למלחמה. המחנה הלאומי בראשות בנימין נתניהו פועל בעוצמה ובתקיפות כלפי אויבינו המבקשים להשמידנו וחותר כל העת להרחבת ההתיישבות בארץ ישראל ולהשגת שליטה ביטחונית מלאה במרחב. אנחנו מכאן משתתפים גם בצער הלוחם שהובא למנוחות היום, בצער המשפחה.

ומאחלים רפואה שלמה לפצועים מהפיגוע. כשצריך, וזה כורח המציאות, לצערנו, גם בדרכי מלחמה צריך להשתמש. זהו מחנה השלום האמיתי. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה בפרשה: "קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו". הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים בעלי שאר רוח כדי להנהיג את עם ישראל, מנהיגים שיהיו מסוגלים להכיל את תלונותיהם, לאהוב אותם ולפעול עבורם במלוא המרץ. לפעול עבורם, ולא לרחם על האכזרים ולהתאכזר על הרחמנים. בדור שלנו, דור ההתחדשות והתקומה, המחנה הלאומי בראשות נתניהו נבחר לכך. נמשיך לפעול בכל מאודנו לרווחתם ולביטחונם של כל אזרחי ישראל.

תודה רבה. מתנגד לחוק, חבר הכנסת איימן עודה.

יש מים? אפשר להביא מים לדוכן הנואמים? כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת וחברות הכנסת, לפני שאני מתחיל, בבקשה, המים מההתנחלויות, ואני מחרים את ההתנחלויות. אני מבקש להביא מים לא מהתנחלות.

היא התנחלות.

היא הייתה 19 שנה סורית, זהו.

19 שנה, ואני יושב פה, אתה אומר, כתושב התנחלויות. אתה לא צריך להיות פה. אתה כבר התחלת את הנאום, אז זה על זמנך. אתה לא צריך להיות בהתנחלויות.

הרוגים בג'נין, רמת הגולן מעל מ-50 שנה היא יהודית, היא ישראלית. אני מבקש ממך. הרוגים בג'נין, פצועים בתל אביב וחייל הרוג, דם כולם על הכיבוש הארור שלכם. דם כולם על הכיבוש הארור שלכם.

איזה כיבוש, הכיבוש מעוור. הכוח מעוור. אתם מתנהגים לא רק כפושעים אלא גם כטיפשים. עוד סבב, תראו מה יש במחנה הפליטים ג'נין. כולם גאים בג'נין, ובצדק. בצדק הם גאים. ועכשיו עוד אנשים יצטרפו ללוחמים נגד הכיבוש הארור הזה. אתם לא רק פושעים, אתם גם טיפשים. אתם גם טיפשים. תראו את העם הפלסטיני מול הכיבוש, מול ארצות הברית. העם הפלסטיני עומד לבד, את מי אתה מייצג?

אני מבקש לדבר יפה. מול הכיבוש הארור וגם מול ארצות הברית. למה הוא, סליחה, סליחה. תעצור. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, וזאת אחרונה. כשאתה עולה על הדוכן, להזכירך, תדבר יפה לחברי הכנסת, אל תגיד להם טיפשים,

תודה רבה. את מי אתה מייצג? תעצור בבקשה את הזמן. אני לא עוצר. אתה התחלת את הנאום שלך הרבה לפני הזמן. אני מבקש לשמור על שקט, חברי הכנסת. למה העם הפלסטיני ממשיך להיאבק? כי הוא צודק, כי הוא נאבק למען השחרור שלו. תפנימו. הדם על הידיים שלך,

אלמוג, חבר הכנסת אלמוג כהן. תפנימו שהאינטרס האמיתי בין שני העמים זה בשלום.

שלום, כלומר להכיר בזכות הלגיטימית של הפלסטינים להקים מדינה לצד מדינת ישראל. כך יהיה שלום. כך יהיה שלום. כך יהיה שלום, להכיר בזכות הלגיטימית. אני מבקש לשמור על שקט. לכל פעולה יש תגובה, וזה חוק הטבע. לכל פעולה יש תגובה. לכיבוש יש תגובה, וזו ההתנגדות. ההתנגדות לכיבוש היא לגיטימית, והכיבוש לא לגיטימי. יחי מחנה הפליטים ג'נין, יחי העם הפלסטיני, יחי המאבק הצודק שלו. אני מבקש לרדת, סיימת את הדברים. בוז לכם.

רד למטה, בבקשה. תורידו אותו. תורידו אותו, תוריד אוותו למטה. תרד למטה, בבקשה. שיוריד אותי, אבל העם הפלסטיני ימשיך להיאבק. תוריד אותי,

רד למטה. תחזור למקום. הוא תקף אותם. הכול בסדר. תודה רבה. רד למטה.

כמה שיותר מחבלים להרוג, יותר טוב. כמה שיותר, יותר טוב. סליחה, רגע. הוא אמר: לכל פעולה יש תגובה,

למה אתה לא מוציא אותם? אני מבקש לשבת. שב במקום, אני מסתדר. תצא אתה תכף. תוציא אותם, תוציא אותם. על מה להוציא אותם? אני קורא לחבר הכנסת צבי סוכות להשיב. תוציא אותם. אני לא אוציא אותם. סליחה, אני קובע. צריך להסיר לו את החסינות,

אתה תומך טרור. צא החוצה, מנוול.

תומך טרור. ואטורי, מה זה?

חבר הכנסת אלמוג כהן, אתה בקריאה ראשונה.

אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח בנימין גנץ,

נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, דני דנון שרן מרים השכל, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח יוסף עטאונה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר,

שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינו נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חבר כנסת באולם שעדיין לא הצביע? תודה רבה, תמה ההצבעה, אבקש למנות את הקולות. בעד, 33, שבעה מתנגדים.

מודיע שהצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, הזדהות עם מבצע עבירת טרור מסוג המתה), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות עברה בקריאה טרומית ותעבור לוועדה, מעמד האישה. החוקה. היא תעבור לוועדת הכנסת לבחירת ועדה. אגב, כמה חברי כנסת ביקשו הודעה אישית. אני לא מאשר את זה כרגע בגלל הבלגן שהיה פה. אני חושב שכדאי לשמור על הסדר ולהתקדם בסדר-היום.

נעבור לנושא הבא, הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון, מתן אישור בידי תברואן מוסמך), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת ישראל אייכלר. אני מזמין את חבר הכנסת ישראל אייכלר להציג את החוק. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה היום להציע הצעת חוק מהסוג שבו אנחנו מתחייבים שוב לבוחרים לצמצם את הביורוקרטיה, אבל היות שאנחנו עכשיו בערב 17 בתמוז ואנחנו רואים וידענו מה קרה ב-17 בתמוז. זה היום שבו אנחנו צמים כי אנחנו נכנסים לימי בין המצרים. ביום הזה נשברו הלוחות, ביום הזה נבקעה החומה, ביום הזה הועמד צלם בהיכל ועוד כמה וכמה צרות. אבל אני רוצה לצטט מה שנאמר בגמרא. יום שבו הובקעה העיר בבית שני, בירושלמי נאמר שזה בבית ראשון ובמסכת זוטא בתלמוד בבלי כתוב כך, וזו אקטואליה, אדוני היושב-ראש: כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, הורקנוס מבחוץ ואריסטובולוס מבפנים, היו בכל יום ויום מעלים דינרים בקופה ומעלים להם קורבן תמיד,

היה שם זקן אחד, ואמר: כל זמן שעוסקים בעבודת המקדש, אין נמסרים בידכם. למוחרת העלו להם חזיר בחומה. כיוון שהגיע לחצי החומה, נעץ חזיר ציפורניו בחומה, ונזדעזעה ארץ ישראל ת"ק פרסה על ת"ק פרסה. מכאן אנו למדים קודם כול על התקופה שהייתה, ולצערי הגדול, אדוני היושב-ראש, התקופה שאנחנו נמצאים בה היום מזכירה לי מאוד את התקופה ההיא, כאשר אז מלכי בית חשמונאי נלחמו זה בזה, והיום פה בארץ ישראל, אחרי שזכינו להגיע לארץ ישראל, אחרי חורבנות, שואות ורדיפות בכל מדינות העולם הגיעו יהודים במאות האחרונות לארץ ישראל, ועדיין כל האויבים מסביב מנסים להשמיד את היישוב היהודי בארץ ישראל, אבל אריסטובולוס והורקנוס, יש להם זמן להילחם. ואנחנו עדיין רואים שבכל יום ויום, אפילו היום הזה הייתה פה הצעת חוק לשלול ממפלגות חרדיות להשתתף בבחירות, בשם הדמוקרטיה הם רצו לשלול ממפלגות חרדיות להופיע. הם יכתיבו לנו את ההשקפות והדעות שלנו. תארו לעצמכם שאנחנו היינו אומרים: מפלגה שאינה שומרת שבת, איננה יכולה להיבחר לכנסת? אוי ואבוי, היו אומרים: איראן זה כאן. אבל לשלול ממפלגות חרדיות שרוצות על פי השקפתן לעשות רשימות של גברים, ואם יש נשים שרוצות לרוץ, הן יכולות לרוץ, אף אחד לא יכול למנוע מהן, ואם הציבור יבחר בהן, יכולות להיות מפלגות של נשים, מיהו זה אשר יכול לשלול את זכות הבחירה בשם הדמוקרטיה? אבל בימי מלחמה שיש היום, ויש מלחמה במדינת ישראל,

זאת לא רק המלחמה בין ג'נין לתל אביב, המלחמה היא בתוך האוכלוסייה היהודית, שמוקפת אויבים. כולם סובלים את אותו סבל, אבל המלחמה היא של כמה אנשים. "מלכי בית חשמונאי" לא כל עמי חשמונאי נלחמו. המלכים, הם ישבו שם במגדלים בתל אביב למעלה, בווילות גדולות, קיבלו כסף מארצות הברית, מציתים אש בכל מושבות ישראל, שוללים את זכות הבחירה של 64 מנדטים, של שניים וחצי מיליון אזרחים, ובשם הדמוקרטיה, הם רוצים להרוס את הדמוקרטיה ורוצים להביא מלחמה, עד כדי כך שהם כבר מכניסים לתוך האולם הזה הפרת כל כללי התקנון באופן הכי בוטה, אינתיפאדה נגד כל מי שמדבר. רצים ורודפים אחרי שרים נבחרים וחברי כנסת לתוך בתיהם, שורפים להם צמיגים ליד הבית. שר המשפטים הולך למסעדה עם משפחתו, עם אשתו, ועושים לו שם שיימינג וצועקים לו. כל זה מביא למלחמה, והשם ירחם, אני לא רוצה בכלל לתאר מה זאת מלחמה. אנחנו עסוקים בקורבנות המלחמה שיש לנו עם הפלסטינים, אנחנו יודעים מה זאת מלחמה.

אדוני היושב-ראש, לפני שאני מציג את הצעת החוק, קודם כול צריך לקרוא לכל הצדדים להפסיק את המלחמה. אני אומר לכל הצדדים, לא בגלל שאני חושב שאין זכות לממשלה של 64 מנדטים לחוקק חוקים כדי למנוע את הכיבוש הדיקטטורי שבו בית המשפט בראשות אהרן ברק כבשו את השלטון מידי הפרלמנט והממשלה,

זכות הממשלה לעשות את זה. אבל בכל זאת צריך לעשות את זה בהידברות, לדבר עם אנשים ולהגיע להסכמות, הסכמות, שהעיקרון שלהן צריך להיות שהדמוקרטיה חייבת להישמר, כפי שהיא נשמרת בכל מדינה דמוקרטית, באופן שלא תהיה דיקטטורה של שופטים שלא נבחרו, והם יקבעו את השרים הנבחרים וחברי הכנסת הנבחרים, אם הם יכולים להיות שרים לפי עילת הסבירות,

אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, זאת רק דוגמה אחת.

אני רוצה לחזור להצעת החוק עצמה. הצעת החוק עצמה מאוד מאוד אזרחית. כולנו רוצים להפחית ברגולציה, לאפשר לשוק לעבוד, גם במסחר וגם בקיומם של מוסדות החינוך ופנימיות וכל הדברים שאנשים עושים לצורך הציבור. יש עניין שבכל שנה ושנה צריך להשיג רישיון ממשרדי הממשלה, ממשרד החינוך וממשרד הבריאות. יש בעיה במשרד הבריאות, כאשר מעבר לצורך של משרד הבריאות לתת רישוי לבניין או למוסד שרוצים לפתוח, וכמובן שכולנו רוצים שמשרד הבריאות יפקח על התברואה, שהכול יהיה בסדר ושיהיו שם כל הדברים שצריכים, יש סעיף קטן שאומר שכל שנה ושנה צריך עוד פעם רישוי ממשרד הבריאות.

אז שיבוא משרד הבריאות ויבדוק, אין למשרד הבריאות מספיק אנשים ללכת לכל המוסדות. יש להם זמן, ואין להם פקידים. יש להם דברים חשובים יותר לעשות. את הצעת החוק הזאת הגשתי בשל פניות רבות שקיבלנו כבר שנים. אני זוכר שעוד השר הרב ליצמן ניסה לעשות איזשהו סדר בעניין, כי הרי לא ייתכן שמשרד הבריאות יקצה עשרות פקידים כפקחים כל שנה כדי לראות אם יש שם דברים שהשתנו או משהו. הצעת החוק הזאת נוגעת לכל המגזרים, לכל העדות וכל הקבוצות, כי העניין של רישוי מוסד הוא דבר נצרך. אבל הבעיה היא שכדי לעמוד בתקנות צריך אישור של פקח מטעם המשרד בלבד, וכמו שאמרתי, פקחי המשרד מוגבלים. אז מה אני מציע? יש בחוק מושג שנקרא תברואן מוסמך. תברואן מוסמך יוכל לבוא למוסד, לבדוק את הדברים, אם הכול בסדר ואם לא השתנה שום דבר, ואז הוא נותן אישור, וזה מספיק. אני לא רוצה להאריך על לוח הזמנים האיטי של משרד הבריאות, ואמרתי את זה במשפט אחד: אין להם מספיק אנשים. אגב, יש את זה בכל התחומים. משרדי הממשלה, השרה מאי גולן, מתנהלים היום כמו בימי הטורקים מבחינה ביורוקרטית. זה נורא ואיום. שרים מתלוננים, פקידים בכירים מתלוננים, אין משאבים ואין פקידים. זה מהדואר ועד כל המשרדים, כולל כולם. במה שנוגע לביורוקרטיה המשרדית, המדינה תקועה בימי הטורקים. מדברים על מחשבים של AI,

בינה מלאכותית, יכול להיות שאם תהיה בינה מלאכותית לא יצטרכו כל כך הרבה פקידים. לא נצטרך בני אדם. שיהיו בני אדם, אי-אפשר. היום צריך הרבה פקידים, באמת. אני יודע, למשל במשרד הרווחה ישנה פקידה שעובדת 18 שעות ביממה, אבל אין לה תקנים לעוד כמה דברים והיא ממונה על איזשהו משהו ביורוקרטי ביותר בכל המוסדות, ערמות של דפים. ואז מתפלאים שיש ביורוקרטיה. במרב"ד, אני יודע מפניות הציבור שבהן עסקתי, 40,000 נהגים מחכים לאישור ביורוקרטי על זה שהם יכולים להיות נהגי משאיות או אוטובוסים, ואין להם אנשים. פשוט אין אנשים. אם כך בואו נאפשר, אני כבר גומר ונוכל לדבר. נאפשר לתברואן, וזה מה שהחוק אומר, לתת אישור כמובן, רק תברואן שמשרד הבריאות מכיר בו ולא איזה מישהו ברחוב, ואז נשחרר את משרד הבריאות. ביקשתי ממשרד הבריאות: אני רוצה לשבת עם הפקידים שם, אני חושב שהם מאוד ישמחו לעשות את זה, ועם משרד החינוך, הוא ודאי ישמח. אני רק רוצה את האישור הטרומי של הכנסת כדי שנוכל להתקדם ולהעביר את הנושא בוועדה שלנו, ועדת העבודה והרווחה, כדי שנוכל במוסדות הרווחה ובמוסדות החינוך לפתור את הבעיה הזאת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. הרב אייכלר,

יש לי עוד 40 שניות,

אני כראש עיר יודע איזה פרדוקס גדול היה כשהייתי. הייתי נותן לגני ילדים שמתרוקנים מתלמידים, באותה שנה היה רישיון והכול בסדר. רק מעבירים את זה לגוף חרדי, פתאום חייבים את האישורים שאתה אומר ופתאום כל ההכבדות. אתה יותר מצודק בהצעת החוק, וכולנו נתמוך בזה. תודה רבה. אני מבקש את תמיכת הכנסת.

השרה מאי גולן תשיב. ברוך אתה ה' מלך העולם שהכול נהיה בדברו. בירכתי לעצמי. שכחתי לכבות את המיקרופון. לכבות?

אתמול שיר המעלות והיום ברכה. זו הדתה אצלם. מה, קריב לא דיבר על זה? תכף יעלה גלעד קריב, וזה יהיה שלם. לך. לך החוצה, אתה לא מעניין אותי. החוצה. קריב, החוצה.

לא יפה. תתעוררי, גברתי השרה. אני עונה בשם הממשלה. הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיף 6 לחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט 1969, ולהרחיב את אפשרויות הביקורת גם לתברואן מוסמך, ובכך לייעל את אישורי הפיקוח בנושא התברואה ולקצר את משך זמן קבלת הרישיון במקרה של בקשה חדשה או חידוש רישיון. הצעת החוק של ידידי חבר הכנסת אייכלר, המוערך מאוד, מתפרצת לדלת פתוחה, לפעילות שהתקיימה בשנה האחרונה על ידי היחידות המקצועיות במשרד החינוך. בחודש נובמבר 2022 אושר ונחתם נוהל קבלת אישור תברואי מרשות הבריאות במסגרת תהליך רישוי מוסדות חינוך במוכר שאינו רשמי בשיתוף משרד הבריאות. במסגרת הנוהל שגובש, מוסדות המבקשים לחדש רישיון והינם בעלי חוות דעת חיוביות מועברים לאחריות משרד החינוך לקיום ביקורות שוטפות ומתן אישורים לחידוש רישיונות. כיום משרד החינוך נערך ליישום הנוהל. המשרד פרסם מכרז להכשרת בודקי תברואה שיספקו שירות למשרד החינוך. הנוהל האמור נועד להביא לייעול משמעותי, קיצור זמן מתן הרישיון וקידום אישורי התברואה למוסדות החינוך. מאחר שהמומחיות המקצועית נמצאת בידיה של רשות הבריאות, חשוב גם בעינינו כי הרשות תהא הגורם הנותן את האישור הראשון למוסד חינוך חדש.

הנוהל המתייחס לחידוש הרישיון על ידי תברואן אושר רק לאחר בחינה מחמירה של העניין על ידי משרד הבריאות. על כל פנים, הצעת החוק נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה מיום 2 ביולי 2023. החלטת ועדת השרים הייתה לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, בכפיפות לכך שהמשך קידום הצעת החוק יהיה בתיאום ובהסכמת משרד החינוך. לנוכח האמור ומהנימוקים שצוינו, אני מציעה לחבריי חברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולתמוך בהצעת החוק בכפוף להסכמת המציע להתניות האמורות.

תודה רבה. מתנגד לחוק חבר הכנסת גלעד קריב. על מה אתה מתנגד, גלעד? הוא מתנגד כי הוא אדם כזה שלעך.

אדוני היושב-ראש, אתה תתערב, או שאתה מסתכל רק לצד אחד? אני מתנגד מכיוון שזו הפרטה של שירות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, אני מבקש להציג את התנגדותנו להצעת החוק הזו. הצעת החוק הזו ממשיכה ומתקפת מגמה של הפרטת שירותים ציבוריים שעוסקים בנושאים חיוניים. הנושא הזה של אישורי תברואה ובריאות למוסדות חינוך אינו יכול לעבור תהליך של הפרטה. מדובר בהפקרה של ילדי ישראל, ולא משנה באיזה מוסד חינוכי הם מתחנכים. עומד כאן חבר הכנסת המציע, ואחריו השרה, ואומרים בצדק שישנו משבר גדול בשירות הציבורי. אבל המשבר הזה, אדוני היושב-ראש, אינו גזרת גורל. הוא תוצאה של מדיניות ממשלתית מכוונת, שפוגעת בשירותים הציבוריים ומפריטה בדהרה שירותים שמן הראוי שהמדינה היא זו שתנהל אותם. והתיקון הוא לא הפחתת הסטנדרטים המקצועיים לביקורת התברואה בבתי הספר של ילדינו מכל המגזרים, אלא התרופה היא שיקום השירות הציבורי בתחום הזה ובתחומים נוספים. אחרי שאמרתי את הדברים הללו, אדוני היושב-ראש, אי-אפשר לעמוד כאן ולא להתייחס לדבר המזעזע, בעיניי, שהתרחש כאן לפני שעה קלה, כאשר אתה ביקשת מהיועצת המשפטית של הכנסת, היא עלתה לדוכן על מנת לומר לכבוד היושב-ראש משהו שנוגע לנוהלי הניהול של הישיבה, ואתה זרקת אותה מהבמה. דבר כזה עוד לא קרה בכנסת ישראל. באמת, אין גבולות? כל היום הזה מתנהל באווירת טירוף, כאשר יושבי-הראש, שאמורים להיות אלו שמנסים להכיל את הסיטואציה, להרגיע אותה, עסוקים בלשפוך שמן על המדורה. להעיף מן הדוכן את היועצת המשפטית של הכנסת. אתם השתגעתם? זה לא עניין של ימין ושמאל. לא נוכל להמשיך לקיים את הבית הזה, ריבונו של עולם. אני קורא ליושב-ראש הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה לעשות בעניין הזה סדר. זו לא תופעה חד-פעמית. נוהלי הבית הזה מתמוטטים. אדוני יושב-ראש הקואליציה, אנא, עשו משהו. ב-20 השניות האחרונות, ניצב עמי אשד, מחר יום י"ז בתמוז, יום שנשתברו בו הלוחות, והמדרש מספר שכאשר משה רבנו שבר את הלוחות מדעתו, אמר לו הקדוש ברוך הוא: "יישר כוחך ששיברת".

אז בלי להשוות אף אדם לאדון הנביאים אומר: ניצב עמי אשד, יישר כוחך ששיברת ולא נכנעת למהלכיו המסוכנים של השר הכושל, העבריין והבריון. תודה על כל שעשית. אין לנו ספק שנכונו לך עוד עלילות רבות של תרומה לחברה הישראלית ורגעים משמעותיים של מנהיגות. אנחנו מצדיעים לך.

אנחנו נעבור להצבעה, ההצבעה תהיה שמית. אני מבקש לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

ישראל כץ,

אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח

אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה,

גדעון סער, אינו נכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר,

גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת אבקש לקרוא שוב בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת

אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן,

אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר,

אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אליהו רביבו,

אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שעדיין לא הצביע? ההצבעה סגורה. אני מבקש למנות את קולות חברי הכנסת. 36 בעד, שלושה מתנגדים,

נמנעים.

מודיע שהצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון, מתן אישור בידי תברואן מוסמך),

בקריאה טרומית ותעבור לוועדת

תעבור לוועדת הכנסת לקביעת ועדה.

נעבור לנושא הבא, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, פטור מכפל תשלום דמי ביטוח לאומי), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת שמחה רוטמן. יציג את החוק חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. תרשה לי רק רגע, שנייה.

קודם התעצבנתי קצת, אז אני רואה לנכון להתנצל בפני היועצת המשפטית.

ראיתי אותה פתאום פה, זה מבהיל לראות אותה כאן. אוקיי, רשמתם?

יושב-ראש ועדת האתיקה סולח או שהוא, רשמת את זה לפניך? הוא רשם לפניו. באמת ובתמים אני לא התכוונתי לכעוס, קודם כול.

לא, ברצינות עכשיו. אנחנו צוחקים לפעמים. אני מאוד רציני. אני מתנצל אם באמת כעסתי יתר על המידה. לא התכוונתי. באמת נבהלתי מהקפיצה לפה. אני לא רגיל לזה. הכול בסדר. ברור,

סתם. אמרתי, אנחנו צוחקים לפעמים, הפעם אני רציני, וזהו. תודה רבה. אדוני היושב-ראש,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני הולך לנהוג באופן מעט לא מקובל ואומר שהנאום בעברית ייאמר לאחר הנאום באנגלית.

מותר לחבר כנסת לדבר באיזו שפה שהוא רוצה. אסור לנאום באנגלית על בימת הכנסת. תודה רבה. הנושא נבדק. אלא אם כן יש, אבל אסור לנאום באנגלית מעל בימת הכנסת, This law is mostly important,

to people who made Aliyah from the US and people that have dual citizenship, American and Israeli. This is, אנשים שמדברים בעברית, מהדוכן ואנשים,

שנייה. אני לא מבינה את זה. כאילו אנשים שבאופוזיציה, אסור להם

שמותר בתקנון, ואנשים שמהקואליציה,

אמרת את זה גם כשדיברו בערבית? את לא ציינת את זה. בסדר, אנחנו מתירים גם לדבר בערבית, בגלל סיבות טכניות, וגם באנגלית, כי אין לנו מה לעשות.

בבקשה.

בתקנון?

לא, אבל היא מפריעה.

קריאה שנייה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, קריאה שנייה. המנדט שלך זה לנהל את הכנסת, לשמור על התקנון. זה המנדט שלך. לא לאפשר למי שבא לך לעשות מה שהוא רוצה,

גם כשדיברו בערבית, כי זה מה שבא לך. אדוני, היא מפריעה לי כאן עכשיו. סיימת?

נרשמו הדברים. לא, אני

This law, הם רוצים לחבל בדיבור. זה לא לחבל, שמחה. This law is important to people who made Aliyah from the US, to people that have dual citizenship and pay double social security, both in Israel and in the US. This is the punishment because Israel does not have treaty with the US about social security, unlike the situation with other countries, mostly European countries, that prevent people from paying double social security. This law will stop it, and people will be able to live in Israel and work in the US, and bring the salary in. And people that are in the process of making Aliyah, doctors, lawyers, accountants,

they will be able to make Aliyah and continue working for US firms, and even continue working part time in the US while making Aliyah, making half Aliyah. This law is very important, helping to make more people in the US think about Aliyah, promote Aliyah. I want to thank, of course, all the people that did promote these ideas before me. I want to thank, of course, Nefesh B’Nefesh, for talking about this idea with me, and Michal Wunsh Cotler was the first Knesset Member that promoted this law, she couldn’t finish the process. Last Knesset it was Yomtob Chai Kalfon that promoted this, and Yehuda Glick promoted this. Baruch Hashem we arrived to the situation that the government approves to move forward with this law, that was waiting for many many years in the Knesset. עכשיו אומר בעברית: בהתאם לפקודת מס הכנסה תושב ישראל חייב במס על הכנסה שהופקה או שנוצרה מחוץ לישראל, לרבות תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. להרבה מדינות יש אמנה למניעת כפל מס, גם לישראל וגם לארצות הברית. הרבה מאוד מדינות, יש לישראל אמנה איתן למניעת כפל ביטוח לאומי, בעיקר מדינות אירופה, אבל אין אמנה למניעת כפל ביטוח לאומי בין ישראל לארצות הברית. התוצאה של הדבר הזה היא שהרבה מאוד אנשים שמפיקים הכנסה בארצות הברית משלמים למעשה ביטוח לאומי כפול ומכופל. אני אסביר עוד שנייה. או שאני אסביר בעל פה, כי הסיבות הטכניות פחות חשובות, אבל אין וגם לא יכולה להיות. התוצאה של הדבר הזה היא שמפיקים הכנסה ומשלמים עליה ביטוח לאומי פעמיים בשיעורים שבסופו של דבר במקרים מסוימים יכולים להגיע גם ל-30% של תשלום על הנטו, ולפעמים אפילו יותר. הדבר הזה מהווה חסם עלייה משמעותי עבור אנשים רבים שהפרנסה שלהם היא בארצות הברית. הוא מהווה חסם להגדלת הכנסה לאנשים שיכולים לעבוד מרחוק בארצות הברית ולא נכנסים לאירוע הזה. הוא מהווה חסם גם לאנשים שיש להם אזרחות כפולה, ישראלית ואמריקנית, כאשר אפילו על הכנסה שהם מפיקים בישראל לפעמים הם חייבים בכפל ביטוח לאומי. הדבר הזה הוא קנס לא מוצדק. הצעת החוק מבקשת להסדיר את העניין ולקבוע שמי שמייצר הכנסה ומשלם ביטוח לאומי עבור ההכנסה הזאת בארץ אחרת, הכוונה העיקרית בחוק הזה היא כמובן לארצות הברית, כי עם כולן יש אמנה, מי שיפיק הכנסה כזאת וישלם בעדה ביטוח לאומי באותה ארץ אחרת, לא יצטרך לשלם ביטוח לאומי על אותה הכנסה כאן בישראל. כמובן שההצעה היא בשלב מאוד ראשוני. היא תתואם בהמשך הדרך עם משרדי הממשלה השונים גם בנושא ההתאמה, גם כדי לוודא שלא יהיה מצב שאדם מבוטח פעמיים, אלא שכל בן אדם יהיה מבוטח פעם אחת, אבל יש העברת כספים בין המוסדות לביטוח לאומי, לא. בדיוק בגלל זה.

אז שלוש שנים לא נצבר,

זה לא עוסק במקרה הזה. מדובר במשהו אחר. זה לא עוסק בדמי אכשרה. מדובר בנושא אחר, חבר הכנסת קריב. זה לא עוסק בנושא הזה. מדובר דווקא על אדם שמקום מושבו הוא ישראל. הוא חייב בביטוח לאומי ישראלי והוא גם ישלם ביטוח לאומי ישראלי בכל מקרה, השאלה היא אם הוא ישלם על חלק ההכנסה שמיוצר בחו"ל. על ההכנסה בישראל הוא בוודאי ישלם, ואם אין לו בכלל הכנסה בישראל, אז הוא ישלם את דמי הביטוח המינימליים כי הוא תושב ישראל. זה לא חל במקרה הזה. בכל מקרה, עוד יש הרבה הליכי חקיקה וגם הליכי תקצוב שצריכים להיעשות בעניין הזה, ולכן הנושא הזה, בעזרת השם, ימשיך להיות מקודם בתיאום עם המשרדים השונים. כאן אני רוצה להודות לכל המשרדים שנרתמו לעניין: למשרד לביטוח לאומי, למשרד האוצר וכמובן למשרד העלייה והקליטה. הנושא הזה יהווה הסרת חסם משמעותי לעולים מארצות הברית, ואני מאוד מקווה שנוכל להשלים את החקיקה בעניין ולהביא בשורה לקהל גדול. צריך לדעת שבמדינת ישראל יש אוכלוסייה אדירה שהם בעלי אזרחות כפולה, ישראלית ואמריקנית. אני חושב שזה אחד הריכוזים הגדולים ביותר של אזרחים אמריקנים מחוץ לארצות הברית, אם לא כמעט הגדול בהם, לבד מקנדה. הגדול ביותר.

תודה רבה, חבר הכנסת רוט. לכן יש פה ציבור גדול מאוד שמחכה לבשורה הזאת כבר הרבה מאוד שנים. תודה רבה לארגון נפש בנפש, שנתן לי את הרעיון כבר בכנסת הקודמת, לחברת הכנסת מיכל קוטלר וונש, שהייתה הראשונה שהציעה את החוק הזה, למיטב ידיעתי, בכנסת, ולחברי הכנסת הנוספים שקידמו את הצעות החוק האלה בכנסות הקודמות. תודה רבה לכולם.

ישיב השר מאיר פרוש, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חבר הכנסת שמחה רוטמן, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי וכן על פי פקודת מס הכנסה תושב ישראל חייב במס ובתשלום דמי ביטוח לאומי וגם בדמי ביטוח בריאות על הכנסה שהופקה או שנוצרה מחוץ לגבולות ישראל. תושב ישראל כאמור שעובד בחו"ל ומקור הכנסתו הוא מחו"ל מחויב בתשלום ביטוח לאומי ודמי בריאות בישראל בהתאם לגובה הכנסתו,

אם ההכנסה הופקה במדינות שעימן חתומה מדינת ישראל על אמנה בדבר ביטחון סוציאלי. במצב זה, האחרון, הכנסתו פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי, וחייבת רק בדמי ביטוח בריאות, ובמצב זה הוא אינו משלם אפילו את המינימום של דמי ביטוח לאומי. שוב אני אומר: תושב ישראל כאמור שעובד בחו"ל ומקור הכנסתו הוא מחו"ל מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי וגם בדמי בריאות בישראל בהתאם לגובה הכנסתו,

אם ההכנסה הופקה במדינות שעימן חתומה מדינת ישראל על אמנה בדבר ביטחון סוציאלי.

הכנסתו פטורה מדמי ביטוח לאומי וחייבת רק בדמי ביטוח בריאות. במצב אחרון זה, כמו שאמרתי קודם, הוא אינו משלם אפילו את המינימום של דמי ביטוח לאומי. יש מדינות שאיתן אין למדינת ישראל אמנה, וביניהן, עד כמה שזה יישמע לפלא, ארצות הברית. בהיעדר אמנה במקרה של ארצות הברית, ישראלי שעובד למשל בארצות הברית ומקור הכנסתו הוא בארצות הברית ומעסיקו אינו ישראלי, נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי גם בארצות הברית וגם בישראל. כפילות זו בתשלום דמי ביטוח לאומי אומנם מקנה למבוטח גם זכויות סוציאליות כפולות, אבל במקביל היא יוצרת חיוב מצטבר גבוה בשל הכפילות. זאת אומרת, אני אומר שוב: במדינות שאין לישראל אמנה איתן, כמו ארצות הברית, בהיעדר האמנה, תושב ישראל שעובד בארצות הברית ומקור ההכנסה הוא בארצות הברית והמעסיק אינו ישראלי, נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי גם בארצות הברית וגם בישראל. כפילות זו, כפי שאמרתי, בתשלום דמי הביטוח הלאומי, אומנם מקנה למבוטח גם זכויות סוציאליות כפולות, אבל במקביל היא יוצרת חיוב מצטבר גבוה בשל הכפילות. הכנסת המבוטח כתוצאה מעבודתו בחו"ל כאמור נחשבת הכנסה פסיבית. היא נחשבת הכנסה פסיבית בידי המבוטח מאחר שמבוטח כזה גם אינו מבוטח בגינה בענפי הביטוח הנוגעים לעבודה כמו נפגעי עבודה, אבטלה, מילואים וכיוצא בזה. משכך, עובד כאמור אינו משלם דמי ביטוח בגין הכנסתו זו בשיעור הרגיל, אלא בשיעור מופחת של 12%: 5% דמי ביטוח בריאות ו-7% דמי ביטוח לאומי, ורק לגבי הכנסתו שמעבר ל-25% מעל השכר הממוצע, בהתאם לסעיף 348(א1) לחוק. אני חוזר: הכנסת המבוטח כתוצאה מעבודתו בחו"ל כאמור נחשבת הכנסה פסיבית בידי המבוטח, מאחר שמבוטח כזה גם אינו מבוטח בגינה בענפי הביטוח הנוגעים לעבודה, נפגעי עבודה, אבטלה, מילואים וכיוצא בזה. ומשכך, עובד כאמור אינו משלם דמי ביטוח בגין הכנסתו בשיעור הרגיל, אלא בשיעור מופחת של 12% וזה מחולק ל-5% דמי ביטוח בריאות ו-7% דמי ביטוח לאומי, ורק לגבי הכנסתו שמעבר ל-25% מהשכר הממוצע, בהתאם לסעיף 348(א1)

הצעת החוק שבנדון, שמציע חבר הכנסת רוטמן, מבקשת לתת פטור מהכנסת המבוטח שהופקה בחוץ לארץ, ובלבד שמשולמים בעדה דמי ביטוח סוציאלי במדינה אחרת, כמובן, למעט מי שנשלח מטעם נציג ישראלי לחו"ל או מי שעובד כעצמאי לסירוגין בישראל ומחוץ לישראל, לגבי הכנסות שהוא אינו משלם בעדן דמי ביטוח סוציאלי במדינה אחרת.

לקרב את מעמד העובד במדינה שאין איתה אמנה למעמד של מי שעובד במדינה שיש איתה אמנה, ולהעניק הקלה בתשלום דמי הביטוח הלאומי. זו בעצם ההצעה. אני שוב חוזר: הצעת החוק שבנדון, של חבר הכנסת רוטמן, מבקשת לתת פטור מהכנסת המבוטח שהופקה בחוץ לארץ, ובלבד שמשולמים בעדה דמי ביטוח סוציאלי במדינה אחרת,

מי שנשלח מטעם מעסיק ישראלי לחוץ לארץ או מי שעובד כעצמאי לסירוגין בישראל ומחוץ לישראל, לגבי הכנסות שהוא אינו משלם בעדן דמי ביטוח סוציאלי במדינה אחרת.

אי-אפשר ככה. אני רוצה להבהיר שהפטור נוגע רק לעניין הגבייה, ולא חל על מבחני הכנסות. בשם הממשלה אני עונה,

בשם הממשלה אני עונה עכשיו שאני תומך ברעיון של חבר הכנסת שמחה רוטמן, העומד בבסיס ההצעה, ומוצע לתמוך בהצעה בתיאום עם המוסד לביטוח לאומי. על כן הממשלה תומכת בשלב זה בקידומה של הצעת חוק זו, ואבקש מחברי הכנסת להצביע בעד.

אני ביקשתי להתנגד. אוקיי. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. מוקדם יותר היום עמד כאן השר קרעי ואמר: מרב מיכאלי לא הייתה חותמת היום על מגילת העצמאות. מרב מיכאלי לא הייתה חותמת היום על מגילת העצמאות, מרב מיכאלי,

יושבת-ראש מפלגת העבודה, שראשיה, מייסדי מדינת ישראל, הם אלה שכתבו את מגילת העצמאות,

שמגילת העצמאות היא-היא הערכים שעליהם מפלגת העבודה נלחמת ומייצגת היום כמפלגה הציונית הדמוקרטית היחידה בכנסת ישראל. בא שלמה קרעי ואומר: מרב מיכאלי לא הייתה חותמת על המגילה היום. למה הדבר דומה? לאותו הדבר שהם אומרים מאז 1993 ברצף: השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים.

פשוט מותר להסית, מותר לשקר, מותר להתיר את הדם. מותר להגיד: הם לא יודעים מה זה יהדות, מה זה יהודים. האנשים האלה, סליחה רגע, טוב? אני מבקש לא להפריע. חבר הכנסת יוסף טייב, בבקשה. אמר את זה בעצמו, חבר הכנסת אושר שקלים. קרעי אומר: הם לא שומרים על השבת. לא משנה שאנחנו אלה שקבענו הרי את הלוח העברי בתור הלוח של המדינה הזאת. אבל הקואליציה הזאת כופרת בזכות האישית של כל אחד ואחת לכבד את השבת בדרכה או בדרכו. הוא אומר: הם לא דואגים להתיישבות, להתיישבות, אלה האנשים שהורסים את הקיבוצים והמושבים והחקלאות ואת השטחים הפתוחים בתוך מדינת ישראל רק כדי לשים את כל הכסף מחוץ למדינת ישראל, בשטחי יהודה ושומרון, שהם ללא ספק ארץ ישראל,

חלק ממורשת אבותינו, שיש לנו זכות עליה, אבל אין לנו זכות למרר את חיי היושבים שם והגרים שם. אין לנו זכות להרוס את חייהם, ואין לנו זכות מדינית שם היום, משום שבחרנו לקיים חיים ממלכתיים, מדיניים ורוחניים בתוך מדינת ישראל. רוחניים, המגילה הזאת, שאומרת שכאן בארץ ישראל התעצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית של עם ישראל, שלמה קרעי בא ואומר עליי שאני לא הייתי חותמת היום על המגילה הזאת, ואומר את זה מי שעולה בשם הממשלה ומודיע לכנסת שהממשלה לא מוכנה להוסיף את המילה "שוויון" לחוק הישראלי, המילה "שוויון", שנמצאת במגילת העצמאות, ללא הבדלי דת, גזע ומין, שוויון זכויות. שש, חמש, אבקש לסיים. ארבע, שלוש, שתיים, אחת.

כאן, אומרת מגילת העצמאות,

כאן עם ישראל צבר את הנכסים, אני מסתדר, חברים. נכסי התרבות הלאומיים והכלל-אנושיים שלו, והביא לעולם את ספר הספרים, ספר הספרים, ששייך לכל העם היהודי, את מסיימת?

לא ספר החוקים המושחת שאתם מביאים למדינת ישראל. תסתכלי על ספר הספרים,

נגמר הזמן כבר מזמן. אז משפט אחרון לסיום.

לא, בספר הספרים,

נגמר הזמן, אני מסתדר. משפט אחרון. בסוף תקבלו יושב-ראש אחר, ויהיה לכם לא טוב.

חבר הכנסת יוסף טייב, קריאה ראשונה. אני מבקש לסיים. מפלגת העבודה, שראשיה כתבו, את חורגת המון בזמן,

אני רוצה להגיד משפט אחרון, כי הפריעו לי מאוד.

מפלגת העבודה, שראשיה כתבו את מגילת העצמאות, והיא היום זאת שנושאת את נס הטקסט המושלם והמדהים הזה ומיישמת אותו גם ברשימה שלה, גם בערכים שלה וגם בהתנהלות הפוליטית שלה, אומרת לכם: תתביישו.

אנחנו נעבור להצבעה שמית. אבקש לקרוא בשמות חברי הכנסת.

אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי,

ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, בעד שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו

אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד

אינו נוכח יצחק פינדרוס,

משה פסל, בעד יסמין פרידמן,

נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר,

קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי,

אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן,

עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת אבקש לקרוא שוב בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק,

גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, אינו נוכח אליהו רביבו, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת באולם שלא הצביעו עדיין? (קוראת בשם חבר הכנסת( ואליד אלהואשלה, בעד ההצבעה סגורה, אבקש למנות את הקולות. 51 בעד, אין

נעבור לנושא הבא, הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון, פיקוח פרלמנטרי על סגירת סניפים וצמצום שירותי בנק), התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת יצחק פינדרוס, אלון שוסטר ואחמד טיבי. מנמק החוק, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נשתדל לא להאריך, מכיוון שאנחנו אחרי שקיעת החמה, ונושא הבנקים לא בבעיה, לא הנושא בבית ראשון, ולא בבית שני. חורבן בית ראשון היה על שלוש עבירות: על חילול שבת, על שמיטה ועל עבודה זרה,

ושפיכות דמים. בית שני, כולם פה זוכרים ומזכירים, על שנאת חינם. אז אנחנו נדבר על שירות. אבל לפני שאני אומר ממש בכמה משפטים, אני רוצה להודות לשמחה,

על החוק החשוב שהוא העביר עכשיו פה אחד כאן בכנסת. ולמזכירות,

ולייעוץ המשפטי, שאישר לדבר באנגלית. As a son of immigrants that came from the United States and made Aliyah to Eretz Yisrael, who knows the community, the problems they go through, the challenges they go through and what they need to go through to move from there to here, and of course earning a normal living, that bureaucracy was a bureaucracy that made all challenges more difficult, and that is why I want to thank Simcha for doing this. אבל על הצעת החוק הזאת אני חושב שאני צריך לדבר ביידיש, כי חוץ מהמגזר הערבי, ואני רואה את אחמד טיבי, שיחד איתו ועם אלון שוסטר יזמנו את החוק הזה, Together, together, (אומר מילים ביידיש.) נכון, טלי?

ברגע אחד, אני רוצה לומר: יש דבר אחד, וזה עלה בוועדת הכלכלה בדיונים, כמו שאמרתי, ולצורך העניין אני חתום ראשון על הצעת החוק לצורך הקואליציוני, בשביל שזה יעבור בקלות בוועדת שרים,

אני מודה לך על זה. אתה יכול להסביר לי רגע, פינדרוס, איך אומרים "ביחד" באנגלית,

אני רוצה לסיים אחרי שלוש דקות. לא רוצה לעכב אותך, אין לי עניין, כבר 17 בתמוז. רבותיי, הדבר הזה, שהבנקים מורידים סניפים ומורידים שירות, וסוגרים סניפים ללא כל פיקוח ציבורי, הוא דבר שאזרחים במגזר החרדי, במגזר הערבי, הציבור של הגיל השלישי, ואני מכיר אנשים שהם לא שייכים לא למגזר, מהגיל השלישי, סובלים מזה סבל בלתי רגיל. עכשיו, אין להם שום בעיה,

הם מונופולים, ארבעה בנקים במדינת ישראל, ארבעה בנקים מחזיקים מונופול, סוגרים סניפים. באים למפקח על הבנקים במחשכים, סוגרים סניף. יש החלפה של מפקח. הגענו להסכמה, ואני אומר את זה לשר המקשר, הגענו להסכמה עם הממשלה. הייתי בחוץ לארץ. דיברת איתי כבר מחוץ לארץ בדיוק בזמן שוועדת שרים ניהלה את זה עם בנק ישראל. הגענו להסכמה שזו תהיה ועדה ציבורית. אני מבין את המצוקה, שאי-אפשר לבקש אישור מוועדת כלכלה מראש על סגירה, כי תהיה בעיה לקבל אישור.

אבל ליידע את ועדת כלכלה, לא לאחר מעשה, ליידע מיידית על ההחלטה של אותה ועדה ציבורית שתקום, בסדר, זו ההסכמה שהגענו אליה. אנחנו נעשה את זה לפני הקריאה הראשונה ביחד. תודה רבה לך, חבר הכנסת טיבי. תודה רבה לאלון שוסטר, שאני לא רואה אותו פה, שהיו יחד איתי שותפים בוועדה לחוק הזה. תודה רבה. Thank you very much. נמשיך לעשות דברים למען אזרחי ישראל.

סגנית השר תשיב.

הצעה מוצמדת של חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. בבקשה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה יציג את החוק. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שירותי בנקאות בהישג יד הם מזמן צורך בסיסי ושירות חיוני לאזרחים, שחייב להיות מונגש, קרוב וזמין לכל אזרח ואזרח. חשיבות השירותים הבנקאיים ידועה ומוכרת לכול, אין על זה עוררין. אבקש לשמור על שקט. חברת הכנסת טלי גוטליב.

הצעת חוק זו נועדה לתת משקל לפיקוח הכנסת על סגירת סניפים, וכך לייצג את האינטרס הציבורי, המאוד-חשוב בתחום זה. ביישובים הבדואיים בנגב כמעט אין פריסה של שירותים בנקאיים, חוץ מאשר בעיר רהט. אין בנקים ביישובים, למעט ביישוב רהט. כל שאר היישובים הבדואיים בנגב, אין בהם אפילו סניף בנק אחד. יישובים כמו תל שבע, עם יותר מ-22,000 תושבים, יישוב כמו תל-שבע, שיש בו 22,000 תושבים, אין בו סניף בנק. גם כסייפה, עם יותר מ-23,000 תושבים, אין בה סניף בנק. כנ"ל בערערה, בשגב שלום וגם בחורה. הם נותרים מחוץ לפריסת השירותים הבנקאיים בזמן שביישוב כמו מיתר, עם 10,000 תושבים, יש בנק, ולא חסרות עוד ועוד דוגמאות. ולכן הרשות המחוקקת חייבת לנסח חוק, ולהצביע עליו, ולהביא אותו כאן בתמיכת הממשלה, לעזור ליישובים שלנו ולהקים בהם סניפים של בנקים. כל הזמן אנחנו רצים לבאר שבע, לדימונה,

נתיבות ושדרות.

הדרישה שלנו מהממשלה היא כן לפרוס בנקים ביישובים הבדואיים על מנת לתת שירות לכולם. אנחנו כמובן תומכים בהצעת החוק לא לסגור סניפים. מכובדי היושב-ראש ניסים, ההתנהלות שהייתה כאן לפני כמה דקות, התנהלות שלך מול היועצת המשפטית לכנסת, היא התנהגות לא הולמת. מכאן אני פונה אליך ופונה גם ליושב-ראש: לא ככה מתנהגים ומתנהלים עם היועצת המשפטית לכנסת. ולכן, מהעמדה הזאת, מכאן, אני רוצה גם לפנות לוועדת האתיקה, על מנת שתדון במה שקרה כאן.

הסגנון שלכם, המתלונן הזה, זה כזה בכייני.

אפילו שעטאונה צעק עליי: תסתמי את הפה, לא התלוננתי עליו, למה זה לא ברמה לא שלי ולא שלכם. את יכולה להתלונן עליו. לא מתלוננת עליו, מה אני, בגן?

אי-אפשר להתייחס ליועצת משפטית בצורה כל כך מזלזלת. יועצת משפטית, שנותנת שירותים לכנסת, לחברי הכנסת שלנו, לא אמורה לקבל יחס כזה. הוא ביקש סליחה.

אתם מגינים על היועצת המשפטית של הכנסת,

אבל אתה לא מכיר את זה, זה בתפילת שמונה-עשרה. סליחה.

כבוד היושב-ראש, כבוד השר, השרה, חברי כנסת נכבדים, ההצעה שלפנינו באה במטרה לאזן בין השיקולים העסקיים של הבנקים ובין הצרכים של הלקוחות והשירות שניתן להם.

סניף

בנק נוגעת לליבת הפעילות העסקית של הבנק ומהווה חלק בסיסי מההתנהלות השוטפת של ניהול הבנק.

לאור ההשלכות של החלטה זו על הלקוחות וחלקה האינטגרלי של המערכת הבנקאית בהתנהלות השוטפת של משקי הבית והעסקים, בשנת 2016 נקבע במסגרת תיקון חקיקה כי סגירת סניף טעונה היתר פרטני של המפקח על הבנקים. הצעת החוק מבקשת להרחיב את הדרישה לקבלת היתר מהמפקח ומוועדת הכלכלה גם במקרה של צמצום בשירות או בכוח האדם בסניף מסוים. לעניין סגירת סניף, שיקול זה עוגן זה מכבר בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 400, והוא שיקול משמעותי בהחלטת הפיקוח בנוגע לבקשת בנק לסגירת סניף.

חברי חבר הכנסת פינדרוס, אתה מבקש לעגנו בחקיקה. יש צורך לבצע התאמות בנוסח שהובא בפנינו ביחס להחלטה בדבר בקשה לסגירת סניף, שתיעשה לאחר התייעצות עם ועדת רישיונות המורכבת מנציגי ציבור והינה בעלת מומחיות בהיבטים הרלוונטיים לנושא. כמו כן, המפקח ידווח לוועדת הכלכלה בתחילת כל שנה על יישום הוראת הסעיף לעניין בקשות לסגירת סניפים. בהתאם לסעיף 66 לתקנון עבודת הממשלה, ועדת השרים החליטה לתמוך בקריאה הטרומית בהצעת החוק בכפוף להסכמות מול בנק ישראל בעניין חובת ההתייעצות עם ועדת הרישיונות, אשר חלה כיום לפי החוק על המפקח על הבנקים לעניין סירוב לבקשת בנק לסגור סניף, והיא תורחב ותחול גם במקרה של כוונה לאשר בקשת בנק לסגור סניף וכן תעוגן בחובת הדיווח השנתית לוועדת הכלכלה בדבר יישום הוראות החוק לעניין זה. ולכן אני קוראת לחברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק,

תודה רבה. מתנגדת לחוק, חברת הכנסת שרן מרים השכל, בבקשה.

אחרי שמנעו מאיתנו פעם אחר פעם לעלות לכאן לדוכן כדי לדבר בתואנה של כל מיני סיבות היום, אחרי שחבר הכנסת פינדרוס עלה לכאן, היה לי חשוב לעלות ולומר כמה מילים. אתה לא יכול לדבר, לא על אחדות העם ולא על אהבת חינם, אתה לא בן אדם שיכול,

אתה פשוט פרסונה נון גרטה מהבחינה הזאת. אני אגיד לך ככה: אתה אכזבת עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי, אזרחים ישראלים, ציונים, אוהבי הארץ, כאן במדינת ישראל. על זה אני לא אסלח לך. חבר טוב שלי בכה כל הלילה, אבל כל הלילה, על מה שאתה אמרת בחדשות, שהומואים יותר גרועים ממחבלים. יותר מסוכנים. לא אמרתי "יותר גרועים", אמרתי "יותר מסוכנים".

במקומות הכי רגישים, שירת את המדינה יותר ממך, האחיינים שלו, שהם חרדים, צריכים ללכת אליו ולשאול אותו אם הוא יותר מסוכן מחמאס ומחיזבאללה? ואתה רוצה לדבר איתי על אהבת חינם ועל אחדות? על זה אני לא אסלח. לא דיברתי על אהבת חינם.

עכשיו עלית והתחלת לקשקש ולמלמל. אתה לא יכול להגיד על זה מילה, חבר הכנסת פינדרוס. לא, את אפילו לא הקשבת. כמו תמיד אתם מקשיבים רק לעצמכם, רק לעצמכם. תקשיב, תקשיב, אני אגיד לך ככה, ואני מבקשת תוספת זמן. אני עוצר. שרן, הוא לא שאל אותו, הוא לא שאל אותו. שנייה, פינדרוס. הוא לא שאל אותו כשקראו להם "סוטים".

הוא יכול להתפלל לאלוהים עד מחר. הוא כנראה כל כך קטן אמונה, שאין אף אחד שיגן עליו כמו צה"ל. ולכן רק אדם כזה, שהוא כל כך קטן אמונה, מסוגל לומר את הדברים האלה. אני אומרת את זה, אבל אני יודעת, וגם אתה יודע,

שהדבר הזה שאמרת הוא פופוליזם זול, שפשוט פגע בכל כך הרבה אזרחים במדינת ישראל.

מבקש,

כי בסוף אתה אמרת בעצמך שאתה לא תשב עם תומכי טרור,

ועם אנשים שתומכים במחבלים. אז אתה לא תשב עם הרשימה המשותפת, אתה לא תשב עם רע"מ, אבל אתה כן יושב כאן בקואליציה עם יושב-ראש כנסת הומו מוצהר. ולכן המעשים שלך הם פשוט פופוליזם זול, מתועב, ניסיון לקושש קולות על חשבונם של אזרחים טובי לב, ציונים, שלא עשו דבר מעולם כדי לפגוע בך.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בין המציעים של החוק. היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, לפני כמה חודשים הצעתי בוועדת הכלכלה לדון בנושא הבנקאות בחברה הערבית. בנקים הם מנוף של סיוע לכלכלה, וחשוב שיהיו נוכחים וקיימים כמעט בכל יישוב מעבר למספר מסוים. לאחרונה בלט הקשר בין היעדר שירות בנקאי ליצירת תחליף לבנקים,

דבר שגרם לפשיעה, לפרוטקשן ולאלימות. לצד זה יש יותר ויותר סגירת סניפי בנקים, מה עוד שבנגב יש רק סניף בנק אחד,

למרות הבקשות לפתוח סניפים. גם בנק הדואר מתחיל לסגור סניפים. ולכן, חבר הכנסת פינדרוס, איפה הוא? חבר הכנסת פינדרוס ואני, שגם היינו בוועדת הכלכלה, החלטנו להגיש הצעת חוק ולנהל משא ומתן עם האוצר ועם בנק ישראל, פינדרוס דיבר עם בנק ישראל. בסופו של דבר הוחלט להציג את ההצעה הזאת, שאומרת, כמו שנאמר, שלפני שסוגרים את הבנק מגיעים לוועדת הכלכלה כדי ליידע ולקבל אישור. ולכן מתבקש לפתוח יותר סניפי בנקים, אבל לפני זה להפסיק לסגור, כי יש יישובים שלמים שאין בהם סניף בנק. אז איך הם יתנהלו? דרך חלפנים, דרך שוק אפור. ברשותך, בסוף אני רוצה לפנות לסגן יושב-ראש הכנסת ואטורי. אני הייתי עד למה שהתנהל כאן כאשר אתה החלטת פה, אחרי שהורדת את חבר הכנסת איימן עודה, על זה אפשר להתווכח, אחרי שהוא ישב שלוש-ארבע דקות ביקשת ממנו לצאת, ואז עלתה אליך עו"ד שגית אפיק במסגרת תפקידה. אני 20 שנה בכנסת, יועץ משפטי של הכנסת יכול לעלות וללחוש באוזנו של יושב-ראש הישיבה. אף אחד לא ידע מה היא אמרה לך, היא לחשה באוזנך. שמענו שאתה גערת בה, אמרת לה: תרדי מכאן, אל תתערבי לי בדבר. דבר כזה עוד לא היה, אני הרגשתי שאתה פגעת בכבוד הכנסת, ביועמ"שית, שהיא אשת מקצוע גם אם אתה חולק על דעתה. לסגן יושב-ראש יש סמכויות, אבל אתה לא אלוהים, ואתה לא יותר מאשר סגן יושב-ראש. הייתי סגן יושב-ראש הרבה זמן, כך לא נוהגים ביועצת המשפטית. אני מציע לך להתנצל, אבל ספק אם תעשה את זה. מה שעשית הוא דבר שלא ייעשה. חבר הכנסת ינון

חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה ראית רק חצי סרט, כנראה. להצביע נגד, למה אני לא יכול?

מה, אני שר? שר לא יכול להצביע נגד.

גם אם אחר כך, יכול להיות שאני אשוכנע, אולי מישהו יעלה לשכנע אותי, אבל התקנון אומר שאני יכול לעלות. אני אגיד לך גם למה אני מתנגד. אני מטפל בנושא של הבנקים הרבה זמן. אנחנו התרענו על זה כמה וכמה פעמים, והבנקים בעצמם באים ואומרים: לא, אנחנו לא עם יד קלה על ההדק, אנחנו עושים, ועד שסוגרים סניף. עלה אחמד טיבי, רק עם רגל על הדוושה, כן. הם בפול גז אבל לא בניוטרל. פול גז ולא בניוטרל. עכשיו, סניפי דואר, שזה גם בנק הדואר, הרי מי נמצא בבנק הדואר? אותם האנשים שיש להם את המשכורת נכנסים, הכי מסכנים, שמפחדים להיכנס לשקל מינוס. הקצבה שלהם נכנסת לשם. וכשאני אומר שצריך להביא חוק ורק אחר כך מתעוררים, אז בנק ישראל מתעורר: מה, לתת עכשיו חוק, זה עושה לי בלגן במשק. אבל רק ככה מתעוררים. דיברנו על זה בוועדת הכלכלה, גם בתקופת הקורונה וגם אחרי זה, וגם בוועדת כספים. עשינו את הכול, ביקשנו, והתחייבו שזה לא יהיה כך. אמרו: אנחנו נבוא גם לדווח. גם היו פעמים שהם הבטיחו את זה.

ולכן אני אומר, למה אנחנו צריכים להגיע למצב שצריך חקיקה? תתעוררו לפני זה. אני מתנגד לעצם החקיקה, שצריך לעשות את זה, אבל אם לא, וצריך, אז מה נעשה? על המהות של להביא חוק לדבר כזה, זאת באמת התנגדות, כי אני חושב שצריך לעשות את זה ממילא. ואני רוצה גם להתייחס, גם כיו"ר ועדת האתיקה, למה שקורה פה. סליחה, מי רואה את המשחק או משהו?

אחד אפס לאנגליה גם כך, הבנתי. זה אתה? תודה. יש שר? כן, שרן, פרוש פה.

אני תופס ראש גם בזה, אני תופס מהכול,

כיו"ר ועדת האתיקה אני חייב גם להתייחס למה שקורה פה, לצערי, לאחרונה במליאה. אנחנו נמצאים בערב י"ז בתמוז. בית המקדש חרב על שנאת חינם. לצערי, בבית הזה כולנו אשמים בדבר הזה, שנאת חינם. אני לא מתייחס למקרה האחרון שקרה או למקרה לפני זה שקרה. הצורה שלנו, כחברי כנסת, עם ישראל מסתכל עלינו, תלמידי ישראל מסתכלים עלינו, אנחנו הדוגמה שלהם, אנחנו המראה שלהם. אנחנו צריכים לפעמים לשים ברקס, לחשוב לעצמנו רגע לפני שאנחנו מוציאים משהו. ואני אומר לכם, גם חבריי מהרשימה: לפעמים כשיש משהו להגיד, גם אם יש ביקורת, אני לא נכנס לגופם של דברים, יש רגעים שצריך לשתוק, ואסור לנו לדבר. אנחנו כחברי כנסת, לפעמים, גם אם זה בוער בנו, יש לנו דרך להגיב. לפעמים הדם בוער בנו ולא משנה על מה דיברו, אבל אנחנו צריכים לתת דוגמה לשני בהתנהגות, כי הילדים שלנו והילדים האחרים רואים אותנו, בשביל דור העתיד. מותר לנו וחובה עלינו לשמש כדוגמה. וחברי היושב-ראש, יושב-ראש הישיבה, אני קודם כול רוצה להגיד לך: התנצלת, הייתה פה היועצת,

זה היה מאוד קשה, שנייה, טלי. זה היה נורא, מה שהיה

אבל כיושב-ראש, הציפייה מאיתנו, כיושב-ראש הישיבה, לגלות יותר איפוק. אם יועצת, הוא היה מעולה.

טלי, מותר פעם אחת,

בסדר, תדע לך, אני הייתי כאן וראיתי. אני באתי מהלוויה בהר הרצל. אני הייתי פה כל היום. קברנו את מתינו כשאנחנו שומעים תומכי טרור מדברים כך, וניסים עשה כל מה שהוא יכול להרגיע את האווירה,

טלי, אמרתי. יש פה אנשים שחזרו מלוויה, אח שלנו נרצח, אח שלנו, אני אומר את זה. הדם פה בוער, ויש רגעים שצריך, אני אמרתי גם לחבריי מהרשימה ואני אומר גם ביקורת לנו על דברים אחרים ועל כל דבר.

לא תמיד הדברים נשמעים,

יגידו לי: מה אתה מדבר, הכול טוב. אבל אני אומר: כיושב-ראש הישיבה, כשהיועצת המשפטית עולה, תדע לך, זה מקרה חריג. תשים לב, היא אף פעם לא עולה, מקרים חריגים מאוד. יועצת משפטית היא הסמכות העליונה פה, במקום הזה, שיכולה לעלות ולהעיר. ואתה כיושב-ראש, לא רק אתה, כולם צריכים לגלות קודם כול איפוק והבנה, כי אם היא עשתה את זה, היא הבינה שיש פה משהו חריג. יחד עם זאת, אני אומר, טוב, באותו רגע זה מבהיל.

שום תירוץ לא אומר לבוא ולהגיד ליועצת משפטית לרדת. אל תנסי להצדיק. אני רק אומר דבר אחד לניסים. ייאמר לזכותו של ניסים ואטורי, יושב-ראש הישיבה, לא, אני לא מסכימה איתך.

לניסים שהתנצל, ומי שראה מה שהיה פה, מתינו מתהפכים בקבר. טלי, תיקחי, תעלי.

את יכולה להתנגד לחוק וגם לעלות, אבל תני לו לדבר. לא, בסדר, לא אפריע. אני אומר,

טוב שעשית מעשה והתנצלת ואמרת בלב שלם שאתה יודע שהדבר לא היה ראוי. תפקידך, תפקידנו,

ואני אומר בראש ובראשונה לי,

רוצה לומר למי שהזכיר שאמרתי אהבת חינם, אף שלא אמרתי את זה, אני בעד להגיד את זה. זה הנושא האחד.

כשאני קם

אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי

יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו,

נוכחת אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון,

לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה משתתפת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח

אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת אבקש לקרוא שוב בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון,

אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

אינה נוכחת אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו שלא הצביע? (קוראת בשם חבר הכנסת) שלמה קרעי, בעד ההצבעה סגורה. אבקש למנות את הקולות. 25 בעד, אין מתנגדים. אני מודיע שהצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון, פיקוח פרלמנטרי על סגירת סניפים וצמצום שירותי בנק), התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת יצחק פינדרוס, אלון שוסטר

עברה בקריאה טרומית והיא תעבור לוועדת הכלכלה. נעבור להצבעה על הצעת החוק המוצמדת, של חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. ההצבעה תהיה שמית. אבקש לקרוא בשמות.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי

בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח

אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי,

ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד

אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, לא משתתף אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב,

שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת אבקש לקרוא שוב בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח

אינו נוכח ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה האם יש מישהו במליאה שעדיין לא הצביע?

סגנית שרה יש תמיד יותר, אבל אין לנו שר במליאה. אפשר לסיים את ההצבעה. לקרוא למי? הינה, הינה היא.

השרה, בסדר. אוקיי, אפשר לסיים את ההצבעה. האם יש מישהו במליאה שלא הצביע?

אפשר למנות את הקולות.

דן, רק תעשה טובה, בעברית, למה עד עכשיו דיברו איתנו באנגלית. כבר

נראה

גם כחברי כנסת, כדי פשוט להיות אנשים יותר טובים ושליחי ציבור יותר טובים. עכשיו, בנוגע לחקיקה סליחה,

אבל בזמן שאנחנו יושבים ולא מתאימים את המצב הרגולטורי שלנו למצב החדש, יש מדינות אחרות שכן עושות את זה ולוקחות את ההובלה, ואני לא אדבר עכשיו על השמות של המדינות כדי לא לתמרץ אנשים להעביר את החברות שלהם לשם, אבל לצערי יש מדינות שכן עושות את זה. אבל לא מאוחר מדי. אנחנו יכולים לקדם את מדינת ישראל לשורה הראשונה של התחום הפיננסי. כיום יש, הגיע השר, למודאגים. כיום יש 3,800 עובדים בתחום של הקריפטו בארץ, כ-174 חברות, שגייסו כ-3.85 מיליארד שקל. אבל במקום להקל עליהן כדי שיתפתחו ויבואו עוד חברות, מדינת ישראל כרגע רק מקשה, בהמון תחומים: קשה להן לפתוח חשבונות בנק, קשה להן לגייס כסף. המצב החוקי במדינה במדינת ישראל לא מתאים למצב החדש בעולם. הצעת החוק שלי היא צעד ראשון וקטן, היא מבקשת להשוות את המצב של חברות הקריפטו לחברות אחרות בתחום ההייטק, בשני נושאים: נהוג בחברות הקריפטו לתת אופציות, כמו שנותנים בחברות ההייטק אופציות, אז חברות הקריפטו נותנות אותן, במקום במניות, במטבעות. וגם למשקיעים נהוג לתת מטבעות במקום מניות. אבל החוק הקיים לא מכיר במצב הזה, ובפועל מייצר אפליה נגד חברות הקריפטו. ישראל יודעת להיות פורצת דרך. בתחום הסייבר היינו פורצי דרך, בתחום המים, בפודטק, באון-ליין. גם בתחום הקריפטו אנחנו יכולים להיות פורצי דרך ולהביא את מדינת ישראל ממש לשורה הראשונה של הערים הפיננסיות בעולם. בואו נמשוך את החברות הגדולות מכל העולם לישראל, במקום להבריח את החברות הישראליות מהארץ. תודה רבה. משיבה סגנית השר מיכל וולדיגר.

וקולע. כבוד היושב-ראש,

חברי כנסת נכבדים, במסגרת התוכנית הכלכלית לשנים 2023 ו-2024 החליטה הממשלה, ביום 24 בפברואר 2023, על קידום האסדרה של הפעילות בנכסים דיגיטליים. בין היתר נקבע כי יש חשיבות להגדרת נכס דיגיטלי, מהו נכס דיגיטלי, באופן דומה שיהיה בכלל החוקים הנוגעים לרגולציה פיננסית, על בסיס העקרונות שנקבעו בהחלטת הממשלה. טרם הסתיימה העבודה על תזכירי החקיקה, ולכן אנחנו יושבים ועמלים על כך ומחכים לתוצאות של העבודה. לכן בשלב זה עוד אי-אפשר לקבוע בדיוק מהי ההגדרה הנאותה למה הוא "נכס דיגיטלי". אני רוצה לציין כי בסעיף 12 להחלטת הממשלה נקבע כי יוקם צוות לבדיקת ההסדרה הנדרשת, לרבות בחינת המעמד התאגידי וההיבטים המיסוייים הנגזרים של הארגונים האוטונומיים המבוזרים. לכן הצוות שנקבע בסעיף 12 להחלטת הממשלה, לאחר שיסיים, יגיש את המלצותיו לשר עד סוף דצמבר 2023. ולכן, בהתאם לסעיף 66 בתקנון לעבודת הממשלה, ועדת השרים החליטה לתמוך בקריאה הטרומית בהצעת החוק, בכפוף לכך שהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרד האוצר. הצעת החוק תוחזר לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה לפני הקריאה הראשונה.

לחברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק.

תודה רבה לסגנית השר. ביקשו להתנגד להצעת החוק. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, חברי וחברות הכנסת, יש כמה טעמים שבגינם ראוי להתנגד להצעת החוק של עמיתנו חבר הכנסת דן אילוז. הראשון, דומני שהדברים נרמזו בתשובתה של סגנית השר, שהנושא הזה של נכסים דיגיטליים כבד מאוד ומן הראוי להסדיר אותו בחקיקה ממשלתית. נוהג ראוי בבית הזה, שכאשר הממשלה אומרת שהיא יושבת על מדוכת החקיקה, ממתינים לחקיקה הממשלתית, וחבר הכנסת המציע הצעה פרטית מוזמן להצמיד אותה להצעה הממשלתית, בוודאי כשמדובר בחבר כנסת מן הקואליציה. הטעם השני הוא העובדה שלצערי הממשלה והקואליציה מסרבות להחיל את אותו הסטנדרט על הצעות חוק פרטיות שמגיעות מטעם חברי וחברות כנסת באופוזיציה. כאשר אנחנו מציעים הצעת חוק שפוגשת את ההיגיון הממשלתי, שמתאימה לסדר יומה של הממשלה, הממשלה הזאת והקואליציה הזאת אינן מוכנות לאשר את החקיקה בקריאה טרומית ואנחנו מתבקשים להמתין, במקרה הטוב כמה שבועות שלעולם לא מגיעים לסיומם, ובמקרה הגרוע, כפי שקרה להצעת חוק שביקשתי בעניינה החלת דין רציפות, לא תמיכה, בעניין זכויות נפגעות עבירה, סגנית השר, זכויות נפגעות עבירה, הצעה שעברה קריאה טרומית בכנסת הקודמת, נוסחה עם הדרג המקצועי של משרד המשפטים אני לא אזכיר לך מה אתם

שהיו אוניברסליים, לא שעשיתי לכם דווקא, חלילה. חברת הכנסת וולדיגר, את יודעת, ברגע מסוים את המעגל צריך, את יודעת, אני אפילו לא מתווכח, אני רק אומר שברגע מסוים נצטרך לראות איך גם קוטעים את המעגל. יעידו חברי הקואליציה היום, שהיו חברי אופוזיציה בכנסת הקודמת, שלפחות בוועדת החוקה נעשה מאמץ גדול מאוד לסייע גם לחברי אופוזיציה לקדם חקיקה פרטית שלהם. ודווקא לא סיעת הליכוד היא זו שצריכה להעיד על זה, אלא סיעות אחרות. חבר הכנסת קריב, כרגע העלתה מרב מיכאלי,

כל סיעת העבודה נסעתם לקפלן בגלל עמי אשד. אתה נמצא פה, אתה תסתדר עם הבלבול. הדבר האחרון שאני מבקש לומר, אדוני, ואני אקצר מאוד: עמיתי חבר הכנסת דן אילוז, יש הרבה היגיון בהצעה במקום שבאמת נכסים דיגיטליים הם שווי ערך למניות, אבל ההצעה שלך הולכת מעבר לכך והיא מעוותת את מערכת המס בנוגע לשכר עבודה, מכיוון שברגע שעובדים ידעו שאם הם מקבלים ממקום עבודתם מטבעות דיגיטליים המס הוא 25% ואם הם מקבלים משכורת רגילה המס השולי הוא 45% מתעוותת מערכת המס על הכנסות מעבודה. אנחנו יודעים שמערכת המס בנושא הכנסות מעבודה בישראל כבר סובלת מעיוותים קשים, והעובדים היחידים שמקבלים מטבעות קריפטו במקום שכר הם עובדים ששכרם ממילא גבוה. ולכן הצעתי היא להתנגד להצעה, או שתמשוך את ההצבעה, תחכה לחקיקה ממשלתית, ותצמיד את ההצעה. זו דרך המלך בעניין הזה.

תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו להצבעה. על פי בקשת האופוזיציה ההצבעה תהיה שמית. סגנית מזכיר הכנסת,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו,

דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו משתתף בהצבעה אופיר כץ,

ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן,

אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת ששש. חברת הכנסת גוטליב, אני שוב מעיר לך.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן,

עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת סגנית מזכיר הכנסת, אנא קראי בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח

אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח שוב, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש לדבר יותר בשקט.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו משתתף בהצבעה יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

משתתף בהצבעה אושר שקלים, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא כאן ולא הצביע, והוא מעוניין להצביע? אם כך, תמה ההצבעה. בעד, 15, נגד, שניים. אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה עברה, ולכן תעבור לוועדת כספים.

חינוך? אם כך, היא תעבור לוועדת הכנסת לקביעה שם. אנחנו עוברים לחוק הבא, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, שומה מתוקנת מוסכמת), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת אוריאל בוסו. יעלה ויבוא. לרשותך עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שאנו מביאים לפניכם היא מיוחדת במינה, מכיוון שלא רק שהיא באה לסייע לשכבות החלשות ולמעמד הביניים אלא היא גם מקילה בביורוקרטיה המסורבלת-מאוד. כפי שרובכם יודעים, כאשר מוציאים היתר בנייה או מוכרים נכס, בעל הנכס שנמצא בגבולות תוכנית משביחה, תוכנית משביחה היא תוכנית שאושרה על ידי מוסד תכנון ומשנה ייעוד קרקע או מוסיפה זכויות, ובשל כך שווי הקרקע עולה, נדרש לשלם לרשות המקומית מס, היטל השבחה. ההיטל הזה מחושב לפי שווי ההשבחה ומהווה חצי ממנה. את שווי ההשבחה קובע שמאי הרשות המקומית. אם לאדם יש השגות על הסכום כי הוא חושב שדורשים ממנו יותר, הוא צריך לפנות לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה או לשמאי מכריע. מדובר בהליכים ביורוקרטיים שאורכים זמן וכרוכים בהוצאות בין היתר לשמאי המכריע שמנהל את ההליך. הנישום גם צריך לקחת בחשבון את הסיכון שלא רק שהשומה לא תופחת, אלא שהיא אף תוגדל. כל המנגנון הזה קיים גם כאשר מדובר בשומות נמוכות מאוד של עשרות אלפי שקלים.

על דירת מגורים סטנדרטית, כאשר משפחה מתרחבת ורוצה בסך הכול לסגור מרפסת, לבנות חדר,

לא מעניין, אותו תהליך צריך לעבור, כאילו זו השבחה של בניין בן 50 דירות. המנגנון הקיים כיום יוצר שתי תוצאות גרועות: אזרחים רבים נמנעים מלנקוט הליך ערעור זה ומשלמים שומה, ומשלימים עם המצב כשהם חושבים שהיא לא צודקת וגבוהה מדי.

הואיל וחלק מהאזרחים בכל זאת פונה, נוצר עומס גדול על שמאים מכריעים. ואתם יודעים כמה שמאים כאלה יש במדינת ישראל, שמאושרים על ידי השמאי הממשלתי? 30. כל זה, 30 שמאים, אף שמדובר בשומות קטנות כגדולות ביחד. את המצב הזה אנחנו רוצים לתקן. התיקון שהבאנו לפני הכנסת הנכבדה היום יקבע שאם השומה לא עולה על 70,000 שקלים חדשים, החייב יהיה רשאי להגיש שומה מטעמו באמצעות שמאי מקרקעין, שיוכל לייצג אותו מקצועית מול הרשות המקומית ולנסות להגיע איתם להסכמה מבלי לנקוט הליך של ערעור. כך אנחנו מאפשרים לאלו שאינם יכולים להרשות לעצמם כיום ללכת להליך הערעור בשל העלויות הגבוהות, לנסות ולהפחית את היטל ההשבחה שהוטל עליהם, בדיוק כפי שעושים החברות הגדולות ובעלי האמצעים.

יתרה מכך, הצעת החוק תקל על הביורוקרטיה ותאפשר לפנות שמאים מכריעים לעסוק בשומות גבוהות ומשמעותיות הרבה יותר, וכך לסייע בקיצור זמני הליכי התכנון לפרויקטים גדולים ומשמעותיים יותר למשק. עוד חשוב לציין שכדי למנוע מצב של עריכת הסכמים בלתי ראויים, שזו סכנה אפשרית בקביעת מנגנון של שומות מוסכמות, ההצעה קובעת מנגנוני בקרה על השומות המתוקנות, למשל על ידי העברת השומה המתוקנת לבחינת משרד השמאי הממשלתי הראשי, שיהיה רשאי שלא לאשרן, פרסומן של השומות המוסכמות באתר האינטרנט של הוועדה המקומית ועוד.

כשהצעת החוק קובעת סד זמנים קשיח לכל שלב בדרך, כדי שלא יהיה מדובר בתהליכים ממושכים.

מדובר בהצעה שעולה בקנה אחד עם מדיניות הממשלה להפחתת הנטל הרגולטורי, והיא בשורה אמיתית למעמד הביניים ולשכבות החלשות בכך שהיא מסייעת להתמודד עם שומות היטל השבחה באמצעות עזרה של שמאים מקצועיים אך בעלות נמוכה, תוך חיסכון בזמן ובמשאבים לאזרחי ישראל ולמערכת כולה. אני רוצה להודות קודם כול לשר לשירותי דת חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שהתחיל לקדם את זה בזמנו והעביר את הצעת החוק הזו אליי, וכמובן לשר המשפטים, אבל גם לשר דודי אמסלם, השר במשרד המשפטים שאחראי על נושא השומות, שאפשרו זאת. כמובן שהצעת החוק הזו, כבר אני אומר לשר, אני מסכים שהיא תתואם ותחזור ביחד עם הליך מסוים שמקדמים כרגע במשרד המשפטים.

תודה רבה לחבר הכנסת בוסו. ישיב מטעם הממשלה השר יצחק וסרלאוף. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, המציע הנכבד, חברי חבר הכנסת אוריאל בוסו, עניינה של הצעת החוק בתיקון התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, אשר עוסקת בהיטל השבחה על דרך של הוספת הליך המאפשר תיקון שומת היטל השבחה באופן מוסכם בין החייב לוועדה המקומית.

החייב בהיטל השבחה יכול לערור לוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה או לפנות ליושב-ראש מועצת השמאים בבקשה למנות שמאי מכריע, אם הוא סבור כי נפלה שגגה בשומה מטעם הוועדה המקומית. האפשרות שהייתה קיימת בעבר בחוק בנוגע לשומה מוסכמת בוטלה על ידי המחוקק במסגרת תיקון מס' 84 לחוק, תוך קביעת הוראת מעבר שהסמיכה את שר הפנים להאריך את המועד שבו היה ניתן להחליט על שומות מוסכמות שסכומן לא עלה על 50,000 שקלים חדשים עד ליום 1 בינואר 2010. נכון לעת הזו, חייב אינו רשאי להידבר עם הוועדה המקומית לשם קביעת שומה מוסכמת. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי אם סכום החיוב בהיטל השבחה אינו עולה על 70,000 שקלים חדשים בעת דרישת התשלום, החייב רשאי להגיש לוועדה המקומית בקשה לשוב ולבחון את השומה, בצירוף שומה מטעמו שנערכה על ידי שמאי מקרקעין. הבקשה תובא בפני ועדת השומות, שרשאית לקבוע שומה מתוקנת מוסכמת, וזאת לאחר שהועברה להמלצת שמאי מטעם הוועדה המקומית, ביחס לבקשה. תכליתה של הצעת החוק הינה להקל על חייבים הנדרשים לשאת בהוצאות הכרוכות בהליך הערר או בבקשה למינוי שמאי מכריע, והיא מייעלת את התהליך הקיים כיום בנוגע לשומות בסכום נמוך יחסית. המשרד ומינהל התכנון תמכו בהצעת החוק הזו. יש מקום לבחון תיקונים והתאמות קלות, אך ההצעה בהחלט מבורכת וחיובית. זו הייתה גם עמדתנו בוועדת שרים לענייני חקיקה, שהחליטה לתמוך בהצעה. לאור האמור, אציע לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, בכפוף להסכמת המציע שהמשך החקיקה ייעשה בתיאום עם מטה התכנון, מנהל התכנון, אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרד המשפטים. כל

שנייה, טלי, הבטחת לי שתצאי החוצה, אבל לא משנה. באמת נושא רציני, אני רוצה שנייה, רציתי לראות אם אתה באמת משנה או, היה פה מקרה קודם במליאה,

אני לא בא להטיף מוסר, ובאמת לא בא לחלק ציונים, ואני יכול להבין שעבודה של הרבה שעות, כולנו נמצאים פה הרבה שעות, במיוחד השבוע, שבוע אינטנסיבי. אבל כשהיועצת המשפטית לכנסת עלתה ללחוש משהו ליושב-ראש וקרה מה שקרה, אני ממש מצר על כך. אני חושב שאנחנו יכולים להתנהג ולהתנהל אחרת.

בואו נגיד את זה כך, הביקורת היא יותר כלפי עצמי. אני חושב שכולנו, במיוחד אני באופן אישי, צריכים להתחזק בנושא של כבוד הדדי, במיוחד כשמדובר בעובדי הכנסת ובצורה ובאופן שזה נעשה. אני מצר על כך. אני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה טוב יותר למרות השעות שאנחנו עובדים פה, שעות לא שעות ושעות לילה מאוחרות, וכולנו מותשים ועייפים, אבל עדיין עושים את זה בשמחה ובאהבה. בואו ננסה לשמור על אורך רוח ושמחה ואחווה בינינו.

תודה רבה לשר וסרלאוף. ביקש להתנגד להצעה חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה.

היושב-ראש, חברי הכנסת, תראו איזה הידרדרות והשחתה מוסרית החברה שלנו עברה: פוגרומים של טרוריסטים בכפרים פלסטיניים על בסיס יום-יומי גם היום, לרבות שחיטה של כלב וזריקת גווייתו בכניסה למאהל של פלסטינים, חורבן וטבח בג'נין בתירוצים ואמתלות שקריות. אבל לא מדובר רק על הפרעות הנפשעות שצבא הכיבוש והטרוריסטים המתנחבלים עורכים, אלא על חגיגות שעושים על זה. בציבוריות הישראלית חוגגים, רוקדים על הדם ועל ההרג וההרס, מסיבה של אורגיית דמים. אדוני, באמת. דם פלסטיני הפך לא רק להפקר, הוא הפך לנדרש ונצרך, כזה שראוי ורצוי לשפוך כמה שיותר. כך רואים את זה בבית הזה וכך רואים את זה בחברה כולה. יותר גרוע, חברת הכנסת גוטליב. יותר גרוע, צימאון דם גזעני מהסוג הגרוע ביותר. תראו את ההידרדרות. אני אתן בזמן הקצר שיש לי סקירה היסטורית קצרה רק כדי לראות את ההידרדרות. בשנת 1992 אישה יקרה בשם בלה פריינד, חרדית, ציונית, שזיהתה את עצמה עם אגודת ישראל, לא בדיוק בעמדותיי, הגנה בגופה על מפגע פלסטיני שדקר שני ילדים בירושלים. המון ניסה לעשות בו לינץ', והיא נשכבה עליו וגוננה עליו בזמן שההמונים מגדפים, מכים אותה ובועטים בה. לא רק שהיא עשתה את זה, היא זכתה להלל, ממי? בין השאר מהרב אברהם אלקנה כהנא שפירא, הרב הראשי דאז וראש הציונות הדתית. פריינד,

פעלה כהלכה, והוא לא במקרה בחר את המילה "כהלכה", ברגע שלא היווה סכנה, אסור היה לפגוע בו. וגם להקה בשם הדג נחש הוציאה עליה שיר, בסוף אני מקווה שתיתן לי לצטט ממנו. אם תקצר. ב-2016 ראינו את תופעת אלאור אזריה. לא רק שלא הגנו על פצוע, יהיה אשר יהיה, אלא נתנו לגיטימציה לרצח שלו אחרי שכבר לא היווה סכנה. ואתמול בפיגוע בתל אביב כן, פיגוע שאנחנו שוללים, וידוא הריגה, לא רק שאחרי ששכב המפגע על הרצפה,

אחרי שלא היווה סכנה לאיש, ירה בו אותו רוצח, זה וידוא הריגה, נא לסיים, חבר הכנסת כסיף. אבל היו תמיכה ועידוד מצד גזעני עוגמה יהודית ועוזריהם בממשלת הדמים. נא לסיים, חבר הכנסת כסיף. אני מבקש שתיתן לי עוד כמה שניות. לא, לא, ממש לסיים. אני ממש מסיים, חבל, אני רציתי לקרוא את השיר.

אז אני אסיים במשפט אחרון. בישראל של היום, ישראל שבה טרור הכיבוש מנורמל, ריקבון הגזענות מתפשט, הפשיזם האלים משתולל, המשיחיות הקנאית משתלטת ומחריבה כל חלקה טובה, לא פלא שרוצחים ופוגרומיסטים הופכים לגיבורים, ורודפי שלום וצדק, למוקצים. בבקשה, כבוד היושב-ראש, תן לי רק לקרוא מהשיר. לא, לא, אני מבקש. אמרת משפט אחרון.

מהשיר של הדג נחש, ששרים על בלה בליסימה, אותה פריינד שהגנה. כתוב שם: "הגברת לסמל לא הפכה / ושמה נמחק למעשה מהתודעה, אולי כי ישראל עוד בשלה ולא בשלה / לאמץ לחיקה גיבור / שגבורתו לא מלחמתית, גיבור / שגבורתו היא לא צבאית, גיבור / שגבורתו רק מוסרית / גיבור אישה, ועוד חרדית. // דעי לך אישה יקרה שלא שכחתי / את סיפור גבורתך,

לעצמי הבטחתי / שזה סיפור איתו ראוי ילדים לחנך." תודה על הסבלנות.

חבר הכנסת בוסו, אתה מעוניין להגיב על הדברים?

אם כך, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. שוב, לבקשת האופוזיציה, ההצבעה תהיה שמית. סגנית מזכיר הכנסת, נא לקרוא את שמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי,

עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף,

יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו משתתף בהצבעה אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי,

אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו משתתף בהצבעה שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת

אינה נוכחת סגנית מזכיר הכנסת, נא קראי בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו.

אנחנו בסבב שני. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר,

אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח

אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון,

אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח

אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח

אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן,

אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת שלא הצביע, נמצא באולם ומעוניין להצביע?

תמה ההצבעה. חבריי חברי הכנסת,

נמנעים. אני קובע כי אושרה הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, שומה מתוקנת

התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת בוסו, והיא תעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה להמשך הכנה.

נגב-גליל? אם כך, היא תעבור לוועדת הכנסת.

אנחנו עוברים לחוק הבא, הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (צדק חלוקתי בכל הרשויות המתוקצבות במדינת ישראל),

של חבר הכנסת יעקב אשר. לבקשתו, הוא ינמק מהצד. לרשותך דקה אחת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, בפקודת העיריות ניתנה סמכות לשר הפנים בהסכמת שר האוצר ואחרי עיון בהמלצות של ועדת חקירה שהוא ממנה לצורך זה, להחיל בצו שבאזור תעשייה שאין בו מגורים אשר מצוי ברשות עירייה או מועצה מקומית מסוימת, ההכנסות שמתקבלות באותו אזור יחולקו בין אותה עירייה לבין רשויות סמוכות או גובלות לאותה עירייה או מועצה מקומית. הרציונל של סמכות לקבוע צו חלוקת הכנסות הוא לבטא צדק חלוקתי, לקחת אזור שהמדינה הקצתה למסחר ולתעסוקה ושהוא משרת ומתפרנס מכלל האזור ומערים אחרות, ולחלק את ההכנסות ממנו עם יתר הרשויות הסמוכות אליו. דבר זה מחזק את החוסן הכלכלי של אותן רשויות, משפיע על הרווחה, על החינוך ועל פרמטרים נוספים. אנחנו רוצים שכל ילד או תושב יקבל את המגיע לו, גם אם הוא גר בעיר שיש בה פחות אזורי תעסוקה ומסחר עתירי ארנונה. לאור זאת הצעת החוק מבקשת לתת סמכות לשר הפנים למנות ועדת חקירה לעניין הכנסות ולקבוע בהתאם חלוקת הכנסות גם מעבר לקו הירוק, דבר שכיום לא ניתן לעשות.

תודה רבה. יגיב מטעם הממשלה השר שלמה קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, סעיף 9ב לפקודת העיריות מסמיך את שר הפנים, לאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה, להכריז בצו על חלוקת הכנסות מארנונה כללית, היטלי השבחה ותשלומי חובה אחרים מאזור מסוים, בין הרשות המקומית שבתחומה מצוי אותו אזור לבין רשויות מקומיות אחרות הסמוכות לה או גובלות בה. הפקודה אינה מוחלת כיום כלל באזור יהודה ושומרון, שם הרשויות פועלות מכוח תחיקת הביטחון, כלומר צווים ותקנונים שהתקין מפקד כוחות צה"ל באזור. אני מדלג לעיקר התגובה: הצעת חוק הזו מבקשת לאפשר חלוקת הכנסות מרשויות מקומיות הסמוכות או גובלות ברשויות מקומיות ביהודה ושומרון. יוער כי ההצעה לא מחייבת להעביר הכנסות מרשות פלונית לרשות אלמונית, אלא מכניסה את הרשויות ביהודה ושומרון למניין הרשויות שלשר הפנים סמכות לקבוע חלוקת הכנסות לגביהן מרשויות אחרות לאחר עבודת המטה המקצועית והמשפטית, הנדרשת גם כיום לגבי כל סוג של חלוקת הכנסות. לאור האמור החליטה ועדת השרים לחקיקה, בתמיכת משרד הפנים, לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, בכפוף לכך שהמשך החקיקה יעשה בתיאום עם משרד הפנים, משרד האוצר ומשרד המשפטים. בכפוף לכך, אני מציע לכם, חבריי חברי הכנסת, לתמוך בהחלטה.

אה, סליחה. לרשותך עוד המון זמן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי מה שקורה עכשיו, אבל מה שראינו היום כאן במליאת הכנסת, כשיש עתיד ניסו להפוך לכוח קפלן כאן, בתוך המליאה, שורפים את המדינה ומנסים לשרוף גם את הכנסת, שברו את כל הכללים ואת כל המוסכמות, אז זה לא הצליח להם, כי ואטורי ידע להוציא אותם אחד-אחד החוצה, והם שלחו הערב, בעודו לובש מדים, את המועמד הבא בפריימריז של יש עתיד, בין האונה הימנית לאונה השמאלית של יאיר לפיד, עמי אשד, זה שהפקיר את אזרחי ישראל לטובת חבורת פורעים ונתן להם לעשות, כולל ברגעים אלו, ככל העולה על רוחם, זה שאפשר, מה יש לך לומר, רם בן ברק? גם אתה היית פועל באותה הדרך? נותן לאנרכיה, נותן להשתוללות ברחובות? זאת הדרך שלכם לנהל את המדינה? העיקר זה הג'וב?

העיקר זה הכספים הקואליציוניים שלכם? אנרכיה זה אתם. משטרה, אל תקשיבו להם.

נא לאפשר לשר להמשיך. שופטים, אל תקשיבו להם. אנרכיה זה אתם.

עוד כישלון מהדהד של איש שמאל שמשתמש בתפקיד שלו, בכוחות הביטחון, כדי לקדם סדר-יום שאזרחי ישראל שלחו לאופוזיציה כי הם לא רוצים שסדר-היום הזה יוביל מדיניות. תודה, חברת הכנסת גוטליב. הוא בגד בתפקידו, והוא בוגד בתפקידו גם היום, במשימות שהוטלו עליו מתוקף תפקידו, ומתבכיין. עמי אשד ניצל את המדים שלו בעודו עם מדים ופעל תוך ניצול לרעה של המדים והתפקיד שלו.

מה העונש לבוגד? את מפריעה לשר שלך. רם בן ברק, נא לתת לשר להשיב. אני לא מבין איך הוא לא נעצר לחקירה על ביזיון על מה שהוא עושה, מסיבת עיתונאים פוליטית בעודו לובש מדים. אני שירתי את המדינה שלי, כמה שנים לבשת מדים? לא כמוך ולא כמוהו, כמה שנים לבשת מדים? כדי לעשות פוליטיקה, קרעי, די, כדאי שתעצור. כדאי שתעצור. מהשירות הצבאי שלי או המשטרתי שלי. קרעי, תעצור. קורא לו "תומך טרור". אתה לא מתבייש? מכסת לשון הרע התמלאה עד תשעה באב. אתם יודעים לעשות רק פוליטיקה על חשבון אזרחי ישראל,

את היועצת העוכרת ישראל שלך ששמת בוועדת החוץ והביטחון,

אל מי אתה מדבר? שנים ארוכות של שירות ביטחון לא יכסו את הערווה הזו, את מה שהעזת בחוצפתך לעשות כיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון.

תתבייש לך. תגיד, אתה מסוגל לענות לעניין פעם אחת? חברת הכנסת פרידמן. חבר הכנסת רם בן ברק. פעם אחת תענה לעניין ואל תבלבל במוח. חברת הכנסת פרידמן. חברת הכנסת פרידמן, נא להפסיק להפריע. תפסיק לבלבל במוח ותענה פעם אחת לעניין בלי לפזר רעל. כל היום רעל, רעל, רעל. חברת הכנסת פרידמן, איזה אינטרסים את מייצגת ביש עתיד? אולי תגלי לנו? דוקטור רעל.

איזה אינטרסים את מייצגת

איזה אינטרסים אתה משרת? רק אנשים בדמותו וצלמו. גם אתה, טופורובסקי.

איזו אידיאולוגיה יש לך, רק אנשים בדמותו וצלמו נכנסו לרשימה של יש עתיד.

קצת קשה, חברת הכנסת טלי גוטליב, אדון לפיד, אני בטוחה שגם אתה לא מסכים שיגידו למישהו "אפס". אדון לפיד, אני בטוחה,

חברת הכנסת גוטליב, אני מבקש,

אבל כמו צעירים בתחומים אחרים לפעמים הם מתקשים להכיל מורכבויות, עושים מעשים שגויים, וצריך לדעת להציב קווים אדומים. אז ניצב אשד בוגד, רם בן ברק ראש המוסד הוא פרחח שלא תרם כלום, אבל נוער הגבעות, נעריץ את מסירות הנפש שלהם. אתם פשוט התחלקתם, התחלקתם על הראש. אבל לעניין הצעת, חברת הכנסת הר מלך, עכשיו הוא ברשות דיבור. לעניין הצעת החוק, אני יודע למה חבר הכנסת אשר ביקש לנמק מהפינה במהירות, כי הוא רצה לדבר על צדק חלוקתי, והוא רצה להציג את זה כהצעת חוק,

עניין קטן, גם לביתר עילית ולא רק לדימונה. הוא רק שכח לספר שמדובר בעוד הצעת חוק של סיפוח דה פקטו, בעוד הצעת חוק שיוצרת מציאות מעוותת, שבה באותו תא שטח, באותו תא שטח יש תושבים שחיים בתוך מציאות דמוקרטית ותושבים שחיים תחת משטר צבאי. אז התרגיל הזה לא יעזור. אנחנו לא נתעלם מהעובדה שאתם מנסים לקדם כאן סיפוח דה פקטו כדי לייצר מצב שלאזרחים ישראלים יהיו כל הזכויות כשהם גרים בשטח לא ריבוני, והתושבים הלא-יהודים באותו אזור, הם יחיו תחת משטר צבאי, ואתם תיצרו מצג שווא כאילו לא מדובר כאן בתפיסה לוחמתית של שטח על פי הדין הבין-לאומי. והמהלך הזה של הסיפוח דה פקטו, שמציב איום דרמטי על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו נעמוד כחומה בצורה מול המהלכים הללו.

חבר הכנסת קריב,

תוציא צו אלוף, כי מדובר בשטח בתפיסה לוחמתית, ולא חלק,

ממדינת ישראל הריבונית. תודה רבה. חבר הכנסת אשר, אתה מעוניין להגיב? לא ראוי לתגובה אפילו. אם כן, חבר הכנסת אשר אינו מעוניין להגיב. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. לבקשת האופוזיציה, ההצבעה תהיה שמית. סגנית מזכיר הכנסת, נא קראי בשמות חברי הכנסת. חבריי, נא לשמור על השקט. חבר הכנסת קריב, אתה מפריע. חבר הכנסת קריב, אתה מפריע למהלך ההצבעה. ששש.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, לא משתתפת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, נגד אחמד טיבי,

יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן,

נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו,

אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון,

לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל,

פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן,

עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

נוכח אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת סגנית מזכיר הכנסת, אנא הקריאי את שמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח

אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח

אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק,

גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא באולם ולא הצביע ומעוניין להצביע? אם כן, תמה ההצבעה. הליכוד מצביע בעד צדק חלוקתי. זה כמו שהעבודה תצביע בעד, איו"ש.

חזק. פעם הליכוד היה קפיטליסטי.

19, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (צדק חלוקתי בכל הרשויות המתוקצבות במדינת ישראל), התשפ"ג 2023,

והיא תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. לוועדת כספים. כלכלה? אם כך, היא תעבור לוועדת כנסת. אנחנו עוברים לחוק הבא, הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון,

התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת בועז ביסמוט וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת ביסמוט, בבקשה.

גוטליב וטופורובסקי. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה.

חבר הכנסת ביסמוט, לרשותך עשר דקות, בבקשה. סגן השר אבוטבול, אנחנו רוצים לתת לחבר הכנסת ביסמוט לדבר, בבקשה. חבר הכנסת טופורובסקי, שוב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה. גב' בראשי, בבקשה. חבריי לסיעה, אולי צריך להזכיר, דווקא עם הרעש עכשיו וכל ההערות האלה, שהיום כאן בעיר הזאת בירושלים נטמן רב-סמל דוד יהודה יצחק, זכרו לברכה, צריך להזכיר את זה פה, לוחם סיירת אגוז שנפל בשעה שהגן על המולדת, ובין היתר גם עלינו,

הייתי מצפה להתנהגות קצת יותר נאותה ביום קדוש שכזה, ביום עצוב שכזה, ביום טרגי שכזה. אני חושב שאני כבר לא מצפה לקווים אדומים, לא מחבריי ובטח לא מהאופוזיציה היום, אבל אין קווים יותר, הכול מותר להגיד. הבית הזה סבל היום, ביום שכזה,

ביום שהייתה לוויה כל כך קרוב אלינו, אני חושב שההתנהגות הייתה פה היום, ודווקא אומר את זה הח"כ הטרי יחסית, התנהגות כל כך בלתי הולמת. ויותר מזה, אומרים לי פה, אני שומע, שעכשיו יש הפגנות ברחובות. אז הבית הזה אמור להיות, ואני מסתכל עליכם, חבריי באופוזיציה, אתם אמורים פחות או יותר להוות קצת יותר דוגמה,

להיות הגורם הממתן, אנחנו?

ולא להיות להפך, הגורם שמתחרה עם המחאה מי עושה יותר רעש, מי פה יותר מבעיר ומלהיט את היצרים. אבל אני אדבר על העניין שאני פה עכשיו היום. אין לך משפט אחד על מה שקרה על ידי חבר סיעתך שהוא סגן יושב-ראש הכנסת? חבר הכנסת קריב. זה לא דיון עכשיו, חבר הכנסת קריב. אם שמעת את מה שאמרתי, אמרתי שאני מצפה מהבית הזה, שכל אחד בו, כולל אתה, כולל אתה, קיבל את המושב הזה בהשאלה,

כל אחד כאן ממלא שליחות. הציבור מסתכל ביום שכזה. ואם אתה כבר מדבר איתי, אם אתה כבר פונה אליי, אז אני אפנה אליך. מהמפלגה שלך היום,

דיברו על חוק הלאום בהרבה מאוד טרוניה ותלונות.

אז רק להזכיר לך שבכנסת הראשונה היה כאן שר חינוך בשם בן-ציון דינור, שאתה מכיר היטב. פרופ' בן-ציון דינור, שר החינוך כמדומני. הוא לא היה מהליכוד, הוא לא היה מהשותפים שלי, עוצמה יהודית, הוא לא היה ממה שאתה מגדיר כביכול קיצוניים. מה אמר בן-ציון דינור, אפרופו כל מה שאתה אומר על השוויון? שאין שוויון. כי לשיטתו, מה הוא אמר? הוא אמר את זה כאן לערביי ישראל: יש לכם את כל הזכויות בארץ הזו, אבל אין לכם זכות על הארץ הזו. לא אמר את זה מנחם בגין, לא אמר את זה ז'בוטינסקי, אמר את זה בן-ציון דינור. אבל כמה קל להיות דמגוג, לבוא פה בכנסת ולהציג אותנו כאילו שאנחנו פה המסיתים, הלא שוויוניים. תקרא קצת את אבותיך,

במושב שאתה יושב, ואחרי זה תדבר איתי על שוויון. ולא נעים להגיד לך, אם צריך להגיד את זה כאן במליאה ולהיות לא אלגנטי, בתחום הלאום אין שוויון.

לא באתי בשביל זה. בכובעי כיושב-ראש, תן לי, בבקשה. לא הפרעתי לך. בכובעי כיושב-ראש הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ואלכוהול אני נחשף לתופעות מסוכנות שהופכות ליותר ויותר שכיחות בקרב בני הנוער.

יושב כאן באופוזיציה ידידי סימון דוידסון, וכמה נעים לראות בוועדה שלנו את שיתוף הפעולה הפורה והמצליח והמכבד בינינו. הלוואי שהיינו רואים את זה קצת יותר בבית הזה. באחד מדיוני הוועדה שכינסתי הגיעו נציגים ממועצת התלמידים והנוער הארצית. הם שיתפו אותי במידע, כבוד היושב-ראש, שהשאיר אותי המום. אני שואל פה את חבריי במליאה: אתם יודעים באיזה גיל בני נוער מתחילים להתנסות לראשונה בעישון? בסיגריות אלקטרוניות? אז אני הופתעתי.

יושב-ראש ועדת סמים, אלכוהול והתמכרויות לא ידע. אתם יושבים?

גיל עשר. אני חוזר: גיל עשר.

גיל עשר זה כיתה ג', ד'. אצלי בבית יש גיל עשר, הבן שלי דוד הוא בן עשר, כיתה ד', דווקא בבית ספר טוב וראוי בתל אביב. ושאלתי אותו: תגיד, בני יקירי, זה נכון? והבן שלי מספר לי שכן. ומה עוד אני מגלה? שמדוח משרד הבריאות עולה כי 20% מבני הנוער מעשנים. עכשיו, צריך להבין, חברים, אני לא אוהב להיכנס לחיים של אנשים, אבל אני גם אוהב לראות אזרחים בריאים, ולא אכפת לי אם הם מצביעים שמאל,

חילוניים, דתיים, אני אוהב שאזרחי ישראל יהיו בריאים. עישון הוא גורם התמותה מספר אחת בישראל. למעלה מ-8,000 בני אדם נפטרים מדי שנה מנזקי העישון. במתמטיקה פשוטה, 22 אנשים נפטרים ביום. כלומר, אדם אחד נפטר כל שעה. תופעת הסיגריות האלקטרוניות הולכת ומתגברת בקרב בני נוער, תופעה מסוכנת, שאגב, כבר גבתה קורבנות. לאחר מותו המצער, לאחר מותו הטרגי של הנער מידן מרדכי ברוך קלר, זיכרונו לברכה, התקשרתי בעצמי, מה לעשות, עיתונאי לשעבר, לאחד הרופאים בבית החולים שניידר, שם הוא אושפז ושם גם, לצערנו הרב, באופן טרגי סיים את חייו, בבית החולים שטיפל בו. נאמר לי שזה חד-משמעית תוצאה של סיגריות אלקטרוניות. חברי הכנסת היקרים, חבריי, אופוזיציה, קואליציה, אנחנו במלחמה על בריאות ילדינו. לאחר ששמעתי את כלל הגורמים המקצועיים שלקחו חלק בדיוני הוועדה שקיימתי בנושא, בין היתר נציגי משרד הבריאות, האגודה למלחמה בסרטן, המיזם למיגור העישון, קופות החולים, רופאים ומומחים, נוכחתי לדעת שכיום, אדוני היושב-ראש, קיימים בישראל מגוון של מוצרי עישון, כדוגמת סיגריות, טבק לנרגילה, סיגריות אלקטרוניות, הניתנים לרכישה במגוון רחב של ריחות וטעמים,

לא בטעם טבק. מה היה שם, איזה טעמים אנחנו מוצאים שם?

טעים, אבטיח. צמר גפן מתוק. כמה זה נעים לילד. שוקולד. וממה שהבנתי יש מאות טעמים.

עכשיו, תבינו דבר אחד: הטעמים והריחות האלה הופכים את מוצרי העישון למסוכנים יותר. בוא נחשוב ביחד, הם הופכים את העישון לטעים, למשהו אטרקטיבי, ולמעשה, אני מדבר איתכם על ילדים, זה מושך אותם, זה מפתה אותם יותר ויותר להתנסות במוצרי העישון האלה. אדוני היושב-ראש, כתוצאה מכך הגשתי את הצעת החוק שתאסור למעשה מכירת סיגריות אלקטרוניות ומוצרי עישון בטעמים ובריחות שונים, במטרה למגר את התופעה המזיקה ולהפחית את מספר המעשנים. אתה כמובן מסתכל על העולם ואתה רואה שגם על פי מחקרים מהעולם מוצרי עישון בטעמים ובריחות הינם שער הכניסה למעגל העישון. הרי לא סתם עושים את הדבר הזה, הרי זה מפתה את אותו ילד כמובן, ובעיקר כמובן בני נוער וצעירים. למעלה מ-35 מדינות היום בעולם אוסרות או מגבילות את השימוש, הייצור והשיווק שלהם, מדינות שלא כולן אלמוניות, את חלקן אפילו כולכם כאן מכירים, ארצות הברית, קנדה, מדינות באיחוד האירופי.

הצעת החוק הזו הינה צעד ראשון ובטח שלא אחרון במאבק על בריאות ילדינו. לפני כשבוע הגשתי הצעת חוק נוספת, שמטרתה לפקח על מרכיביהם של מוצרי העישון המשווקים בישראל. אדוני היושב-ראש, אני יכול להתחייב בפניך שאני אמשיך לפעול ככל שיידרש, בכל הכלים שעומדים לרשותי, לקידום ושמירה על הבריאות של ילדינו ושל כלל הציבור בישראל. תודה רבה. תודה רבה. יגיב בשם הממשלה השר שלמה קרעי. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, מטרת הצעת החוק היא לאסור הוספת טעמים למוצרי העישון השונים למעט תערובות צמחיות לעישון כהגדרתן כיום בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, במטרה לצמצם את הפיתוי של בני נוער וצעירים לשימוש במוצרי עישון בטעמים, ובכך להפחית את שיעור המעשנים והמעשנים החדשים בקרב בני נוער וצעירים. הצעת החוק תואמת עדויות מחקריות שמוצרי העישון בטעמים תורמים לפיתוח ההתמכרות לעישון ומושכים מעשנים רבים, בעיקר בני נוער וצעירים, להשתמש בהם. אנו תומכים בתכלית הצעת החוק, שהיא מבורכת. הבהרנו למציע שלצד הכלי המוצע משרד הבריאות מאמין בשילוב כלים נוספים לצורך גיבוש אסטרטגיה מקיפה ומגובשת למניעת כניסתם של בני נוער לעולם העישון, ובתוך זה לעולם העישון של סיגריות אלקטרוניות.

אנו שותפים לחשש האמיתי שמשקף מהצעת החוק בדבר שיעור המעשנים בכלל, ובפרט שיעור המעשנים בקרב קטינים, שהיא תופעה שחייבים להיאבק בה. לאור החשיבות הרבה בהגנה על בריאות הציבור מפני נזקי העישון, אשר גובה אלפי קורבנות בשנה, ולצורך ההתמודדות עם בעיית ההתמכרות לעישון באוכלוסייה ובעיקר בקרב צעירים, ובהתאם להחלטה שהתקבלה בוועדת השרים, אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, וזאת בכפוף להסכמה עם משרד הבריאות ומשרד המשפטים ולהחזרה לוועדת השרים לאישור לפני קריאה ראשונה. אז כמו שאמרתי, אנחנו תומכים בהצעה בקריאה טרומית.

שאופיר, איפה אופיר, טוב, מכאן, רק תעדכנו, אני פה, הכול בסדר. מה, רק עכשיו הפעלת לי זמן? לא נורא, אני אוריד לך דקה על חשבוני. להפך, קיבלת עוד דקה.

אולי תגנה את הנהג שדרס, בוודאי אני מגנה אלימות באופן עקבי. מי שפועל באלימות צריך להיענש במלוא חומרת הדין. גם מי שפועל באלימות ובבריונות כלפי מאות אלפי אזרחים ומונע מהם את שגרת החיים שלהם, גם בו צריך לטפל, וזה עמי אשד, אותו אחד שחודשים ארוכים מירר את חייהם של מאות אלפי אזרחים במרכז הארץ. טוב שהוא הולך, צריך גם להוריד לו את הדרגות. סיימנו? טוב, אז נמשיך עם מה שתכננתי בחוק הבא.

תודה לשר קרעי. ביקשה להתנגד חברת הכנסת מטי צרפתי, היא לא כאן. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה. שוב, לבקשת האופוזיציה ההצבעה תהיה שמית. סגנית המזכיר, נא קראי בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת,

נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינה נוכחת בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, לא משתתף אחמד טיבי,

יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו,

אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה,

גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל,

יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב,

שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת סגנית המזכיר, נא קראי בשמות חברי הכנסת שעוד לא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון,

אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא,

נוכחת משה טור פז, לא משתתף יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח ארז מלול, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, בעד אליהו רביבו, בעד שמחה רוטמן,

נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם מי מחברי הכנסת שנמצא באולם ולא הצביע מעוניין להצביע? (קוראת בשם חבר כנסת) אברהם בצלאל, בעד אם כן, תמה ההצבעה.

תוצאות ההצבעה: בעד, 27, נגד שלושה, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון,

התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת בועז ביסמוט וקבוצת חברי הכנסת עברה,

ותועבר לדיון בהמשך החוק בוועדת הכלכלה. ועדת הפנים. אם כן, אנחנו נעביר אותה לוועדת הכנסת להחלטה. חבר הכנסת גלעד קריב ביקש למסור הודעה אישית.

חבר הכנסת ביסמוט, אני ביקשתי למסור הודעה אישית כדי להגיב על הדברים שלך שכוונו אליי ואל סיעתי במהדורותיה הקודמות, תוך אזכור שמו של שר החינוך השלישי בן-ציון דינור. אבל קודם להתייחסות שלי לדבריך,

רוצה לומר לך כך, אדוני: תראה,

כי אני רוצה לברך אותך, עליזה. הודעה אישית, מה לעשות? חבר הכנסת קריב ביקש למסור הודעה אישית, וכך הוא יעשה. כן, בבקשה, אתה יכול להמשיך. חבר הכנסת ביסמוט עשה את הטעות והתייחס אליי. אז אדוני, תראה, אני מאוד התחברתי לדברים שאמרת בפתח הדברים שלך. אנחנו חווינו פה באמת יום קשה, יום קשה, שהצטרף אל ימים לא פשוטים שחווינו השבוע, בעיקר בוועדת החוקה, אבל גם במקומות נוספים בבית הזה. עלית לכאן וציינת בצדק שטוב נעשה כולנו אם נקבל על עצמנו את כובד האחריות של נבחרי הציבור במלואו, כולל אותו חלק של גם מעט להרגיע את הרוחות בבית הזה, מתוך תקווה שגם הדברים יקרינו החוצה. אבל מייד לאחר מכן פעלת בניגוד לאמרתו של רבי נפתלי מרופשיץ, שאמר שכשאדם מכה על החזה במהלך אמירת הווידוי, טוב יעשה אם יקפיד שהאגרוף נוחת על החזה שלו ולא על החזה של זולתו. הייתי יכול לקבל את פנייתך גם אל חברי האופוזיציה אם היא הייתה באה אחרי פנייה שלך גם אל חברי הקואליציה. פעם אחר פעם ביום הזה, בשעה שחברי האופוזיציה עלו לנמק הצעות חוק ענייניות, שאפשר להסכים להן או להתנגד להן, נציגי הממשלה עלו לכאן לדוכן על מנת בעיקר לא להגיב עניינית להצעות החוק, אלא לדבר בשפה בלתי מתקבלת על הדעת על חברי האופוזיציה ועל ציבור של מאות אלפי ישראלים, שגם עכשיו נמצא ברחובות מתוך חשש אמיתי, לא מניפולטיבי, חשש אמיתי, שאולי אתה לא מסכים איתו, לעתידה של הדמוקרטיה הישראלית. אז אי-אפשר. בעיצומו של יום שבו סגן יושב-ראש הכנסת מטעם האופוזיציה מוציא מן המליאה באופן סדרתי חברי כנסת מהצד הזה כי הם לא באים לו טוב בעיניים, ולאחר מכן עמיתו, עוד סגן יושב-ראש מהקואליציה, מבייש את היועצת המשפטית של הכנסת, זה לא עובד ביחד, חבר הכנסת ביסמוט. מצוות הרגעת הרוחות חלה על כולנו, ובמיוחד חלה על מי שאוחז במוסרות השלטון. ועכשיו, אדוני, לעניין בן-ציון דינור, זכרו לברכה.

אתה צודק, לבן-ציון דינור הייתה תפיסה מאוד ברורה לגבי זכויותיו ההיסטוריות והטבעיות של העם הפלסטיני. אבל כדאי להציג את משנתו של בן-ציון דינור באופן מלא, להזכיר, ראשית, כיצד הוא היה שותף בכיר של דוד בן-גוריון באימוץ תוכנית החלוקה ובניסוחה של מגילת העצמאות, מגילה שמכירה בקיומו של העם הערבי בחלקת האלוהים שהיא גם שלנו, בעיקר שלנו. אני אומר, חברים, אני אומר, לא רבתי. יש לי עוד דקה וארבע שניות אם לא תפריעי, כי אז ייתנו לי תוספת זמן,

אז בן-ציון דינור תמך בכל מאודו בתוכנית החלוקה, והיו כאלה במפלגת העבודה, בתנועת העבודה, שלא תמכו בתוכנית החלוקה. הוא תמך. ויותר מזה, וזה כבר מתכתב עם ההצעה שלי לתיקון חוק הלאום, בן-ציון דינור הוא זה שניסח את מטרות החינוך הממלכתי ב-1953, בנוסח הראשון של החוק. ונחש מה, עמיתי וידידי חבר הכנסת ביסמוט, זה מה שכתב בן-ציון דינור במטרות חוק החינוך הממלכתי: "מטרת החינוך הממלכתי היא להשתית את החינוך היסודי במדינה על ערכי תרבות ישראל והישגי המדע, על אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל, על אימון בעבודה החקלאית ובמלאכה, על הכשרה חלוצית, ועל שאיפה לחברה בנויה על חירות, שוויון, סובלנות, עזרה הדדית ואהבת הבריאות".

ואם היית קורא את ההצעה שלי לתיקון חוק הלאום, היית מבין עד כמה בן-ציון דינור היה חותם עליה בשתי ידיים, כי היא בדיוק מתכתבת עם התפיסה שלו של השוויון כערך יסודי, לא בדרכה של הדמוקרטיה הישראלית אלא בדרכה של הציונות.

תודה רבה. אנחנו עוברים לפי סדר-היום להצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון,

התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אושר שקלים, אופיר כץ ואחרים. חבר הכנסת שקלים. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

כפי שיוליה אמרה, אני מתכבד באמת להגיש את הצעת החוק הראשונה שלי כאן. לפני כחודש היה לי הכבוד ליזום ולהוביל את היום הבין-לאומי בכנסת ישראל ללא עישון. באותו יום יצא לי להתחייב לכמה צעדים, ואני מתחיל לפרוע את השטר כבר מהיום. הצעד הראשון הוא פרסום תמונות של נזקי העישון על גבי חפיסות הסיגריות, אם אפשר קצת שקט. חבריי בקואליציה, אתם מפריעים לחבר הכנסת שקלים.

כפי שחברנו בועז ביסמוט כבר אמר, מדי שנה נפטרים בישראל כ-8,000 אנשים כתוצאה מנזקי העישון, כ-800 מהם כתוצאה מעישון פסיבי. בואו תחשבו, זה יוצא לנו בערך מיניבוס שלם של אנשים שנהרגים כל יום. כל יום מיניבוס. כל בן אדם הוא עולם ומלואו, ותחשבו איזה נזק עצום זה. זו לא גזרת גורל. אלה אנשים שפשוט החליטו לחיות אורח חיים לא נכון ולא בריא. איזה נזק עצום זה למשפחות של אותם אנשים, ובכלל זהו אורח חיים לא בריא שהם גם מנחילים לסביבה שלהם. וכאן אני חושב שנכנס התפקיד שלנו כנבחרי ציבור: להזהיר, להתריע בפני אזרחי ישראל על ההרגל ההרסני הזה, על הסכנות שבעישון האקטיבי והפסיבי והתחלואה הקשה שהוא מביא איתו. וכפי שגם חברי ביסמוט אמר, באמת גם כניסתן של הסיגריות האלקטרוניות כמוצר טרנדי-אופנתי, כיפי כזה, בשנים האחרונות גם גיל העישון, התחלות העישון, הוא ירד ואנחנו צריכים לתת על זה את הדעת. כשאני הייתי נער יצא לי להתרועע עם הרבה מאוד חברים, ואני גאה מאוד לספר היום שהייתי היחידי בחבר'ה שלי שפשוט לא עישן, גם אם זה אפילו פגע במדד הפופולריות שלי אבל זה ממש לא עניין אותי. ואני לא נכנעתי לשום לחץ חברתי ואני מאוד מאוד גאה על כך. אבל מה לעשות שיש היום הרבה בני נוער שכן נכנעים ללחץ החברתי הזה. לפני כחודשיים וחצי נחשפנו למקרה המצער והטרגי של מידן קלר ז"ל, שממש נגע לליבי, והקדשתי בעבורו ולזכרו את היום ללא עישון שיזמנו לפני למעלה מחודש. עכשיו קצת נתונים. הטבק שבסיגריות מכיל בין 4,000 ל-7,000 כימיקלים שונים, ובהם 350 חומרים מסוכנים וכ-70 חומרים מסרטנים. הניקוטין אפילו הוגדר בשנת 1996 כסם ממכר, בדומה לסמים כגון הרואין וקוקאין. לכן, שוב אני אומר שאנחנו צריכים לתת את הדעת על כך שיש עלייה בגיל התחלות העישון. הגילים מאוד מאוד צעירים. כמו שבועז אמר, אפילו כבר בגיל עשר. ביום ללא עישון שהובלנו וניהלנו כאן קראנו לאיזשהו תהליך של התאבדות ללא מודעות. פשוט העישון הורג, חברים. העישון הורג. העלאת המודעות לנזקי העישון כבר בשלבים הראשונים של חשיפת בני הנוער והמעשנים לסיגריות, באמצעות פרסום התמונות המציגות את נזקי העישון,התקנון פשוט לא מאפשר, אבל הייתי יכול להראות לכם את זה כאן, זה יוצר השפעה והרתעה. כבר כיום יש ברחבי העולם 91 מדינות שמיישמות את החוק הזה, ורואים שם,

הנתונים שם מראים על הפחתה בכמות המעשנים. הפחתה דרמטית. לכן, לא הגיוני שמידע כל כך חשוב, שיש לו השלכה ישירה על בריאותו של הציבור, יוסתר. במהלך החקיקה יתקיים, קצת שקט, בבקשה אם אפשר, תודה. זה סוף היום, גם ככה הקול שלי קצת יותר חלש.

חבר הכנסת שקלים מדבר כאן, וניכר שמדם ליבו. רק שתדע שזה אמצע היום,

ובכל זאת, בוא ניתן לו לדבר. זה היום של החקיקה הפרטית. בתהליך החקיקה יתקיים שיתוף פעולה הדוק בין ועדת הכלכלה ושר הבריאות, ומשרדו, וייקבעו הוראות שונות לגבי סוג התמונה, הגודל היחסי שלה, תוכנה ותדירות החלפתה. יצרני הסיגריות יחויבו להדפיס על גבי כל חפיסה ואריזה של מוצרי עישון תמונה הממחישה את נזקי העישון. הוראות החוק בדבר פרסום התמונות ייכנסו לתוקפן לאחר 45 ימים מיום הפרסום ברשומות, על מנת להיערך לשינוי המקיף,

התורם לכולנו. הצעת החוק הנוכחית הינה משמעותית למען המאבק בעישון ובהשלכותיו הקשות, אולם מבחינתי זהו צעד ראשון בלבד בדרך הארוכה למיגור התופעה, שתכליתו שמירה על אורח חיים בריא כחלק ממדיניות שאני מתכוון להוביל. אני רוצה לציין כאן שאתמול, בהובלתו של חברנו סימון דוידסון, נערך כאן יום הספורט, ואני באמת מברך על כך. אני רוצה באמת להנחיל, לגרום לאנשים לחיות אורח חיים בריא, הכולל גם תזונה נכונה ופעילות ספורטיבית וכו'. אני רוצה להודות לחברי מר בועז ביסמוט, שלקח חלק פעיל ביום ללא עישון וגם מעביר חוק מקביל ותומך, כפי שפירט לפניי. אני מודה לחבריי בוועדת השרים לענייני חקיקה שתמכו בהצעת החוק, לשר הבריאות, שמקדם מדיניות אחראית לשמירה על בריאות הציבור, לקואליציית הארגונים למניעת העישון, לאנשי המקצוע שלקחו חלק פעיל במתן מידע ובהצעת רעיונות טובים, מתוך דאגה אמיתית לבריאות הציבור. אני מבקש מכל החברים להצביע בעד ההצעה. תודה רבה. תודה רבה חבר הכנסת שקלים, ניכר שדיברת מהלב, והדברים בהחלט ראויים. יגיב בשם הממשלה השר שלמה קרעי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ההחלטה שהתקבלה בוועדת השרים לענייני חקיקה היא לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, בכפוף להסכמת המציעים לכך שההצעה תקודם בהסכמה עם משרד הבריאות ויתר המשרדים הנוגעים בדבר ותוחזר לוועדת השרים לפני הקריאה הראשונה. תודה רבה. תודה רבה, תודה לשר קרעי. ביקשה להתנגד לדברים חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי,

לרשותך שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה. רק לומר לחבר הכנסת אושר שקלים, קודם כול בהצלחה, וגם אני מעולם לא עישנתי והייתי בדרך כלל במיעוט. זה אכן לא בריא. אבל אני ביקשתי לנצל את ההזדמנות לעמוד פה על הבמה ולומר שאני עדיין לא התאוששתי ממה שקורה כאן הערב במליאה. שר התקשורת, כשהוא ענה להצעת החוק על מגילת העצמאות, חוק-יסוד: מגילת העצמאות, הוא אמר לנו, לאופוזיציה: אתם פשוט תקלה בפס הייצור של האפיקורסים שתוכננתם להיות. כך אמר שר התקשורת במדינת ישראל: אתם פשוט תקלה בפס הייצור של האפיקורסים, מי שלא יודע, אפיקורסים הם כופרים, שתוכננתם להיות. מילים מאוד מאוד קשות. אתם תקלה,

אני הלכתי ושמעתי, זה בדיוק מה שאמרת: אתם פשוט תקלה בפס הייצור של האפיקורסים שתוכננתם להיות.

אני אפרש לך: תקלה בפס הייצור זה אומר שלא יצאתם ככה.

פס הייצור היה של האפיקורסים, ואנחנו תקלה. ורצו אתכם פורקי עול, לא רצו אתכם בורים ועמי ארץ.

אז אני רוצה לומר לך, אדוני, אני לא יודעת אם אתה מכיר אותי. קוראים לי מטי צרפתי הרכבי. אני בתם של בלנש ויהודה צרפתי, שעלו לארץ ישראל, אבא שלי מיוון ואימא שלי ממצרים. כל חיי אני עובדת לפרנסתי. מעולם לא דיברתי סרה באדם. למדתי בכוחות עצמי, רכשתי השכלה של תואר שלישי. אני תורמת לחברה. אני לא תקלה בפס הייצור, אני יהודייה, לא הבנת את מה שאמרתי. הילדים שלי מסתכלים על שפת הדיבור שיש בבית הזה. אני חקלאית, אני עובדת את אדמת הארץ הזו כבר 40 שנה. אנחנו מגדלים ענבים ליין. כל שעשיתי כראש רשות, חבר הכנסת כהן, תן לה לדבר. אני נבחרת ציבור וקיבלתי את אמון הציבור של התושבים שלי כראש מועצה שלוש פעמים בשלושה קמפיינים. כל שעשיתי זה לעזור לזולת. גם תורמת בסתר. תמיד, כל חיי הייתי בצד הנותן. אני לא תקלה בפס הייצור. אני אזרחית פטריוטית, יהודייה גאה. זה מה שיש לי לומר לך, השר קרעי. ועם ישראל, לא הבנת את מה שאמרתי. הכול בסדר. אני חושבת שלהגיד "תקלה בפס הייצור" זו אמירה קשה.

והייתה תקלה: לא יצאתם אפיקורסים, לא יצאתם פורקי עול. יצאתם בורים ועמי ארץ.

אני אולי יהודייה חילונית אבל אני יהודייה גאה. ואני לא מחויבת, מבחינתי, גם אם אני לא שומרת שבת אני יהודייה גאה, ואני לא צריכה לקבל ממך ציונים על איזו יהודייה אני ואם אני אדם טוב או לא. ובהצלחה לאושר שקלים. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. לבקשת האופוזיציה ההצבעה תהיה שמית. סגנית מזכיר הכנסת, נא קראי בשמות חברי הכנסת. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה משתתפת בהצבעה רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו משתתף בהצבעה משה טור פז, אינו משתתף בהצבעה אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה משתתפת בהצבעה מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק,

משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו משתתף בהצבעה יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה משתתפת בהצבעה אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת סגנית מזכיר הכנסת, אנא קראי בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון,

יונתן מישרקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא באולם, לא הצביע ומעוניין להצביע? אם כן, תמה ההצבעה. אם כן, חבריי חברי הכנסת, להלן התוצאות: בעד, 25, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון, תמונה בדבר נזקי העישון), התשפ"ג 2023, אושרה והיא עוברת לוועדת הכלכלה.

בריאות. אם כך, היא תעבור לוועדת הכנסת להחלטה.

אנחנו עוברים להצעות דחופות לסדר-היום, הצעה דחופה בנושא: מצוקה אדירה במחלקות הפנימיות בבתי החולים בארץ, של חברי הכנסת ארז מלול, צבי ידידיה סוכות,

עופר כסיף, אפרת רייטן מרום, משה רוט ומשה טור פז. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ארז מלול. חבר הכנסת מלול, יש לך הצעה דחופה בנושא המחלקות הפנימיות. אתה מוותר? חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, איננו נמצא. לא מעניין אותם בית החולים, הם רוצים הביתה.

חבר הכנסת עופר כסיף, איננו נמצא. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

נכבדה, קודם כול אני רוצה לומר מילה לכל אותם מוחים שבכל רחבי הארץ לא עוברים לסדר-היום על מה שמתחולל בכנסת, על מה שמתחולל במשטרה וההדחה של

12 רופאים ומתמחים בכל מחלקה. בזמן שהאוכלוסייה בישראל הולכת וגדלה וכמובן גם תוחלת החיים, מה שקורה כאן היום במדינת ישראל הוא ביזיון. זה לא להסתכל למציאות בעיניים גם בתחום הזה של הרפואה הפנימית. המציאות הזאת בלתי נסבלת, ותנחשו מי תמיד סובל יותר, בתי החולים בפריפריה. באשדוד יש בית חולים אחד המשרת את העיר ואת כל תושבי האזור, ובו יש שתי מחלקות פנימיות. אז המצב הזה הוא לחלוטין לא גזרת גורל, בלא סכומים גדולים בכלל אפשר וצריך להגדיל את מספר מיטות האשפוז, להקצות תקנים ייעודיים למחלקות הפנימיות ולקדם פתרונות בהקדם למשבר כוח האדם. אני מבקשת מהכנסת לאשר את ההצעה הזאת לסדר-היום, ולהעבירה לדיון דחוף בוועדת הבריאות.

חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חשבתי שדווקא עכשיו, ב-23:08, נכון לדבר על המחלקות הפנימיות בבתי החולים, זה לא מעניין אותם אלא אם כן זה בא עם ג'וב. הרי אף אחד מהם לא עולה לדבר.

כי אלה סדרי העדיפויות האמיתיים של מדינת ישראל. השבוע עסקנו בכל כך הרבה שטויות, בכל כך הרבה דברים שלא דואגים לציבור, ראש עיר בטבריה. בכל כך הרבה דברים שהם נגד רצון הציבור: עסקנו בטבריה, ועסקנו בדחייה בשמונה חודשים של הרבנות, עסקנו בכל כך הרבה דברים שהם לא לטובת הציבור. במה לא עסקנו? לא עסקנו במחלקות הפנימיות, לא עסקנו באנשים החלשים-באמת, לא עסקנו באלה שצריכים אותנו יותר מכל האחרים, לא עסקנו בחיים עצמם. ואני אומר כאן משהו. אני מניח שללא מעט מחברי הכנסת יש התנסות עם מחלקה פנימית. אז אני אספר לכם. אני הגעתי, כמו אחרים, צריך לומר, לא יותר ולא פחות טוב, עם אימא שלי, זיכרונה לברכה, למחלקה פנימית כאן בירושלים. הדבר העיקרי שהרגשתי היה רחמים, רחמים על הצוות הקורס, הנופל מהרגליים, שעובד בתת-תנאים, רחמים על הציבור שזאת הרפואה הציבורית שהוא מקבל כאן במדינת ישראל במאה ה-21, רחמים על אימא שלי, זיכרונה לברכה, שהפכה ברגע, ברגע, להיות הזקנה מהמסדרון, זו שדיברו עליה ומצבה לא השתנה בשנים האחרונות. אנחנו העלינו את ההצעה הזאת לסדר-היום כדי לדחוף את משרד הבריאות, את ממשלת ישראל, אתכם, חברינו בקואליציה,

הגיע הזמן שתעבדו עבור הציבור, הגיע הזמן שנשנה את סדר העדיפויות. הגיע הזמן שהמחלקות הפנימיות יקבלו את התקציב הראוי להן. אנחנו צריכים לשנות את סדר העדיפויות בכמות הרופאים, בכמות המיטות, במה שעומד לרשותו של הרופא. אתמול זאת הייתה אימא שלי, זיכרונה לברכה, מחר אלה נהיה אנחנו. בואו נדאג אנחנו, חברי הכנסת, לטובתם של האנשים שצריכים אותנו באמת. לכן אני קורא לכם, חבריי חברי הכנסת, לתמוך בהצעה הזאת ולראות שאנחנו מעבירים אותה לתיקון מהיר כאן ועכשיו.

תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת,

אני רוצה לברך מכאן את המוני המפגינים שבשעה הזאת יוצאים לרחובות בתל אביב, בירושלים, ברחובות, עיר מגוריי, בכל הארץ יוצאים נגד ההפיכה המשטרית הביריונית שמתחוללת. כל הכבוד לכם. יש לכם פה תמיכה, הלוואי שהייתה יותר רחבה, אבל יש לכם בכל זאת תמיכה מחלקים שלמים בבית הזה. כל הכבוד, יישר כוח. אני רוצה להתחיל בציטוט: המחלקה פשוט קורסת. ברגע שמאשפזים אדם במסדרון אין אפילו מקום לשבת לידו. אבא שלי, בן 84, נמצא כך כאן, ואנחנו עומדים מחוץ למחלקה כי בית החולים פשוט לא יכול להכיל כמות כזאת של אנשים. כך אמרה אורלי בחדר המיון בבית החולים וולפסון בשנת 2011, אך הדברים שיצאו מפיה נראים כאילו נאמרו רק היום. הזקנה במסדרון והסרדינים במיון כבר הפכו למטבעות לשון שגורים, שמבטאים מציאות אומללה של אחוז תפוסה לא נורמלי במחלקות הפנימיות, מעל 100%, הגבוה מבין מדינות ה-OECD. על פי סקר חוויית המטופל במחלקות האשפוז, 12% מהמאושפזים במחלקות הפנימיות שכבו בפרוזדורים בלי פרטיות, בלי תנאי מינימום לטיפול מכבד ואנושי. אווירת הסרדינים, מה שנקרא, במחלקות גם גורמת לשחרורים מהירים של חולים למורת רוחם של צוותי הרפואה הנאמנים והמסורים, החולים ומשפחותיהם, ותוך סכנה להידרדרות מצבם הרפואי. הצפיפות יוצרת סכנה בריאותית גם במהלך האשפוז, 60% ממקרי הזיהומים בבתי החולים מתרחשים במחלקות הפנימיות שלהם, והמצוקה גדולה שבעתיים במחלקות פנימיות בבתי החולים בפריפריה. אך המצוקה אינה טעות, אלא מדיניות. כשתקינת הצוות הרפואי ומיטות האשפוז כמעט לא עודכנה מאז שנות השבעים, מה הפלא שישראל נמצאת במקום שלפני האחרון במספר מיטות אשפוז ב-OECD? לפי ההסכם הקיבוצי שנחתם בשנת 2012 עם ההסתדרות הרפואית, יש צורך במנהל מחלקה אחד וברופא אחד על כל שתיים עד שש מיטות, ורופא נוסף על כל שלוש מיטות, 3.5 אחיות לכל מיטה עד המיטה השישית, ומהשישית, 2.5 אחיות. בפועל התקינה הזאת כמעט אינה מיושמת בבתי החולים, וזאת על חשבון הרופאים, האחיות וכמובן, החולים. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי נאמר, נא לסיים. שביטוח הבריאות יהיה מושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית. חדירת ההון, ההפרטות והייבוש התקציבי המתמיד של הרפואה הציבורית מראים שהחוק הפך לאות מתה, כמו רבים מהחולים. בשנים האחרונות מאמירה ההוצאה הפרטית של ישראלים על בריאות,

אני מסיים. כמעין מס אגרסיבי שהמדינה הטילה בהיחבא. ללא הוספת תקנים מיידית המחלקות הפנימיות תתמוטטנה. אני מבקש להעביר את הנושא לדיון בוועדת הבריאות. תודה רבה.

אחרון הדוברים, חבר הכנסת משה רוט, בבקשה. כבוד היושב-ראש, תודה רבה לכל חבריי מהקואליציה שוויתרו על הדיבור. האמת היא שאין צורך לדבר הרבה. אני אגיד בכמה שניות את כל העניין. הנושא שאנחנו מעלים עכשיו הוא נושא אקוטי וחשוב מאוד וגם מראה על הדמות שלנו, ואיך אנחנו מכבדים את הזקנים. העומס שיש על המחלקות הפנימיות, המחסור ברופאים, המחסור בתקנים והצפיפות הזאת הם דבר רע מאוד לבריאות הציבורית בישראל. רק לדוגמה אספר שבבית חולים לניאדו, שיש להם 93 מיטות ברישיון, מאשפזים 135 חולים באופן קבוע, זאת אומרת 45% מעל הרישיון. הדבר הזה בלתי אפשרי. אני מבקש: בואו נעשה את הדבר הנכון והטוב, והדרת פני זקן. אנחנו צריכים להעביר את זה לוועדת הבריאות כדי שנוכל לדון על זה בהרחבה ולהביא פתרונות.

תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו מעלים להצבעה את ההצעה הדחופה לסדר-היום על מצוקה אדירה במחלקות הפנימיות בבתי החולים.

לפני כן יתייחס לדברים השר ניר ברקת,

כבוד היושב-ראש, מכובדיי חברי הכנסת, משרד הבריאות מודע למצוקה הקיימת של המחלקות הפנימיות. ב-2019 מינה מנכ"ל משרד הבריאות באותה עת והמנכ"ל הנוכחי משה בר סימן טוב ועדה רב-מקצועית בשילוב גורמים ממשרד הבריאות, משרד האוצר, האיגוד לרפואה פנימית וארגוני הבריאות, שתגבש המלצות לשיפור הטיפול במערך האשפוז הפנימי, תפחית עומסים מהמחלקות הפנימיות ותקטין את השחיקה של הצוותים. בראש הוועדה עמד פרופ'

הוועדה הגישה את המלצותיה בהמשך 2019, והן נגעו בין השאר לתוספת כוח אדם למחלקות, חיזוק מערך האשפוז ההמשכי והרפואה בקהילה, פיתוח מודל תמרוץ למחלקות הפנימיות ושינוי מנגנוני ההתחשבנות. המשרד פועל מאז בשיתוף האיגוד לרפואה פנימית ליישום ההמלצות. במסגרת זו נעשו ונעשים כמה צעדים שמטרתם להוריד את העומס מהמחלקות הפנימיות, וכוללים פיתוח מוקדים בקהילה ומתן תמיכה לקופות בהיקף של מעל 150 מיליון שקלים להרחבת אשפוזי הבית כדי למנוע אשפוזים בבתי החולים: הוספה של מיטות למחלקות הפנימיות, הוספת מיטות לאשפוז המשכי ושינוי מנגנוני התמרוץ באופן שאמור לעודד פיתוח מסגרות לטיפול המשכי והוצאת חולים מהמחלקה הפנימית. כמו כן הושקעו עשרות מיליוני שקלים בשיפוץ במחלקות הפנימיות וכן פורסם מודל לתמרוץ בתי החולים לשיפור הטיפול במחלקות הפנימיות בהיקף של כ-90 מיליוני שקלים בכל שנה. בחמש השנים האחרונות נוספו עשרות מיטות למחלקות הפנימיות. המשרד עובד כעת על הקצאה של תוספת מיטות לשש השנים הבאות בהיקף של כ-1,700 מיטות כלליות. בממוצע זה 285 מיטות בשנה. במסגרתה ייתנו גם מיטות פנימיות תוך מתן תיעדוף למחלקות עמוסות בפריפריה. בתקופת הקורונה ניתנו 200 תקנים של רופאים ו-576 תקני סיעוד שאמורים לשמש כתוספת קבועה לחיזוק המחלקות הפנימיות, כפי שהנחה מנכ"ל משרד הבריאות את הנהלות בתי החולים במכתב שיצא מטעמו בדצמבר 2021. נושא שימור התקנים בפנימיות הוסדר על ידי מודל התמרוץ של המחלקות. במסגרת המודל המחלקות נדרשות לעמוד בדרישות איוש, על פי המלצות ועדת טור כספא, של כוח אדם סיעודי ורפואי, כדי לזכות בתגמול מלא. המשרד, אם כן, פעל וממשיך לפעול במלוא המרץ להפחתת העומסים במחלקות האשפוז ולשיפור הטיפול והתנאים בהן. כידוע, אוכלוסיית המדינה גדלה בקצב מהיר ביותר, והאוכלוסייה המבוגרת גדלה גם היא בקצב מהיר ביותר הודות להארכת תוחלת החיים, שזאת כמובן תופעה מאוד מבורכת. בנסיבות אלו משרד הבריאות ובתי החולים מתמודדים בשנים האחרונות, וימשיכו להתמודד בשנים הקרובות, עם עומס קשה ביותר, בשעה שמספר אנשי מקצועות הבריאות, הרופאים, האחיות, אינו מספיק, ושיעור הרופאים והאחיות היחסי לגודל האוכלוסייה נמוך מכדי לספק את שלל הצרכים הרפואיים. מסיבה זו המשרד פועל להגדיל משמעותית את המספרים, עד כדי הכפלה ל-2,000 סטודנטים לרפואה מדי שנה בתוך שנים ספורות, מספר שיאפשר התמודדות עם המצוקות של כוח האדם הקיימות במערכת, אשר הן חמורות במיוחד.

מכיוון שהנושא עלה בצורה אגבית, אציין ששר הבריאות הנחה לתשומת לב מיוחדת ולפעול למען שוויוניות במתן שירותי הבריאות לשיפור השירות הרפואי בפריפריה. לשם כך אימץ משרד הבריאות מגוון אמצעים. אין כאן המקום לציין את כולם כיוון שזה לא נושא ההצעה, אך רצוי לציין את אחד המרכזיים שבהם, והוא הרפורמה של קיצור משכי התורנויות, שתחילתה בבתי החולים בפריפריה הגיאוגרפית, הקמת בתי חולים נוספים בבאר שבע ובקריות, ודרכים נוספות, שמטרתן לדאוג לכך שהשירותים הרפואיים שיינתנו לאזרח בנגב או בגליל לא ייפלו מהשירותים שיינתנו לתושב במרכז.

תודה רבה לשר. חברי הכנסת רוט,

האם אתם מסתפקים בתשובה הזו או מעוניינים להעביר אותה לוועדה?

אני לא, לוועדה. הם רוצים להעביר לוועדה. אפשר עמדה מהצד?

אפשר? כן, בבקשה. תדבר משם, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, המצוקה במחלקות הפנימיות בבתי החולים היא לא מצוקה שאנחנו שומעים עליה לראשונה היום, גם לא בשבוע שעבר, גם לא לפני כן. המצוקה הגדולה ביותר היא בעיקר בבתי החולים בפריפריה. אם נלך דווקא לנגב, לגליל, במקומות האלה המצוקה גדולה לאין ערוך. אחת הסיבות למצוקה הזו היא גם המחסור ברופאים, שממנו סובלת מדינת ישראל. מדינת ישראל, אחרי העלייה הגדולה של שנות התשעים, הצליחה לעבור את הממוצע של המדינות המפותחות ברופאים ל-1,000 נפש. היום, כשאותם רופאים שעלו אז מתחילים לצאת לפנסיה,

ואנחנו עכשיו בדרך לרדת אל מתחת לממוצע של רופאים ל-1,000 נפש. אפילו אחד הדוחות האחרונים של ה-OECD דיבר על כך שמדינת ישראל נמצאת במצוקה. הפתרון, אדוני היושב בראש, מגיע דווקא מאותו עניין, מהעלייה. רק בשנה האחרונה עלו כ-1,000 רופאים למדינת ישראל כתוצאה מגל עלייה מבורך מרוסיה ואוקראינה. כנראה שיעלו עוד מאות רבות בהמשך. ואם אני הולך לשנים האחרונות, אנחנו מדברים על אלפים רבים, שלצערי, בגלל קשיים ביורוקרטיים, לא מושמים בתוך המחלקות, לא מושמים בתוך בתי החולים. לכן אחד הפתרונות הוא גם יצירה של תקנים צבועים לאותם רופאים עולים, כדי שתהיה קצת כניסה שלהם לתוך מערכת הרפואה בישראל, מה שיוכל גם הוא לפתור את המצוקה. תודה רבה.

לבקשת המציעים, אנחנו מעלים להצבעה את העברת הנושא לוועדה. אנחנו עכשיו מצביעים. לבקשת חברי האופוזיציה, ההצבעה תהיה שמית. סגנית המזכירת, נא קראי בשמות חברי הכנסת.

בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת,

ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, בעד אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט,

שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת סגנית מזכיר הכנסת, אנא קראי בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר,

אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת שנמצא באולם, מבקש להצביע ולא הצביע? אם כן, תמה ההצבעה.

ספרת, חבר הכנסת אזולאי. לפיכך נקראו הראשונים סופרים, שהיו סופרים את כל האותיות שבתורה. אם כן, 21 בעד, אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי ההצעה הדחופה בנושא מצוקה אדירה במחלקות הפנימיות בבתי החולים בארץ עברה, והיא תועבר לוועדת הבריאות להמשך דיון. חבריי חברי הכנסת, סיימנו את ההצעה הדחופה לסדר-היום. אנו עוברים להצעות חוק מטעם הממשלה לקריאה ראשונה. מתחילים בהצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 268), התשפ"ג 2023. תציג חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, סגנית שר האוצר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חברי כנסת נכבדים, במסגרת חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2024-2023 קודמה רפורמה בשוק השכירות, אשר כללה בין היתר צעדי מיסוי, צעדים שנועדו לתקן עיוותי מס שמגדילים את האי-שוויון ופוגעים בשוק הדיור וכן לשפר ולשכלל את שוק השכירות. כיום פוטר החוק את מי שנהנה מהכנסות מהשכרת דירת מגורים עד לגובה התקרה הקבועה מתשלום מס בגין הכנסות או. עוד פטר החוק את חובת הדיווח על ההכנסות הללו. הטבות אלו מביאות להטיית מערכת המס לטובת משקיעים בשוק הדיור על חשבון הזוגות הצעירים ואפיקי השקעה אחרים, כדוגמת שוק ההון. הדבר הזה מעודד העלמות מס ומקשה על קבלת מידע מהימן על שוק השכירות, שיכול לסייע הן לשוכרים והן לקובעי המדיניות בממשלה. ממחקר מקיף שערך ארגון ה-OECD בשנת 2021 מצא הארגון כי שוק השכירות בישראל חריג באופן קיצוני בחוסר ההתערבות בו. הארגון הדגיש את העיוותים שקיימים במערכת המיסוי הנוכחית והפגיעה שלהם בשוק השכירות בישראל. הוא המליץ לצמצם את הפטור על הכנסות מהשכרת מגורים ולקבוע חובת דיווח על הכנסות מהשכרת דירות בהתאם לנהוג ברוב מדינות ה-OECD, דבר שהוכח כיעיל, בקיצור, מעלים את שכר הדירה, או שזה פרסונלי או,

או שזה פרסונלי או, דבר שהוכח כיעיל ואפקטיבי. איש חביב ויקר, לעיתים אתה אומר,

בואו נהיה כמו ה-OECD, וכשזה לא מתאים, אתה אומר: לא נהיה כמו ה-OECD. תחליט.

אף אחד לא מעלה שום דבר. אתם מעלים מיסים. רק תודו.

ההפך, ההפך הגמור.

אם אדם קיבל פטור על 6,000, מעלים מיסים. בהתאם להמלצות, הרפורמה בשוק השכירות,

חבר הכנסת טופורובסקי, נא תן לסגנית השר להמשיך. מצביעים על צדק חלוקתי, ממש מרצ והקומוניסטים. זה מרצ והקומוניסטים. חבריי חברי הכנסת באופוזיציה, נא תנו לסגנית השר להמשיך. מרצ והקומוניסטים, ולא קפיטליסטי. אני עוצר את הזמן, סגנית השר.

תודה רבה. נא להמשיך. בועז, אני מעריך אותך, אתם לא יהודים. ששש, נו, סגן השר וחבר הכנסת, בבקשה. חמש שניות צריך להחזיר לי. קדימה, קיבלת. בהתאם להמלצות, הרפורמה בשוק השכירות כללה שלושה צעדים משלימים, שמטרתם לצמצם את העיוותים הקיימים ולמקד את הטבות המס במי שהוא בעל דירה יחידה, על חשבון משקיעים בשוק הדיור. שלושת הצעדים: 1. חובת דיווח פשוטה וקצרה על הכנסות מהשכרת דירת מגורים, כל דירה, בין אם דמי השכירות שלה הם מתחת לתקרת הפטור, ובין אם הם מעל,

2. לקבוע את תקרת הפטור בחוק ולבטל את ההצמדה שלה, 3. שוכר משכיר, קרי הטבה משמעותית למי שמשכיר את דירתו היחידה ושוכר דירה אחרת. הצעדים משלימים זה את זה ונדרשים לעבור יחדיו, וכך הם גם נדונו בוועדת הכספים. מסיבות טכניות עבר רק הצעד האחרון מבין השלושה, וכעת מבקשת הממשלה מהכנסת לקדם את שני הצעדים הנוספים לשם השלמת המהלך שעליו החליטה הממשלה.

תודה לשרה, לסגנית השר. חבריי חברי הכנסת, הוגשו בקשות דיבור רבות להצעת החוק הזו, ואנחנו עוברים עכשיו לפי סדר הדוברים. רשימת הדוברים נעולה.

ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת רם בן ברק. למה נעולה? יש אנשים בדרך. למה נעולה? למה נעולה? למה לנעול? מבחינתי היא איננה נעולה, עדיין אפשר להגיש.

זה נכון, הפה שאסר הוא הפה שהתיר. אמרתם שלא תעלו מיסים, ואתם מעלים מיסים. חבריי חברי הכנסת, לא צריך לעשות ויכוח על כל דבר. אני מתיר למי שעוד רוצה. בבקשה. גם אמרתם שתטפלו בדיור, ואתם מעלים שכר דירה. בבקשה, חבר הכנסת רם בן ברק, לרשותך שלוש דקות. כל מה שאמרתם, עשיתם הפוך. מה לעשות, חבריי חברי הכנסת. גם האדום מתאים בול, זה כאילו USSR. תרמי את שכר הדירה שלך לקיבוץ. עצרתי לך את הזמן. חבר הכנסת טופורובסקי, אני יודע שאתה לא צריך מיקרופון, אבל בוא ניתן לחבר הכנסת רם בן ברק לדבר.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, יש כאן ממשלה וקואליציה, קואליציה וממשלה ביזיונית, שהיא אופוזיציה למדינה. אנטי-ציונית ואנטי-יהודית. אתם יכולים לשים כיפה על הראש, להתהדר בציציות מבצבצות מתחת לחולצה ולצטט פסוקים מהתנ"ך, אבל זה לא הופך אתכם ליהודים. יהודים הם לא גזענים. יהודים לא שורפים בתים על היושבים בהם. יהודים מקדשים את החיים ולא אבנים. יהודים לא גונבים. יהודים לא לוקחים ולא מציעים שוחד. יהודים מכבדים את הגר. יהודים עובדים ומשרתים את המדינה ולא מחוקקים חוקים שפוטרים אותם מעבודה ופוטרים אותם משירות. ואתם גם לא ציונים, ציונים אמיתיים דואגים למדינה ולא לעצמם, כמוכם. ציונים אמיתיים לא מוכנים לחיות במדינה שיש בה אזרחים סוג א' וסוג ב'. ציונים אמיתיים לא צריכים חוק לאום בשביל להיות בטוחים בלאום שלהם. אבל אתם לא יהודים ולא ציונים, אתם חבורה חסרת עמוד שדרה, חבורה מפוחדת ללא יכולת למשול, לא בטוחים בזהות שלכם, וכל הזמן עסוקים בלחוקק חוקים גזעניים, פרסונליים, מושחתים, שבאים לשרת אתכם ואת המקורבים שלכם.

והעומד בראשכם, ביבי, תיזכרו בהיסטוריה של עם ישראל כחבורה שכמעט הרסה את מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית.

כי אנחנו והציבור הפטריוטי שנמצא ברחובות גם ברגעים אלה, לא ניתן לכם. אני רוצה לפנות מכאן לחבריי שנמצאים בקפלן, שנמצאים בצומת נהלל, שנמצאים במבואות חיפה, ברעננה, וכאן בירושלים: אל תיבהלו ממה שמנסים להדביק לכם. אתם, אתם ציונים אמיתיים. אתם נלחמים את מלחמת העצמאות השנייה של מדינת ישראל למול חבורה משיחית, למול חבורה שגוררת את המדינה הזאת לכאוס, הורסת את הכלכלה, הורסת את החברה, הורסת את הצביון הדמוקרטי של מדינת ישראל. מדהים לראות איך מפלגה כל כך מפוארת כמו מפלגת הליכוד הולכת בעקבות אותם קיצוניים, מאבדת את הזהות שלה. אנשים רציניים, שחשבתי שהם רציניים, פשוט מאבדים את עצמם לדעת בשביל אותה חבורה משיחית וגזענית. תודה רבה. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת מתן כהנא אינו נוכח, סליחה,

טעות שלי. אם אתה לא מדבר ב-02:00, יש לי איזה בעיה, אני לא שומע. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני מתנצל בפניך, אדוני היושב-ראש, ששכחתי להביא את הספר שהתכוונתי להמשיך בו. זה שעתיים וחצי, יש לנו השלמות. עד עכשיו לוואטורי יש כאב ראש, מהמילים שלך בראש שלו.

בחוק הבא אני אמשיך להקריא. אבל בגלל שהכול, אני חושב שזה ספר מאוד מאוד מעניין. לשמחתי, אחד המאמרים, וזה ספר של 75 מאמרים, בערך שלושה-ארבעה עמודים כל מאמר, על מה שצריך להיות פה עכשיו, על לאן צריכים לכוון. אני היחידה שכשאתה מביא את הספר לא ישנה פה. לא, עכשיו מה הבעיה? הוא נגע בזה ברמה האישית, כי את אחד הפרקים כתב גיסו. אז היה לנו דיון מעניין על הרב משאש פה,

השכל והזמן. פסיקות הלכה בפסיקתו של הרב משאש. 02:00. מה שהיה מעניין זה שאני מקריא משהו, והוא מתחיל להגיד איזה פסיקה של הרב משאש. ובפרק הבא אחריו מייד הכותב מדבר על אותם דברים ממש, כאילו הוא קרוב משפחה של הכותב, ואכן התגלה שהוא קרוב משפחה של הכותב.

אנחנו נביא לפיליבסטר הבא, אל תדאגי. אני רואה שעוד יש לנו פה עוד ערב ארוך. נראה לי יותר הגשש מאשר הרב משאש. הרב משאש. ממך אני לא הייתי מצפה.

ממך לא הייתי מצפה לזלזול. מתן, אני אשלח לך. ממך לא הייתי מצפה לכזה זלזול ברב משאש. אתה עושה צחוק מזה.

הוא אמר כך, זה אומר כך, דבר לעניין. תגיד, השתגעת? הפוך, בדיוק הפוך.

אבל בסדר, מה שקורה פה, בגלל שהכול נובע ממגילת העצמאות, אנחנו נתחיל להקריא. בואו נראה כמה פעמים נקרא ביממה הקרובה. "בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, ו​חלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. בשנת תרנ"ז (1897) נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו".

המשך יבוא. המשך יבוא.

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, בשבוע שעבר נאם ראש הממשלה על חמישה בלונים. היום בלון הצביעות של הקואליציה התפוצץ כאשר הצביעו היום כנגד מגילת העצמאות, מגילת העצמאות, אשר מסמלת קונסנזוס, מגדלור לערכים משותפים עבור כלל החברה הישראלית. משכן הכנסת יפה, גגו גדול, הבית שעל גגו דגל ישראל גדול. הבית נחמד, אך יש בו מי שמנסה להרוס הכול. לאט-לאט מנסים להפוך את המקום ללא חשוב, לשום דבר. איך תשב הקואליציה, איך תקום, איך? הקואליציה הקיצונית דוהרת עם חקיקה הרסנית, אך הציבור לא ייתן לזה יד והמצב יתהפך. תיפול החקיקה ותתגלגל מחיינו, ראש עם רגל יתבלבל, הכול סביב יסתחרר. כנראה שיש מי ששכח שאין לנו בית אחר. אין לנו בית אחר. אדוני היושב-ראש,

משכן הכנסת, הוא לא הבית של ראש הממשלה ביבי נתניהו וחבורתו. פעם אחר פעם אתם מוכיחים שאין בכוונתכם לחוקק שום חוק עבור כלל אזרחי מדינת ישראל, בטובתם. אינכם עוסקים במהות, במהות חיינו. אזרחי מדינת ישראל לא ישכחו לכם את זה. יעל הילדה הקטנה בסיפור רצתה לעצב את ביתה. גם אנחנו נלחמים על עיצוב דמותה של מדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, אני כמה חודשים, זו הכנסת הראשונה שבה אני מכהנת, ומעולם לא חשתי בושה, בושה שמצביעים נגד מגילת העצמאות, אותה מגילה שגדלנו עליה, על טהרתה צמחנו, גידלנו דורות וממשיכים לגדל. לא יעלה על הדעת שהמשכן הכי חשוב מצביע כנגד המגילה. אני מודה ליושב-ראש האופוזיציה על הצעת החוק החשובה. נמשיך לדבוק בה, ומדינת ישראל תמשיך להתנהל ברוח מגילת העצמאות, וכל מי שחושב או מעלה על דעתו שהוא ישחית, טעות גדולה בידו. אני רוצה לשלוח מפה חיבוק חם ועצוב לאותם מפגינים, אותם פטריוטים, מלח הארץ, שמצילים את מדינת ישראל במאבקם, ואנחנו נמשיך לפעול מכאן.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בקפלן, בכיכר פריז, בצומת נהלל, בצומת פרדסיה, אנשים יצאו. ובניגוד למה שנהוג לומר או נהוג להגיד או נהוג לשקר, הם לא יצאו כי קראו להם, הם יצאו כי הם הרגישו שמשהו כאן לא בסדר, ולא בסדר לא היום ולא אתמול. הם יצאו, והם עדיין שם. הם יצאו היום, כי עוד אבן אחת בחומה זזה. הכול ידוע, הכול צפוי. הרשות לא נתונה. מי שמנחה, מי שהוביל, מי שקרא לאירוע הזה היום, יש לו שם: קוראים לו איתמר בן גביר. אני מזכיר לכם, חברי הכנסת, גם מהקואליציה:

כניסתו לתפקיד זה היה תנאי בהסכם קואליציוני, שישנו את פקודת המשטרה. אני עליתי לדוכן הזה ואמרתי, לא כאיש פוליטי, אמרתי כמי ששירת 28 שנות שירות במשטרה בתפקידים שונים, שתמיד

לא מקצועית, לא מספיק טובה, לא מספיק מטפלת בדברים כמו שצריך, אולי נוקשה מדי, אף פעם לא אמרו שהמשטרה צבועה בצבע פוליטי, עד שהגיע הפרחח הזה, העבריין המורשע שראש הממשלה נתניהו מינה על הצומת הכי מרכזי באיזון של זכויות. את מי הוא שם? אותו, ולידו את חנמאל, האיש הנורא הזה. אלה אנשים? עם גופשטיין היועץ. על ראשכם האירוע הזה, במסגרת האירועים הנוספים, שכולם על ראשכם. היה תיקון לפקודת המשטרה. בוועדות, במליאה, בשיחות צד, אמרתי לחבריי מהקואליציה: הרף לכם מפקודת המשטרה. אתם תעשו דבר נורא. והדבר הנורא קורה, כי המשטרה נצבעת בצבע פוליטי על ידי עבריין, שמו איתמר בן גביר. מתי תבינו שהפשיעה גואה, חוסר סדר, התנהגות פרועה ועבריינות הן דוגמה אישית של שר, ושל ראש ממשלה, שלא היה מוכן להצטלם איתו, לא היה מוכן להצטלם איתו, התבייש בו. הוא לא מכניס אותו לדיוני קבינט, בגלל זה הקבינט לא מתכנס. וזה לא טוב שהוא לא מתכנס.

אבל יש חוק אחד חשוב יותר מלחסום כביש: אסור שלמשטרה יהיה צבע פוליטי במשטר דמוקרטי. מי שצובע אותה במכחול, במברשת, בצבע שחור בוהק, איתמר בן גביר, בנימין נתניהו, כבר לא מצטלמים ביחד,

הטמיעו אחד את השני בתוך עצמם, והדבר הנורא הזה על ראש כולכם, כל השרים, כל הממשלה.

תודה רבה. חבר הכנסת גדי איזנקוט. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום כולנו שותפים לכאב על נפילתו של לוחם צה"ל רב-סמל דוד יהודה יצחק, זיכרונו לברכה, שנפל אתמול במבצע בג'נין. לא צריך להיות אסטרטג גדול כדי להבין שאנחנו בפתחו של קיץ נפיץ. יש התפתחויות חמורות מאוד. רואים את זה גם בעלייה בהיקף הפיגועים בזירה הפלסטינית, בדגש על יהודה ושומרון, ואתמול בערב ראינו גם ירי רקטות לשדרות. התפנית והשינוי בגבול לבנון, שינוי שהוא ניכר, אנחנו חווים בתקופה האחרונה הפרות ריבונות ותופעות חמורות שלא ראינו מאז מלחמת לבנון השנייה לפני 17 שנים. העובדה שחיזבאללה העז להפר ריבונות ישראלית ולחדור כ-30, 50 מטר, ולהתבסס בשטח מדינת ישראל מדרום לקו הכחול, היא אירוע חמור מאוד. זה קורה במקביל להתפתחויות חמורות בתוכנית הגרעין האיראנית ועוד התפתחויות חמורות. כדי להתמודד עם האיומים הגוברים החמורים האלה נדרש צבא עם מאומן, חזק בסדיר ובמילואים, נדרשת הסכמה לאומית. ובשני המרכיבים האלה ממשלת ישראל פוגעת בצורה חמורה מאוד. בעקבות הפקיעה של חוק הגיוס הממשלה מחליטה לפני שבוע החלטה חסרת תקדים בעיניי: להסמיך את שר הביטחון לא לנקוט הליכים לגיוס כלפי חלק מהאוכלוסייה, החלטה לא לגייס עד מרץ לפחות 12,000 מתגייסים, האוכלוסייה החרדית. הגישה הבסיסית צריכה להיות לתת כבוד למי שלומד תורה ולאפשר לו ללמוד תורה, אבל לגייס אלפים אחרים שלא לומדים תורה, והמושג של תורתם אומנותם לא קיים. זה מתוך נקודת הנחה שאנחנו שותפים לרצון לראות צבא עם חזק ומלוכד. הנתונים ברורים וניכרים, כיום רק 67% מחייבי הגיוס מתגייסים. לא מזמן נדרשנו לצווי חירום לגדודי מילואים שהתגייסו פעם נוספת, שנה אחרי שנה. מנהיגות אחראית הייתה צריכה לקבל החלטות נכונות לחיזוק יכולת הצבא. האבסורד הוא שבמקום לחוקק את החוקים הנכונים ולחזק את צה"ל כצבא העם, אנחנו רואים אובססיה לחקיקה שמפלגת את מדינת ישראל. אנחנו רואים את זה יום-יום, רואים את זה גם הערב. מה שנדרש הוא לחוקק בהקדם חוק גיוס ישראלי, שיחזק את צה"ל כצבא העם, ולהפסיק את התפנית האסטרטגית שממשלת ישראל השיתה על אזרחי ישראל בדמות ההפיכה המשטרית שמפלגת את החברה, מפלגת את צה"ל כצבא עם ממלכתי, ומקשה על היכולת לקדם את האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל.

תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, בבקשה. תודה, היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, חשבתי לדבר על כל מיני נושאים, אבל אני לא יכולה שלא להתייחס למה שקורה עכשיו ברחבי מדינת ישראל. המדינה בוערת, ממש ככה. זו אפילו לא מטפורה. המונים מהציבור יצאו באופן ספונטני לרחובות תל אביב, הבנתי שאותו דבר קורה בירושלים וברחבי הארץ. ואנחנו רואים כאן, אדוני היושב-ראש, התפרקות של החברה שלנו שלא ראינו

ביום כזה, שבו קברנו לוחם אמיץ, בחור משכמו ומעלה, בהלוויה קורעת לב, זו לא האווירה של עם ישראל שאנחנו מכירים. ואתם יודעים, הסתכלתי על ההתרחשויות האלה, וכואב לי הלב, כואב לי הלב כי אני מרגישה שהדבר הזה הוא באחריות המלאה של הממשלה הרעה הזאת. אומרים לי: לא, זו ממשלת ימין מלא מלא, וקשה להם. ממשלת ימין מלא מלא. ואני רוצה לשאול אותך, אדוני היושב-ראש,

את חברי הכנסת: הציבור בישראל רואה את יוקר המחיה, את זה שהם לא יכולים לקנות דירה, את זה שהם לא יכולים להיכנס לסופר, את שיעור מחזור המשכנתאות, את הריביות הרצחניות של הבנקים, ומהצד השני הם רואים ממשלה, שמה היא עשתה השבוע? בואו נראה מה היא עשתה בשבוע אחד, שבוע של מתיחות ביטחונית: הקדישה לילה שלם להעברת חוק הרבנות הראשית, לדחות את בחירת הרב הראשי בשביל לסדר רב ראשי לאח של שר הפנים, עוד לילה הקדשנו, תוך כדי מתיחות ביטחונית, להעביר את חוק טבריה כדי להטות בחירות ולהשחית את המושג הזה שנקרא "ועדה קרואה", של בן אדם שבא לשקם עיר, ולהפוך גם אותו למינוי פוליטי, בלילה נוסף, היום, ביום הלוויה, מעבירים את חוק לשכת עורכי הדין, שמפרקים את לשכת עורכי הדין. רואים את החקיקה המשפטית המטורללת הזאת כשהיום, ובעצם אתמול, שלשום, הצבענו על ביטול עילת הסבירות, מה שמכניס את השחיתות בדלת הראשית לרשויות המקומיות, למינויים מקצועיים במשרדי הממשלה, ופוגע בכלכלה. ואני שואלת אתכם: מה זה קשור לממשלת ימין מלא מלא? אל תעשו לעצמכם הנחות, אל תסתכלו על מה שקורה בציבור ותגידו לעצמכם: זה בגלל שאנחנו ממשלת ימין. מי שאומר את זה לעצמו הוא לא מנהיג, וזאת לא ממשלה. ואני אגיד את מה שאני אמרתי פה לפני שעליתי על הפודיום, אדוני היושב-ראש: בסוף הממשלה נושאת באחריות גם למצב החברתי. ממשלה כזאת, שנמצאת בשלטון כבר שבעה חודשים, עוד מעט שמונה חודשים, אולי גם נחבר את שלושת החודשים שבהם הם ניהלו משא ומתן על פירוק המשרדים במדינה. כואב הלב. לא אכפת, לא קשה לכם לראות את הציבור מתפרק, מתפרק לסקטורים, מתפרק וכועס. מה שאנחנו רואים היום זה כעס מתפרץ. אל תספרו לי עוד סיפור, אל תספרו לי שיש לכם 64 מנדטים, כי אין לכם 64 מנדטים שיצביעו היום על החרפה הזאת שנקראת ממשלת ישראל.

ברחובות האלה יש ימנים ויש זוגות צעירים ויש מעמד הביניים ויש מכל הסוגים. זוהי מחאה אותנטית של הציבור, שאומר: enough is enough. או שתטפלו בנו, או שתהיו ממשלה אמיתית שתטפל בביטחון, שתטפל במדיניות, שתטפל בבעיות האמיתיות של הציבור בישראל, או שתלכו הביתה. תודה רבה לחברת הכנסת אורית פרקש הכהן. אני רואה שהחזירו אותך, שתחזור המשמעת. תודה רבה.

אופיר כץ (הליכוד): אופיר כץ (הליכוד): לדבר עוד שעה. אופיר כץ (הליכוד): לדבר עוד שעה. תודה רבה. חבר הכנסת גדעון סער? חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה. אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, כן, הלילה עוד צעיר ואנחנו כאן, נשארים כאן ולא עוזבים את המליאה הזו ומביעים סולידריות עם כל האנשים שמוחים עכשיו בכל רחבי הארץ. אני חושבת שכדאי שנהיה מוכנים לישיבה, ישיבת הממשלה שעומדת להיות ביום ראשון, נדמה לי, ממש בתחילת השבוע, העליהום שראש הממשלה מכין ליועמ"שית, מחפשים איך להיפטר מאותה שומרת סף, אותה שומרת ראש שלנו, שומרת הדמוקרטיה. מה הוא הולך לעשות? הרי אנחנו שומעים את כל השרים חסרי היכולות לנהל, רואים איך המדינה מתפרקת להם, רואים את הפירוק של החוסן החברתי, רואים שההפגנות הולכות ומתרבות, רואים את הדברים האלה ולא מצליחים לעשות שום דבר. אז הרי מחפשים את מי להאשים, והיועמ"שית היא בהחלט מטרה מאוד מאוד נוחה, הרי גם מי שמינה אותה זה גדעון סער, אז ברור שהיא לא תהיה אובייקטיבית. והינה, ביום ראשון הולכת להיות ישיבת ממשלה, סקירה של הבהרת מדיניות האכיפה באשר לאיומים ופגיעה, במי זה יכול להיות? נבחרי הציבור. ברור, כי למה שלא נבזבז עוד זמן יקר של ממשלה, של שרים, של ראש ממשלה, בדאגה לנבחרי הציבור? הרי כל הממשלה הזו,

היא דואגת רק לעצמה, מחוקקת לעצמה חוקים פרסונליים, אז למה שלא נקיים גם ישיבת ממשלה שתדאג לפגיעה, לאיומים על נבחרי הציבור? זו אוזלת יד של ממשלה, זו אוזלת יד חמורה של ראש ממשלה, שטען פעם אחר פעם שהידיים שלו על ההגה. אנחנו רואים איך נראית מדינת ישראל כשהידיים של ראש הממשלה על ההגה. נתניהו, המדינה נראית רע מאוד. אם ככה זה נראה כשהידיים שלך על ההגה, באמת כדאי שיהיה שם חשבון נפש. אבל זה לא רק איך שאנחנו נראים מבפנים, זה כמובן גם איך שאנחנו נראים מבחוץ, ועצם העובדה שגם מדינות שהן ידידות שלנו ובעלות ברית, וכמובן האויבים שלנו, רואים את חוסר ההנהגה, את פשיטת הרגל, ההנהגה והמוסר במדינת ישראל. נתניהו, אתה נותן להם מתנה, אתה מחזק את האויבים שלנו. מה אתה חושב עכשיו? אם תעשה ישיבת ממשלה ותגביל את ההפגנות סביב הבתים של,

אני מסיימת את המשפט. אם אתה תצליח להגביל את ההפגנות סביב הבתים של השרים, תצליח לעצור את המחאה? כמובן שלא. אני חושבת שהדרך לנפילת הממשלה הולכת ומתקצרת. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת דני דנון,

חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. חברת הכנסת שרן מרים השכל, בבקשה.

איזה יום ואיזו סיומת ליום כל כך קשוח שהיה לנו כאן במליאת הכנסת.

נמצאת פה שמונה שנים, לא הרבה זמן לעומת הרבה מאוד חברי כנסת אחרים. אני לא חושבת שהיו כל כך הרבה ימים טעונים כאלה, או יותר נכון שבהם המליאה התנהלה באופן פוליטי יותר מאשר איך שהיא התנהלה היום. ואני אומרת את זה מתוך מקום מה זה כואב, כי בסוף המקום הזה הוא באמת מראה לחברה הישראלית. ואנחנו בתקופה קשוחה, אנחנו בתקופה קשוחה של פירוק של החברה הישראלית, של קרע עמוק, של פתיחת שסעים, והם מסתכלים אלינו, אלינו, בשביל הדוגמה האישית. ומה הם ראו פה היום? פוליטיזציה של המליאה, שאמורה להתנהל בממלכתיות, כשבאים ונותנים לצד אחד ומונעים מהצד השני, כשמוציאים צד אחד וסותמים לו את הפה, והצד השני, אומרים לו: שקט,

תשבו בשקט.

לא ראיתי כזאת התנהלות בשמונה השנים שאני פה, ותאמינו לי, ראיתי פה מליאות קשוחות ומליאות קשות לאורך כל השנים האחרונות. אני חושבת שבאמת, אדוני היושב בראש, אתם צריכים לעשות סוג של חשבון נפש. תסתכלו מה קורה כרגע ברחובות. הרחובות בוערים: ניסו לדרוס כל מיני מפגינים כאלו ואחרים, כוחות המשטרה מתוחים עד הקצה, לוויות, מבצעים,

אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לספוג, לא מראות כאלה ולא אירועים כאלו. ואני חושבת שהשיח שכאן פשוט מלבה לחלוטין את כל העניין הזה. מחר לא מעט אנשים הולכים לצום פה, הולכים לדבר על בית המקדש, על אהבת חינם, על בית מקדש שחרב, כשיום לפני זה מדברים פה באמת בצורה שמסיתה אל מול ציבור שלם, שקוראת לו בכינויים ובשלל גינויים, בשפה בוטה, ולא מסוגלים לראות את הדבשת של עצמם. זה משהו מדהים. עומדים פה חברי כנסת, מדברים פה על שרפת אסמים ועל אהבת חינם, כשהם אלו שהולכים ושורפים את האסמים האלה.

הקיצוניות הזאת לא בריאה, השיסוי הזה הוא לא בריא, החברה הישראלית לא מסוגלת כרגע להכיל את זה.

אנחנו נמצאים באתגרים ביטחוניים אדירים, אתגרים ביטחוניים פנימיים, מצב כלכלי לא פשוט,

תודה רבה. איפה נהיה עד סוף המושב הזה? אני באמת שואלת. אני מאוד מאוד מקווה שמחר עם הצום,

יהיו פה כמה אנשים שיעשו חשבון נפש. תודה רבה לחברת הכנסת שרן מרים השכל. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת גיבורים, איראן מתגרענת לנגד עינינו בעקבות מחדלים של מי שכינה את עצמו שר ביטחון, או המומחה הגדול לביטחון, ותחת השלטון של מי שהיה צריך להדיר את עצמו מכל עיסוק בנושאים משפטיים אתם תוקפים את ערכי מגילת העצמאות. החיזבאללה מתחצף ומתגבש ומתחמש, ואתם מאיימים על היועצת המשפטית לממשלה. עזה יורה על שדרות ובנותיה, ואתם עסוקים בייבוש מצבת השופטים, עמוד השדרה של מערכת המשפט הישראלית המפוארת. הטרור ביהודה ושומרון מתגבר, ואתם עסוקים, עילת הסבירות קוראים לזה, עסוקים בלקעקע את הבקרה על החלטות הרשות המבצעת. הממשלה, וגם הכנסת, אינן ריבוניות לקבל כל החלטה בלי בקרה. הבקרה הזו בעיקרה היא דרך מערכת המשפט. קטר ההייטק שלנו, שמושך את הכלכלה הישראלית, מדשדש, ואתם עסוקים בלפרק את לשכת עורכי הדין, שלא נשמעה לציפיות שלכם. השקל נחלש, חברות וחברים, ויוקר המחיה עולה, והעבריין שקיבל על עצמו לשמור על הביטחון הלאומי שלנו מנסה להשתלט על המשטרה, לאלף אותה בדמותו. החקלאות, שקרובה לליבם של רבים רבים, נרמסת על ידי האוצר, ואין פוצה פה ומצפצף מזה שנה. אתם מקצים מיליארדים לפגיעה ביציאת חרדים לעבודה, בהשתלבותם במשק ובשירותם המשותף לטובת הכלכלה הישראלית.

חברות וחברי הכנסת, שמיליוני ישראלים מסרבים להרגיש כגולים בביתם? פלא שמיליוני ישראלים לא יסכימו לאבד את ישראל הדמוקרטית? בעיניי זה לא פלא. בעיניי זה ברור מאוד. אפשר להתעשת, אפשר לעצור את בליץ החקיקה המיותר, ההרסני והרשלני הזה, ולחזור לחפש את המכנה המשותף שלנו.

תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, חבר הכנסת רון כץ רשום כאן, אבל הוא לא רשום בסוף, הוא לא מופיע כאן בסוף.

חבר הכנסת יוסף עטאונה,

חבר הכנסת אחמד טיבי,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

אינה נוכחת. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. זה בסדר, חבר הכנסת אלקין. כשאני רואה מישהו אני קורא לו.

אדוני יושב-ראש הקואליציה, תאמרו, מה חשבתם לעצמכם? ששר המשפטים שלכם יעמוד כאן הבוקר ויודיע שהוא מצפצף על החוק, ולא יכנס את הוועדה למינוי שופטים עד אשר הוא ישנה את הרכבה, ולעזאזל עם העובדה שבסוף השנה הזאת יהיו חסרים 55 שופטים, 7% מכוח השפיטה במדינת ישראל, ושאנחנו נתרשם מזה שאתם קוראים לנו אנרכיסטים? מה חשבתם לעצמכם? תאמר לי, אדוני יושב-ראש הקואליציה, שבשעה ששר האוצר של מדינת ישראל אומר היום בריאיון, שנערי הגבעות הם גיבורים, מי זה שר האוצר? השר לענייני מאחזים במשרד הביטחון. אה, הוא גם שר האוצר? הוא רבע שר אוצר. רבע זה טוב. רבע זה טוב, זה ביום טוב. שר המולטי.

שסמוטריץ' יאמר בריאיון שנערי הגבעות הם גיבורים והוא מעריץ אותם, ושאנחנו נתרשם מהטפות המוסר שלכם על הנימוס של המפגינים? מה חשבת לעצמך, אדוני השר, ואנחנו יודעים מה אתה חושב על הטרללת שאחזה בקואליציה שלכם, מה אתה חשבת, אדוני השר, שגופשטיין, יו"ר להבה, יהפוך לגיבור התרבות של הקואליציה שלכם, ואנחנו נתרשם מזה שאתם אומרים לנו: אוי אוי אוי, חסמו את איילון? בחצי השנה האחרונה דרדרתם את תרבות השלטון במדינת ישראל למקומות כל כך נמוכים, שאנחנו ממש ממש לא מתרשמים מהטפות המוסר שלכם. ויש לכם אחת משתי ברירות: או להבין את מה שמתחולל כרגע ברחובות ישראל, ואני מציע לכם לא להקשיב לשופרות שלכם, שמנסים לומר שזה כלום, מיעוט קטן, או שתבינו שרבבות ישראלים גודשים עכשיו את הרחובות מצפון ועד דרום, כי קצה נפשם בטרלול שהבאתם עלינו, או שתאבדו את השלטון. רק אלו האפשרויות שניצבות בפניכם. תתעוררו, כי אנחנו ממש לא מתכוונים לוותר. תודה רבה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת עופר כסיף,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת שרון ניר,

חבר הכנסת מיקי לוי,

חבר הכנסת חמד עמאר,

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, היישר מאילת, בבקשה.

אדוני היושב-ראש. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אדוני השר, אנחנו כאן במליאת הכנסת,

שנהיה כל הלילה כדי לעצור עד כמה שנוכל את החקיקה הממשלתית ההרסנית. אני אגיד בכל זאת כמה מילים על החוק שאנחנו, לפחות באופן פורמלי, אמורים לדון בו. החוק הזה בא לפתחנו בוועדת הכספים במסגרת חוק ההסדרים, והיה בין האבנים שנפלו, ונפלו לא במקרה, כי התוצאה של החוק הזה, לפחות בחלק שמתייחס לביטול ההצמדה של תקרת הפטור על השכרת נכסים, היא שבסופו של דבר בטווח לא מאוד קצר הוא יעלה את מחירי השכירות בתנאי השוק הנוכחיים, כאשר השוק לא משופע, בלשון המעטה, בדירות להשכרה. אם היה חסר משהו בשוק הנדל"ן, אז כנראה מבחינת הממשלה הזאת זה להעלות את מחירי השכירות. אז החוק הזה בטווח הבינוני יעלה את מחירי השכירות. כאן אני אסיים את ההתייחסות שלי להצעת החוק. אני רוצה להודות ולברך את רבבות המפגינים, פטריוטים ישראלים, שיצאו הלילה לצמתים, לכיכרות, לרחובות, כדי למחות נגד הממשלה, שרוב העם כבר לא יכול לשאת אותה ולסבול אותה. אנחנו ראינו בששת החודשים האחרונים שלמדינת ישראל אין ממשלה. אין ממשלה מתפקדת ואין ממשלה בכלל, כי אין פרמטר אחד, ולא משנה באיזה תחום, אין פרמטר אחד שבו הממשלה הזאת, לא שהיא יותר טובה מהממשלה הקודמת, אלא היא הגיעה לאיזושהי הצלחה יחסית.

הממשלה הזאת היא ממשלה כושלת, ולכן לא במקרה היא מבינה היום שאין לה מדינה.

חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? כן, אני יודע, את זה שואלים את עצמם כמה וכמה חברים פה בקואליציה, אולי גם חלק ממצביעיה,

מה קורה פה, על מה יוצאים ההמונים לרחוב? איפה הדלקנו אותם, מה עשינו? אה, לא, זה בגלל עמי אשד. אני רואה את הסיפורים שכל הזמן אנשים מספרים: זה בגלל שאתם לא יכולים לסבול את זה שניצחנו בבחירות. לא, חברים,

צריכים להבין משהו. אנחנו כאן לילה שלישי לבן ברצף. יש עכשיו עשרות אלפי אנשים שוויתרו על שעות השינה שלהם, והם מפגינים ברחובות. הרחובות בישראל בוערים כי איבדתם כמה דברים: קודם כול איבדתם כיוון. השבוע היה אובדן כיוון טוטאלי של כנסת ישראל. שני לילות לבנים, על מה? על דחיית הבחירות לרבנות בשמונה חודשים, כדי שאח של דרעי יסתדר עם הבן של הרב עובדיה.

ואז איבדנו עוד לילה, על מה? ואז מה רואים אזרחי ישראל? רואים את חוק טבריה. הוא מנקה את הבית כי שרה חוזרת מלונדון, מצחצח את הבית עם מברשת שיניים.

חבר הכנסת קריב, מה אומרים האנשים? הם מפחדים. הם מסתכלים על הממשלה ומפחדים. הם מסתכלים על הפרישה מבית הנשיא, הם מסתכלים על עילת הסבירות ועל הדיבורים בוועדה של שמחה רוטמן, והם רואים במה כנסת ישראל מתעסקת. הם רואים את סמוטריץ' אומר שמצב הכלכלה מצוין, והם רואים את בן גביר, הבן אדם הכי מסוכן במדינת ישראל, מנהל את משטרת ישראל ומאשים את עמי אשד שהוא הבעייתי. הם אומרים לעצמם: זה לא יכול להיות.

ואם הגרון שלי משקף משהו, הוא משקף את תחושת האובדן, שמדינת ישראל חשה השבוע.

על זה יוצאים עכשיו עשרות אלפים לרחובות. חבריי היקרים, תעצרו, אתם לא בכיוון.

חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. בוא, בוא דבר אלינו. בוא, אדוני. הבמה לרשותך, עד שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מנסה לחשוב מי יכול להציל אותנו מהמצב הפסיכוטי,

שאנחנו נמצאים בו. אני חושב שזה לילה שחור למדינת ישראל. ביותר מ-40 מקומות בכל רחבי המדינה אנשים יוצאים להפגין. באמת, זה נורא נורא כואב. ואני מנסה לחשוב מה ביבי עושה עכשיו? הוא ראש הממשלה שלנו, הוא צריך להנהיג אותנו, הוא צריך להגיד משהו. קריב. הוא עם המברשת בפינות של הבית. היא חוזרת מלונדון, מנקה את העובש מהפינות. איפה הוא? לא ציוץ, לא יוצא לתקשורת, לא מנסה להרגיע. אני מרגיש כאילו אין לנו ראש ממשלה. אין אף אחד שמנהיג אותנו.

הוא מחפש דם. אני רואה את בוסו פה, חבר הכנסת בוסו, היושב-ראש, ונראה לי שבכל התמונה הפוליטית שנמצאת היום,

עם הניסיון, עם קור הרוח, זה דרעי. אני באמת קורא לדרעי גם דרעי לא פה. לכנס את כל ראשי הקואליציה ההזויה הזאת, עם המפלגות הקיצוניות האלה, עם כל הקוקוריקו שמנהלים משרדים, בן גביר וחבריו, ולהגיד להם: חבר'ה, אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא באמת SOS למדינת ישראל. אם אתה כותב לדרעי, אז תכתוב לו את זה. כתוב לו בקשה של חבר כנסת צעיר מהאופוזיציה, שמבקש שהוא יציל אותנו מהמצב הזה. זה רק הולך למקום יותר גרוע, לא למקום יותר טוב. אנחנו לא יכולים לעצור שום דבר. אומרים כל הזמן על גנץ, על לפיד, אנשים באמת יוצאים מהכאב שקורה במדינת ישראל, בממשלה, בבניין הזה. אז אם יש לך איזשהו קשר לדרעי, שהוא באמת הכי מנוסה פה, שיבוא ויעצור את זה, את כל החקיקה המטורפת הזאת, שלא מובילה אותנו לשום מקום טוב, שהורסת כל חלקה טובה במדינה הזאת. הכול שקט. ראש הממשלה לא נמצא. כנראה הוא באמת מחכה לשרה שתחזור כדי להתייעץ איתה מה לעשות. ואחרי כל הרע הזה אני רוצה להגיד דבר טוב על הממשלה הזאת. יושב פה ניר ברקת, שר הכלכלה, ואני רוצה לשבח אותך על זה שהיום העליתי חוק, אף אחד לא חשב שיש בכלל דבר כזה במדינת ישראל, בנושא תסמונת אלכוהול עוברי, ועצרת את זה ברגע האחרון, וניסית לעזור כמה שאפשר כדי באמת לדון בחוק הזה. נתת עכשיו שבועיים לאנשים שלך במשרד לבדוק מה עושים עם זה.

העיקר הכוונה וההבנה שזה חשוב שיהיו כמה שפחות ילדים שייוולדו עם אלכוהול עוברי, עם התסמונת הנוראית הזאת. נא לסיים. מילה טובה לשר הכלכלה. ולכל השאר אין לי מה להגיד משהו טוב,

רק דברים רעים. תתעוררו.

לא, לא, לא, תהיו חיוביים, ערב 17 בתמוז, שלושת השבועות. התחיל המצור על ירושלים

חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, בקפלן, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת קארין אלהרר, אף היא אינה נוכחת.

סימון, דיברת דברים נכוחים על יושב-ראש התנועה הרב אריה דרעי.

כשאנשים מתוך האופוזיציה כל כך נלחמים, אוי ואבוי, שלא יחזור, תאמין לי שאם הוא יחזור לשולחן הממשלה, אני באמת לא מבין, איפה הוא, אוריאל בוסו,

הוא קיבל אוטו חדש השבוע, שישתמש בו. תודה, אדוני היושב בראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, ראשית כמובן אני רוצה לחזק את המפגינים האמיצים, הלוחמים, שנלחמים על המדינה שלהם ועל הדמוקרטיה. יש לי שם חברים, יש לי שם משפחה. אני מחזקת אותם מפה. חבל שלא מצליחים כאן להבין את גודל השעה ולהבין שהמדינה באמת באמת במצב הכי קשה שהיה, ובמקום לעצור את הטירוף הזה, לעצור אותו, לאפשר את ההידברות, את החזרה לנורמליות, ממשיכים לעשות כאן, כבר אי-אפשר לתאר במילים. עזבו, אני לא איכנס להגדרה, למה הפכו את המדינה הזאת, אבל המדינה באיבוד שליטה טוטלי, ויש בן אדם אחד שאחראי. אני רוצה להגיד מילה על ניצב עמי אשד, כי בכל זאת יצא לי לעבוד איתו כיו"ר הוועדה לביטחון פנים, ובשנה הזאת שהסתובבתי, האמת שהמחוז שהכי פחות ביקרתי בו זה תל אביב, אבל כשכבר ביקרתי בתל אביב ראיתי מפקד מחוז לתפארת. היו כאן כל מיני שמועות שהוא היה בקורונה בבני ברק, שזה כמובן שקר ופייק. תיקנתי גם את השר, וגם ניר אמר לי: את צודקת, וחזר בו. אבל העניין הזה שבאים ואומרים: איך ניצב במשטרה עושה נאום פוליטי? ואני שואלת, באיזה סרט חיים? מה ציפיתם שיגיד עמי אשד?

כי מה, כי לא טוב לי בתפקיד? אחרי 33 שנות שירות במשטרה אני הולך כי לא נוח לי?

הוא הולך בגלל שמנסים להפוך את המשטרה לפוליטית. רק בגלל זה הוא הולך. כי בשבוע הראשון שהגענו לכנסת, החוק הראשון שהשר לביטחון,

לאומי הביא זה לקחת את הסמכויות, והצלחנו לבלום את זה. הרי מה הוא רוצה, השר? הוא רוצה להיות מפכ"ל-על. מה רוצים מעמי אשד, מה רוצים ממנו? שיבוא ויגיד: תודה רבה, היה לי שירות נהדר? בוודאי שהכול פוליטי. בן אדם שעשה את כל התפקידים במשטרה, שהיה אמור להיות מפכ"ל, שמים אותו ראש אגף ההדרכה? זה כמו לקחת עכשיו את אלוף הפיקוד,

נכנס הרמטכ"ל לשעבר, כמו לקחת את אלוף הפיקוד ולהגיד לו: בוא תהיה ראש אכ"א עכשיו,

הינה, אותו דבר. אז כותב אחד העיתונאים: לא, הוא לא באמת עזב, נתנו לו אופציה. מה זה "נתנו לו אופציה"? רצו שיהיה ראש אגף הדרכה אחרי שהיה גם מפקד מחוז שני,

הוא היה מפקד מחוז מרכז ומחוז תל אביב. חושבים שכולם מטומטמים. אז הינה אני אגיד לכם, בלי להבין הרבה, אחרי כולה שנה, לא סגלוביץ', 30 שנה,

אם אתה מעביר מפקד מחוז תל אביב, אחרי שהוא היה מפקד מחוז מרכז, לא להיות מפכ"ל או סמפכ"ל,

ומביא אותו לראש אגף הדרכה, אתה גורם לו להתפטר. ואם אתה חושב שבעולם הפוליטי הזה הפכת אותו בלי שהוא רצה להיות חלק מהאירוע, ברור שזו הדחה פוליטית, ועמי אשד משלם מחיר עצום רק בגלל שהייתה לו היושרה להגיד: אני בסך הכול עושה את העבודה שלי, את העבודה שמצופה ממני, ואני לא נתין של השר לחידלון לאומי. תודה רבה.

יהיה לך עוד הרבה הלילה. אנחנו עד מחר בצוהריים פה יחד. אבל אני חושב שאם כבר היינו יודעים, היינו צריכים בחוק של נבחרי הציבור לבטל זמן של צינון גם עם ניצבים. הוא היה יכול להתמודד על תל אביב. קודם כול אנחנו בעד צינון. לא תאמין. יש לך פה מקרים, אחלה צינון שבעולם קיבלנו, והגענו לפה, ועכשיו רצו לצנן אותו גם לעשר שנים וגם ל-20 שנה. אבל לא צריך צינון. אם על מדים אפשר לעשות פוליטיקה, למה צריך צינון? יש לך כאן שני מצוננים, אם על מדים אפשר לעשות פוליטיקה, למה צריך צינון?

אני אגיד לך דבר אחד: איתמר בן גביר זה המצאה שלכם. איתמר בן גביר, האיש הנורא הזה, זה אתם שמתם אותו שם. אתם אחראים על כל מה שקורה. הדבר הכי גרוע, באמת, שאומרים: מה זה? מנצל את הבמה לפוליטיקה. כאילו שאנחנו שמנו אותו שם. בא לפה אלמוג כהן, הוא בפריימריז של,

אני הבאתי את עמי

תודה רבה. חבר הכנסת חילי טרופר, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, לא מפריע לי. מירב, את רוצה, בוודאי, על חשבון הזמן שלך. אפשר לנהל פה סמול טוק עד מחר.

באמת לילה סוער עובר על ישראל בחוץ, ברחובות,

אז אתם שוב מפתיעים אותי שאתם מאפשרים מליאה וחקיקה בימי צום. אני רואה שפיקוח נפש פה דוחה פעם אחרי פעם, וכדי לכבות את האש הזאת צריך שותפים רבים, צריך להגיד את האמת. אבל האחריות העליונה, אני מניח שגם אתה תסכים איתי, בסוף יושבת על הממשלה ועל ראש הממשלה.

מי שרוצה את התפקיד הזה צריך לקחת בחשבון שזה אקסטרה אחריות יחד עם זה.

לא הכול יושב עליו, אבל בסוף, אם יש אדם אחד בישראל שיכול לעצור את הדבר הזה, זה נתניהו. אז אפשר להמשיך לבלות פה שעות ארוכות ולסדר לההוא תפקיד בעירייה ולדאוג לרבנים שיהיה להם את התפקיד ההוא והתפקיד ההוא, ולדחות את זה ולקדם באופן חד-צדדי מה שכולנו מבינים שצריך לעשות בהסכמה, אבל בסוף הדברים האלה מפרקים אותנו מבפנים. אני לא רוצה להביך אתכם, אבל אתם יודעים שגם פה מאחורי הקלעים לא מעט חברי כנסת מהימין בימים האחרונים מסתובבים נבוכים ואומרים לך בשקט: האמת שגם אנחנו נבוכים שכל החוקים שמנסים להספיק פה מהר מהר לפני היציאה לפגרה הם כולם חוקים נורא פרסונליים, נורא לא חשובים. אפילו שמעתי היום את חבר הכנסת שהביא את החקיקה בעניין טבריה

זה לא החוק הכי חשוב, אבל הוא חשוב בעיניי. מה זה משנה אם הם אומרים את זה בשקט?

לא, הוא אפילו אמר את זה כבר למצלמה. כלומר, אתה שואל את עצמך, אם היינו בימים שקטים,

שאפשר ככה להרשות לעצמנו לסדר לההוא, מה שמושחת תמיד מושחת, אבל עוד הייתי יכול להבין. אבל אתה יודע איזה חוקים חשובים למען אזרחי ישראל נדחקים אחורה, לתחתית הרשימה, וכנראה כבר לא נספיק להגיע אליהם עד הפגרה. ואתה רואה מה כן מוחלט לקדם.

אני חושב שצריך להביך כל אחד, מי שתומך בממשלה, מי שמתנגד לממשלה. בסוף כל מי שיש לו אתיקה צריך להרגיש מאד לא נוח. וכשזה מתחבר למה שקורה הערב ברחובות, ואתה יודע שיש אדם אחד בישראל שהוא ראש הממשלה, והוא יכול להתעשת ולהודיע: אני מפסיק כל פעולה חד-צדדית, חוזר למסלול של הידברות, כי אני מבין שרק הסכמות ימנעו את הקרע, הוא בוחר גם בלילה הזה לשתוק, ואתה מבין שאנחנו שוב הולכים להיתקע בקיר. כשנתנגש בקיר, כולנו נשלם את המחיר הזה. זה קרה היום או מחר בבוקר לפני כמה אלפי שנים. אני חושב שהאחריות המשותפת של כולנו היא לדאוג שזה לא יקרה שוב.

תודה רבה לחבר הכנסת חילי טרופר. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מבקשת לקרוא בפניכם את הנאום של עמי אשד, כי אני חושבת שכל בן אדם במדינת ישראל צריך לשמוע את מה שיש לאיש הזה להגיד ולהיות מוטרד מזה. אז כך הוא נאם היום: "ב-9 במרץ השנה, בשעה שמחוז תל אביב התמודד עם הפגנת אלפים ברחבי העיר, הודחתי מתפקידי על רקע פוליטי בשיחת טלפון. בימים האחרונים קיבלה ההדחה הפוליטית שלי תוקף פרוצדורלי במסווה של סבב מינויים מיותר. 33 שנות שירות במדים, בתובעניים שבתפקידים הקיימים במשטרת ישראל, כשאני על קו הסיום בהתמודדות על תפקיד המפכ"ל, ירדו לטמיון באחת. וכל זאת בשל הסיבה הפשוטה שעמדתי על כך שהשוטרים שלי יפעלו כחוק. בגב זקוף ובראש מורם אני משלם מחיר אישי כבד מנשוא על הבחירה שלי למנוע מלחמת אחים. אני מודה כאן לפניכם על החטא הנורא, החטא בכך שלא יכולתי לעמוד בציפיות של הדרג המיניסטריאלי, שכללו את שבירת הכללים, הנהלים, הסדר הארגוני, והתערבות בוטה בקבלת החלטות ושיקול הדעת המבצעי. יכולתי בקלות לעמוד בציפיות האלה, להפעיל כוח לא סביר ולמלא את המיון באיכילוב בסוף כל הפגנה בתל אביב. יכולנו לפנות את איילון תוך דקות ספורות במחיר נורא של שבירת ראשים וריסוק עצמות, במחיר של ניפוץ האמנה שבין המשטרה לאזרחי המדינה. "כל ימיי כמפקד חינכתי דורות של שוטרים להכיר במגבלות הכוח, לרסן את הכוח, לשמור מכל משמר על החוזה שלנו מול הציבור, להגן על הברית הקדושה שלנו מול האזרח. התעקשתי במהלך המחאה, פעם אחר פעם, שמחוז תל אביב בפיקודי יוכיח שאפשר אחרת, שאפשר וחייב גם לאפשר מחאה וגם לקבוע לה גבולות ברורים על פי החוק. לצערי, בפעם הראשונה בשירות של שלושה עשורים, נתקלתי במציאות הזויה ששקט וסדר הם לא ההישג הנדרש ממני אלא בדיוק ההפך. "איש לא יודע, גם הצוות הקרוב אליי ביותר, מה הדעות הפוליטיות שלי. מעולם לא חלקתי אותן עם פקודיי. אבל זה לא מנע את הפניית מכונת הרעל המשוכללת נגדי ברשתות, שהובילה גם לאיומים ממשיים על חיי ולהגדרתי כמאוים ברמה הגבוהה ביותר. אבל כל אלה לא ריפו את ידיי לרגע." נא לסיים. "מול עיניי היו כל העת מפת דרכים אחת ומצפן אחד: איזונים ובלמים, ספר החוקים הישראלי וכללי המוסר והצדק." מירב, נא לסיים.

עם מצפן ערכי שהיינו רוצים שיהיה לכל שוטר במדינת ישראל, וחבל שיש לנו שר שהופך את המשטרה, יש לנו רק משטרה אחת, למשטרה פוליטית. זה עוד נזק מבית היוצר של איתמר בן גביר, ואתם, חבריי, אחראים למחדל הזה שהוא חלק מממשלת ישראל.

תודה רבה. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. אחרייך, מטי צרפתי הרכבי. בבקשה, שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר קצת על ממשלת מפלצת ההסתה, ממשלה מצטיינת בהסתה. עמד פה גם קודם השר קרעי והשתלח בנו בצורה באמת בלתי נתפסת. נשמה של ברבור.

טוב הלב הנשפך,

ערבות הדדית. מיומה הראשון הממשלה הכי מפלגת בתולדות ישראל שחררה את המפלצת הזאת מהכלוב, והיא דואגת להאכיל אותה בממוצע כמה פעמים ביום. רבין ידע מה הוא אמר כשדיבר על כך שאלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה, ואתם, אתם כבר חצי שנה עסוקים לא בכרסום אלא בטחינה ורמיסה של ממש: קריאות מסיתות, אמירות גזעניות וקיצוניות, שיח שכמותו לא אמור להיות גם בפינת הרחוב המפוקפק ביותר. אבל אצלנו בממשלה מלא מלא, מלא קללות, רפש, צרחות. כל זה אפילו לא כלפי חוץ. חבריי היקרים, טיפ קטן ממני אליכם: הביטו בנאומים ובהתפרצויות שלכם, אשר מציפות את כל הרשתות בכל שבוע מחדש. נדמה שבמדינת ישראל אין צורך במופעי סאטירה יותר. אתם מספקים קומדיה טרגית נהדרת ובחינם, או שבעצם לא בחינם אלא על חשבוננו, על חשבון נראות החברה שלנו, על חשבון שלמות עם ישראל. הדם ברחובות נשפך במשך חצי שנה, ואתם רק מוסיפים אש למדורות האלימות בכל הזדמנות אפשרית, מה שמביא אותי לעוד הישג של הממשלה: כמות הפיגועים הכפילה את עצמה ביחס לתקופה הקודמת, מספר נשים נרצחות נוסק מעלה מתחילת השנה, שפיכות הדמים בחברה הערבית הולכת ומתעצמת מיום ליום. זה הרגע הנכון להזכיר: אזרחי ישראל אינם הפקר. ממשלה ששכחה את מי היא משרתת, מקומה לא במשכן הכנסת. הציבור זועק ואתם לא שומעים, לא רוצים לשמוע. שיכרון הכוח והקיצוניות שלכם מחלחלים פנימה ומחלישים את החברה. במקביל יש גם איומים ביטחוניים מבית ומחוץ, רק חבל שאין תמיכה בין-לאומית על מלא מלא. לזה דאגו שרי הממשלה, אם בעקיצות, אם בנאומים חסרי כל ביסוס או בהתבטאויות מנותקות לחלוטין, המטרה הושגה: בנות בריתנו נושרות מהר כמעט כמו מעטפות השקרים שאותן אתם מציגים לציבור על פועלכם. אבל הם טסים על מלא מלא, מכספי הציבור, כמובן.

דיסטל לא הייתה פוגשת בשומר במלון שאמר לה שארצות הברית זקוקה לנו. מזל, באמת. נדמה כי יש יחס של אחד מול אחד בין הפדיחות שהממשלה הזאת עשתה בחו"ל לטיסות ששילמנו עליהן. שלא תחשבו ששכחנו, חברי הממשלה הזאת הצטיינו בעוד הישג: הם ממשלת מלא מלא גברים. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שלי טל מירון. חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה.

חברת הכנסת ד"ר מטי צרפתי הרכבי. לא ידעתי שהיא דוקטור. דוקטור לגנטיקה צמחית. כן, בעוונותיי. גם חבר הכנסת יאסר חוג'יראת הוא גנטיקאי.

אדוני היושב-ראש, מירב כהן הקריאה את ההצהרה של עמי אשד,

היא לקחה לך את הנאום? כן, היא לקחה לי את הנאום, אבל אני אסיים את הדף האחרון. כך אומר עמי אשד היום בהצהרת ההדחה שלו, ואני קוראת רק את הסיפה: "מול עיניי היו כל העת מפת דרכים אחת ומצפן אחד: איזונים ובלמים, ספר החוקים הישראלי וכללי המוסר והצדק. אני מודיע שאיני מתכוון לשתף פעולה עם הסבב המלאכותי ולקבל את ההדחה הפוליטית שלי מפיקוד על מחוז תל אביב. יש בכוונתי לסיים את שירותי במשטרת ישראל לאחר שאעביר את הפיקוד בצורה מסודרת למחליפי. "במעמד זה אני קורא לחבריי לסגל הפיקוד במשטרת ישראל לעמוד כמו צוק איתן, לדבוק בערכי הארגון ולהתעלות מעל השיקול האישי,

ולזכור ששוטר הוא שליח ציבור, עובד ציבור ומחויב לציבור. אסור שתקדים עמי אשד יהלך אימים על מפקדי משטרת ישראל. אסור שמפקד מחוז לא יאמר את דעתו. אסור שמפקד מחוז יגמיש את ערכיו. אני מחזק את שוטרי מחוז תל אביב שמוכיחים כל שבוע מזה חמישה חודשים שאפשר לאזן בין דרישות החוק ובין זכויות האזרח, ובתווך להמשיך להילחם בטרור ובפשיעה. אני מצדיע לכם". עמי אשד גם מודה לרעייתו ציפי, לילדיו סער גל ועומר, למשפחה, לחבריו הטובים ולאלפי אנשים שחיזקו אותו בחודשים האחרונים. הוא אומר: "תם ולא נשלם. אמצא דרכים אחרות למיצוי עצמי ולמען הציבור הישראלי". אז כן, חברים, בלילה הזה שוב נפל דבר, ורבבות פטריוטים ישראלים שבאמת דואגים לעתידה של מדינת ישראל, לעתיד הדמוקרטיה, שרואים את המדרון החלקלק שאליו אנחנו צוללים במהירות, יצאו שוב לרחובות. ונראה לי שכאן, לפחות בצד הזה של הבית הזה, כולם מצדיעים להם על הנחישות, על אומץ ליבם, על האחריות שהם מגלים כאזרחים, על הרצון שלהם לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, זה קצת מפריע לי,

קצת מפריעים שם הדיבורים לחברה שלכם. אז חלקנו יצאו היום אל המפגינים, חיזקו אותם, חלקנו כאן נלחמים מעל הבימה הזו. על כולנו להתעשת, לעצור את הטירוף ולפעול למען החברה בישראל והדמוקרטיה הישראלית. תודה רבה לחברת הכנסת ד"ר מטי צרפתי הרכבי. חבר הכנסת ניסים ואטורי,

חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. אייכלר, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן,

אייכלר, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני

האבו יאיר.

חברי הקואליציה, עבדים נרצעים שלו, כל הקרעים, האמסלמים, היריב לוינים, הבן גבירים ולהקת המעודדות שלהם כאן בבית הזה, כולכם מחרבי ישראל לטובת מדינה משיחית. אתם נוהגים כשונאי ישראל. אתם אוהבים רק במילים ושונאים ומשניאים במעשים. אתם ציונים רק בברבורים ומבזי הציונות במעשים, ואתם יהודים רק כשזה נוח לכם, אבל בפועל שכחתם כמעט כל אחד מעשרת הדיברות. אתם אחים רק בפוסטים בפייסבוק, ובפועל מרסקים ודורסים כל מי שהוא לא ביביסט, כהניסט או משיחיסט. עיניים לכם ולא תראו. אין לכם בושה. ההסתה והרעל שיוצאות לכם מהפה כנגד אוכלוסיות שלמות, או איך קרעי אמר הערב: המפגינים הם בריונים מלוכלכים,

ממחישים עד כמה אתם בזויים ולא ראויים ועד כמה עלובים, זה מה שהוא אמר? הוא אמר את זה,

בריונים מלוכלכים? בריונים מלוכלכים. ועד כמה עלובים גם חברי מנזר השתקנים שמבלבלים את עצמם לדעת כאילו הם ממלכתיים. שר בממשלת ישראל, אדם ירא שמיים. שיצום מחר. "בריונים מלוכלכים". מה היה קורה אם מישהו מאיתנו היה אומר על החרדים שהם בריונים מלוכלכים.

נאמרו פה מילים הרבה יותר קשות מהצד השני היום. אני לא רוצה לחזור, כן, איזה? ספר. מי מאיתנו מדבר כמו קרעי, השר הבריון? אתה מפריע לחברה שלך מהאופוזיציה. אתה פשוט תקלה בפס הייצור, תודה רבה. תודה רבה, חברי הכנסת. זאת עבודה זרה, שר התקשורת שלכם.

חברת הכנסת הרכבי, זה חלק מהגנטיקה, עכשיו? על כל נאום של קרעי צריך לעשות קריעה בבגד. איש השנאה וההסתה. כל אלה ממחישים עד כמה בזויים ולא ראויים אתם, ועד כמה עלובים גם חברי מנזר השתקנים אצלכם, שמבלבלים את עצמם לדעת כאילו הם ממלכתיים. אבל אתם שותפים לדבר עבירה. בושה. ביטול עילת הסבירות, החוקים הדיקטטוריים, ביטול לשכת עורכי הדין, חוק טבריה, כל מה שאתם עושים מהרגע שאתם קמים בבוקר זה הרס, ביזוי היהדות, ביזוי הציונות, ביזוי הישראליות וביזוי ערכי מגילת העצמאות. העולם כולו מסתכל עלינו בבוז בגללכם. מעם סגולה הפכתם אותנו לעם מוקצה, מאור לגויים הפכתם אותנו ליצואני חושך, שניים רק לאיראן. אז אני אומרת לכם, מדינת ישראל ועם ישראל ינצחו אתכם בזכות הקהל הקדוש שיוצא ברגעים אלה ממש לרחובות. אתם תפסידו, כי העם הזה לא פראייר והציבור יתנגד לכם. עם המכת"זיות והמעצרים ומה שאתם לא רוצים, אתם תפסידו, כי לנו יש תקווה ואנחנו נילחם. אנחנו נילחם על החופש שלנו, נילחם על המדינה שלנו, נילחם על הסמלים שלנו, על ההמנון שלנו, על העתיד של הילדים שלנו, ואנחנו ננצח, כי עם ישראל חי. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת שלמה קרעי, אינו נוכח. הוא היה פה בשביל להשיב לכם. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת,

חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת איימן עודה,

חברת הכנסת יסמין פרידמן. אולי הוא פה, לא, לא. הסתכלתי מי נמצא. יסמין פרידמן. תאמין לי, חבר הכנסת אלקין, אני מסתכל ויודע. יאסר חוג'יראת לא פה, ווליד טאהא לא נמצא פה וגם איימן עודה לא פה. תמיד צריך לקוות לטוב. אם אתה מתעורר באמצע הלילה ואומר, יש סיכוי שווליד טאהא, בגלל זה הקראתי את השם שלהם. אחרת הייתי מדלג בכלל על ההקראה. אני אופטימי כמוך. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להמשיך קצת את הקו של גלעד, שדיבר קצת על קרעי. חבל שקרעי לא פה, כי באמת, זהו, שנתיים וקצת עברו מאז שאני בכנסת, ולא סתם בלב אני קוראת לך דוקטור רעל. כל פעם שאתה עולה לדוכן הזה רק דברי הסתה ושנאה נוטפים מפיך, זחיחות על פניך, גאוותנות בכתפיך. כל פעם שעלית לכאן הפגנת ידע נרחב, אבל בשני תחומים בלבד: התנ"ך, אבל מה לעשות, מה קרה, בן גביר, איזה מכת"זית בדרך לפה?

יש לך זמן, לשבור עצמות של מפגינים? השר בן גביר, איזה אנרגיות אתה מביא להם

יש לי אהבת ישראל אליהם. כמה מפגינים עצרת היום? יש לי אהבת ישראל.

חברי הכנסת, אני לא רוצה לקרוא לסדר בשעה כזאת.

תקרא לי, אבל תעיף אותו מפה. תודה רבה. לא, תדבר בכבוד. בסוף אנחנו בני אדם. כבוד למי?

שר המשטרה, האם עצרת מפגינים, אתם מפריעים. עבריין. תודה רבה. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני חוזרת לשר אחר, לא פחות גרוע. כל פעם שעלית לכאן, קרעי, הפגנת ידע נרחב, אבל בשני תחומים בלבד: התנ"ך, מה לעשות שיש במליאה אנשים הרבה יותר מלומדים ובקיאים ממך בנושא, אבל יש דבר נוסף, כי יחד עם הידע שלהם, הם גם יודעים לכבד בני אדם. ואולי אני לא הכי בקיאה בכל פרקי התנ"ך, אבל חונכתי, וכך אני גם מחנכת את בני, שמה ששנוא עליו, שלא יעשה לחבריו, ואת זה, לדעתי, קרעי, שכחת מזמן, שיהירות וגאוותנות זה חטא חמור שבסוף משלמים עליו מחיר יקר. הדבר השני שכנראה אתה בקי בו זה גימטרייה, אבל גם את החברים והמשפחה שלך זה לא מעניין. אתה שר במדינת ישראל, שעולה לכאן שבוע אחרי שבוע, ואפילו פעם אחת לא שמעתי אותך מדבר או עונה לעניין. תמיד זה בהתגרות ובבריונות של תיכוניסט בכיתה י', ולא מבית הספר הכי טוב. זמנך הסתיים. מתנהג כמו אחרון המתבגרים המורדים, שאומרים דברים מעצבנים רק כדי לקבל תשומת לב.

אבל עצרו אותי לשתי דקות, אז תן לי לסיים כמה שורות.

אני עצרתי את הזמן, לידיעתך. היו לי באמת הרבה דברים קשים שרציתי לומר לך, אבל אני עוצרת את עצמי, כי כמו עם כל מתבגר בעייתי, הגעתי למסקנה שאולי אתה רק זקוק לחיבוק פיזי של תשומת לב. אז אני פונה לחבריך לסיעה ולקואליציה: תעשו טובה, תנו לו כבר חיבוק ויחס, כדי שאולי שר התקשורת של מדינת ישראל יתבגר.

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. היינו אופטימיים. אז חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה. עם לב שבור אני. ציפיתי לראות את יוליה מלינובסקי, לאכזבתנו. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אדוני יושב-ראש הקואליציה, עוד שר, ברשותכם אני אעשה משהו מאד לא שגרתי, אני אדבר על החוק שלשמו התכנסנו בדיון הזה. נדמה לי שזה עוד לא קרה. חשוב שנדע. חשוב שנדע. אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם למה שקורה פה. יש פה תופעה מאוד מאוד מעניינת: הממשלה מביאה חוק שהיא כבר הביאה לכאן, לכנסת, לפני שלושה חודשים. בהסדרים. זה היה חלק מחוק ההסדרים, והוא כבר עבר בקריאה ראשונה, והגיע לוועדה של יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני, והוא עד כדי כך התאהב בחוק הזה, שלא רק שהוא לא העביר אותו כחלק מחוק ההסדרים אלא הוא לא פיצל אותו, והמית אותו, ועכשיו הממשלה והקואליציה מביאים את זה בפעם השנייה, מן הסתם שוב לוועדת הכספים, לחבר הכנסת גפני. אתם יודעים איך נקרא בן אדם שעושה פעם שנייה אותה פעולה ומצפה לתוצאה שונה? אמר את זה אלברט איינשטיין בזמנו. איך קוראים לו? חבר הכנסת גפני בצדק כבר הרג את החוק הזה, ולכן אני מתפלא עליכם. למשל אני מתפלא עליך, אדוני שר הכלכלה, שלא עצרת את זה בממשלה. החוק הזה הולך להעלות דרמטית את דמי השכירות שמשלמים אזרחי מדינת ישראל. עד היום יש בחוק תקרה, ומי שמשכיר דירה עד התקרה הזאת לא צריך לכתוב דוח שנתי למס הכנסה, מותר לו, הוא פטור מדוח, לא רק ממס אלא גם מדוח. ויש הרבה מאוד אנשים שלא מעלים, מהדיווח. מהדיווח. יש הרבה מאוד אנשים שלא מעלים את שכר הדירה מעבר לתקרה כי הם לא רוצים להיות מחויבים לדיווח,

הם לא עושים דיווח מסיבות אחרות, וזה הדבר היחיד שיכניס אותם לדיווח. ברגע שהחוק הזה עולה, כל מי שהיום היה מוכן לא להעלות את דמי השכירות, יעלה את דמי השכירות. אחר כך אתם מתפלאים על יוקר המחיה, המדד. הרי זה משפיע על המדד, מדד השכירות הוא חלק משמעותי מהמדד. אתם עכשיו מעבירים חוק שיקפיץ אוטומטית את המדד ואת כל יוקר המחיה במדינת ישראל, ואני כבר לא מדבר על דמי השכירות לאנשים. לכן אני מציע לכם לחשוב. כנראה שחבר הכנסת גפני יודע דבר אחד או שניים על כלכלה, ולא במקרה הוא לא העביר את זה, ולא במקרה הוא לא סתם לא העביר את זה אלא קבר את זה קבורת חמור ולא נתן אפילו לפצל את זה. גם הפטור, מכיוון שהוא לא מוצמד, אפקטיבית הוא יורד. ברור, בוודאי. רשות המיסים מסבירה שהיא רוצה לקבל יותר נתונים, אז היא אולי תקבל יותר נתונים, אבל אזרחי מדינת ישראל, כתוצאה מהחוק הזה, במסגרת המאבק ביוקר המחיה, ישלמו בכל חודש מאות שקלים יותר. ולכן אני פונה כאן לקואליציה: מה שעשיתם בסיבוב הקודם בחוק ההסדרים, תעשו שוב, כי אחרת במו ידיכם אתם תפגעו דווקא בחלשים יותר, אלה ששוכרים את הדירות. תודה רבה על הדברים החשובים. עכשיו יעלה חבר הכנסת ינון אזולאי, חבר ועדת הכספים. אולי הוא ידע להאיר את עינינו. יש דיונים ענייניים. אתם רואים, גם ב-01:00 אפשר לשמוע דברי טעם. מעניין איך תסביר את העלאת המיסים ואת העלאת שכר הדירה. אתה יודע הרי שהוא המבין הגדול בוועדת הכספים, מקצועי וישר. מעניין איך הוא יסביר את זה. אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, לשאלתך, בועז, אני אצביע בעד. לא איך תצביע, איך תסביר. ברור שאתה תצביע בעד. איך תסביר את זה? אני אצביע בעד כי יש לי משמעת קואליציונית. אני רוצה להגיד לך שאלקין בעניין הזה צודק. אני לא בעד החוק הזה. החוק הזה היה בחוק ההסדרים והגיע לחוק ההסדרים אחרי שהוא פוצל,

רק חלק ההטבה עבר שם. אגב, זה טוב שהחלק של ההטבה עבר. היה עוד חלק, של קיזוז.

ההטבות עברו. הבעיה של החוק הזה, לא שמתי לב אם חידדת את זה או לא, היא גם שעוצרים את המדד. ככה כל פעם היית מקבע ואומר מה המדד, ואז המחיר לא היה נשחק. כשאתה מעלה, היום זה 5,460 נראה לי, וזה כל פעם עולה. עכשיו אומרים לך: תקבע את זה.

אנחנו רוצים את זה בשביל הדיווח, שיהיה לנו מסודר. מה יקרה עם בן אדם מבוגר? אומרים לך שאתה צריך גם רואה חשבון שיעשה לך את זה. אדם מבוגר, קנה את זה לפנסיה שלו, לא יודע מה, לך תגיד לו עכשיו: לך תעשה. אז אומרים לך: נחריג את זה בגיל 80, אבל בגיל 67 ו-70 הוא כבר נמצא בבעיה, אז מה תחריג את זה בגיל 80? מה אתה מספר לי שתחריג את זה בגיל 80? אני אגיד לך משהו אחר. אתה יודע ממה אני חושש? היום רשות המיסים מביאה חוקים, ואומרים לך: מס לפה,

מלחמה בהון השחור. כחלק מהמלחמה בהון השחור זה אמור להיות ההפך, כי מה יקרה עכשיו? בן אדם יעצור את זה, ונגיד ידווח רק על חלק מהעסקה. הוא ידווח עד התקרה. בדיוק, ועל החלק השני הוא לא ידווח. ואז מה תגיד? מה תגיד? זה אומר שבוועדה נוכל לשנות את זה קצת? קודם כול הינה, אני אומר לך שהחוק בוועדה ישונה, הוא לא יצא כמו שהוא נכנס,

אני מעריך את זה מאוד. רשות המיסים רצתה מאיתנו את זה כשהיינו בממשלה, ואמרנו לה: תודה רבה. חבר הכנסת אזולאי מדבר מאוד ברור. אתה צריך לדעת שזה עוד מממשלות קודמות. עשר שנים הם מנסים להעביר את זה.

ולא נתנו. אני אחד המתנגדים.

אני אומר את זה פה מעל בימת הכנסת: אני לא אוהב את החוק הזה. אני אומר לך את האמת, אני לא אוהב את החוק הזה. אני כשר השיכון חסמתי את זה בקדנציה הקודמת. רשות המיסים. תראה, כרגע בחוק ההסדרים זה לא עבר. אני לא יודע כרגע מי מתעקש. ברגע שזה הגיע, סימן שהממשלה הביאה את זה. חבר הכנסת אזולאי, תולים בך תקוות החברים פה. החברים תולים בך תקוות.

אם החוק הזה לא טוב, יכול להיות שיש דברים שצריך, אני אומר לך, לקחנו מהחוק הזה את החלק הטוב בחוק ההסדרים והעברנו אותו, הייתה הטבה שהעבירו. אני אומר לך, גם פה, התקרה תעלה. יש עוד אבסורד בחוק הזה. מה החוק אומר בעצם? אם יש לך דירה אחת ואתה שוכר ומשכיר, אם אתה משכיר אותה לבן אדם ב-5,000 ואתה מקבל 7,500 או 10,000, לצורך העניין, אתה משלם על הפער. עכשיו, אני לא מרוויח. מה פירוש לא מרוויח? אני בסך הכול גר בדירה,

אם זו דירה אחת, דירה ראשונה, שכירות מול שכירות, למה צריך לדווח ולשלם? אני לא צריך את זה. לכן אני אומר,

את הקיזוז של מה שאתה שוכר העברת העברנו את זה מחוק ההסדרים, אז אני רק אומר לך שכן עושים שינויים. אני אסיים ואני אגיד לך דבר אחד: אני לא קורא לכם להצביע בעד, כי אתם תצביעו נגד, וזה בסדר. אני לא מאמין בחוק הזה. מה שאני כן אעשה, אני אצביע בעד, ויותר מזה, יכול להיות שגם אם אני לא אגיע להבנות שאני רוצה להגיע אליהן בסופו של דבר, אתה תמצא אותי פה כשאני בא להסביר את החוק. בפעם הבאה יכול להיות שהרב גפני יצטרך קיזוז, ואז אני אצטרך לבוא להסביר את זה.

אני לא אוהב את החוק הזה.

לצערי הוא מגיע, החוק הזה. אבל אני כן אעשה, וולדימיר יודע שאנחנו מנסים לעשות ביחד בוועדת הכספים, ננסה לעשות שינוי עם החוק הזה, שלפחות גם אם יגיע משהו, לעשות כמה שפחות נזק וכמה שיותר טוב לעם ישראל. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת ינון אזולאי, חבר ועדת הכספים, על הדברים החשובים. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה.

השר קרעי, אתה לא יודע כמה מתגעגעים אליך פה. הוא היה בדלת, הציץ, עדכן שהוא פה, והוא כנראה יסכם. הוא פתח "זיג" בדלת

עשה "זיג" בדלת המליאה,

ערב טוב, חבריי חברי הכנסת, היושב בראש.

בשבילי זה ערב. קודם כול, אני רוצה להגיד לעשרות אלפי האנשים שכרגע נמצאים בתל אביב, הייתי שם עם חבר הכנסת הרצנו, שאין תופעה מרהיבה ועוצמתית יותר ממה שקורה בשבוע,

ה-27,

למרות שאני רואה שיש פה דיון מאוד מאוד סוער בנוגע לכמה שעות הולכות להיות פה הערב. השר התורן מיהו? איתמר בן גביר? ניר ברקת. איך פספסתי. בן גביר? בן גביר שותה קפה מאחור בזמן שהוא, בדיוק באתי לשאול. אם השר בן גביר היה שר תורן והוא לא נמצא פה, הייתי מציע שהוא יכניס את חנמאל, שימלא את מקומו. לא, חנמאל כרגע בשירות פעיל כמכת"זית. הוא נהג מכת"זית, הוא עשה תואר על זה.

אחרי הניסיון המוצלח ביפיע, גייסו אותו כמכת"זית.

אם לא היה השר בן גביר, על מה הייתם משתעשעים בשעה כזאת?

אנחנו כאילו משתעשעים על זה, אדוני היושב-ראש, אבל בינינו, אין סיבה כל כך לצחוק,

יש סיבה להשתעשע על הדבר הזה? רציתי לדבר, דקה ו-30 שניות אחרי שגלעד קריב קרע אותנו פה עם המכת"זית שלו, שאתה, עד סוף הנאום אתה צריך למצוא את השם של מכתז"ית, ראיתי בסרטונים, אני אעצור. ראיתי בסרטונים שהמכת"זית מפזרת מים, בניגוד להפגנות שבירושלים.

איך ידעתי. לא לא לא, אם לא מסיימים את הערב עם: בניגוד לשנה שעברה, נראה מה אתם עשיתם,

ראיתי מים. יש הבדל בין מים לבואש. יש באותו זרם גם בואש?

לא עכשיו, אבל היה. ראיתי עכשיו, המכת"זית לא עושה אמבטיה. בוסו, זה לא מקלחת, המכת"זית, שלא תטעה. זה חתיכת בום לפנים. אני יודע מה זה מכת"זית, אבל תארי לך מה זה מכת"זית עם בואש, זה אותו זרם אבל עם חומר שכל האזור מסריח. כמו לבוא לכנסת בבוקר.

אוי ואבוי אם יהיה מסריח באזור תל אביב ליד הבניינים של האליטות.

הוא ביקש. אין לו מה לדבר,

דווקא תוסיף לי. אתה יודע מה, תוסיף לי עוד שתי דקות. אין שום בעיה.

איך שאמרת שאין לי מה לדבר, עלו לי שני נושאים לפחות. קודם כול, המכת"זית. הקטע שלכם כל הזמן, אתה התחלת עם מכת"זית.

תקשיב עד הסוף מה הקטע. נאור, שלמה קרעי נכנס. אבי המשפט "הבריונים המלוכלכים"

אוה, אז אני מבקש עוד שלוש דקות עכשיו. אי-אפשר לדבר, לא נתתם לי לדבר. חברי הכנסת, גם בשעה זו צריך לשמור על הכללים במליאה. אנחנו ניתן לו עוד חצי דקה בשביל להשלים את הדברים. בוסו, אנחנו יכולים להמשיך ככה גם עד כניסת שבת.

כל נאום שאתה עולה, אנחנו יושבים פה עם פנקסים באופוזיציה ורושמים את דברי החוכמה שיוצאים לך. אתה ממש מבוא לפוליטיקה עכשווית, בת-הזמן. עוד 100 או 200 שנה ילמדו את הנאומים שלך פה ואיך הצלחת ברוב חוכמתך הרבה לפרש כל מילה שאנחנו אומרים, להמיר אותה למספרים, להעלות בשנייה, לחלק בחצי ולתת לנו את הנאומים המדהימים שלך בגימטרייה. אתה באמת חושב שאתה כזה גאון, זה מדהים.

בסדר גמור. כמה הוסיפו לי? הוספתי לך מספיק זמן, אבל אתה מדבר בלהט, אמרת לי שאין לי על מה לדבר. יוראי, יש לנו עוד הרבה להיפגש.

זה ההומו השני. שיהיה לכם ערב טוב. זה הוא אמר. ממש רמה גבוהה של חברי כנסת. די, צוחקים קצת, מה קרה לך? צוחקים. לא, אין, אין דברים כאלה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. תמיד היה חייב שבעה גמדים סביבו כדי שידעו שהוא חכם. לא, כי אתה ממש פאר היצירה. באת להדליק לי את כל המליאה? אתה חסר מודעות עצמית לחלוטין.

תודה. אם הוא לא היה מגיע, איך הייתם מתעוררים בשעה 01:30? איזה ליצן. זה לא ייאמן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הערב השר שלמה קרעי קרא לנו, הטיח בנו שאנחנו תקלה בפס הייצור של האפיקורסים, של הכופרים. יותר מאוחר אמרת, למה התכוונתי?

השר קרעי, כינית את המפגינים "בריונים מלוכלכים". אני חזרתי עכשיו מקפלן.

לא ראיתי שם לא בריונים ולא מלוכלכים. ראיתי שם המון, אבל המון פטריוטים מופלאים שנלחמים על המדינה שלהם.

הם השראה גדולה. אנחנו גאים בהם. הם נלחמים נגד ההפיכה המשטרית שאתם מתעקשים להפיל עלינו.

הם נלחמים נגד הרצון שלנו לגמור לנו את המדינה, לגמור להם את העתיד. השר קרעי, אל תשיב לו.

הכול בסדר. בושה וחרפה.

שאם הם לא יצאו מהבית שלהם עם דגל ישראל לרחובות, אנחנו נמצא את עצמנו בהונגריה או בפולין, שבהן אין זכויות אדם יותר, אין חירויות פרט, שבהן הממשלה היא כול-יכולה. אז לא, השר קרעי, אין שם לא בריונים ולא מלוכלכים. יש שם פטריוטים מופלאים,

מבוגרים, מהפריפריה והמרכז, מהצפון והדרום, בעשרות מוקדים ברחבי ישראל, שמודאגים מהמדינה שלהם, שמוכנים להילחם על המדינה שלהם, שמבינים שאם לא תהיה פה מדינה יהודית ודמוקרטית, לא תהיה פה מדינה, שאם הם לא יצאו מהבתים שלהם לרחובות, לא יהיה להם עתיד. השר קרעי, אז במקום להפיץ פחד ושנאה, להפיץ רעל כלפי כל מי שנראה או חושב אחרת ממך, אולי תתחיל להפיץ אהבת חינם, אולי תתחיל לשרת את כל אזרחי המדינה ולא רק את אלה שהצביעו לך. דבר אחד אנחנו לא נרשה, אנחנו לא נרשה לך לקחת מונופול על היהדות. אתה לא תגדיר מי כאן יהודי יותר ומי כאן יהודי פחות. אתה לא תכנה את כל הפטריוטים המופלאים שיוצאים לרחובות המדינה שלנו "בריונים מלוכלכים". זה מעיד עליך, לא עליהם. אנחנו גאים בהם. הם השראה. הם מופת למחאה עממית בלתי אלימה. אנחנו מגבים אותם. הם הרוח הגבית שלנו, ובזכותם ובזכות התקווה שהם מייצרים, אנחנו ננצח.

וההפיכה המשטרית הבזויה שלכם תרד מהשולחן ותירשם לדיראון עולם בספר ההיסטוריה. תודה רבה לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. אפילו לא הבנת מה אמרתי. אתה רק מעיד עד כמה צדקתי שיש תקלה. במקום פורקי עול יצאתם בורים ועמי הארץ. זה בדיוק מה שאמרתי. אמרת שאנחנו תקלה. תקלה שבמקום פורקי

אני מציעה לך להתחיל את צום יום כיפור אחרי הצום הזה.

חבר הכנסת דוידסון. תודה. אנחנו מתחילים. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, השרים, גם אתה, השר שלמה קרעי, כמובן, נכון, היום אנחנו בי"ז בתמוז. י"ז בתמוז זה היום שבו נפלו החומות והתחיל הכיבוש של ירושלים, שהביא לחורבן בית המקדש. אני מזכיר לכם, החומות נפלו בגלל שנאת אחים, החומות נפלו בגלל אנשים שבגדו אחד בשני, וגם במהלך המצור על בית המקדש היו אנשים שבקודש-הקודשים, בשם היהדות, התבצרו ונלחמו ביהודים אחרים. תראו עכשיו מה קורה כאן. אנחנו שלושה לילות, זה הלילה השלישי שאנחנו נמצאים פה, לא בגלל שאנחנו באופוזיציה רצינו אלא בגלל הקואליציה של ממשלת ישראל, הבית השלישי, שנמצא כאן והוקם בכוח, ביזע ובחיים של אנשים ובאמונה של אנשים במשך אלפי שנים. אנחנו כאן מעלים חוקים. אני רוצה להתחיל להגיד לכם מה החוקים. בלילה הראשון היה חוק כדי לעשות קומבינה על הרבנות הראשית. אני מזכיר לכם את כל אותן הקומבינות שהיו לפני חורבן בית שני, אותן קומבינות שבאו ועשו אנשים בשם הדת, הרסו את הדת והביאו להרס בית המקדש. ואותה קומבינה אנחנו עשינו כאן בלילה של יום שני בשביל לאשר קומבינה נוספת, שקשורה לרבנות הראשית, בלי בושה, לפני י"ז בתמוז.

ביום שלישי בלילה היינו בעוד קומבינה, קומבינה שאמורה לדאוג למישהו אחד שיוכל להתמודד לעירייה כאשר החוק לא אפשר לו, קומבינה בתוך מדינת ישראל שדואגת האחד לשני. והיום אנחנו נמצאים כאן, דנים כאן תוך כדי שיש הפגנות, תוך כדי שיש שוטר בכיר שאמר דברים נוראיים על הממשלה. אנחנו לא דנים לא על המבצע בג'נין, לא על פלסטינים שרוצים להרוג אותנו, לא על האויבים שלנו. אנחנו לא נמצאים כדי לנסות לפייס את העם אלא אנחנו נמצאים בדיון בחוק הכי דחוף שהיה לממשלה להעלות עכשיו, חוק שיעלה את המיסים במדינת ישראל לבעלי דירות, חוק שיביא בהכרח לעליית שכר הדירה, חוק שבהכרח יעשה רע למדינת ישראל. ועוד מי מעלה את החוק? מפלגה בשם ציונות דתית, שבינה ובין הציונות אין שום דבר ובינה ובין הדת אין שום דבר. מפלגה בשם ציונות דתית, שהם טוענים שהם קפיטליסטים, אבל הם מצביעים היום על חוק שנקרא צדק חלוקתי, והיה דחוף להם להביא את החוק, הכי דחוף, שמעלה מיסים במדינת ישראל ולא דואג לבנייה נוספת של בניינים במדינת ישראל אלא דואג להעלות את שכר הדירה לאלה שהכי מסכנים במדינת ישראל. אלה פני הממשלה שיש במדינת ישראל, קיצוניים שהשתלטו, שבינם ובין האמונה שהם חושבים שיש להם אין כלום,

שפועלים נגד הדת שבה הם מאמינים, שפועלים נגד האלוהים, תודה. שבשמו כביכול הם מדברים, שפועלים נגד מדינת ישראל, שכביכול אותה הם אוהבים. והם הורסים את מדינת ישראל, מביאים למלחמת אחים, ואם זה יהיה תלוי בהם, אותם קיצוניים, חורבן הבית השלישי גם יבוא ויקרה.

ואחר כך הם יבכו: איך עשינו את זה? אז הגיע הזמן שתתעוררו, כי אתם הממשלה, ואתם אלה שמביאים לאנרכיה, כי אתם אלה שבממשלה ואומרים: לא להקשיב לשוטרים, לא לפרקליטים,

חבר הכנסת בועז טופורובסקי. ולא לאף אחד במדינה שלא מתאים. רק אומרים לנערים לרוץ לגבעות.

שיקפצו לנו. כל הכבוד בועז. מעולה, מעולה.

תראה איזה מרב הצליחו להוציא ממך בשעה כזאת. חבר הכנסת אביחי בוארון גם ביקש לדבר. רון, מאיפה הוציאו אותך בשעה כזאת? אני תמיד פה. זה הישג. אופוזיציה, להביא את רון בשעה כזו זה הישג. עכשיו, אני רוצה לומר לכם, עשיתם עבודה. עכשיו לירון רואה, לפחות תגיד לה משהו. לשמור על ינאי. היא שואלת מי לוקח את ינאי בבוקר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי האופוזיציה, שמעתי את מירב כהן מצטטת את עמי אשד, שאומר שהוא נמנע מהפעלת כוח, נמנע מהפעלת כוח נגד מפגינים. אני חייב לספר לכם שאני הובלתי את האירועים בעמונה, גם את המאבק ב-2006 וגם את המאבק ב-2016, ואז לא זכרנו מפקדי משטרה אמיצים שנמנעים מהפעלת כוח. אני חייב לספר לכם שאותו עמי אשד לא נמנע מהפעלת כוח כשהוא היה בבני ברק רק לפני כמה חודשים. זה דבר ראשון. שמעתי גם את חילי טרופר מדבר פה על כך שיש בן אדם אחד, חברים, אל תפריעו,

שמעתי גם את חילי טרופר,

תקשיבו לדברים, תקשיבו לדברים. שמעתי גם את חילי טרופר מדבר על זה,

שמעתי גם את חילי טרופר מדבר על זה שיש איש אחד, נתניהו, שיכול להרגיע את המצב. אז אני חייב להגיד לכם, חברים: לא רק נתניהו יכול להרגיע את המצב, גם אתם יכולים להרגיע את המצב. נתניהו לא יכול להרגיע את המצב, כי הוא איבד את, רגע,

גם בני גנץ יכול היה, ועדיין יכול, להרגיע את המצב.

גם גדי איזנקוט יכול היה, ועדיין יכול, להרגיע את המצב. ויש פה 120 אנשים,

רבותיי, יש פה 120 אנשים, תן לי, יש פה 120, זה טרור, מה שאתה עושה. תעצרו את החקיקה המושחתת

חבר הכנסת חנוך מלביצקי,

תודה רבה, תודה רבה. לא, חברי הכנסת, לא רוצה הפרעות. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר. יש פה 120 איש שיכולים להרגיע את המצב, והאחריות היא על הכתפיים שלכם. תעצרו את החקיקה, יהיה פה שקט מופתי. גם כשהובלתי את האירועים האלה, אירועים אזרחיים, תמיד ידענו לא להגיע לפיצוץ. אתם רואים את הפיצוץ ומזינים אותו כל יום ויום. אני חייב לספר לכם משהו קטן: אני אישית פניתי לכמה חברים באופוזיציה, מהמחנה הממלכתי, והצעתי להם לבוא בשקט לנסות לגבש הסכמות מתוך דאגה לחברה הישראלית, מתוך דאגה לסולידריות הישראלית, וקיבלנו כתף קרה מכולכם. לא אכפת לכם, לא אכפת לכם מהחברה בישראל, לא אכפת לכם מהסולידריות. לנו לא אכפת, הרס כל חלקה טובה. איך אתה לא מתבייש. מיכל, אתם אמרתם מה שאתם רוצים בזמן שלכם, אף אחד לא הפריע. תפסיקו לקרוע את העם.

אתם אמרתם מה שאתם רוצים כשעליתם, תנו לו לדבר, זה זמן שלו. הדבר היחיד, לצערי הרב, ואני אומר את זה בכאב,

הדבר היחיד שאכפת לכם זה לקעקע את אושיות הקואליציה הזאת. וזאת העובדה. זאת העובדה. זאת העובדה. כמה פעמים צריך להגיד לכם? את הברדק והכעס, תודה רבה. כמה פעמים צריך?

כמה פעמים צריך להגיד לכם? והינה, אני אומר לכם את זה עוד פעם: אנחנו רוצים להגיע להסכמות.

מה אתם רוצים שנעשה? שנתחנן להסכמות? על מה אתה מדבר,

חברת הכנסת. מכיוון שאתם נותנים כתף קרה, מכיוון שמשכתם אותנו שלושה חודשים באף,

חבר הכנסת בוארון. מה חשבתם, שלא נלך לתהליכים האלה? מה חשבתם, שלא נתקן את מערכת המשפט? שנרים ידיים? שלא, תודה רבה, חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון. תודה רבה. זה דו-שיח שלא ייגמר. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. של הקואליציה.

לא הסתדרתם בתוך עצמכם,

בוא תספר לנו קצת איך אתם ערוכים להפגנות מחר ליד הבית. זה ליד הבית שלי. אני יודע. תישאר כאן בכנסת היום, לטובתך. מארגני המחאה נתנו את הכתובת של הבית שלו, לא יודע. הם בחרו 20, 20 שרים וחברי כנסת.

אוריאל, אתה לא ברשימת המשת"פים. אבל מה הוא אשם? למה פרסמו את הכתובת שלו? הוא שליח ציבור,

אני עדיין לא יודע אפילו מה זה. שלוש הדקות שלך התחילו. רשימת המשת"פים. אני לא יודע מה זה אומר, אבל אחרי זה נבדוק. אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, אני בדיוק חוזר, ממש עכשיו, מרחובות תל אביב,

יחד עם חברי חבר הכנסת עידן רול. ואני חייב לשקף לכם את מה שקורה שם, כי אני יודע שלא רק שלא תלכו לשם, אתם גם חושבים שאולי זה מיותר, אולי האנשים האלה אנרכיסטים, שמעתי פה מלא. אז בואו אני אספר לכם, אני אספר לכם את מי פגשתי שם. אבל אתם עושים שם, חברי הכנסת, שנייה,

אני רוצה לעצור. בואו אני אספר לכם את מי פגשתי שם. אני אספר לכם מה אנחנו פגשנו שם. חברי הכנסת, אתם עושים פיליבסטר לעצמכם, אתם.

אני עוצר את הזמן, ואתם מבקשים שיסיימו לדבר, אני אספר לכם מה אני ראיתי,

חבר הכנסת בועז ביסמוט, קודם כול צריך לשבת בשביל קריאות ביניים. קודם כול צריך לשבת בשביל קריאות ביניים. דבר שני, אל תפריעו. אם מישהו חוץ מהפריבילגים התל אביבים האלה היה מתנהג רבע מזה,

חבר הכנסת חנוך מלביצקי, תודה רבה. אתה לא תכנה, של מי שעומד בראש, תודה רבה. פריבילגים תל אביבים. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, פעם ראשונה. פריבילגים תל אביבים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. למה להם לא?

קראתי להם גם, לפני כן, אבל אתם מתחילים. למה להם לא, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אתה נמצא בקריאה ראשונה. הניחו. בבקשה, תמשיך. תודה רבה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אתה בקריאה פעם ראשונה. תוציא אותו. תודה רבה. תודה רבה.

חברת הכנסת דבי ביטון, את בקריאה ראשונה. למרות, ואולי בזכות, האמוציות שזה מוציא מהבית הזה, אני אשקף לכם מה אני ראיתי שם ואת מי פגשתי. פגשנו שם את האנשים הכי טובים שיש לחברה הישראלית. פגשנו שם מילואימניק שסיים מבצע לפני יומיים, שעצר אותנו ושאל אם אנחנו חוזרים לכנסת. אמרנו לו שכן, הוא אמר: אתם חייבים לדבר איתם, חייבים לעצור את זה, כי המדינה נקרעת. ואני שמח שזה מצחיק, פוגל וחנוך, שרוצה לשבור את העצמות, וכל מי שמזלזל בהם. אבל אלו האנשים הכי טובים שיש לחברה הישראלית, שכבר במשך יותר מחצי שנה עוצרים הכול, מפסידים ימי עבודה, משלמים מחירים אישיים, סופגים עלבונות מהשלטון במדינת ישראל בשביל להילחם על מה שהם מאמינים בו. אז כל אחד שעושה השוואות למקומות אחרים,

השקר שלכם, על השקר? איזה שקר? איזה שקר? איזה שקר? השקר של מה, של הכלכלה שקורסת? של מחירי הסופר שקפצו פלאים? של הריביות שקפצו פלאים?

שיחסי החוץ של מדינת ישראל הפכו להיות הגרועים ביותר אי פעם? שראש ממשלת ישראל לא מוזמן לחבר הכי טוב שלנו בעולם? איזה שקר, לימור? איזה שקר מכל הדברים שקורים למדינת ישראל? אתם מפוררים כל חלקה טובה.

חברת הכנסת לימור סון הר מלך, תודה רבה. במשך 75 שנה האויבים שלנו מנסים אותנו,

אף פעם בחיים, בחיים. אנשים פה לא גומרים את החודש בזמן שאתם יושבים בכיסאות הנוחים שלכם, עם העוזרים והפריבילגיה של כל מי שיושב פה.

האנשים מהדור שלנו לא יוותרו לכם, לא משנה מה תעשו.

אנחנו לא נוותר על המדינה הזאת, אנחנו לא נוותר על המדינה הזאת,

חברת הכנסת לימור סון הר מלך, פעם ראשונה. רון כץ, תודה.

לא משנה כמה תאיימו, לא משנה מה יקרה. אנחנו, יחד עם המחאה האדירה הזאת, נפסיק את מה שאתם מחוללים למדינה המדהימה שלנו, וזה לא יעזור לכם, כל מה שאתם עושים. תודה רבה, סיימת. תודה רבה, רון.

דרסו מפגינים היום, אתה יודע את זה?

בושה וחרפה.

חברי הכנסת, לא נעים להוציא אנשים בשעה 01:30. חברי הקואליציה, תתאפקו כמה דקות, מסיימים את הנאומים, הולכים להצבעות ואתם מושכים את הזמן. עידן רול, בבקשה. לאחר מכן יסכם השר שלמה קרעי, לרווחת חברי האופוזיציה שמבקשים מאוד שהוא ידבר וינאם. הינה, ביקשתם, הזמנו אותו במיוחד באמצע הלילה. אתה נראה משועשע היום מאוד. בסך הכול 24 שעות אני ער. היינו בשבע ברכות של בן צור. תבוא אליי הביתה, תשמע ברכות, סגן השר אבוטבול.

איזה משרד? יש לכם ממשלה מאוד גדולה, קשה

לא, אני הייתי בקפלן. אני כבר אספר לך. גם אנחנו היינו בקפלן, פה, לא רחוק. היינו בשבע ברכות של, כן? הייתם באים לברך בקפלן את המחאה, על העבודה הטובה שהיא עושה. לברך בקפלן? בוא אליי הביתה, תשמע קצת ברכות. אתה מוזמן, מה הכוונה, חנוך מלביצקי? זמנך בינתיים, תראו, כנסת נכבדה, חנוך. אני מרגיש שבשלושה הימים האחרונים ובשלושה הלילות האחרונים אני חווה שני יקומים שונים, וזה התחבר לי והתחוור לי הערב במחאה בקפלן. יש פה עולם אחד, של הכנסת הזאת, שנשלטת על ידי הממשלה הרעה הזאת, ששלושה ימים ושלושה לילות עושה חקיקה פרסונלית מושחתת, לא רואה את הציבור, לא מעניין אותה הציבור. הבית הזה מתנהל במעין ניתוק מטורף שבו כל הזמן רק מתעסקים בקיצורי דרך, בהריסה של מנגנונים דמוקרטיים, בשבירה של שומרי הסף. אז אתה מגיע היום ואתה רואה את אותם אנשים שכל יום, בזמן שאנחנו היינו פה, וכל לילה, בזמן שאנחנו היינו פה, היו בנתב"ג, היו בצמתים, היו גם מול חלק מהבתים שלכם, וטוב שכך. ואתה מבין שיש פה פשוט שתי מציאויות שונות לגמרי. אחת של ממשלה ששכחה מה זה להנהיג, הפגינו לי גם מחוץ לבית בעבר, חנוך, הכול בסדר. הרבה לפני שהגעת לכנסת כבר הפגינו לי מחוץ לבית ואני הסתדרתי עם זה והתמודדתי עם זה.

יש פה מציאות נפרדת. אתם מנותקים מבחוץ. האנשים האלה שמים את החיים שלהם ואת העבודה שלהם על hold.

יש לי שני ילדים, ברוך השם. תודה רבה. ובוא לא נערב אותם פה. אני מאחל לך ששום, האנשים ששם בחוץ שמים את החיים שלהם על hold. זה מה שאני מאחל לך. הפגינו לי מחוץ לבית גם כשהיו לי ילדים בבית. עקבו לך אחרי

עקבו פה אחרי הילדים של הממשלה הקודמת, וד"ש לניר אורבך, שבטח ישמח לספר לכם. ניר אורבך. וגם לעידית סילמן, לפני שעברה צד. כל מה שנעשה פה לא מתקרב. אתם כתבתם את הספר על להטריד משפחות. גם מריה אלקין יכולה לספר לכם. זה לא היה בעבר הרחוק, זה היה לפני שנה. אלה גיבורים, איזה גיבורים? תודה רבה, חבר הכנסת חנוך מלביצקי.

הציבור לא עם זיכרון כזה קצר. אתם כתבתם את הספר על לערב בין משפחה לפוליטיקה. אתם כתבתם את הספר הזה. את השקר הזה, אין לכם מה. אתם הפכתם את הדבר הזה, את הבית הזה, אתם אלה שהכנסתם את המשפחות למשחק הפוליטי. זה לא אנחנו, וגם עכשיו אנחנו לא עושים את זה. לא, לא, לא, תודה רבה, חבר הכנסת עידן רול. אני מזמין את השר שלמה קרעי לסכם את הדיון. תנסו להוריד דציבלים. לא מוכנים לתת במה לשר, עכשיו אנחנו מבינים שזה יעבור בשקט. עכשיו אזרחי ישראל יוכלו לשמוע כל מילה. מעולה. הדמוקרטיה לשיטת קרעי,

לא, לא, אל תישאר, הכול בסדר. רון, אתה יכול להישאר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הרעשנים יצאו החוצה ועכשיו אפשר לדבר דברים בהירים, ברורים, לומר לאזרחי ישראל מה באמת קורה כאן.

תמיד אני נדהם מול עומק הבורות של חברי יש עתיד. אפילו את דברי החוכמה של האבות המייסדים שלהם הם לא מכירים. הרי מה זו התקלה בפס הייצור, שזה כמובן משל ומליצה למשהו שכבר נאמר בעבר? גם את זה הם לא מסוגלים להבין. יעקב חזן, ממייסדי מפ"ם והקיבוץ הארצי, תיאר כבר לפני עשרות שנים את אותה תקלה בפס הייצור. הוא אמר: רצינו לגדל דור של אפיקורסים וגידלנו דור של עמי הארצות. הם הדור הזה, הם הדור של עמי הארצות, הם המוצר שלא הצליח. אז זו לא איזו המצאה חדשה שלי, לא להתרגש. זה רק מוכיח, הם באים פה ולא מבינים אפילו את המשפט, מה הכוונה, אומרים שקראתי לזה אפיקורסים. להפך, אמרתי שאתם לא אפיקורסים. אפיקורוס זו אולי מחמאה. אפיקורוס בשבילכם זה משהו שאתם מבינים, לומדים ויודעים את הכול ויש לכם טיעונים ענייניים, אבל אתם בורים ועמי הארץ. וזה מצב חמור, אני לא יודע אם יותר, אבל חמור ביותר. בנושא השני, הבריונים המלוכלכים שראינו, וכולם ראו את זה.

היום כבר התקשורת, בעזרת השם, כשיעבור החוק השידורים בשבוע הבא ויצא להערות הציבור, יהיו פה ערוצים חדשים, תהיה פה תקשורת מגוונת הרבה יותר. אבל גם היום יש את הרשתות החברתיות, אפילו בן כספית חרג ממנהגו הפעם, והוא לא ציטט את מה שכתבתי עם הסרטון שהעליתי והעיר משהו. כי הוא ידע שאם הוא יעשה את זה יגידו לו: מה אתה רוצה,

הוא לא ציטט את מה שאמרתי, רק אמר: קרעי קרא למפגינים "בריונים מלוכלכים". אז לא קראתי למפגינים, זו אותה הנדסת תודעה, והציבור רואה והציבור שומע בדיוק את האמת והצדק, כמו עם הטייסים שאמרו שאמרתי להם "לכו לעזאזל", כשאני אמרתי "סרבנים". לא דיברתי על לוחמים ולא על טייסים ולא על אף אחד.

מי שיראה את הסרטון, ואני קראתי לשר בן גביר, ואני יודע שזה נמצא בבדיקה, רואים שם רכב שמנסה להתקדם, נעצר בשורת המפגינים, לא דרס אף אחד, והתנפלו על הרכב. דקה וחצי רואים בסרטון, הילדים בוכים ברכב, הם רואים את הילדים בוכים ושומעים אותם, והם ממשיכים להכות ברכב כמו בריונים חסרי רחמים, בריונים מלוכלכים, אין מילה אחרת לזה. אלה שמפגינים בצורה שהחוק מתיר, לפי החוק, זכותם המלאה. אנחנו דמוקרטיה, אין שום בעיה עם הפגנות, יכולים להפגין. ההפגנה הגדולה ביותר הייתה בקלפי, אבל מי שמתנהל באלימות, מי שמפוצץ במכות רכב כשבתוכו ילדים בוכים, המשטרה צריכה למצות איתו את הדין. ואם כאן לא יוגש כתב אישום כמו שהגישו עשרות כתבי אישום בהפגנות אחרות של מגזרים אחרים באוכלוסייה, אז באמת זו תהיה פשיטת רגל של המשטרה, וצריך כנראה ניקוי מהשורש, הרבה יותר עמוק. איפה יושב-ראש הקואליציה? אנחנו יכולים להמשיך?

אני רוצה עכשיו להתייחס, חוץ ממסיבת סיום של עמי אשד בתל אביב, אל מה שקורה שם עכשיו, על מה באמת הוויכוח. בואו ננסה לצלול קצת לעומק על מה באמת הוויכוח, על מה כל המהומה. מסיבת סיום,

לא, יש, אמרתי, הפרעות, חבר הכנסת סעדה, אני מפריד בין הבריונים, שמפוצצים במכות ושמתנהלים באלימות, לבין כאלה שבאים לממש את זכות ההפגנה שלהם. שוטר קיבל קסדה בראש היום מאחד הגיבורים האלה שלהם.

אז אמרתי, הבריונים שמתנהלים באלימות, זו בושה.

שחוסם כביש זה מעשה של עבירה פלילית. אין דבר כזה. לא מותר. אדוני השר, אוי ואבוי למי שייכנע לבריונות. כולם צריכים לדעת את זה. אוי ואבוי למי שייכנע לבריונות. הערב קיבלנו עוד הוכחה, חבר הכנסת כהן, זה בדיוק מה שאמרתי. ועוד שופרות התעמולה אומרים שקראתי לכל המפגינים בריונים מלוכלכים. קראתי לאותם בריונים שמתנהלים באלימות בריונים מלוכלכים, ואני לא מתנצל על זה. אני חושב שזה, מה, לא? או שמצלמים אותם? כנראה שלא, חברת הכנסת הר מלך.

אלה חיות ולא בני אדם.

להיכנס ברשותכם, חבריי, אני רוצה לדבר, אני רוצה שיבינו על מה,

תגיד את זה, כי פשוט נהיה שקט.

הם הלכו החוצה. תאמין לי, תבוא כל יום. אנחנו מברכים על זה.

תכף הם ישמעו מה אני רוצה לומר להם. חוץ ממסיבה וחוץ מבריונים שמשתוללים שם, שמנצלים את האנרכיה הזאת, באמצע היום. כדי להגיע, הם רוצים להגיע למצב שבו כל דאלים גבר, שבריונים מנהלים כאן את המדינה. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. שלמה, אני רוצה לומר משהו. ביום ראשון בשבוע שעבר הם מביאים תיעודים לתוך הוועדות על אלימות השוטרים בהפגנות שלהם. אתם מבינים את ההזיה, את השקר? הם נותנים עכשיו רוח גבית, למה? למה שמתרחש שם. הם כבר ייצרו את ההגנה למה שהולך להיות.

זה נורמטיבי, הם מתנהגים למופת. איזה מופת? השם ירחם. כולנו ראינו את מה שקורה שם הערב. יש לנו את השר לביטחון לאומי. אני חושב שיש לו את הסמכויות ויש לו את המוטיבציה, ואנחנו סומכים עליו שיעשה, השר, ראיתי הערב בסרטון, המכת"זית באיילון פיזרה מים.

נגמר הבואש במשטרה. פיזרה, השקתה את העציצים, לא. רק פיזרה מים. אז הם אומרים לי: אבל זה לא סתם, זה זרם. אני אמרתי להם: אבל כאן, אצל החרדים, עשו גם זרם וגם בואש. אוריאל, אתה לא שמעת טוב. התייעצו עם מפקד תחנה לשעבר בבאר שבע. הוא אומר להם: תקשיבו, אתם צריכים להבין, בתל אביב אי-אפשר לשים ככה בואש. כי זה ריח. כי זה ריח, כי שם גרים אנשים וזה. אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. יש שווים יותר ויש שווים פחות.

הרגישו את זה, כי בסוף התברר שהצליחו לפתוח את איילון. הערב יש שינויים במשטרה. כי לפי הנאומים שהקריאו פה הערב בשם עמי אשד, אני חושב שיבקשו בשבוע הבא להביא אותו לנאום פה עם מדים. הוא יגיע עוד מעט. אני רוצה עוד שתי דקות לדבר על מה באמת הוויכוח, וזה חשוב. אנחנו נקרא בפרשה: "נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך". ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה. אז משה אומר: "וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה' במדין". הקדוש ברוך הוא אומר לו: זה נקמתך, תנקום, כן? "נקם נקמת בני ישראל", והוא אומר "נקמת ה'". הוא לא מעודכן. הוא לא מעודכן, כן. רם, אתה לא מעודכן. כולם מחרימים את הנאום שלו. תבדוק שיש לך אישור.

רבי יהודה אומר: אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים נוספות, היה חי, שאמר לו הקדוש ברוך הוא: "נקם, אחר תאסף". הוא היה יכול לעכב את הנקמה ולהמשיך לחיות, אבל הוא לא עשה את זה. הוא לא חיכה רגע אחד. להבדיל מיהושע, שחיכה וכבש את המלכים, הוא חשב שיהיה לו כמו משה, ונדרשו 14 שנה לכיבוש ולחלוקת הארץ. לכן ירדו לו עשר שנים, והוא חי רק 110

כן, ולמה זה? משה ענה לקדוש ברוך הוא, אמר לו, למה הוא שינה ואמר "נקמת ה'"? הוא אמר לו: ריבון העולמים, אם היינו גויים או כופרים במצוות, לא היו שונאים אותנו ואינם רודפים אחרינו אלא בגלל תורה ומצוות שנתת לנו. גם כאן אנחנו אומרים אותו דבר. המאבק שניטש היום הוא לא באמת על הדמוקרטיה, הוא לא על גבולות הכוח לשופטים, הוא גם לא בין קפיטליסטים לסוציאליסטים, וגם לא בין מחנה השלום מתוך עוצמה למחנה השלום מתוך רפיסות. כמו אז גם היום, אם היינו כופרים בזהות היהודית שלנו ומוכנים למכור את כל הקדוש והיקר לעם ישראל,

הם שונאים אותנו ומסיתים נגדנו, אם היינו מפקירים את המדינה היהודית ומוכנים למדינת כל אזרחיה, תיקים הזויים לא היו נתפרים לנתניהו, מריצות למזבלה לא היו מיוצרות בפס הייצור של ליברמן בעבור החרדים והליכודניקים, ולא היה שום דבר, אם היינו מוכרים את הערכים שלנו. אבל אנחנו לא כופרים בזהות היהודית שלנו ולא מוכנים למכור את הקדוש והיקר לעם ישראל. לכן אתם תמשיכו לנסות להבעיר את המדינה בהפקרות מוחלטת, ואנחנו נמשיך להדהד את הקריאה האלמותית מאז ומעולם בהיסטוריה של עם ישראל: מי לה' אליי, מי לה' אליי. הוויכוח הוא לא על גבולות הכוח אלא על הערכים שלנו, על הזהות היהודית שלנו, ועל זה אנחנו לא נתפשר.

תודה רבה לשר חבר הכנסת ד"ר שלמה קרעי, על הדברים הנפלאים. וגם אין הצבעה שמית. חברי הכנסת, אתם רואים שכשנכנסים לשלושת השבועות, יש.

יש שמית. חכה, עוד לא הגיעו.

תעשה סיבוב.

אבל אם הם פה,

אלקטרונית.

יאללה, חמוד אתה, אדוני היושב-ראש, אין מה לעשות. הינה, הוא אומר שאלקטרונית. הם פה, כולם. הוא אומר אלקטרונית. כולם פה. תתחיל. בוסו, בוסו, תתחיל.

חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. איזו הצבעה? השר בן גביר, הגעת למליאה. השרית פה הסכמות. יישר כוח.

זה אני. זה השם הנרדף, ברוך השם. הוא אומר שיש ח"כים בדרך. להמתין שנייה,

אני לא יודע כמה אנשים. חבר הכנסת אלקין, אם מדובר בשלוש-ארבע דקות, יכול השר ברקת לעלות וגם לסכם או משהו. אם מדובר בארבע-חמש דקות, אפשר להעלות את השר לפי התוצאה, דבר מהר.

טוב, חברי הכנסת, נעבור להצבעה. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 268). מאחר שעדיין לא גויסו החברים, הצבעה האחרונה הלילה, שמית. המזכיר יקרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון,

אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, בעד אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד חילי טרופר,

אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון,

יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

משה פסל, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, אינו משתתף בהצבעה שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט,

שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכיר הכנסת יקרא שוב בשמות חברי הכנסת שלא היו בקריאה הראשונה. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה,

אינה נוכחת משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת

אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח

אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ,

אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח מטי צרפתי הרכבי,

אליהו רביבו, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע וטרם קראו בשמו?

אם כך, תמה ההצבעה. מזכיר הכנסת יספור. תגיד

שעוד

עוד חמש דקות יש ארוחה טובה.

אז אנחנו נדאג, ארוחה בחוץ.

רבותיי חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 37 בעד, 24 מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 268), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה הראשונה ותעבור לוועדת הכספים להכנתה, מעמד האישה.

תעבור לוועדת הכנסת לשם קביעת ועדה. רבותיי חברי הכנסת, נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון מס' 4) (אומנת חירום), התשפ"ג 2023. הצעה בשם הממשלה לקריאה ראשונה, כמובן, הצעה ממשלתית. יציג בשם הממשלה שר הכלכלה, השר ניר ברקת.

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, מכובדיי חברי הכנסת, ברשותכם אני רוצה לתת תקציר של החוק. משפחת אומנת חירום מיועדת לקליטה מיידית של ילדים שנמצאים במצב סיכון או סכנה במשפחתם הביולוגית והם זקוקים להגנה מיידית. אומנת חירום היא סידור קצר מועד שנעשה לזמן קצוב ובהתאם להחלטת בית משפט. משפחת אומנת החירום מהווה חוליה חשובה במערך הטיפול בילד המושם בה, והאומנים נדרשים לטיפול אינטנסיבי בצרכים הפיזיים, הרפואיים והרגשיים של כל ילד וילדה. עם זאת, במצב החוקי כיום, לאומנים באומנת חירום אין סמכות חוקית לתת הסכמה לטיפול רפואי בקטין שנמצא בחזקתם, ועליהם לפנות לבית המשפט ולקבל את אישורו למתן הטיפול הרפואי. מצב זה מסייג את סמכותם של הורי אומנת החירום ביחס לאומנים באומנה רגילה. בשל העובדה שגם לגבי ילדים באומנת חירום עלול להתעורר צורך במתן טיפול רפואי מיידי, ולשם קידום טובתה של אוכלוסיית הילדים הנמצאים באומנה, מוצע לשנות זאת כך שאומנים באומנת חירום יוכלו לאשר לילדים הנמצאים בחזקתם ביצוע בדיקה רפואית, קבלת טיפול רפואי, או להסכים בשמם לבדיקה או טיפול. בדומה למה שקבוע לעניין אומנים באומנה רגילה, הטיפולים שאומני החירום יהיו מוסמכים לאשר או להסכים להם אינם כוללים טיפול רפואי כדוגמת ניתוחים, דיאליזה ועוד.

במקרה של טיפול הניתן בבית חולים לילד באומנת חירום, חלה על העובד הסוציאלי חובה ליידע את בית המשפט הדן בעניינו של הקטין בסמוך לאחר נקיטת הפעולה. בנוסף קיימת כיום הגבלה על גיל האומנים, כך שבמקרה של אומנת חירום יש מגבלה עד גיל 56, דבר הפוגע ביכולת לאתר משפחות מתאימות שייתנו מענה כנדרש לצורכי הילדים. אין לזה הצדקה לאור מאפייניה הייחודיים של אומנת החירום, המהווה פתרון לזמן קצר. משום כך, בשונה מהחשיבות שיש לגיל האומנים באומנה רגילה, כמרכיב חשוב בהתקשרות עם הדמות ההורית וכמאפיין שיש לו השפעות ארוכות טווח, אין מניעה שהאומנים באומנת החירום יהיו מעל גיל 56. לפיכך מוצע גם כי על האומן באומנת חירום לא תחול הגבלת גיל מרבי של עד 56 שנים, כך שאומן שגילו יותר מהגיל האמור יוכל לקבל רישיון לאומנת חירום לאחר האישורים המתאימים.

תודה רבה לשר ניר ברקת. להצעת חוק זו הוצמדה הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון,

התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת מאיר כהן ויסמין פרידמן. תציג חברת הכנסת יסמין פרידמן. שלוש דקות. לאחר מכן נעבור לרשימת דוברים, ככל שיהיו,

תודה, אדוני היושב בראש. אני רק אשלים כמה דברים שהשר אמר מההיבט היותר-אישי. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בדרום יש הכמות הכי גדולה של הורי אומנת חירום. הורי אומנת חירום הם פשוט קדושים שמסתובבים בינינו. הם לא יכולים לטוס לחו"ל לעולם, הם לא יכולים לצאת לחופשות, ועל הכוננות שלהם הם מקבלים בסך הכול 1,000 שקלים בחודש. מעבר לכך, חלות עליהם המון המון הגבלות, אחת הייתה הגבלת הגיל. הפגישה הראשונה שלי כחברת כנסת הייתה עם מכון סאמיט, שדרכו נחשפתי לכל האתגרים שיש לגייס את אומנות החירום האלה. יש עוד המון המון דברים שצריך לשנות מעבר למגבלת הגיל, שחלה רק על האימהות, שזה היה באמת אבסורד, והיכולת להחליט על טיפולים רפואיים, אבל זה צעד ראשון, והוא צעד חשוב. אני יודעת שהשר מרגי כן עובד על רפורמה כללית שתכלול גם את אומנות החירום, גם את אומנות השגרה, וזה חשוב ביותר.